ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו 2016, הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשע"ו 2016. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2584 וכלה בהצעת חוק פ/2595, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, בחירת רבני עיר), התשע"ו 2016, מאת חבר הכנסת אלעזר שטרן, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, בחירת רב יישוב ורב אזורי וכהונתם), התשע"ו 2016, מאת חבר הכנסת אלעזר שטרן, הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון, היתר לניהול אתר הנצחה ממלכתי גבעת-התחמושת), התשע"ו 2016, מאת חבר הכנסת אלעזר שטרן, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, הגנה על בעלי חשבונות מוגבלים), התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת רחל

הודעות שר החינוך על מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת איתן כבל, סופה לנדבר, יעקב מרגי, אורי מקלב, עליזה לביא ומיכל רוזין בנושא: גבולות השיח במרחב האינטרנטי,

ובעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אלי כהן ועמר

הוא נחשף אפילו לתרבות הקולינרית שלנו, אדוני היושב-ראש. אני בטוח שאנחל נהנה מאוד מארוחת הערב שהוגשה לו במסעדת "טורו" הירושלמית. אומנם יש דברים רבים שבהם אנחנו יכולים, בצדק רב, אדוני היושב-ראש,

ואני פונה אליך, אדוני ראש הממשלה נתניהו, הרי אין כמוך בניצול כל הזדמנות לשבח את הישגיה של מדינתנו ועל הדרך לקחת לעצמך את הקרדיט על הישגים אלה. אדוני ראש הממשלה, אתה יוצא מגדרך כדי להלל את הכלכלה הישראלית ואת חוסנה. ונכון, היא אכן חסונה. אבל אתה, אדוני ראש הממשלה, רואה רק צד אחד של המטבע הכלכלי, אתה רואה רק את הצד שעליו נמצאים מדדי צמיחה, הכנסה לנפש, יציבות מחירים ושיעורי אינפלציה. שם ההישגים אומנם מרשימים, אך עדיין רחוקים מאוד מלהיות מספקים. אבל אם אתה רוצה לקחת קרדיט על הצד הזה של המטבע, אדוני ראש הממשלה, הרי שאתה לא יכול להתנער מהאחריות לגבי צדו השני של המטבע. ועל הצד השני של המטבע מצוינים מדדי העוני והפערים החברתיים. הצד הזה נעלם מעיניך. הוא לא מעניין אותך. הוא נעלם בדרך כלל מנאומיך, כאילו מדובר במדינה אחרת, כאילו מדובר בכלכלה אחרת. כך זה היה תמיד. זוהי משנתך הכלכלית. אתה רואה במשק הישראלי עסק, שאתה מתבונן עליו מנקודת מבטו של בעל-הבית שכל מעייניו נתונים לשורת הרווח. לצערנו, יש טייקונים רבים בארצנו שפועלים על-פי היגיון צר זה. זו התנהלות מקוממת, זו התנהלות אנוכית וחמדנית. אבל חמור הדבר שבעתיים כאשר אתה, אדוני ראש הממשלה, מתבונן בכלכלה הישראלית ובמשק הישראלי מתוך אותה נקודת מבט. מבחינתך, אם המשק הישראלי צומח,

אז דיינו. האופן שבו מתחלקים רווחיו של המפעל אינו מעניין אותך. לא מעניין אותך, אדוני ראש הממשלה, שפערי השכר בשוק העבודה הם מהגבוהים בעולם המערבי, מעולם לא שמענו אותך מתבטא בעניין, שלא לומר מגנה את התופעה המגונה הזאת. לא מעניין אותך, אדוני ראש הממשלה, שהשכר החציוני במשק עומד על 6,500 שקל בלבד, לא מעניין אותך, אדוני ראש הממשלה, שהכנסתם של חצי מהמשתכרים במשק אינה עולה על סכום זה. ואלה אינם רק מספרים. לכל אחד מהעובדים האלה, מהעובדות האלה, ששכרם עומד מתחת לשכר החציוני, יש משפחה, יש ילדים, יש חלומות. אתה מתגאה, אדוני ראש הממשלה, בעובדה ששיעורי האבטלה בישראל הם מהנמוכים בעולם המערבי, אבל אתה מתעלם מהעובדה שרבות מהמשרות הן חלקיות, וחמור מכך, שהגידול בשיעורי התעסוקה לא משתקף בירידה בשיעורי העוני. אחת התופעות המקוממות שמאפיינות את שוק העבודה הישראלי היא זו של עובדים עניים. לפי הדוח של הביטוח הלאומי לשנת 2014, וזה הדוח האחרון, אדוני היושב-ראש, שאפשר לקחת ממנו נתונים, 277,000 אנשים עובדים נמצאו מתחת לקו העוני. תחולת העוני של משפחות עובדות, שמשמעותה שיעור האוכלוסייה שהכנסתה נמוכה מקו העוני, עלתה בשיעור גבוה והגיעה ל-13.1%, לעומת 12.5% ב-2013. זה לא הגיוני, זה לא מוסרי וזה גם לא יעיל. איך קורה, אדוני ראש הממשלה, שבישראל של 2016 העבודה אינה גואלת את בעליה מעוני? לפני למעלה משנה סיפרה עובדת סוציאלית בשם נגה נמרודי, המסייעת לאוכלוסיות במצוקה בקריית-מלאכי, שעבדה במשרה חלקית, שכרה עמד על 3,464 שקלים בחודש. כן, שמעתם טוב, חברי חברי הכנסת, 3,464 שקלים בחודש. באותה כתבה קראנו על רבקה סבבנטו מנתניה, בת 38, נשואה ואם לארבעה ילדים בגילים חמש עד 17, שעובדת כבר 17 שנים כסייעת גננת במעונות-יום. במהלך שנות עבודתה הארוכות נעה משכורתה סביב 3,900 4,200 שקל בלבד, פחות משכר מינימום. היא קיבלה העלאה קטנה, אבל שכרה נותר עדיין נמוך, סביב 4,600 שקלים בחודש. בעלה, הנדסאי כימיה במקצועו, עובד כלבורנט במשכורת דומה. תגיד לי אתה, אדוני ראש הממשלה, כיצד אמורה משפחת סבבנטו לקיים את עצמה בכבוד, תגיד לי אתה, אדוני ראש הממשלה, כיצד יכולה המשפחה להבטיח שילדיה יקבלו חינוך נאות, יתפתחו, ירכשו מיומנויות מקצועיות שיאפשרו להם להשתלב בשוק העבודה, להקים משפחה משלהם מבלי להידרדר מתחת לקו העוני. אכן, הכתבה התפרסמה לפני למעלה משנה. האם אדוני ראש הממשלה חושב שמצבה של משפחת סבבנטו השתפר מאז פלאים?

אבל בישראל חיות עשרות-אלפי משפחות שמצבן דומה למצבה של משפחה זו. והסיבה לקיומה של תופעה רווחת ונפסדת זו, אדוני ראש הממשלה, היא השקפת העולם שלך.

השקפת עולם שרואה במשק הישראלי מפעל שמעייניו נתונים רק לשורת הרווח, אבל אדישה לאופן שבו הרווח מתחלק בין עובדיו. הדוח של ה-OECD קובע כי אף שישראל נהנתה מצמיחה כלכלית משמעותית בעשור האחרון, פירות הצמיחה לא חולקו באופן שווה. אחוזי העוני גבוהים ביחס למדינות ה-OECD, באופן המשקף את הפערים החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית. אדוני ראש הממשלה, תפיסת העולם שלך אומרת: עזבו אותנו משוויון, בואו נגדיל את העוגה ואז כולם ייהנו. תפיסה זו פושטת את הרגל. למעט פירורים המגיעים מטה, העושר הלאומי שלנו הולך ומתרכז בידיים מועטות. במקום שחלקים גדולים ממנו יופנו לשירותים חברתיים כמו בריאות, דיור וחינוך, הם נותרים בידיהם של עשירי הארץ, וההשלכות ברורות.

לדוגמה, ההוצאה האזרחית על חינוך לילד אצלנו היא מהנמוכות בעולם המערבי. ואני שוב שואל אותך, אדוני ראש הממשלה, כיצד ניתן לדבר גבוהה על חשיבותו של החינוך להתפתחותו של דור העתיד ולהשתלבותו המיטבית בחברה ובשוק העבודה שלה, כשמערכת החינוך עוברת תהליכי הפרטה מואצים וכאשר עתידם החינוכי של הילדים תלוי ביישוב שבו הם גרים ובהכנסה של הוריהם? אני גם רוצה להוסיף ולומר, אדוני ראש הממשלה, שאתה אינך נאמן גם להשקפת עולמך הכלכלית. מר כלכלה חופשית, האיש שמדבר גבוהה על הצורך לפרק את הריכוזיות במשק הישראלי,

אתה נכנע באופן מביש לתאגידי גז בין-לאומיים ומפקיד בידיו של תמנון מונופוליסטי רב-זרועות את עתודות הגז של ישראל, תמנון האוכף על ישראל הסדרים כובלים רבי-שנים, גובה מחירים מופרזים על הגז ומאיים על הביטחון האנרגטי שלנו. האם יש אבסורד גדול מזה, מהשימוש שאתה עושה בסעיף 52 בחוק ההגבלים העסקיים, שימוש שמאפשר לך, בתפקידך כשר הכלכלה, לתת לתאגידים האלה פטורים להסדרים כובלים מטעמים של מדיניות חוץ וביטחון המדינה, כאשר התוצאה תהיה פגיעה חמורה בריבונות שלנו, בריבונות של מדינת ישראל? תחת שרביטך, אדוני ראש הממשלה, קיימת סכנה מוחשית שהריבונות שלנו תוכפף, כפועל יוצא מהשימוש שאתה עושה בסעיף הזה, לאינטרסים של מונופולים מקומיים ובין-לאומיים. לאלוהים הפתרונים. אנחנו נשמח לשמוע ממך, אדוני ראש הממשלה, כיצד אתה מיישב סתירות בהתנהלותך הפוליטית, כיצד ניתן להסביר את העובדה שהנך נאבק בנחישות רבה, ללא לאות, ועדיין בחוסר היגיון מדיני, להחיל את הריבונות שלנו על כל מטר ומטר ביהודה ובשומרון, אך מאידך הנך אדיש לחלוטין לפגיעה כה משמעותית בריבונות שלנו כשמדובר בתאגידי ענק ובמעורבותם בפוליטיקה הפנימית שלנו, כיצד ניתן להסביר את המאמץ הכביר שעושים חברים אחרים בממשלתך לפקח ואף להגביל את השפעתו של כסף זר על הפוליטיקה הפנימית שלנו, בעוד אתה מאפשר בקלות מעוררת השתאות לתאגידי ענק בין-לאומיים, ל"מעמד המיליארדרים", כפי שמכנה אותם ברני סנדרס שמתמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית בארצות-הברית, לרכוש השפעה חסרת תקדים על הפוליטיקה שלנו. אדוני ראש הממשלה, אתה מעודד תהליכים דומים בארצנו, תהליכים שסופם יהיה הפיכתה של ישראל לבת-ערובה של הכסף הגדול, אני מייד מסיים, אדוני היושב-ראש. משפט אחד או שניים. תהליכים אלה מחזירים אותי לנקודת ההתחלה, לדוח של ה-OECD. הממצאים שלו מעידים על כישלונה של המדיניות הכלכלית של ממשלתך, אדוני ראש הממשלה, מדיניות שאחראית להפרטת שירותי הרווחה, לצמיחת הפערים בחברה הישראלית ולגידול מבהיל בשיעורי העוני בה,

סיבות טובות לסיום כהונתה של הממשלה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן להשיב למחנה הציוני בשם הממשלה.

פרופסור יוסי יונה, אני חושב שהכלכלה הישראלית,

אנחנו כולנו דרוכים לתשובה שלך. היא מושא לקנאה של הכלכלות המערביות. תסתכל על נתוני האבטלה, תסתכל על יחס חוב תוצר, תסתכל על התקציב המאוזן, על הגבייה, על הצמיחה, על הגירעון. איזו צמיחה? איזו צמיחה? הצמיחה שהייתה לפני שנתיים-שלוש.

מיקי, נתנו לכם שנתיים. נתנו לכם שנתיים, לא השארתם אבן על אבן, דחילק. לא השארתם אבן על אבן. אתה קיבלת 10 מיליארד שקל עודף כשאתה מסרת לי 39 מיליארד שקל מינוס.

גם אם תחזרו על שקר מאה פעם, השקר יישאר שקר,

ועם מספרים אי-אפשר להתווכח. אדוני סגן שר האוצר, אתה מוכן להגן עלי, אדוני? אני מזמין את כל הנוכחים לעשות גוגל, לא יותר. אתה מוותר, אדוני חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מוותר על הדיבור עוד כמה דקות?

לא, אז אנחנו מקשיבים לתשובתו של סגן שר האוצר.

די אם ניזכר בתוכנית המפוארת שלכם של מע"מ אפס על הדיור. ניזכר רק בזה. איך זה שיתק את כל הזוגות הצעירים, איך ריתק אותם למקומותיהם.

חיכו, בסוף מה היה? שוד ושבר. מיקי, אתם הייתם אסון כלכלי. הלוא תקציב 15' שמתם אותו בגירעון של 3.4%, שכחת את זה? שכחת שהצבת אותו ב-3 נקודה, קיבלת ב-2.9. 3.4. קיבלת ב-2.9. מיקי יקירי, עם מספרים אי-אפשר להתווכח.

זה יעזור אם לא תפנה כל הזמן לחבר הכנסת פלוני אלמוני, אז אולי בכל,

אדוני היושב-ראש,

הוא חבר שלי, אז אני מתייחס אליו. בסדר, אני לא מתנגד לחברויות בין חברי כנסת. אני רוצה לומר לך,

שהכלכלה הישראלית היא באמת מושא לקנאה של הרבה הרבה כלכלות מערביות. הפרויקטים החברתיים, היחס לזקנים, היחס לניצולי שואה, היחס למשרדי הממשלה, נמצא פה שר הביטחון, שכרם של חיילי החובה, הטיפול בגמלאי צה"ל, היחס לנגדי צה"ל, תקציב הביטחון עצמו, תקציב רב-שנתי שנבנה יחד עם משרד הביטחון עקב בצד אגודל,

שקוראים לו תר"ש גדעון. שקט בגזרה הביטחונית מבחינה תקציבית נותן לשר הביטחון אפשרות לרכז את כל המאמץ בביטחון ישראל ולא להתעסק בבעיות תקציביות שלא צריכות להיות לו. משרד החינוך, עם התוספות המדהימות, משרד הרווחה, המטה הלאומי לדיור, שעושים עבודה יוצאת מן הכלל. כבר היום, בפרויקטים ששווקו, יש ירידה של 300,000 400,000 שקל במחירי הדיור. אדוני היושב-ראש, אני מבין שיש אופוזיציה ויש קואליציה,

צד ענייני בדבר הזה. זה טוב אם תבוא האופוזיציה פעם אחת ותשבח ותהלל את הפעילות הכלכלית של הממשלה.

שר האוצר משה כחלון, משרד האוצר והממשלה מובילים את זה, אומנם בשקט אבל בבטחה, ונאחל להם הצלחה. ואתם, רבותי חברי האופוזיציה, לא יזיק, לא יזיק אם תפרגנו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, ענית על כל התהיות.

שעוד מעט נשמע אותו פעם נוספת, אבל קודם אנחנו נשמע את חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שיעלה לכאן לנמק הצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: המלצות הצוות למיגור הבנייה ללא היתר, הכרזת מלחמה על האזרחים הערבים. ישיב השר זאב אלקין בשם ראש הממשלה.

חברי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת שהגשנו השבוע, אדוני היושב-ראש, היא בנושא האכיפה נגד בנייה, מה שנקרא בנייה בלי היתר, אנחנו לא קוראים לזה בנייה בלתי חוקית, אדוני היושב-ראש, וההמלצות של המשנה ליועץ המשפטי ארז קמיניץ, שאומצו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה שפרש בינתיים. לפני שאני אדבר על הנושא הזה, אי-אפשר שלא להגיד כמה משפטים על מה שקרה היום ובימים האחרונים, על מסע ההסתה וההכפשה חסר הרסן מבית-מדרשו של ראש הממשלה נגד הציבור הערבי ונגד חברי הכנסת מטעם הרשימה שלי, הרשימה המשותפת. ההסתה הזאת היא לא הסתה חד-פעמית, אלא היא המשך של מסע מתוכנן, מתוזמן, שהתחיל ביום הבחירות, עם המשפט הידוע, ש"הערבים נוהרים לקלפיות"; המשיך כאן, בנאום בכנסת של ראש הממשלה, על חברי כנסת של בל"ד והקומוניסטים, שהולכים ומאחוריהם דגלי "דאעש", וגם לאחר מכן, נאום דיזנגוף, על מדינה בתוך מדינה ועל מובלעות שכביכול אין בהן אכיפת חוק, ועל העניין של איסוף הנשק, והגיע לשיאו ביום שישי, לאחר הביקור של חברינו מהרשימה המשותפת אצל משפחות ממזרח-ירושלים, ירושלים המזרחית, בנושא אנושי הומניטרי ממדרגה ראשונה, של החזרת הגופות למשפחות כדי להביא אותן לקבורה. ונושא זה הוא נושא, בכל הדתות, נושא חשוב, דתי, שצריך להביא את המת לקבורה כמה שיותר מוקדם, ולא צריך אפילו לאחר או לעכב את זה. אצלנו בערבית אומרים: (אומר בערבית ומתרגם) הכבוד למת זה להביא אותו לקבורה. לאחר הפגישה הזאת קמה זעקה, שהוביל ראש הממשלה, והגדיל לעשות כשהגיש, באופן יוצא דופן, תלונה לוועדת האתיקה. וגם כבודך, יושב-ראש הכנסת גם הגיש, הצטרף והגיש תלונה. שמענו על 450 תלונות שוועדת האתיקה עכשיו יושבת, בשעה זו, כדי לדון בהן, וכנראה, ואנחנו מזהירים, פסק-הדין וגזר-הדין כבר נכתבו, כי אפילו לא רצו לתת לחברים שלנו ארכה של כמה ימים להגיש תגובות, תלונתו של ראש הממשלה, שנתקבלה רק אתמול בלילה בשעה מאוחרת, עוד לא הצליחו להגיב עליה. הצעת חוק, שאדוני השר כבר עמל עליה ועובד עליה, כבר מתגלגלת, ושמענו שהנהלת הקואליציה אישרה פה-אחד תמיכה בהצעת חוק להשעות חבר כנסת ברוב של 90 בגלל התנהגות לא הולמת. משווים את זה, אדוני היושב-ראש, להדחת יושב-ראש הכנסת, או סגן, או אפילו נשיא המדינה.

אם אפשר להדיח נשיא מדינה ברוב של 90, אז אי-אפשר להדיח חבר כנסת ברוב של 90?

אי-אפשר. יש הבדל משמעותי בין מי שנבחר על-ידי הכנסת, והכנסת יכולה להדיח אותו ולהשעות אותו, לבין חבר כנסת, שנבחר על-ידי כלל הציבור, ואי-אפשר להדיח אותו אלא אם כן יש עבירה פלילית, אלא אם כן הוסרה החסינות שלו. ואני מתפלא, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים במדינת חוק, כאשר היועץ המשפטי לממשלה הורה על קיומה של בדיקה לא מחכים אפילו לתוצאות הבדיקה. לא מחכים, כבר הגישו כתב-אישום, כבר הוציאו גזר-דין, כבר רוצים לבצע את גזר-הדין ולתלות אותם על גרדום בחצר העיר. למה? לא שמענו אף אחד, אדוני היושב-ראש, שהגיש תלונה או אפילו הקים קול צעקה כאשר שרת המשפטים,

נפגשה עם משפחות הרוצחים של משפחת דוואבשה. לעניין ההמלצות של דוח קמיניץ, יש גם "צוות 120 הימים" שאותה ממשלה הקימה במקביל להקמת צוות האכיפה של ארז קמיניץ. "צוות 120 הימים" נתן המלצות, אדוני היושב-ראש, "צוות 120 הימים" פרסם דוח ביוני 2015, ובו כמה המלצות אופרטיביות לטיפול במצוקת הדיור. הצוות זיהה כי עד שנת 2000 היה חוסר משמעותי בתכנון מתארי ביישובים הערביים, אולם גם לאחר התערבות ממשלתית וקידום תכנון מתארי, בכל הקשור לתכנון מפורט עדיין יש חוסר. לפיכך, בין יתר המלצותיו, נכללו בדוח המלצות לקידום התכנון במגזר הערבי, תוך הסדרת הבנייה הקיימת. הצוות הדגיש כי טיפול בסוגיית הבנייה הבלתי-חוקית במגזר הערבי הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול במצוקת הדיור כולה במגזר, וכי אף בעת התכנון צריך לראות שיש תוכניות מתאר שעל בסיסן אפשר להוציא היתרים. רק בארבעה יישובים ערביים, אדוני היושב-ראש, יש ועדה מקומית, ובכל שאר היישובים אין ועדות, ולכן אי-אפשר להוציא היתרים. אי-אפשר להוציא היתרים. מדברים כיום על יותר מ-50,000 בתים במגזר הערבי שנבנו בלי היתר. זה לא שהערבים, בגנים שלהם, תורשתית, אוהבים לבנות לא חוקי, אדוני היושב-ראש. אבל כאשר אין תוכניות מתאר, אין הרחבת אזורי שיפוט, אי-אפשר להוציא היתרים, אז מה אפשר לעשות עם הריבוי הטבעי, אם לא שאנשים ייאלצו ונאלצים לבנות? הצוות המליץ, אדוני היושב-ראש, כי ייעשה מאמץ מוגבר, בד בבד עם יישום המלצות "צוות 120 הימים" והחקיקה שהגיעה בעקבותיו, שזה ילך במקביל, בד בבד. בדרך זו יתאפשר מצד אחד שימוש במכלול ההקלות שהעניקה הממשלה כדי לאפשר תכנון ובינוי, ואז אפשר לדבר על אכיפה. אבל מה שראינו, אדוני היושב-ראש, שאצה הדרך לממשלה, היא רוצה להרוס, והיא התחילה להרוס, הרסה בית בטייבה, ורוצה להרוס עוד בתים, כאשר המלצות "צוות 120 הימים", אפילו עוד לא התחילו ליישם אותן, עוד לא התחילו לממש אותן. ואני אומר: קודם כול בוא נבצע את המלצות "צוות 120 הימים", בוא נאשר תוכניות מתאר לכל היישובים הערביים, בוא נרחיב את אזורי השיפוט. אז נלבין את כל הבתים שאפשר להלבין לפי "צוות 120 הימים". הצענו, אדוני היושב-ראש, ואני מסיים, הצענו, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, הצעה שמקובלת על הנהגת הציבור הערבי, על ועדת המעקב העליונה, על הרשימה המשותפת, על ועד ראשי הרשויות, שניקח שנה, שנה וחצי, שלא תהיינה הריסות, שתהיה הקפאה בהריסות. ובאותו זמן אנחנו מתחייבים, ראשי הרשויות הערביות מתחייבים, שלא תהיה בנייה באזורים שהם מחוץ לקו הכחול, מחוץ לתוכניות המתאר, במשך השנה הזאת. ואז יורחבו אזורי השיפוט, יאושרו תוכניות המתאר,

נלבין את כל עשרות-אלפי הבתים. ואז, אם יישארו כמה בתים, אפשר לדבר על פתרון ספציפי לבתים האלה.

אבל לא להתחיל להרוס, אלא לדבר. אנחנו מבקשים שתדברו אתנו, תדברו עם הנהגת הציבור הערבי. דוח "צוות 120 הימים" דיבר אתנו,

נפגשנו כמה פעמים, אבל על דוח ארז לא דיברו אתנו.

ובלי דיבורים, אנחנו מזהירים שתהיה תסיסה במגזר הערבי אם תימשך תופעת הריסת הבתים. תודה, אדוני היושב-ראש. בשם הממשלה ישיב השר זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי שר הביטחון, חברי חברי הכנסת, אני חושב שעצם הגשת האי-אמון בנושא הזה היא דוגמה מצוינת איך נושא אזרחי, שבסך הכול הוא אינטרס של המגזר הערבי עצמו, הופך בידי חברי כנסת ברשימה המשותפת לכלי להסתה כנגד הממשלה וכנגד מדינת ישראל. הרי תסתכלו על הכותרת: המלצות הצוות למיגור הבנייה ללא היתר, הכרזת מלחמה על הערבים. לא פחות ולא יותר, הכרזת מלחמה. אחת מהשתיים: או שמי שהגישו את האי-אמון לא קראו את הצעת המחליטים,

עוד לא אושרה בממשלה, אז אני מניח שעוד לא הכרזנו מלחמה, אנחנו בדרך. כן, זו התרעה לפני הכרזת מלחמה, חברי מהרשימה המשותפת. אבל או שלא קראתם את הצעת המחליטים,

השתמשתם בלחימה, לא אנחנו. קידום הלחימה, זה מה שכתוב בדוח קמיניץ. עכשיו, קודם כול, דוח קמיניץ, כפי שאתה יודע, לא התייחס אך ורק למגזר הערבי. הוא התייחס לבנייה הבלתי-חוקית בכלל, והציע שורה של תהליכי חקיקה כדי להתמודד עם זה.

מעניין שאתה אוטומטית מקשר בנייה בלתי חוקית למגזר הערבי.

אתה עשית את זה, לא הממשלה עשתה את זה ולא אני עשיתי את זה.

לאחר מכן עוד תאשים את הממשלה שהיא מדביקה תוויות לציבור הערבי.

עוד פעם, מה שהתכוונה לעשות הממשלה, ושוב אני חוזר ואומר: עוד לא נגמר הדיון, אפילו עוד לא התחיל הדיון, רק פורסמה טיוטת הצעת המחליטים הממשלתית, ויש על זה כל מיני עמדות לכאן ולכאן. מה שהתכוונה הממשלה לעשות, מי שהיה פותח את הצעת המחליטים, חוץ מאישור דוח קמיניץ, שאני עוד פעם מפנה את תשומת לבך שאין בו התייחסות לכך שהדוח כולו מכוון למגזר הערבי, הוא מדבר על בנייה בלתי חוקית בכלל. מה שהתכוונה הממשלה, אם תראו, כתוב: במגזר הערבי והדרוזי. אם תראו את הצעת המחליטים, שהיא כן מכוונת למגזר הערבי, תגלו שם, רחמנא ליצלן, העברת סמכויות לרשויות מקומיות במגזר הערבי, בדיוק משהו שדיברת עליו מעל הבמה הזאת. זו באמת הכרזת מלחמה בדרגה עליונה מצד ממשלת ישראל על המגזר הערבי, העברת סמכויות לרשויות של המגזר הערבי בתחום האכיפה מצד אחד, ובהנחה שהן יודעות לעמוד בנושא הזה של אכיפה, גם הקדמה של תהליך ההקמה של הוועדה המקומית. הדבר שביקשת והאשמת את הממשלה שהיא לא עושה, זה מופיע בדיוק באותה הצעת מחליטים. אז איפה כאן הכרזת מלחמה? איפה מצאתם את זה?

יש פה הקצאת תקנים ומשאבים לרשויות מקומיות במגזר הערבי, כדי לעסוק באכיפה. להריסה. כדי לעסוק באכיפה. לרשויות מקומיות במגזר הערבי, לאותם ראשי רשויות שבשמם דיברת רק לפני רגע. ויש כאן גם הקצאת תקנים וחיזוק המעמד של היחידה הארצית לאכיפת בנייה, במקביל לזירוז התהליך של העברת הסמכויות גם בתחום תכנון והקמת ועדות מקומיות באותו מגזר ערבי. אז איפה הכרזת מלחמה? אבל הרי אי-אפשר לנהל את השיח על זה פתוח. הייתי מבין אם היית עוד אומר על ההצעות שלי ושל חברי יריב לוין שאנחנו מכריזים מלחמה. אף שנדמה לי שגם מי שיסתכל על ההמלצות שלנו, והן גם עוד לא פורסמו רשמית, והדיון בממשלה עוד לפנינו, חלק ממה שאנחנו מציעים לא רחוק ממה שהצעת מעל הבמה הזאת. גם אנחנו מציעים לקחת פרק זמן כלשהו שבמהלכו מצד אחד לא יהיו הריסות, ומצד שני לא יהיה קידום בנייה בלתי חוקית חדשה. ואם ייבנה משהו בלתי חוקי חדש, זה ייהרס.

גם מי שמעיין ברצינות, ולא ברמה של כותרות, ולא ברמה של הדבקת תוויות, בהצעות שלנו, תגלה להפתעתך שאולי גם שם יש דברים משותפים. יש גם דברים שבמחלוקת,

כי אנחנו מציעים לאחר השלמת התהליך הזה כן להתנות חלק מהתקציבים שקיימים בהחלטת הממשלה בעמידה ביעדים האלה של האכיפה, ואני מניח שיהיה על זה ויכוח.

אבל לתקוף את הצעת המחליטים של הממשלה, שכל מה שהיא עושה, היא רק מעבירה סמכויות ומעבירה תקנים ומעבירה כלים, גם של תכנון וגם של אכיפה, לרשויות מקומיות, לקרוא לזה הכרזת מלחמה? מאיפה זה נובע? לצערי, אתם לא יודעים לנהל שיח אחר. הרי הצעת האי-אמון לא תהיה הצעת אי-אמון, והשיח עם הממשלה לא יהיה שיח עם הממשלה, אם זה לא ילווה בהסתה ואם לא ילווה בביטויים מאוד מאוד חריגים, לחפש את המפריד, לחפש את הנושא להלהיט את הציבור הערבי ולנסות להראות שהנה, רק אתם עומדים על המשמר כנגד הממשלה הנוראית שמגיעה פה רק לפגוע בציבור הערבי. הרי מי שצריך את האכיפה של בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, הראשונים שצריכים את זה הם המגזר הערבי. הרי מה התוצאות של בנייה בלתי חוקית? שכשמחפשים מקום לבית-ספר, אין איפה לבנות אותו, כשמחפשים מקום לכביש, אין איפה להעביר אותו, כי בנו שם בנייה בלתי חוקית. הראשונים שנפגעים מפגיעה בשטחים ציבוריים ומהיעדר תכנון נכון, ומבנייה פרועה בלי שום קווי מתאר ובלי שום תכנון, הם המגזר הערבי עצמו. הוא נפגע. אז במקום לטפל בבעיות של הציבור ששלח אתכם לכנסת, כל מה שאתם מחפשים זה להסית ולהפוך את זה לעניין של מלחמת עולם. תיקח את האירוע שאליו התייחסת. במקום להתבייש באירוע הזה, שהולכים שלושה חברי כנסת, חברים שלכם לרשימה, ועומדים דקת דומייה לזכר טרוריסטים נתעבים, ובמקום להוקיע את זה מכול וכול, מה שעושים כל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, כולל, לצערי, גם אתה, איימן, בראשם, נותנים להם גיבוי. זאת הדרך של השיח בין המגזר היהודי למגזר הערבי? אדוני השר, זאת לא הייתה דומייה, זאת הייתה אל-פאתִחה, ואת זה קוראים לכל בן-אדם שמת, ממש ממש לכולם, אפילו אם אתה לא מסכים. ואני, בשם כולנו, לא נסכים אף פעם לפגוע ביהודי בהיותו יהודי. חד וחלק. בוודאי לא בפלסטיני בהיותו פלסטיני. חד וחלק. אני מאוד שמח על ההכרזה שלך. אבל כשההכרזה שלך, איימן, לא מלווה באמירה מאוד מאוד ברורה וחדה על המעשים של חבריך, שאין דרך להבין אותם אחרת ואין דרך לפרש אותם אחרת, וכל הציבור, גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי, מבין את זה רק בדרך מאוד מאוד פשוטה: תמיכה באותם טרוריסטים נתעבים שלקחו חיי אדם.

אי-אפשר מצד אחד להגיד "אנחנו נגד טרור", ומצד שני לתת גיבוי מוחלט לאותם חברי כנסת שעשו את מה שעשו.

אי-אפשר להחזיק את החבל בשתי קצותיו. תצטרכו להחליט במה אתם רוצים לטפל: האם אתם רוצים לטפל בבעיות האמיתיות של המגזר הערבי, או שאתם רוצים להמשיך להסית, להדביק כותרות, להגיד על כך שמכריזים מלחמה ולחפש את המפריד בין שני הציבורים האלה ולא לחפש את המאחד? לכן אני מציע לכם להתעשת כל עוד לא מאוחר, לא לקחת את הציבור למקומות האלה. זה גם לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה לחיות בכבוד, הוא רוצה לחפש את הזכויות שלו. תיאבקו על הזכויות שלו, זה בסדר גמור, תבקרו את הממשלה כשאנחנו לא בסדר, אבל אל תתעסקו בהסתה. זה לא יביא שום דבר מעשי טוב לציבור שאתם מייצגים בכנסת, וזה ולא יביא טוב לא לציבור הערבי ולא לציבור היהודי. המעשים האלה, אני הייתי מצפה מכם לא רק שלא להגן עליהם, אלא להתייצב יחד אתנו ולהוקיע אותם, ולקדם את החקיקה שאנחנו רוצים לקדם כדי לשים קווים אדומים בכנסת, מאוד מאוד מאוד ברורים, כי המשך המעשים מהסוג הזה פוגע לא רק במדינת ישראל כולה, לא רק בקרובי המשפחות שנרצחו ונפגעו מאותם מפגעים, הם פוגעים בין השאר גם במגזר הערבי שאתם מייצגים כאן, פוגעים במפלגה שלכם. ולכן אתם עושים כאן טעות איומה גם בהצעת האי-אמון הזאת, כפי שניסחתם אותה, וגם בכל ההתנהלות בימים האחרונים. אני מפציר בכם, תתעשתו, כל עוד לא מאוחר, וכמובן, אני קורא לכנסת לדחות את הצעת האי-אמון.

תודה לשר אלקין. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: הבור התקציבי המעמיק וחוסר האחריות של ראש הממשלה ושר האוצר, מטעם יש עתיד. מי שינמק את ההצעה הוא חבר הכנסת מיקי לוי. ישיב לו סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. הוא מקשיב דרך הטלוויזיה, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. הוא ידע מה להשיב, סמוך עליו. כן, ודאי, יש לי ניסיון עם זה. עד עשר דקות לרשות אדוני. יש לי ניסיון עם זה, אדוני היושב-ראש. נכון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו מבקשים מהכנסת להביע אי-אמון בממשלה על רקע ניהול מדיניות כלכלית חסרת אחריות. הממשלה פיזרה, וממשיכה לפזר, מיליארדי שקלים לכל עבר, והיא מכניסה את המשק לגירעון שהולך ומעמיק, אשר כולנו ניאלץ לשלם את המחיר שלו בתקציב הבא. אני אנצל את כניסתו של חברי חבר הכנסת סגן השר יצחק כהן, בוויכוח הקודם, סוף-סוף הגענו לידי הסכמה. ההסכמה היא, אדוני היושב-ראש,

או התקציב שהתקבל בסיום הקדנציה הקודמת של סגן השר ידידי יצחק כהן, עת שימש כסגן שר האוצר, הסתיימה בגירעון של 3.9% ליתר דיוק 3.98%. זה אומר גירעון קטסטרופלי, זה אומר גירעון של 39 מיליארד שקלים. זו הקופה, זה התקציב שהתקבל בינואר, בתחילת שנת התקציב 2013, והיינו אמורים לסגור את הפערים של התקציב הזה, והיינו אמורים לסגור גירעון של עלות מלחמה בעזה שעלתה כ-10 מיליארד שקל ללא עליית מסים, ועם כל זה סיימנו את התקציב בסוף 2014 עם גירעון של 29.9, 2.15%, הרבה הרבה יותר טוב ממה שקיבלנו. אבל לעצם העניין, אדוני, סקירה של מצב המשק שפרסם בנק ישראל לא אני, בנק ישראל, אך לפני שבוע, מעלה כי הבנק צופה גירעון, תחזיקו את עצמכם חזק, של 14 מיליארד שקל בתקציב 2017. ובינתיים, כך עולה מסקירות בנק ישראל, שר האוצר והממשלה כולה מנסים לעבוד על כולנו ולעוות את התמונה הפיסקלית כדי שלא נרגיש שהגירעון רק מעמיק. הם מציגים לנו גירעון של 2.9%, אבל מוציאים מכללי החשבונאות המקובלים חלק מעלויות התוכניות של הממשלה, וכך מסתירים שכבר עכשיו, כבר היום, על-פי ההערכה של בנק ישראל, הגירעון מגיע ל-3.3%. אם מביאים בחשבון שנוסף על כך הממשלה דחתה חלק ניכר מיישום תוכניותיה לשנת 2017 והשנים הבאות, מתקבלת תמונה מבהילה של גירעון עמוק, שאתם מובילים את המשק אליו בחוסר אחריות משווע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מי היה מאמין שרק בחודש יולי 2015, זמן קצר לאחר כניסתו של שר האוצר כחלון לתפקידו, כל כותרות העיתונים בישרו על מה שאנחנו ביש עתיד כבר ידענו, שיש עודף תקציבי של 10 מיליארד שקל בתקציב המדינה. זה העודף התקציבי שהשארנו כאשר עזבנו את תקציב המדינה. הייתה גבייה עמוקה יותר, שאינה לזכות הממשלה הזאת, עם זה תסכים אתי, אני מאוד מקווה, אדוני סגן שר האוצר. וזה לא קרה יש מאין, כי ניהלנו תקציב אחראי ומאוזן, לא שפכנו כספים קואליציוניים על כל מיני סקטורים ללא הבחנה, ועבדנו קשה מול רשות המסים כדי להעמיק את הגבייה,

כדי מלחמה בלתי מתפשרת בהון השחור. אני יכול להעיד שבחלקת אלוהים הקטנה שלי כסגן שר האוצר שהיה אחראי לרשות המסים, אני מודה, על-פי הצעתו והמלצתו של קודמי בתפקיד, סגן השר יצחק כהן, התרוצצתי בוועדות הכנסת כדי להעביר תיקוני חקיקה שסגרו פרצות במס. ביקרתי אישית ב-84 משרדי המס של הרשות, דיברתי עם העובדים, והצבנו יעדים ומדדים לכל המנהלים. חיברתי את המשטרה לרשות המסים, השקענו כסף בפיתוח ורכישה של מערכות מחשוב חדשות, פתחנו שולחן עגול עם הארגונים המייצגים של העסקים הקטנים, רואי-החשבון, לשכת עורכי-הדין, והבאנו מאות תקנים לרשות המסים, כ-400 תקנים, 300 תקני עובדים ועוד 100 תקני סטודנטים, כדי למלא את החסר. בקיצור, עבדנו קשה כדי לייעל את עבודת רשות המסים, להצליח במאבק בהון השחור ולהעמיק את הגבייה.

וכשנכנס שר האוצר הוא קיבל משק יציב עם עודף תקציבי של יותר מ-10 מיליארד שקלים. אז תסבירו לי, חברי בקואליציה, איך הגענו בתוך פחות מתשעה חודשים למשבר פיסקלי ולגירעון שרק הולך וגדל? איך לקחתם עודף תקציבי של 10 מיליארד שקלים והצלחתם לייצר בור? כי הסקירה של בנק ישראל, לא שלי, אדוני היושב-ראש, של בנק ישראל, לא משאירה מקום לספק: קיבלתם מאתנו כלכלה יציבה ומאוזנת, עם עודפי גבייה, ואחרי תשעה חודשים בלבד הבאתם אותנו לפתחו של משבר. והתשובה, חברים, ברורה: חוסר אחריות בלתי נסבל והיענות לכל הלחצים הסקטוריאליים, מיליארדי שקלים שנסגרו במהלך המשא-ומתן הקואליציוני בין יהדות התורה והבית היהודי לליכוד והעברות תקציביות של מיליארדים נוספים מאז קמה הממשלה הרעה הזאת. אבל זה לא הכול. הממשלה הזאת עושה כל שביכולתה כדי לפגוע במנועי הצמיחה, ואיזה מנוע צמיחה גדול יותר מיציאה של אוכלוסיות שלמות לשוק העבודה? אתם עושים כל מה שאתם יכולים כדי למנוע תמריצים שיעודדו יציאה לעבודה, כך היה כשהורדתם את הניקוד של קריטריון כושר ההשתכרות בזכאות לקבלת דיור בר-השגה, כך היה כשנמנעתם מלהרחיב את מענק העבודה בשנת 2015, כדי שלא לכלול עוד אימהות, חד-הוריות, שיוצאות לעבוד יותר ומרוויחות יותר, כך היה כשביטלתם את התנאי של יציאה לעבודה של שני בני-הזוג בזכאות לקבלת מעונות-יום, וכך היה כשהכפלתם, אך לפני כמה שבועות, פי-שמונה, רטרואקטיבית, בחודש דצמבר האחרון, את הקצבאות לאברכים, שכמובן לא יוצאים לעבוד, והכפלתם להם בצורה קבועה את הקצבה בשנים הבאות, וזה נתון, אני מניח, שלא תוכל לסתור. כל אלה, חברי חברי הכנסת, מציירים לנו תמונה מאוד מדאיגה: שר אוצר וממשלה שמפזרים כספים לכל עבר, מעודדים אי-יציאה לעבודה, ופוגעים בכך בצמיחה, ומסתירים את עומק הגירעון, על-פי בנק ישראל, לא על-פי חבר הכנסת מיקי לוי. את המחיר, אין לי ספק, כולנו נשלם בתקציב 2017, בהעלאת מסים ובקיצוץ בתקציבים של המשרדים החברתיים חינוך, בריאות, רווחה וכו'. חברי חברי הכנסת, לאור חוסר האחריות הפיסקלי שאותו מנהלים הממשלה ושר האוצר, אנחנו מבקשים מהכנסת להביע אי-אמון בממשלה. אני מניח שיעלה סגן שר האוצר ויגיד כמה טוב לנו ובאיזה גן-עדן אנחנו חיים, והכול בסדר מבחינה תקציבית, ואין שום בעיות, ועושים ובונים וכו'. אנחנו נמתין בסבלנות. כי כבר עכשיו, אם אתה תגיד לי רק, אדוני סגן שר האוצר, ידידי כאח לי, חבר הכנסת סגן שר האוצר יצחק כהן, תסביר לי רק את ההבדל בין נגידת בנק ישראל ד"ר פלוג לביניכם בהערכת עומק הגירעון, כשהיא מדברת כבר על גירעון גדול יותר, באחוזים גדולים. אתם מדברים על 2.9%, והיא כבר מדברת על 2.4%, 2.6%. וזהו גירעון גדול מאוד, לא על פי, על-פי בנק ישראל.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי שהציג הצעת אי-אמון מטעם יש עתיד. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. כפי שהסתבר, אפילו אחיו של חבר הכנסת מיקי לוי.

לבן-דוד ושר. שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, שלא ייכנס לבית-המדרש. בבקשה, אדוני. אדוני, ברשותך. ברשותך, אדוני היושב-ראש, פעם אחת ולתמיד שייכתבו בפרוטוקול הכנסת, בספר "דברי הכנסת" הייתי עושה פה גם שלט גדול, כן? המספרים האמיתיים. לא מהעיתון ולא מהדודה ולא מהתחושות, המספרים האמיתיים. זה לא 4% איפה הוא?

זה לא 4.4%, מיקי. תשכח מזה. 3.9%. אחרי שהראיתי לך. אבל 3.9% זה לא 4.4%, מיקי. יש הבדל. 3.9%. יש הבדל עצום.

יש הבדל עצום. חצי.

אנחנו מסכימים על 3.9%. לא, לא. אתה כל הזמן צועק: 4.4%, 4.5% חבר הכנסת כהן, על כל פנים,

תעשה לי טובה. בוא נגמור את העניין הזה פעם אחת ולתמיד.

תרשום את זה בפרוטוקול,

חבר הכנסת מיקי לוי, לא מנהלים פה דיאלוגים.

כל פעם שאני אתווכח אתך, תוציאו את הפרוטוקול.

אם זה יירשם בפרוטוקול זה עדיין לא אומר שאתה צודק.

לא הייתי משכנע אותו. הוא כל פעם אומר מספרים, אני לא יודע מאיפה הוא ממציא אותם: 4.4%,

8.8%. מיקי, אתה אדם רציני, 3.9%. תהיה צמוד לאמת. 3.9% עוד פעם 3.9%. אוקיי.

העיקר שרשום.

24:10, בארצות-הברית. ואגיד לך מה קרה, בבקשה? 24:10. התוצאה אתמול.

אדוני סגן השר, יש לנו יום ארוך. הירידה בגירעון תרמה להפחתת היחס בין החוב הציבורי לתוצר הלאומי, יחס חוב תוצר, מ-66.7% ל-64.9%. משהו מדהים. הירידה ביחס חוב תוצר משפרת את יציבות המשק וכן את יכולתו להתמודד עם האטה כלכלית ומשברים. בנוסף, הירידה ביחס חוב תוצר תפחית את תשלומי הריבית של מדינת ישראל ותאפשר בעתיד פינוי מקורות תקציביים לטובת תקציבים תומכי צמיחה. לצד השמירה על המדיניות הפיסקלית האחראית, פעלה הממשלה במסגרת אישור התקציב האחרון בהתאם לסדרי העדיפויות שלה, אשר התבססו על העקרונות הבאים: חלוקה צודקת יותר של המשאבים הלאומיים, טיפול במשבר הדיור והפחתת יוקר המחיה לאזרחים, וכן הגברת הפריון במשק. על בסיס אותם עקרונות, תקציב המדינה כולל תוספות משמעותיות למשרדים החברתיים, ותשמע,

תוספת של 6.7 מיליארד ש"ח למשרד החינוך, תוספת של 4.6 מיליארד ש"ח למשרד הבריאות, תוספת של 900 מיליון למשרד הרווחה, תוספת של 2.6 מיליארד לקצבאות הילדים שגזלתם להם אותן מהפה, הוצאתם את הלחם מהפה,

ולמענקי העצמה, תוכנית "חיסכון לכל ילד". פירוט של כלל תוספות תקציב אלו הופיע בחוברות התקציב שהונחו בפני חברי הכנסת טרם אישור התקציב, והוא נגיש לעיון הציבור במערכת אינטרנטית ייעודית שהעלינו לטובת הנושא באתר משרד האוצר. בתקופה הקרובה יחל משרד האוצר בעבודה אינטנסיבית לגיבוש תקציב המדינה הבא, ל-2017, בעזרת השם. גם במסגרת תקציב זה תמשיך הממשלה לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית, ובד בבד לתת, ככל הניתן, מענה לצרכים החברתיים הקיימים במדינת ישראל. אחד הדגלים המרכזיים של משרד האוצר בתקציב המדינה האחרון היה חלוקה חברתית יותר של המשאבים הציבוריים. לאור זאת, התקציב כלל גידולים חסרי תקדים, התקציב החברתי, וזאת במטרה לצמצם את הפערים בחברה הישראלית. גם בתקציב הבא נמשיך לשמור על אותם עקרונות, אותם דגלים.

גירעון נמוך וצמיחה גבוהה, יחס חוב תוצר שממשיך לרדת וכלכלה חזקה ויציבה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לך, מיקי לוי. הלוואי, ושאלוהים יעזור לנו.

תודה רבה, אדוני סגן השר. ראשון הדוברים, חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. אנחנו נקפיד היום על לוחות הזמנים בשל סדר-היום הארוך והמעניין שמובטח לנו. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני סגן השר, אני הייתי רוצה לעדכן אותך שהיום אנחנו בחודש פברואר, והיום עסקה,

קרן נויבך, בתוכנית שלה, בביטוחים הסיעודיים. ואם תהית לעצמך האם העניין הזה נפתר, אז הריני לעדכן אותך שבחודש ינואר, בהכשר של משרד האוצר והמפקחת על הביטוח, זרקתם עוד 4,500 מבוטחים לרחוב. אז עם האמת הזאת בסוף אתם תצטרכו להתמודד, אדוני סגן השר. זה שעומד שר האוצר ואומר שבתקופה שלו לא יזרקו קשישים לרחוב, זה מצוין. אני בעד. השאלה אבל, בסוף, מה עושות חברות הביטוח? ובמבחן המעשה, אדוני סגן השר, ואתה יודע טוב מאוד, שבסופו של דבר, כרגע המשבר בביטוחים הסיעודיים נמשך במלוא עוזו. ואם הכותרת של האי-אמון של הסיעה שלי היום מדברת על בעיית האי-שוויון שהולך ומעמיק במדינת ישראל, אז אתם יודעים, עזבו את האופוזיציה, תקשיבו למה שאומר לכם ה-OECD. ה-OECD בעצמו אומר לכם: מדינת ישראל נמצאת בקונפליקט פנימי עמוק, ובעצם מתנהלות בה שתי כלכלות: בכלכלה אחת, בפרמטרים של המקרו-כלכלה, מדינת ישראל היא אלופת העולם, הצמיחה פה היא בסדר גמור בשנים האחרונות, האבטלה נמוכה, ההחזר של החוב הלאומי הוא המהיר ביותר בעולם המערבי, אבל תראו מה קורה בבחינת הכלכלה שאותה חווים אזרחי ישראל, ושם אנשים פשוט הולכים ונשחקים עד דק. אני רוצה להקדיש עוד דקה, אדוני היושב-ראש, לכל הסערה של חברי הכנסת מסיעת בל"ד. אתה עמדת פה, אדוני יושב-ראש הסיעה המשותפת איימן עודה, לפני שבוע, יחד עם זהבה גלאון, והבעתם אי-אמון גורף ביושב-ראש האופוזיציה ובמפלגת, במפלגה שלי. עכשיו, אני אומר לך: אין שום ספק שהחוק לא, נתחיל קודם לכן, אין שום ספק שהמדיניות שהממשלה מקדמת ממיטה אסון על שני העמים, אין שום ספק שהחוק שהממשלה מקדמת הוא חוק שאין לו מקום בכנסת ישראל. זהו חוק מסוכן מאוד. את הדבר הזה אנחנו מתייצבים ואומרים בפה מלא. אני מצפה ממך גם כן, אדוני, יושב-ראש הסיעה המשותפת, גם באזורים שזה פחות נוח, להעמיד את חברי סיעת בל"ד על מקומם. אני מצפה ממך לאמירה כלשהי, מעבר לסיפור של אנטיגונה, תודה. חבר הכנסת שמולי, ממש משפט סיכום. תקפיד על הזמנים.

כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, הצעד הזה, לא רק שמבחינתי הוא נותן לגיטימציה לכל מיני מעשים שהם פשוט פסולים מעיקרם, בסוף הוא מחבל במאמצים שלנו,

של המחנה שלנו, לקדם את אותם רעיונות שאנחנו מדברים עליהם פה כל היום.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לגבי הסערה,

תומך בצעדים למען החזרת הגופות למשפחות, כולל הפגישה עם המשפחות, כי זה דבר הומניטרי, מוסרי, ממדרגה ראשונה. ואני שואל, על מה המהומה? אז הבנתי, על זה שהם עמדו דקת דומייה. האנשים עמדו לקרוא את סורת אל-פאתחה, שקוראים כאשר יש פטירה, לכל בן-אדם, זו התרבות שלנו, לכל בן-אדם, אם אתה מסכים עם מעשיו ואם אתה לא מסכים עם מעשיו. אבל אני רוצה להיות חד וברור: חבר הכנסת איציק, אנחנו מוקיעים, אנחנו יוצאים חוצץ נגד פגיעה בחפים מפשע, יהודים כפלסטינים. אנחנו קוראים לכולם להוציא את כל האזרחים, יהודים כפלסטינים,

האימה, המלחמה, האלימות, בוודאי. יחד עם זאת, אנחנו תומכים במאבקו הצודק של העם הפלסטיני נגד הכיבוש ולמען הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.

אבל ברגע שקוראים להם "משפחות שכולות" אתם מאבדים אותנו,

אתם מוותרים עלינו. אז אני מבקש מכולם להנמיך את הלהבות. אני קורא לכולם, באחריות, אני קורא לכולם, באחריות, להנמיך את הלהבות, כי ממש לא צריך לעשות כך. צריך להתווכח, אבל מה שקורה בעצם זה הסתה, בעיקר מראש הממשלה, וזו לא רק גזענות מבנית, זו פוליטיקה מכוונת. תבינו, אתם במיוחד, אני פונה אליכם, ראש הממשלה יודע יותר מכולם מהו משקלה של האוכלוסייה הערבית. הוא למד את זה על בשרו כאשר רבין נשען על קולות האוכלוסייה הערבית, הוא למד את זה על בשרו כאשר ההבדל בין פרס לבין נתניהו, בשנת 1996, היה 30,000 קולות. הוא יודע מה המשקל של האוכלוסייה הערבית. לכן הוא נושא הדגל בהסתה נגד האוכלוסייה הערבית. לכן הוא זה שאמר את נאום "הערבים נוהרים לקלפיות". לכן הוא זה שאמר דברי כזב ושקר כאשר האשימו אותנו שאנחנו מניפים דגלי "דאעש". לכן הוא זה שהסית בנאום דיזנגוף המפורסם. לכן הוא ממשיך להסית נגדנו. זה בעיקר נגדנו, אבל לא רק, זה גם נגדכם,

בלי שהאוכלוסייה הערבית תהיה אוכלוסייה לגיטימית במדינה, הצד הזה לא יחזור לשלטון אף פעם.

לכן אתם לא צריכים להיות נגדנו, אתם צריכים להיות עם האמת. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, תודה.

חבר הכנסת מאיר כהן, אני מתנצל, אבל אנחנו באמת נצטרך להקפיד על הזמנים. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמעט בכל תחום שנבחר, ממעגלי חיינו, יהיה אפשר ליצור הצעת אי-אמון שתהיה מציאותית ותהיה לה אחיזה במציאות הכואבת שלנו. בתחום הביטחון, אדוני שר הביטחון, פיגועי הטרור משתוללים ודם היהודים נשפך, דמם הפך להפקר.

כהרגלך בקודש, אדוני ראש הממשלה, מקשקש, ומברבר, ומספר לנו שבכלל תאונות הדרכים הן הבעיה האמיתית שלנו, כי הן גובות מספר רב יותר של הרוגים. בתחום הכלכלי, בלבלת את אזרחי מדינת ישראל, אדוני ראש הממשלה. מול דברי הרהב חסרי התכלית שלך על היותנו מדינה שממריאה וכלכלתה חזקה, אנו מככבים בכל הדוחות במלוא מערומינו: פערים הולכים וגדלים, ביטחון תעסוקתי רופף, ולא ירחק היום ורוב המשק הישראלי יהיה מורכב מעובדי קבלן שמשתכרים שכר מינימום. ואז כיאה לרצונך, אדוני ראש הממשלה, כולנו נהיה עסוקים במלחמת קיום, ומי ישים לב לטעויות שלך? מי ישים לב למה שאתה עושה? אתה שואף לדמוקטטורה, ומפנטז מדי לילה, אדוני ראש הממשלה, על כהונתו של המלך נתניהו הראשון. מדיניות החוץ? בוא נדבר על זה. ישראל מוחרמת ומודרת מאי-מפעם. הסכם הגרעין עם איראן, השואפת להשמיד אותנו, נחתם, ואתה ממשיך לברבר, ובמשך חמש שנים מברבר עם גרפים ונאומים. כישלונך מהדהד בכל העולם, אירופה וארצות-הברית הופכות לפרו-המדינה-הפלסטינית, ואתה לא מבין את המצב, את מצב החירום שבו אנחנו נתונים. אתה ממשיך להוליך שולל ולספר על היותך שר החוץ והמסבירן הלאומי. איפה אתה ואיפה הסברה? איפה אתה ואיפה ביטחון, אדוני ראש הממשלה? איפה אתה ואיפה כלכלה? בין כל התחומים הללו עוברת כחוט השני מילה אחת, התפרקות. אתה ריק ממעשים, אדוני ראש הממשלה, ומלא בדיבורי סרק. הממשלה הנוכחית היא שיא-שיאה של ההתפרקות. על כן, ראוי שהממשלה הזאת תתפרק. עוד שתי שניות, לך, איימן עודה, ידידי איימן עודה, אני רוצה להגיד משהו: שמעתי את דבריך, שנאמרים בכאב. אתה תקווה לגשר במציאות הכואבת והמדממת הזאת. אני יודע ששמו לך איזה מטען צד,

לך אני אומר, משפט סיכום, לך אני אומר: תחשוב גם על הרגשות שלנו, זה לא חד-צדדי.

תחשוב על הרגשות שלנו, תחשוב מה שזה עשה בכל בית במדינת ישראל. תודה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יגאל גואטה, אינו נוכח, חבר הכנסת רוברט אילטוב.

אדוני, לרשותך.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אני לא רואה אותו, הנה הוא שם. בראשית דברי אני רוצה להגיד שסיעתנו תתמוך כמובן בשתי הצעות אי-אמון, של המחנה הציוני ושל יש עתיד, אך ברצוני להתייחס למה שקורה כאן, בכנסת, והטענות שלי הן לקואליציה ולראש הממשלה בנימין נתניהו. אני הייתי רוצה לבקש להפסיק עם הצביעות, כבוד ראש הממשלה. תפסיק בבקשה עם הצביעות, תפסיק בבקשה עם מדיניות הזיגזגים. תביא ביטחון למדינת ישראל, נקודה. לשם כך נבחרת. קודם כול, ביטחון למדינת ישראל ולאזרחיה. נא להפסיק עם הצביעות. תפסיק להתרפס מול אויבינו. אתה נבחרת למשול. כך התייחסת לוועדת האיתור לפני כמה ימים וטענת שאתה רוצה למנות אנשים ואתה רוצה משילות, אתה רוצה למשול. העם הביא אותך כדי שתוכל למשול.

לא כדי שתחלק את הג'ובים. תמשול. יש לך צבא, יש לך כוחות ביטחון, יש לך משטרה, תעשה סדר, תביא ביטחון, תמשול, אל תחלק ג'ובים. למה אתם לא אומרים לו את זה, כבוד היושב-ראש? אתם, הבית היהודי, בתוך הקואליציה. כאשר אנשים נכנסים לתוך הבתים ושוחטים אנשים, כאשר אנחנו מביאים חקיקה פה בכנסת כדי לקחת את האנשים שמייצגים את ארגוני הטרור, שמסיתים נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו מביאים חקיקה,

ראש הממשלה מוציא הנחיה ליושבי-ראש הקואליציה להצביע נגד החקיקה. איפה אתם, הבית היהודי? איפה אתם? נכנסים ליישובים שאתם מייצגים, שוחטים אנשים בתוך הבתים, מתי אתם מפסיקים את זה? הוא רוצה את ועדות האיתור כדי לחלק עוד ג'ובים ועוד ג'ובים ועוד ג'ובים, ויש לו חיילים,

והוא לא מביא ביטחון. כמה ג'ובים הוא רוצה? עוד ג'וב ועוד ג'וב. כבוד היושב-ראש, אנחנו רוצים ביטחון ורק ביטחון. אנחנו רוצים חקיקה כדי שחברי כנסת לא יזלזלו בכנסת ולא יתמכו בארגוני טרור ולא יעמדו דקת דומייה לרוצחים. בשום פנים ואופן. חייבים לעשות סדר בדבר הזה. אנחנו רוצים שבני מיעוטים יהיו פה בכנסת, אנחנו רוצים שהם יעמדו ויגנו על בני מיעוטים, אבל אנחנו לא רוצים שהם יגנו על זכויות הרוצחים, עם כל הכבוד. משפט סיכום, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, אנחנו רוצים משילות, אנחנו רוצים ממשלה, תודה.

חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת אילן גילאון. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם תרשה לי, בראשית הדברים אני רוצה להזכיר שאתמול מלאה שנה למותו של חברנו אורי אורבך. הוא היה גם חבר אישי שלי, הייתי אומר חבר נפש. לחברות שלנו קראנו "ברית בין הטועים" הוא היה בטוח שאני טועה, ואני הייתי בטוח שהוא טועה. בסוף הוא טעה, כמובן, ואני צדקתי. אבל אני מזכיר אותו משום שהוא היה דוגמה ומופת לשליח ציבור שעומד לפני התיבה צנוע,

שנון ונדיב, וזה כל מה שמרכיב מעמד של אציל. זה מה שהיה אורי אורבך עבורי. היות שאני לא מאמין בממדים אחרים, אורי אורבך נמצא עמוק וחזק בתוך זיכרוני, והוא ילווה אותי כל זמן שנשמה באפי, ואני בטוח שגם עם רבים אחרים כך. וראיתי לנכון לציין עליו, אני לא יודע אם זה המעמד או איך הכנסת מציינת את זה. ולעניינו של סדר-היום, אדוני, כי קרו דברים השבוע. אני בהחלט אתחיל בהתייחסות לביקור אצל משפחות המחבלים של חלק מתוך הרשימה המשותפת. כמובן יצא קצפי כנגד הדבר. אני חושב שהיה פה הרכב של טיפשות, חוסר רגישות, אי-הבנה של מה זה דו-קיום. ודו-קיום, המשמעות המיוחדת ביותר של המושג הזה היא היכולת שלך לחשוב מה הצד השני מרגיש. זאת המשמעות המיידית האמיתית. זאת הייתה טיפשות גדולה, בעיקר משום שנתנו לטרמפיסט הסדרתי, הרצידיביסט, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאיננו מחמיץ,

שום נסיעה בחינם לשום מקום, פשוט נתנו לו נסיעה חינם כדי לייצר עוד פעם הסחה גדולה כדי,

שוב ושוב לברוח מן הבעיה המרכזית, אדוני היושב-ראש, והיא הבעיה של פתרון המשבר. מדבר כאן אדם שמאמין בשתי מדינות לשני עמים, ואני מאמין בחלוקת ירושלים כבירה משותפת, ואני מאמין בגבולות 67' כפתרון יסוד עם תיקונים מוסכמים. אני מאמין בכל אלה, ואני בשום פנים ואופן, לבי לא עם אלה שלא מתחשבים בדו-קיום הזה גם בצד השני. אני מוכרח לומר כאן שלדעתי גם לא כל חלקי הרשימה המשותפת ידעו על הדבר הזה, אבל מכאן ועד להסקת מסקנות, אדוני היושב-ראש, לגבי חקיקה,

ראש הממשלה שכבר מכהן בתפקיד של כחמישה שרים, גם הפך למחוקק לאחרונה, אדוני. עוד מעט כמו בצפון-קוריאה, תמיד חשבתי שהדוגמה שלו היא ארדואן ופוטין, אולי הדוגמה של ראש הממשלה היא ממש קים ג'ונג-איל.

לא, על השעון. הצבעתי על השעון, חבר הכנסת גילאון. אה, סיימתי את זמני? אני נותן לך עוד חצי דקה בגלל ראשית דבריך,

אני מודה לך, אדוני, רק התחלתי להתחמם. אבל אני רוצה להגיד לך, זאת אומרת, ראש הממשלה מחוקק כבר, ויושב-ראש הכנסת פונה בעצמו לוועדת האתיקה בעניין הזה. יהיו הדברים מתועבים ככל שיהיו, יש דברים אתיים שלא ייעשו כאן, ראש הממשלה לא יכול לשמש בכל התפקידים. מבחינה זו, מי שיפסיק להיות חבר כנסת זה מי שמערכת החוק תקבע, ולא שום ועדה. אמרו לי: תסתכל בבית-הלורדים האנגלי.

כשאנחנו נהיה כמו הבריטים, אז אפשר יהיה גם לקיים את זה כאן, אבל לאט לכם. ולכן אני אומר, באמת, תודה. משפט סיכום, תבחר. אני רוצה לומר לגבי החסינות המהותית. יהיו רעים הדברים בעיני ככל שיהיו, אני חושב שהעניין של החסינות המהותית צריך להיות נתון רק לגורם חיצוני. מכאן אני מתנצל, אדוני, שגזלתי יותר מדי זמן. ובכל אופן, דברים מצד אחד אינם נראים לי, אבל אתייחס אל הביקור הזה כאילו לא הייתה החקיקה הנואלת הזאת, ואל החקיקה הנואלת הזאת כאילו לא היה הביקור בדומא. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, כמעט אמרתי גלרון, וואי, סליחה.

תיקנת, זה בסדר. הולך טוב. אנחנו בשעה שאנחנו כבר עייפים, אז זה בסדר. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר זאב אלקין, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בדיון על אי-אמון בממשלה. אני רוצה לומר לכם שאני רוצה לשבח את ראש הממשלה שמטפל בצורה טובה ביותר, לעת הזאת, בעניין הטרור של ילדים שמוסתים כנגד יהודים באשר הם יהודים. אני מבקשת להוקיע את חברי הרשימה המשותפת, חברי בל"ד אשר עמדו דקת דומייה לזכר רוצחים. גבירותי ורבותי, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, בל נשכח, הם עמדו דקת דומייה לזכר רוצחים, ילדים רוצחים. לא יעלה על הדעת שחברי כנסת יחצו קו אדום ויעמדו דקת דומייה לזכר רוצחים. זו הסתה לשמה, והיא מאותתת לאחרים שמעשה הטרור של הילדים הרוצחים הוא דבר לגיטימי, ואפשר לעבור לסדר-היום, ואפשר להמשיך לצאת ולעשות פיגועים וטרור במדינת ישראל. אבל לא עוד. אנחנו לא ניתן יד. העובדה היא שהיום הייתה ישיבה של ועדת הכנסת, היה דיון בוועדת הכנסת, ואני רוצה לציין שגם מהמחנה הציוני אמרו את אותם דברים שאנחנו בסיעת הליכוד כל הזמן אומרים. זה אומר שיש פה הסכמה רחבה שאסור לעשות מעשה כזה. שוב, אני אומרת לכם, אני רוצה להוקיע את המעשה של לעמוד דום לזכר רוצחים. זה לא ייתכן פה בכנסת הזאת שכזה דבר יהיה. אם חברי הכנסת רוצים לייצג, והם טוענים שהם נבחרו על-ידי המיעוט הערבי, שהם יבואו וייצגו את המיעוט הערבי, והם לא עושים את זה פה בכנסת. אני רוצה לספר לחברי הכנסת שנוכחים פה שלפני כשלושה שבועות ביקרתי בדרום בבתי-ספר של בדואים, בכפרים בדואיים, אחד בכפר מוכר ואחד בכפר לא-מוכר. אני רוצה לשבח את מנהלת מחוז דרום של משרד החינוך, שהסבירה לנו והראתה לנו את כל התקציבים שבתי-הספר האלה מקבלים,

למען הילדים הבדואים, שגם ככה מציאות החיים שלהם קשה, כי ההורים שלהם בוחרים לחיות ככה. הכפרים הבדואיים הבלתי-מוכרים,

משפט סיום.

אני רק רוצה לומר שבביקור הזה נכחו חברי הרשימה המשותפת, ובמיוחד חברת הכנסת חנין זועבי כל הזמן ניסתה להראות שהמדינה לא מטפלת, לא נותנת תקציבים, וכל הזמן ניסתה להגיד לתלמידים: תגידו למצלמה את הדברים הלא-טובים. ואני רוצה לומר לכם שלא כך הם פני הדברים.

ישיב בשם הממשלה, יסכם,

יסכם את כל הדיון הער שהיה כאן, בשם הממשלה,

זאב אלקין, ומייד אחר כך אנחנו נעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שעצם העובדה שבשעה 17:20 אני צריך כבר לסכם את הדיון על הצעות האי-אמון מלמדת הרבה על שני דברים: על מצבה של האופוזיציה ובכלל על הנחיצות לעבור את הטקס הזה משבוע לשבוע. הרי זה לא סוד שבכנסת הקודמת, חלק מחברי כנסת שהיום יושבים בצד הזה של האולם, בצד של האופוזיציה, ואז היו חלק מקואליציה והיו חברי ממשלה, והציעו את הצעת החקיקה של סדרה של חוקי המשילות, ואחד מהנימוקים היה, אני מזכיר לכם, אדוני השר לשעבר וחבר הכנסת פרי, שאין טעם בטקס השבועי הזה, ברמה השבועית, כי בסופו של דבר לאופוזיציה כבר אין מה להגיד, כי גם היא בסוף מתעייפת ביכולת שלה לבקר את הממשלה כשאין מה לבקר. ולכן כוונת המחוקק הייתה לצמצם את המספר של הטקסים האלה, שסך הכול בזמן הזה הכנסת יכלה לקיים דיון בחוקים, ויש לא מעט חוקים כרגע על סדר-היום, ולעסוק בעבודה האמיתית של המחוקקים. ולכן אני תמה על חלק מחברי, שהיום הפכו לאופוזיציה, איך פתאום דברים שרואים מכאן הם לא דברים שראו משם, ואנחנו עדיין, אף שהעברנו את חקיקת המשילות והבטחתם לבוחר שאחת מהתוצאות שלה תהיה סך הכול מיקוד הזמן לעבודה פרלמנטרית, בסוף אתם דווקא בין אלה שמובילים משבוע לשבוע את הטקס הזה. אבל רואים שהאופוזיציה התעייפה. תסתכלו על האולם הזה, אני צריך למשוך את הזמן לא רק כדי שקואליציה תגייס כוחות, גם כדי שאופוזיציה תגייס כוחות. אין לה כוח לבוא לפה ולהיות בסיכום הדיון ולהשתתף בהצבעה. זה רק מוכיח פעם נוספת כמה דברים.

שבאמת הטקס הזה בחלקו מיותר, כי אתם מבינים שאין כרגע לפחות שום סיכוי להפיכה בבית הזה ואין שום סיכוי לאי-אמון, וגם אין כל כך כוחות לבקר את הממשלה, כי כמות הוויכוחים והמחלוקות בתוך האופוזיציה לפעמים אפילו גוברת על כמות המחלוקות בין חלקים מהאופוזיציה לממשלה. זה מחזה משעשע לשבת כאן בתור יושב-ראש קואליציה בדימוס, שיודע מה המורכבות של ניהול של קואליציה של 61 חברי כנסת, וכל פעם לגלות איך בהצבעות האי-אמון בדרך פלא הפערים לטובת הקואליציה הם פערים אדירים. אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות, ואז אתה מגלה שיש סיעה מסוימת באופוזיציה שלא מצביעה כשהסיעות האחרות מגישות אי-אמון,

לפעמים זה תלוי מה מצב הרוח בשבוע מסוים. לפעמים רבה מפלגת אופוזיציה אחת עם מפלגת אופוזיציה אחרת, ואז היא מענישה אותם בזה שהיא לא תומכת בהצעת האי-אמון שלהם. וסך הכול, אולי זה איזה תרגיל להרדים אותנו, כי בסופו של דבר נפסיק לבוא, ואז אולי כן תצליחו לגייס רוב, שעדיין לא יעזור לכם,

להפוך את הממשלה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהכיסאות הריקים, גם במהלך הדיון הזה וגם אפילו בשלב הסיום שלו, כשהוא מתקרב להצבעה, מלמדים היטב על המצב הדי-קשה שהאופוזיציה נמצאת בתוכו: משוסעת, מחולקת בינה לבין עצמה. אני חושב שייטב לכולנו, כן, אני מציע לכם, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אני רואה שאתה הצטרפת לדיון, אז אתה אולי הכתובת הראשונה.

סוף-סוף עליתי על הדוכן, אז אני לא יכול לא להתייחס למצב האופוזיציוני שבא כאן לידי ביטוי. אז אני מציע, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אם אתם לא מצליחים להתאחד סביב הצעות האי-אמון, ואפילו לא מצליחים לגייס את הכוחות, אז אולי באמת מוטב לקיים את כוונת המחוקק ולצמצם את מספר הדיונים בהצעות האי-אמון כפי שהתכוונו מלכתחילה, ולא לחזור על האירוע הזה, שבסוף בסוף בסוף מראה את המצב הבעייתי בתוך האופוזיציה דווקא. אפילו באירוע המשעשע של הצבעה על חוק להקדמת הבחירות, שזה כידוע נשק יום הדין, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, ומוציאים אותו פעם אחת בחצי שנה,

הפערים לטובת הקואליציה היו יותר גדולים מכפי שהם באמת בבניין הזה. אז לכן המציאות הזאת מלמדת שכנראה אנחנו עוד רחוקים מאוד מהיום המיוחל, וכדאי לאופוזיציה להתרכז במלאכת החקיקה ולא בניסיונות סרק בסגנון הזה של אי-אמון. אני גם ניסיתי למצוא איזה קו מחבר ומאחד בין מספר הצעות האי-אמון שאוחדו כאן, וכשלתי לחלוטין. נדמה לי שחלק מסיעות האופוזיציה לא היו חותמות על חלק מהצעות האי-אמון של חלק מהמפלגות, ונדמה לי שלפני כשבועיים היה פה בכלל מחזה מדהים, שאחת מסיעות האופוזיציה הצביעה אתנו. עד כדי כך הצלחתם לעצבן אותם בנושא של אי-אמון, נדמה לי שזה היה על חוק השקיפות, שאנשי ישראל ביתנו אפילו הצביעו אמון בממשלה. זו מדרגה מיוחדת, אולי חסרת תקדים, לרמת הבלגן והאי-סדר במלאכת האופוזיציה, ואני מברך אתכם על כך. זה מקל עלינו את העבודה, סך הכול מאפשר לנו לעשות את מלאכתנו ולהוביל את מלאכת הממשלה בכנסת, וכמובן גם בממשלה. רק תחסכו לכולנו את השעות המיותרות האלה. יש לא מעט חוקים היום על סדר-היום שעליהם אפשר להתווכח, ולא נגיע למצב שכולנו משקיעים בטקס מיותר לחלוטין,

כשמצביעים על החוקים, רוב חברי הכנסת כבר התקזזו האחד עם השני והלכו הביתה. אבל מעבר לציון המצב העגום הזה של יחסי הכוחות בתוך האופוזיציה ובניהול הדיון הזה, אי-אפשר שלא להשתמש בבמה הזאת, חברי חברי הכנסת, חברי הכנסת, קצת יותר שקט בבקשה. חברי הכנסת, בעיקר העוזרים והמנהלים במרפסות. קצת יותר שקט, שנוכל לשמוע את דברי הטעם של שר הקליטה. אני יכול להמשיך, אדוני היושב-ראש?

כפי שאמרתי, אי-אפשר בימים האלה שלא להתייחס לרמות החדשות, הבעייתיות, שחלק מחברי הבית מביאים אותנו ומביאים את כולנו ואת השם הטוב של הבית הזה אליהן. אנחנו היינו כאן בפתיחת דיון האי-אמון, ואני עניתי על הצעת אי-אמון של חברינו מהרשימה המשותפת. גם הפניתי את תשומת לבם, כשהם עלו על הדוכן הזה וביקרו את הממשלה, לזה שהתברר שהיא עושה בדיוק חלק מהדברים שהם מבקשים שהיא תעשה. זה חלק מאותה רמת הרצינות ואותה רמת ההסתה. אבל אני חיכיתי, ואני עדיין מחכה, לשווא, שהגינויים לאירוע הקשה שהיה פה בשבוע שעבר על-ידי חלק מחברי הכנסת, חברי כנסת ממפלגת בל"ד, אני רואה שחבר הכנסת זחאלקה בדיוק הצטרף אלינו, באולם, ואני חייב להגיד שאני מאוד התאכזבתי, קיוויתי שאולי לפחות היום, כשקצת נרגעו הרוחות, חברי הכנסת, אי-אפשר ככה לנהל דיון. רק שנייה, אדוני השר. אנחנו נמתין. אני לא ממהר לשום מקום. כן, ככה אני מבין. עד הרגע שתקבל את האות. חברי הכנסת, העוזרים בקצוות, ככה קשה לנהל דיון. חברי הכנסת, נמתין עוד קצת. עכשיו נראה לי שזה סביר כבר, שר הקליטה. תודה רבה. פתחתי ואמרתי שקיוויתי שלפחות היום, כשעברו כמה ימים מהאירוע הקשה הזה, שהיו מעורבים בו חבר הכנסת זחאלקה, חברת הכנסת חנין זועבי וחבר הכנסת באסל גטאס, יימצא לפחות צדיק אחד בסדום, ברשימה המשותפת, שיעמוד כאן ויגיד דברים מאוד ברורים, במקום האינסטינקט המוטבע, מייד לעמוד על הקווים ולדבר על המעשה ההומניטרי המדהים של עמידת דקת דומייה לזכר רוצחים נתעבים, יבוא לכאן ויתנצל. יתנצל בשם נבחרי ציבור שהם חברי סיעתו, שחצו, חבר הכנסת זחאלקה וחברת הכנסת זועבי, חציתם מחדש קווים אדומים בכל ההיסטוריה של הבית הזה. לא היה כדבר הזה.

גם לא יכול להיות בשום פרלמנט מתוקן בשום מדינה נורמלית, חבר פרלמנט שקם, עומד דקת דומייה, עומד דקת דומייה, לזכר רוצחים נתעבים. תארו לעצמכם מה היה קורה אם בקונגרס האמריקני חבר קונגרס היה קם ועומד דקת דומייה לזכר המחבלים מהפיגוע בבניינים התאומים, כמה דקות אחרי זה הוא היה יכול להיות חבר קונגרס? והנה אנחנו, עבר יום ועוד יום, והתכנסנו כאן ביום שני, וחבר הכנסת זחאלקה יושב כאן בשקט כחבר שווה-זכויות בבית הזה, מרגיש עצמו מאוד בנוח ולא מתבייש אפילו לרגע במה שהם עשו. מאחוריו יושבת חברת הכנסת חנין זועבי ומרגישה את עצמה מאוד בנוח, והחברים שלהם לספסלי אותה סיעה ואותה מפלגה או שותקים או מגבים אותם, ריאיון אחר ריאיון. הייתי מצפה ממך סוף-סוף, חבר הכנסת איימן עודה, לבוא באומץ לדוכן הזה ולהגיד לחברים שלך,

אל תגנה אותם, תגיד להם לפחות שהם טעו, במקום להתייצב על קווי ההגנה אוטומטית. אתם חייבים את זה בראש ובראשונה לכם, לא לנו, לציבור ששלח אתכם לכנסת. כי המעשים האלה, וההתנהגות הזאת, של חבר הכנסת זחאלקה, חברת הכנסת זועבי וחבר הכנסת גטאס, פוגעים לא רק ברגשות הציבור היהודי, ולא רק ברגשות המשפחות של אלה שנרצחו ואלה שנפצעו הם פוגעים בציבור הערבי כולו. אתם במעשים האלה גורמים להסתה, אתם במעשים האלה גורמים לפילוג הולך וגדל בין שני הציבורים במדינת ישראל.

אני במקומכם לא הייתי מראה את פני במליאת הכנסת כמה ימים לאחר האירוע. זה חוצפה בלתי רגילה לבוא לפה ולהתיישב כאילו שום דבר לא קרה, בלי לבקש סליחה, בלי להתנצל על האירוע הקשה הזה. אבל מי שאשם בעצם היכולת הזאת, שלכם, לבוא בעזות מצח, ואירוע אחר אירוע לעשות מעשים קשים ביותר נגד המדינה שבפרלמנט שלה אתם משרתים, מי שאשם בכל זה, בסופו של דבר, זה אנחנו. כי אנחנו הבלגנו פעם אחר פעם, והכלנו, ואמרנו: זה יסתדר, וזה לא מסתדר. מעשה קיצוני אחד גורר אחריו מעשה קיצוני אחר, ואתה כבר לא יודע איפה הגבול. כבר היה נדמה, לאחר סיפור ה"מרמרה" של חברת הכנסת זועבי, שהנה נחצו כל הגבולות, הרי לבוא עם האנשים שמרימים את ידיהם על חיילי צה"ל זה כבר קצה ההתנהלות. הבית הזה אמר אז את דברו, והרחיק אותך לחצי שנה, לשלושה חודשים.

במקרה השני, לחצי שנה.

והנה, התברר שלא, אפשר להמשיך, ולחצות עוד גבולות, ועוד גבולות, ועוד גבולות, ומתברר שכל הכלים שעומדים לרשותנו לא עוזרים, להפך, אומרים לי בשקט חלק מהחברים של הרשימה המשותפת: מה אתם רוצים מאתנו? הרי כשזחאלקה, זועבי וגטאס עושים את מה שהם עושים הם רק מקבלים שכר, רק מקבלים יותר פרסום, וכל הכלים שלכם, סך הכול, לא מפריעים להם יותר מדי. לכן גם אנחנו בסוף נצטרך להיות יותר קיצוניים. לכן, יש כאן מחדל, של כולנו, אגב. אנחנו כולנו, חברי הבית הזה, נושאים באחריות הזאת, שהבלגנו ואפשרנו פעם אחר פעם לעבור את הקווים האדומים הסבירים ביותר בכל פרלמנט בעולם.

אתם לא משאירים לנו היום ברירה, אתם לא משאירים לנו ברירה אלא ללכת ולתת לבית הזה כלים להביע את עמדתו במקרים קיצוניים מהסוג הזה, למעשה, אני חושב שהייתה פה תגובה כמעט מהקצה עד לקצה של הבית הזה, מה דעתנו על מה שעשיתם, לתת לבית הזה כלים כדי לנסות להגיד לכם: עד כאן, עברתם קווים אדומים, אנחנו לא מוכנים יותר לסבול את זה. הבית הזה חייב לקבל כלים להתייחסות למצבי הקיצון האלה. זה צריך להיעשות בצורה אחראית, צריך לעשות את זה לפי המודלים שקיימים לנו היום בחקיקה של חוקי-יסוד, צריך לעשות את זה בדיוק באותם מקרים חריגים מהסוג שאתם מייצרים.

יכול להיות שכשלבית הזה יהיו הכלים האלה פתאום נראה שאתם לא כאלה קיצוניים, כי אני כבר למדתי, פעם סיפרו לנו שאי-אפשר להיות חבר כנסת ברשימה המשותפת בלי לנסוע למדינת אויב, עד שבאופן מפורש בחוק הופיע שמי שנוסע למדינת אויב לא יכול להתמודד בפעם הבאה, ואז התברר שאפשר. מה שהיה בלתי אפשרי קודם, פתאום אפשר, כי מתברר שעם כל שנאתכם למדינה הזאת, את המשכורת של חבר פרלמנט במדינה הזאת, על זה אתם לא מוכנים לוותר, וזה מצדיק כל ויתור אידיאולוגי. אז, כנראה גם כאן, במקרה הזה, אנחנו חייבים להעמיד לעצמנו את הכלי שיאפשר לבית הזה להתאחד בקונסנזוס מאוד רחב לאותם מקרי קיצון שקיימים כבר היום בחקיקה הישראלית למקרי קיצון במקרה של נשיא ויושב-ראש הכנסת, וגם לפתח כלי להשעיה של חבר כנסת מתוך הבית הזה. זה מה שהבאתם על עצמכם במו-ידיכם בהתנהלות הזאת, וזה מה שהביאו עלינו גם חבריכם לסיעה, שלא מעזים, שמפחדים לקום ולגנות ולהגיב על האירוע הזה. צדיק אחד בסדום לא נמצא. ציפיתי לפחות ממך, חבר הכנסת דב חנין, להגיד דברים מאוד ברורים. גם לזה לא זכיתי. הייתה פה חזית אחידה, ברשימה המשותפת, בגיבוי הזה שניתן לשלושת החברים שחצו את הקווים האדומים. לכן אל תתפלאו אם בסופו של דבר תראו שהגדשתם את הסאה, ושלבית הזה נמאס מההתנהלות הזאת, והוא ילך להגן על עצמו. כל דמוקרטיה חייבת לדעת להגן על עצמה. אנחנו נעמיד לעצמנו כלים כמדינה דמוקרטית וכפרלמנט דמוקרטי שמכבד את עצמו ורוצה שהציבור הישראלי יכבד אותו. נעמיד לעצמנו כלים להתמודד עם אירועים מהסוג הזה. חבר כנסת שיעשה מעשה קיצון מהסוג הזה, עלול למצוא את עצמו לתקופה כזאת או אחרת מחוץ לכותלי הבית הזה. כך יחליטו משני קצות הבית. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה.

קורא לנציגי המפלגות, לא רק בתוך הקואליציה, גם בתוך האופוזיציה, כל אותם ראשי מפלגות וחברי מפלגות שהביעו, בצדק, את סלידתם מהמעשה של שלושת חברי הכנסת מבל"ד, אני קורא לכם לא להסתפק בציוצים בטוויטר, ציוצים בטוויטר הם תרומה עצומה לשינוי המצב במדינת ישראל, אבל מי שרוצה לשנות אותו באמת חייב ללכת אתנו יד ביד למלאכת החקיקה, ואחת ולתמיד להעמיד לפרלמנט הישראלי כלים אמיתיים לכך. אני קורא ליושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת בוז'י הרצוג, לא רק לדבר, אלא לעשות, ולתת יד למעשה הזה. אני קורא לציפי לבני, ששיתפה אותנו בטוויטר שלה במה היא חושבת על המעשה הזה, לא להסתפק, שיתפתי במה אני חושבת עליכם היום. לא להסתפק בעניין הזה, ולא להסתתר, אלא לבוא ולקחת חלק בתיקון החשוב וההכרחי הזה. צריך להחליט, ציפי, אי-אפשר להיות גם וגם. הגיע הזמן שתחליטו: או שאתם ממשיכים לתת גיבוי לזחאלקה, לחנין זועבי ולבאסל גטאס, או שאתם, כמו הרוב המוחץ של הציבור הישראלי, מגיעים למצב הזה שאתם אומרים די, וחייבים לתת לזה כלים, כלים פרלמנטריים אמיתיים. אי-אפשר ליהנות מכל העולמות ולהסתתר מאחורי הדבר הזה. אני קורא לחברינו מיש עתיד, האחד אחרי השני, כולל מנהיג המפלגה, חברנו חבר הכנסת והשר לשעבר יאיר לפיד, שהביע את עמדתו, מה הוא חושב על אותם חברי כנסת, לא להסתפק בדיבורים בתקשורת ובראיונות, אלא לקחת חלק במעשה הנכון והאמיתי ולגבש כאן רוב ברור לחקיקה שתיתן כלים לבית הזה. גם אתם, חברי מיש עתיד, תצטרכו להחליט, או שאתם אתם או שאתם נגדם. אי-אפשר להיות פה באמצע, ואני מאוד מאוד מקווה שתחליטו נכון, והרוח הזאת, שנתתם לה ביטוי בדיבורים, תבוא לידי ביטוי במעשים בהצבעה בכנסת. הייתי רוצה לקוות שגם מפלגת מרצ, כל עוד היא מגדירה את עצמה מפלגה ציונית תיקח חלק במאמץ הזה. אבל, לצערי, אני כבר לא מצפה לזה. פעם אחר פעם ראיתי שבמבחנים מהסוג הזה, זהבה גלאון וחבריה מרגישים קרבה הרבה יותר גדולה לחברי כנסת מבל"ד, מאשר למפלגות הציוניות. לכן, לצערי, אני כבר כמעט לא מצפה, אבל אולי אולי נופתע, אולי נופתע לטובה. לסיכום, אני קורא לחברי הבית הזה לדחות את הצעות האי-אמון, אבל מה שחשוב יותר, לתת כולנו את היד, כל מי שרוצה להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כל מי שהוא נגד הסתה ותמיכה בטרור, לתת את היד לחקיקה הזאת, ובסופו של דבר, אחת ולתמיד, להעמיד את אותם חברי כנסת תומכי טרור, שמביישים את כל הבית הזה, במקומם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר אלקין. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. ראש הממשלה גם הוא מבקש להשתתף בדיון.

אדוני ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את ההתקפות עלי בכמה וכמה ישיבות סיעה בכנסת היום. אני מבקש להבהיר שני דברים: אנחנו בעד השילוב של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית, בכלכלת ישראל, במדינת ישראל. אנחנו משקיעים בזה מאמצים רבים, ואנחנו משקיעים בזה משאבים רבים. רק שלא ינהרו, אבל. נוהרים, נוהרים.

באותה עת, ודווקא מתוך הראייה הזאת, קצת כבוד. איננו מוכנים לקבל מצב שבו חברי כנסת יתמכו במשפחות של רוצחי אזרחים ישראלים ויעמדו דום לזכרם של אלה שרצחו את ילדינו. יש גבול. יש דבר כזה שנקרא כבוד לאומי. אני מנסה לדמיין מה היה קורה בפרלמנט הבריטי אם חברי כנסת בריטים היו עומדים דום לזכרו של ג'ון הג'יהאדיסט, או אם חברי קונגרס אמריקני היו עומדים דום לזכרם של הרוצחים בקליפורניה. יש גבול. הם לא היו מוכנים לקבל את זה, ואנחנו איננו מוכנים לקבל את זה, ואנחנו נפעל נגד זה. זו הסתה. תפסיק להסית.

תודה לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין, מה זה? מה זה? זה נאום של פאשיסט. מר נתניהו הפאשיסט.

חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת זחאלקה, הסיבה היחידה שאתה נמצא באולם זה כי זה פרלמנט דמוקרטי ולא מרחיקים כאן מהצבעות. פאשיסט ומסית, חבר הכנסת זחאלקה, תשמע, גם לסבלנות שלי יש גבול.

הוא משקר, גם לסבלנות שלי יש גבול. גם לסבלנות שלי יש גבול, חבר הכנסת זחאלקה. מספיק. מספיק. מקומך בסוריה, נתניהו אחראי, חברי הכנסת, מכיוון, חבר הכנסת זחאלקה.

תוציא אותו. תוציא אותו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, כמצוות התקנון, בוודאי, טוב, מסתבר שאנחנו לא מצביעים, אז אני שמח אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת זחאלקה, בפעם הראשונה. חבר הכנסת יצחק הרצוג ראש האופוזיציה מעוניין לדבר. ראש הממשלה דיבר, ודאי שיש לו זכות. חברת הכנסת זועבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת זועבי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברי הכנסת מסיעת הליכוד, תכף גם אתם תצאו מהאולם. בבקשה, אדוני ראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, גם אני וגם רבים רבים מחברי סולדים ומסתייגים מעומק הלב ממה שעשתה,

אני סולד ממך,

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת. אם תרצה לחזור להצבעה, אתה יכול. נא לצאת מהאולם. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת זחאלקה האשים לא מזמן את מפלגתי בהקמת מדינת ישראל. חבר הכנסת זחאלקה גם הגן על עמידת דום לזכרם של אותם מחבלים מתאבדים, וחבר הכנסת זחאלקה וחבריו הצדיקו לא מעט מן המעשים וחצו קווים אדומים. אבל אני חייב לומר שבין זה לבין הפרת כללי היסוד של התנהלות הכנסת, כך שהם יהיו מדרון חלקלק שיום אחד, בשל מה שמוגדר "התנהגות לא ראויה", יעיפו מפה חברי כנסת מימין ומשמאל, אני חושב שחובה עלינו ככנסת לשמור בצורה הבסיסית ביותר את כללי המשחק ההוגנים ולשמור על המעטפת, כיוון שהיום, כבר היום, יש לכנסת ולמערכת המשפטית די והותר כלים לטפל בתופעה ובהתנהגות הזאת. תודה רבה לכם. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. זו שאננות. זו שאננות. ככה נראית שאננות. זו שאננות. הצעת האי-אמון מטעם סיעת המחנה הציוני, מי בעד? מי נושף לך בעורף, הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני: האי-שוויון ההולך ומעמיק בחברה הישראלית, מי בעד הצעת האי-אמון? מי נגד? הצעת סיעת המחנה הציוני להביע

בממשלה לא נתקבלה. 50 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. ההצעה לא התקבלה. מטעם הרשימה המשותפת: המלצות הצוות למיגור הבנייה ללא היתר, הכרזת מלחמה על האזרחים הערבים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 44, נגד, 57, נמנע אחד. אני קובע כי גם הצעת הרשימה המשותפת לא התקבלה. מטעם יש עתיד: הבור התקציבי המעמיק וחוסר האחריות של ראש הממשלה ושר האוצר. מי בעד ההצעה? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. יושבים פה ומצביעים אתם פה-אחד, איך זה יכול להיות? 50 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. גם הצעת האי-אמון מטעם יש עתיד לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון. אנחנו עוברים לחקיקה. חברי הכנסת, לידיעתכם, סדר-יום לשעות רבות, אם לא לימים רבים ברצף, כך שתיערכו בהקדם להצבעות, כי אם כל פעם יהיה גם פיליבסטר לצורך גיוסים, גם ביום רביעי לא נסיים כאן את ההצבעות. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית, יציג את הצעת החוק היושב-ראש בכבודו ובעצמו, חבר הכנסת צחי הנגבי. אנחנו שמחים על כך ומבקשים ממך להציג את הצעת החוק. תודה,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק השיפוט הצבאי(תיקון מס׳ 68), התשע״ו 2016. הצעת החוק כוללת שני תיקונים הנוגעים לעבירת עריקה. תיקונים אלה, שמייד אציג, קובעים הקלות בעבירה זו ומבטאים שינוי משמעותי בתפיסתה של העבירה בחוק שנחקק עוד בשנות ה-50, בעת שהיה צורך להרגיל את הציבור בחובת השירות הצבאי. חוק השיפוט הצבאי קובע שתי עבירות שעניינן היעדרות של חיילים מן השירות שלא ברשות. עבירת הבסיס היא עבירת "היעדר מן השירות", המכונה לעתים "נפקדות", ודינה שלוש שנות מאסר. העבירה החמורה יותר, עבירת עריקה, מבוססת על עבירת נפקדות, בתוספת כוונה שלא לחזור לשירות. דינה של עבירה זו לפי החוק הקיים הוא 15 שנות מאסר. כמבחן עזר לבחינת הכוונה שלא לחזור לשירות קובע כיום חוק השיפוט הצבאי, כי חייל שנעדר מן השירות יותר מ-21 ימים, חזקה עליו שלא התכוון לחזור לשירות הצבאי. משמעות הדבר היא שבמקרה כזה יראו בו עריק, אלא אם כן יוכיח שלא הייתה לו כוונה שלא לחזור לשירות הצבאי. התיקון הראשון בהצעת החוק נוגע לעונש המרבי על עבירת עריקה. העונש הקבוע כיום בחוק, 15 שנות מאסר, הוא חמור מדי ביחס לעבירה זו, וכן בהשוואה לעונשים המרביים על עבירות אחרות הקבועות בחוק השיפוט הצבאי. על כן מוצע להפחית את העונש המרבי, תוך יצירת מדרג: ככלל, העונש המרבי יהיה שבע שנות מאסר, ואולם אם העריקה הייתה תוך כדי פעילות מבצעית, או תוך כדי פעילות קרבית של יחידתו של החייל, העונש המרבי יהיה עשר שנות מאסר. התיקון השני בהצעת החוק,

נוגע לאותה חזקה המטילה על חיילים שנעדרו יותר מ־21 ימים מן השירות את נטל ההוכחה שלא התכוונו שלא לחזור לשירות צבאי. כיום התקופה הקבועה בחוק השיפוט הצבאי, של 21 ימים, היא קצרה מאוד. רוב החיילים שנעדרים מן השירות אינם עבריינים שעושים זאת במטרה להשתמט מחובת השירות, רובם עושים זאת עקב מצוקה כלכלית, אישית או משפחתית. רבים מהם נעדרים שבועות ואף חודשים ארוכים מיחידותיהם. אף שראוי לטפל גם במקרים אלו, לא יהיה נכון לקבוע באופן קטגורי שחיילים מסוג זה התכוונו שלא לחזור לשירות ולהדביק להם תוויות של עריקים.

ההצעה של הוועדה היא להאריך את תקופת החזקה הקבועה בחוק באופן משמעותי, מ־21 ימים לשנה וחצי, 18 חודשים. משמעות הדבר היא כי רק אם חייל נעדר משירות צבאי תקופה העולה על שנה וחצי יעבור אליו נטל ההוכחה, והוא יהיה זה שיצטרך להוכיח שלא התכוון כלל לחזור לשירות.

אין פירושו של דבר שחייל שנעדר פחות מ־18 חודשים יצא פטור בלא כלום,

אפשר להעמיד אותו לדין בעבירת הבסיס, נפקדות.

יהיה אפשר להרשיעו גם בעבירת עריקה, אך רק אם התביעה תוכיח כי התכוון שלא לחזור לשירות. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. היא התקבלה למעשה ללא הבחנה בין ימין ושמאל, אופוזיציה וקואליציה, והיא על דעת הוועדה. אבקש מחברי הכנסת מכל סיעות הבית לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. כפי שהוא אמר, להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות ולא הוגשו בקשות רשות דיבור. לכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק כולה, בנוסחה כנוסח הוועדה, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו 2016. אנחנו מצביעים.

מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 62 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם חברת הכנסת רויטל סויד מצרפת לפרוטוקול את קולה בעד הצעת החוק.

להצבעה על הצעת החוק הזאת בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו 2016, נתקבל. 72 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עוברת ונכנסת אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016. הצעת חוק זאת באה לעודד או בעצם לתת את ממד ההדדיות עם ארצות-הברית. בהצעת חוק זאת מוצע לקבוע כי משקיעים זרים, עובדים מומחים חיוניים ובני-זוגם שהם אזרחי ארצות-הברית לא ייחשבו לעובדים זרים, ולפיכך לא תחול לגבי העסקתם חובת תשלום היטל עובד זר לפי סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל. נציגי הממשלה הסבירו לחברי הוועדה שהתיקון הזה עשוי להכניס השקעות זרות מארצות-הברית לישראל, והדבר מבורך, והתיקון נועד לשקף את הסכם ההדדיות, אם אין הסכם כזה, המציאות היא שלא מקבלים את הוויזה המיוחדת בארצות-הברית, ואז אם מישהו רוצה להשקיע, הוא לא יוכל להיות פה, הוא לא יוכל לקבל כאן את מה שהוא נזקק, ולא בארצות-הברית. זה יוצר הסכם הדדיות חשוב למדינת ישראל. כאשר החוק הזה הגיע, ולאחר שהחלטנו, חברי הוועדה כולם ללא יוצא מן הכלל, לאשר את החוק הזה, ביקשתי, על דעת חברי הוועדה, מכיוון שאנחנו מדברים כאן על היטל של עובדים זרים, ומכיוון שאנחנו פנינו לאחר דיון שהתקיים לגבי מס מעסיקים, היטל מעסיקים, על עובדים זרים בחקלאות, ולאחר שפניתי לשר האוצר ולשר החקלאות, והייתה החלטה שמבטלים את ההיטל הזה, הוציאה הממשלה בשבוע שעבר תזכיר חוק שהתהליך שלו הוא תהליך ארוך, מטבע הדברים, כפי שכולם יודעים. המשמעות של העניין, שהחקלאים קיבלו מידע, וזה פורסם, ששר האוצר הודיע שמבטלים ב-2016 את היטל העובדים הזרים. ומכיוון שיצאה הודעה כזאת, טענו בוועדה שהמציאות, ואני גם דיברתי עם שר האוצר עצמו, טענו שהחקלאים יבואו לכלל טעות. חשב מי שחשב, שאם מבטלים את היטל העובדים הזרים לשנת 2016, בעצם החקלאים צריכים לשלם בדצמבר 2016, ועד אז החוק יעבור, ולא היא, כל עוד החוק לא מבוטל, המציאות היא שצריך לשלם מקדמות, צריך לשלם בתחילת פברואר, או באמצע פברואר, אבל עכשיו כבר צריך לשלם. לכן הצעתי לחברי הוועדה שאנחנו נוסיף לחוק הזה, של היטל עובדים זרים לגבי הסכם ההדדיות עם ארצות-הברית, להכניס לחוק את ביטול ההיטל של העובדים הזרים בחקלאות,

בחוק הזה, ושנאשר אותו מייד בתחילת פברואר. הממשלה הסכימה, והתחיל דיון, לטענת הממשלה, אני חושב שהיא לא צודקת בעניין הזה, אבל הם ביקשו שזה יהיה הוראת שעה לשלוש שנים. אנחנו לא הסכמנו, אנחנו רצינו שזו תהיה החלטה קבועה. המצב של החקלאות בארץ הוא כפי שהוא, הרעיון של הטלת ההיטל על עובדים זרים בחקלאות בא לעודד ישראלים שיבואו לעבוד בחקלאות. ההיטל הזה, לדעת כולם, בדיונים שקיימנו בוועדה עם נציגי משרד האוצר ומשרד החקלאות והגורמים השונים שעוסקים בחקלאות, החוק הזה, היטל העובדים הזרים, לא הביא עובדים ישראלים לענף. עובדים ישראלים שישנם,

ואם אין עובדים ישראלים, גם עם ההיטל הזה, וההיטל הזה בעצם גורם נזק לחקלאים. הסכימו לשלוש שנים,

כדרכה של ועדת הכספים, רצינו שזה יהיה קבוע ולא הצלחנו, אנחנו לא שוברים את הכלים, אבל החלטנו שאנחנו נעשה את זה לחמש שנים, את ביטול ההיטל של העובדים הזרים בחקלאות, וזה מה שמופיע בחוק. אני אמרתי בוועדה, ואני אומר את זה כאן במליאה, על דעת חברי בוועדת הכספים: אנחנו בתקופה הזאת נעשה מאמץ לבטל את הוראת השעה, לבטל את ההיטל הזה, שהוא איננו צודק,

הוא לא השיג את מטרתו, כפי שאמרתי מה שחשבו אז, ובסופו של דבר, בגלל ההסכמה שלנו עם הממשלה, מונח כאן ביטול ההיטל של העובדים הזרים לחמש שנים. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בחוק הזה על שני חלקיו, החלק הראשון הוא חשוב, הסכם ההדדיות עם ארצות-הברית, ביטול ההיטל של העובדים הזרים לגבי מומחים חיוניים ובני-זוגם שמגיעים לארץ, כדי שגם ישראלים שמגיעים לארצות-הברית ובני-זוגם יקבלו את הוויזה,

שם אין היטל של עובדים זרים בכלל, אצלנו יש, והם יקבלו את הביטול הזה. והחלק השני של הצעת החוק שמונחת לפניכם, שעליה אנחנו אמורים להצביע, אני מבקש כמובן את התמיכה בביטול ההיטל של העובדים הזרים בחקלאות, לפי הצעת החוק לחמש שנים, ואנחנו אומרים שנעשה הכול כדי לבטל את זה באופן קבוע. בכל מקרה, אין הסתייגויות לחוק הזה, יש רק הסתייגויות לדיבור. אדוני היושב-ראש, אני מבקש את תמיכת הכנסת בחוק. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים.

לחוק זה לא הוגשו הסתייגויות, אך יש לנו כמה בקשות רשות דיבור. ראשונת המבקשים, חברת הכנסת זהבה גלאון. חמש דקות, גברתי, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, עלה ראש הממשלה לדוכן וקרא לחברי הכנסת, בשם הכבוד הלאומי, לתמוך בהצעת חוק נואלת שהוא מקדם, שתאפשר ל-90 חברי כנסת להעיף חברי כנסת מהמשכן, בעיקר אם הם חברי כנסת ערבים. אני רוצה לומר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ההצעה הזאת היא מפחידה. ולמה היא מפחידה? כי לנו במרצ הייתה ביקורת על חברי הכנסת של בל"ד,

שהלכו לבקר משפחות מחבלים. חשבנו שזה צעד פרובוקטיבי, צעד מזיק. חשבנו גם שהסחר-מכר של המשרד לביטחון הפנים לעומת משרד הביטחון בכל מה שקשור לסוגיית הגופות הוא בלתי מתקבל על הדעת. מדינה לא מחזיקה גופות, גם אם הן גופות של מחבלים. ואני רוצה לשבח את העמדה של מערכת הביטחון, להחזיר גופות כדי למנוע התלהטות יתר. שום דבר מבחינתנו לא מצדיק את המהלך שעשו חברי הכנסת של בל"ד. אבל האם זה נותן לגיטימציה להתנהלות של ראש הממשלה, שעולה כאן על הדוכן, ובשם מה שמכונה הכבוד הלאומי, כבר יומיים-שלושה משתלח באזרחי ישראל הערבים ובנציגים שלהם בכנסת? ובואו נגיד את זה בצורה ברורה, את מעוותת את המציאות. זה לא נכון מה שאת אומרת. ככל שהמצב הכלכלי והביטחוני מחמיר,

הרי אנחנו לא מנהלים דיאלוג. ראש הממשלה מסיט את הדיון לעבר חברי הכנסת הערבים. הוא רוצה

חבורה עלובה שנאבקת באזרחי ישראל הערבים בצורה של חקיקה שהיא לא לגיטימית. אם חברי הכנסת של בל"ד פעלו שלא כדין, תעמידו אותם לדין. יש חוקים במדינת ישראל, אבל לא מחוקקים חוקים רטרואקטיביים, ולא פועלים באופן הזה, שעכשיו אתם עושים דה-לגיטימציה לכולם. אנחנו נגד פרובוקציה, תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. אבל אנחנו נגד לאפשר, תודה. משפט אחרון, אדוני.

אנחנו נגד לאפשר לראש הממשלה לעלות כאן בשם הכבוד הלאומי ולרמוס את הכנסת כולה. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', לרגע חשבתי שאדוני באיזה לארג'יות כזאת יוותר גם. לילה ארוך יש לנו.

אנחנו שמחים לשמוע אותך תמיד, חבר הכנסת פריג'. אנחנו לא חולקים את אותה, חמש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי, חברים וחברות, מה לעשות, שמעתי את ראש הממשלה, וכל יום וכל פעם הוא ממשיך, בקסמו, בדברים, צריך ללמוד ממנו רבות, נתן לכבוד הלאומי להוביל אותו למקומות לא הכי. ביום חמישי, אני מתאר לעצמי, הספסלים שם, וחלק מהספסלים כאן, גם, הרגישו הכי טוב,

ראו חברי הכנסת מבל"ד שעשו את הפגישה, והנה, המקהלה צריכה להתאחד ולקום מחדש, חיכינו להם בפינה חיכינו להם בפינה, המקהלה צריכה להתכנס ולהתחיל לשיר את שירי השנאה וההסתה שלה. כי הרי אתם מזה מוזנים, מההסתה, ומחכים לכל הזדמנות וכל הזדמנות,

הם טעו, הם טעו, בוא נחכה להם, טעו, בוא ננצל את הטעות שלהם.

קמו מכל מקום, אם ראש הממשלה, עם חברי כנסת, וצר לי מאוד, יושב-ראש האופוזיציה, וחברים מהמחנה הציוני, שהיום שמעתי בוועדת הכנסת, והתחילה המקהלה לשיר: הם טעו, בוא נעשה להם אמבוש כמו שעשינו להם קודם ועשינו להם לפני. נעשה להם, הם טעו. אני לא בא כאן לתת הגנה. אני מודה, הם טעו. יש לי דעה אחרת. אבל אני מדבר על הצד של לחכות בפינה. ועכשיו גייסתי את הכבוד הלאומי, גייסתי את הכבוד הלאומי שנפגע. הכבוד הלאומי בסכנה. בסכנה. חברים, תמשיכו לשפוט, תמשיכו לחקור, תמשיכו להסית, תמשיכו להביא שנאה, תוציאו את בל"ד מחוץ לחוק,

תוציאו את מרצ מחוץ לחוק, צודק. תביאו את חוק העמותות, תביאו את חוק המישוש, תביאו את הכול, ותמשיכו גם להגיד: אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה דמוקרטית. אתה לא יודע שבדמוקרטיה הרוב קובע,

תמשיכו, תמשיכו למשש, תמשיכו להביא חוקים שהדמיון לא מסוגל לתפוס אותם. ותמשיכו להגיד שאנחנו מדינה דמוקרטית. הרי ממה אתם ניזונים? איך אתם קיימים, אם לא מההסתה ומהפחד? ובשם הכבוד הלאומי, הכבוד הלאומי נפגע, הכבוד הלאומי ששנים על-גבי שנים אני מסית, וכשאני אומר "נוהרים לקלפי" הכול בשם הכבוד הלאומי.

אני ממשיך את שיטת השנאה בשם הכבוד הלאומי, עכשיו נזכרת, אדוני ראש הממשלה, שהכבוד הלאומי התעורר?

אתה, חקיקה אנטי-דמוקרטית, חקיקה דורסנית, בשם הגנה על הכבוד הלאומי. די, חברים.

די, די. ואל תמשיכו להגיד שאנחנו מדינה דמוקרטית. אתם מובילים אותנו, אמרנו את זה פעמים רבות ונמשיך להגיד את זה, אתם מובילים אותנו למקומות שדורות עד שנצא משם. אתם מסוכנים ליהודים יותר מלערבים. תקשיבו, אתם סכנה ליהודים יותר מאשר לערבים. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? תגידו לי. מה צריך לעשות? מדברים כשהדגל מעלינו. מה צריך, לחפש את המנורה? מה צריך לעשות שתפסיקו להסית? מה צריך?

אתם חוזרים אחד אחרי אחד.

מה צריך לעשות? די עם השטויות שלכם.

אתם חבורת מסיתים.

אתם חבורת מסיתים. להראות לכם את הדרך החוצה. השרה איילת שקד, לפני חודש, להראות לכם, נפגשה עם משפחת רוצחי דומא. לא שמענו שהכבוד הלאומי נפגע. לא שמענו אף אחד מכם שאמר מילה כאן. משפט סיכום. סתמתם את פיכם. תתביישו לכם.

תודה רבה, חבר הכנסת פריג'. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה נוכחת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, גם כן אינה נוכחת. חבר הכנסת חיים ילין. אצל חבר הכנסת חזן הכול מותר.

חבר הכנסת פריג'. אתה עוד טוען שאני לא בסדר? הכנסת, הרבה אספסופים.

אה, עכשיו אנחנו גם אספסוף? חמש דקות, אדוני.

אמרת שאתה רוצה להוציא אותו מפה?

אני מברר. אל תתערבי.

בעזרת ישראלים? חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת חזן. תתבייש לך.

ששש, ששש. אני אינני רוצה לקרוא לסדר. חברת הכנסת גרמן.

חברת הכנסת גרמן, אינני רוצה לקרוא לסדר.

תת-רמה.

חברי הכנסת, אני אתחיל לקרוא לסדר. אדוני, חמש דקות לרשותך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה רבה, אני רוצה לדבר לגופו של עניין, של החוק, ולא לגופו של עניין על מה עובר במדינת ישראל ועל מליאת הכנסת. אנחנו מחוקקים, וצריכים להתייחס גם לנושאים שאנחנו עכשיו הולכים להצביע עליהם.

ואני הולך בנאום הזה ממש לפרגן, כי מה שקורה פה זה משהו היסטורי. יחד עם שר החקלאות ויושב-ראש ועדת הכספים גפני, גפני, גפני, אני מבין שאתה כל דקה מקבל מילה טובה, אז לכן מה אכפת לך עוד אחד, פחות אחד. מה את מצפה מאיש כזה? מה אתה מצפה ממנו? אדוני היושב-ראש,

מליאת הכנסת הפכה להיות במה להשמצות?

מליאת הכנסת היא במה,

אני אקרא אותך לסדר,

אתה שומע את הדברים שנאמרים כאן?

מליאת הכנסת היא מקום שבו מנהלים דיונים וכל אחד אומר את מה שהוא חושב בתורו ובצורה מסודרת.

אז אני רוצה להודות שוב לשר האוצר, לשר החקלאות, ליושב-ראש ועדת הכספים, ללובי, לשדולה החקלאית, שהיו שותפים למהלך, לחבר הכנסת עמר בר-לב, חבר הכנסת וקנין וחבר הכנסת איתן ברושי, שהביאו בעצם בשורה מבחינת החקלאים. החיסכון הוא לא גדול, אבל הוא חיסכון שהוא בעצם חשוב, מפני שמצב החקלאות הולך ומידרדר מיום ליום. אני אומר את הדברים האלה כי החקלאות מבחינתנו היא חלק מההתיישבות וחלק מהביטחון של מדינת ישראל, אבל מעל הכול היא גם הביטחון התזונתי שלנו. ואם אנחנו לא נתמוך ולא נעשה את השינוי המבוקש, אנחנו נהיה בלי חקלאים ונהיה בלי חקלאות. ואני מציע לכולנו להצביע על החוק. אני מקווה שלא תהיה פה התנגדות. ועכשיו כמה דברים בצד הפוליטי. אין לי ספק, אין לי ספק, אני אומר את זה, שמצב של

מכל הצדדים והבערת האש בטח לא מנמיכים כהוא-זה את האלימות בתוך מדינת ישראל. כל שבוע, בלי יוצא מן הכלל, אנחנו חווים את החוויה הזאת פה במליאה. כל שבוע. ואנשים מסתכלים עלינו והם אומרים: אם ככה הכנסת מתנהגת, אז למה לא בחוץ גם? אני מבקש לציין דבר אחד בסיסי,

יכול לעשות שם סדר? במרפסת המחנה הציוני, חבר הכנסת ילין מבקש, אני מבין שזה בגלל הדייגים של הבוקר, אבל הכול בסדר. הדמוקרטיה היא אבן יסוד של מדינת ישראל. אנחנו שמרימים את הדגל הזה ואומרים שאנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ואנחנו גאים בה, אז אנחנו גם צריכים לשמור עליה. קל מאוד באופן דמוקרטי, וזה מה שקורה היום במדינת ישראל, לחוקק חוקים אנטי-דמוקרטיים, הרי הרוב קובע. אבל אבן יסוד של הדמוקרטיה היא לגונן ולשמור על המיעוט. האמינו לי, אני אומר את זה כאחד שגדל בדיקטטורה, שכל מילה שהוא הוציא, ללכת לכלא. ואנחנו במדרון הזה. והמתח הזה בין שמירת הדמוקרטיה לשמירת הביטחון האישי של כל אזרח במדינת ישראל לבין זכויות אדם, המתח הזה הוא המבחן האמיתי של כנסת ישראל. האמינו לי, לא הוויכוחים האלה יביאו לנו את הביטחון. אם ויכוחים וצעקות מביאים לביטחון, בוא נצעק יום ולילה. זה רק מלהיט את הרוח, רק מביא אותנו לאלימות מילולית, שמתפרשת כאלימות פיזית.

לכן יש לנו אחריות, יש אחריות לכל חבר כנסת פה, בכנסת ישראל, להנמיך את הלהבות, לשמור על הדמוקרטיה, לשמור על הצביון של מדינת ישראל. הוא כל כך חשוב,

תודה רבה, חבר הכנסת ילין. הוא כל כך פשוט, שאני לא מבין איך אנחנו מצליחים להסתבך.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק וקנין, אינו נוכח. חבר הכנסת איתן ברושי. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, שר הביטחון, השר הנוכח, ואולי זה לא מקרה שאתה פה, בדיון הזה. חברי הכנסת, זהו יום חשוב לחקלאים ולחקלאות בישראל. אחרי עשור של מס מיותר, לא צודק, לא חוקי, לא הוגן, הכנסת מסירה גזירה מעל החקלאים ברחבי הארץ כולה, ובעיקר במשק המשפחתי, בעיקר מעל המגדלים. למה לא מעל העובדים? אדוני, חברי, אנחנו בעד כל מקום שצריך להקל. עכשיו דנים בנושא הזה. מאז התחילה כהונתה של הכנסת הזאת, בוועדת הכספים והשדולה החקלאית הזאת, אנחנו פועלים לבטל את המס, שהערך שלו הוא כ-160, מי יותר חלש, החקלאים או הנכים? זה לא מתאים לך. כ-160 מיליון שקל,

היה בדיון אצלנו והעברתם את זה. בושה. שהם תוצאה ממס של 160 מיליון שקל בשנה בגין 21,000 עובדים זרים. אנחנו גרמנו נזק גדול לחקלאים.

לא על המס הזה בלבד מדברים היום, אלא על עתידה של החקלאות בישראל. החקלאות, שכאן בכנסת מרבים לשבח אותה ואפילו להפוך אותה למנוף מדיני כאן ובעולם, הפכנו את החקלאים למאוימים ואת ההתיישבות שמנו בסימן שאלה. מה שנחוץ,

בכנסת הזאת, חוקי עוגן והחלטות ברזל, שלא כל פקיד יכול להמציא את הגלגל ולא כל שר יכול להטיל גזירה. אני חושב, להגיד בהזדמנות הזאת, במגבלת הזמן, שיש שני משאבים שהם ברשותה, באחריותה ובניהולה של המדינה, ואלה המים והקרקע. שני המשאבים האלה הם בסיס למה שקורה כאן, ושניהם לא מנוהלים בדרך המיטבית. על בסיס של שנים האוצר הפך את המים ואת הקרקע למנוע ולמשאבה של כסף, ולא למנוע ולנקודת התפתחות וצמיחה. אני חושב שאנחנו בדרך, בעקבות ביטול המס, אבל לא רק לחקלאים, וזה לא המס היחיד. סך הכול, על עובדים זרים, חברים יודעים, היה מוטל בשנים האחרונות מס של 300 מיליון שקלים. גם הורידו את נקודות הזיכוי וגם דמי מחיה לא ריאליים. העלות על החקלאים לא הביאה אף ישראלי לחקלאות, ואני חושב שזה טוב שיבואו ישראלים לחקלאות, אבל אי-אפשר לקיים אותה בלי העובדים הזרים, ואי-אפשר לקיים את החקלאות עם המסים ועם מחירי המים. החקלאות במשבר, והחקלאים נוטשים, והמדינה חייבת לנקוט צעדים יותר דרמטיים, יותר משמעותיים, כי חקלאות זה לא רק כסף, זה גם ערך, וזה לא רק ביטחון מזון, זה בכלל השטחים הפתוחים והירוקים. מדינה שאיננה יושבת על אדמתה, אין לה תקנה. לכן אני רוצה להודות לשר האוצר ולפקידיו, שלהם זה היה יותר קשה, והם ניסו גם להפריע, לשר החקלאות, ליושב-ראש ועדת הכספים גפני, שהתגלה כמי שמבין, פועל ושותף למאמץ, לחברי מוועדת הכספים ומהשדולה, ולומר שככל האפשר, אדוני היושב-ראש, להפוך את זה מהוראת שעה לחוק של קבע. לעולם לא ניתַן ולא ניתֵן להחזיר את העוולה הזאת. וככל האפשר, נפתור גם בעיות אחרות. אבל החקלאות והחקלאים, ההתיישבות, וההתיישבות כולה, לא יהיו בלי מתיישבים ובלי חקלאים. ועל הממשלה מוטלת האחריות לדון בימים הקרובים בחוק המים. זהו חוק רע, שנעשה בלי תיאום ובלי הידברות, עקב מהלכים שגויים של פקידי האוצר, שיכולים לאיים על עתידה של המדינה. אני לא מציע לכנסת לתת את העתיד שלנו בידי פקידים חסרי בגרות, חסרי ניסיון, שמפילים אותנו פעם אחר פעם למקומות לא נכונים, בוודאי בתחום ההתיישבות והחקלאות. צריך לבנות, צריך לפתח, צריך לעודד את ההתיישבות החקלאית ולא לפגוע בה. ולכן צריך לברך על המאמץ הזה, ואני קורא לכולנו, אופוזיציה וקואליציה, כפי שפעלנו בוועדת הכספים, לפעול כאן, במליאה, לאשר את זה ולהפוך את זה ליום של ציון, ליום של מועד, שבו אנחנו מתחילים להתיר את החקלאים מהכבלים שהממשלות הקודמות שמו להם על הצוואר. שיהיה בהצלחה, ועוד פעם: תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. אה, אדוני מבקש לסכם. יושב-ראש ועדת הכספים. עד שיסיימו שם תפילת ערבית.

"יעלה ויבוא" אני מקווה שלא ישכחו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנושא של החקלאות איננו רק נושא כספי או רק דבר כלכלי,

מדינה צריכה לעזור לקבוצות שונות באוכלוסייה, שעוסקות בתחום מסוים, שעוסקות בחקלאות, והמדינה צריכה לסייע להם, שזה נכון כשלעצמו. הנושא של החקלאות הוא גם ערך. כאשר אתה מדבר על מציאות שבה אתה קשור לארץ שבה אתה גר, שבה המדינה מתקיימת, הנושא של חקלאות הוא נושא ערכי, הוא נושא שצריך לתמוך בו מכל היבט אפשרי, מעבר לעניין הכלכלי הפשוט. מדינה שאיננה מעריכה את האנשים שעוסקים בחקלאות היא מדינה נטולת ערכים, היא מדינה שאין בה הכבוד והיכולת לגרום לאנשים שיוכלו להתפרנס, ולעבד את האדמה ולעשות את הדברים החיוניים למי שנמצא בארץ הזאת. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, עסקו בחקלאות, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני רואה שאת, ולא עוד, אלא כאשר הם ירדו למצרים, פרעה שאל את יעקב, אז הוא אומר לו: רועי צאן היו עבדיך, מנעורינו ועד עתה. אנחנו עוסקים בעניין הזה. זה נושא שאצלנו הוא נושא שראוי להערכה. אנחנו מתחנכים על כך שצריך לדעת לעסוק בעיסוקים הללו. ולא עוד, אלא שמשה רבנו, שנבחר להנהיג את האומה, זה היה כי הוא ריחם על הטלה, הוא ריחם על זה שהיה זקוק לרחמים. בנושא הערכי הזה, אנחנו צריכים לדעת שאי-אפשר להשליך את הנושא של החקלאות מכיוון שכלכלית אנחנו הולכים היום להיי-טק, אנחנו הולכים היום לכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שזה נושא חשוב, הנושא הזה של ביטול ההיטל על העובדים הזרים. אין בזה צורך. אמרתי את זה קודם. הוא מיותר לגמרי, אלא אם כן רוצים כסף, שהאוצר יהיה לו עוד כסף. יש לי הרבה הצעות מאיפה אפשר לקחת כסף, לא זה הפתרון. אנחנו קיימנו דיון בוועדה על נושאים נוספים, לגבי היטל של מעסיקים, היטל מס מעסיקים, לגבי נושא התיירות, הבניין, הנושאים הנוספים שאני מבין שעליהם מתקיימים דיונים היום במשרד האוצר, אבל ההיטל על החקלאות, אין חולק שהוא צריך להתבטל. ולכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, ראיתי שהם סיימו להתפלל ערבית, אדוני היושב-ראש, אני מבקש את תמיכת מליאת הכנסת בהצעת החוק הזאת, על שני חלקיה. תודה רבה. תודה רבה, יושב-ראש ועדת הכספים. אני מקווה שכולם זכרו להגיד "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית. מי ששכח לא צריך לחזור, אבל בלילה אין מקדשין ראשי חודשים. בלילה לא צריך לחזור. כאמור, אין הסתייגויות להצעת החוק הזאת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016, כנוסח הוועדה,

מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 55 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים.

להצבעה על הצעת החוק כנוסח הוועדה,

ארבעה נמנעים. סליחה.

להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק בנוסחה של הוועדה.

מי נגד? חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת

58 תומכים, אין מתנגדים, שישה נמנעים. הצעת החוק עברה ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. הודעה אישית של חבר הכנסת אורן חזן. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

חברת הכנסת גלאון, לאן את בורחת? רק חמש דקות.

אתה תעמוד דום. לזכרך, אה, כבר עמדת דום למען טרור. חצוף. פשוט נפלא. כבוד היושב-ראש, חברי, חברותי, חברי הכנסת, אתם יודעים מה? אני כבר לא כל כך בטוח שאפשר להגיד "כנסת נכבדה". כשעומדת חברת כנסת, אל תפריע לי בבקשה. תכבד. חבר הכנסת הנרקומן אורן חזן. חבר הכנסת גילאון, אתה מספיק שנים בבית הזה כדי לדעת מתי להיות בשקט.

אתה אמור להכיר את מקומך. כאשר עומדת חברת כנסת, יושבת-ראש סיעה, ובמקום להגיב עניינית על טענות קשות בוחרת שוב להשתמש בביטויים, מילים מספר ילדים או גן-חיות, זה לא כבוד הכנסת,

פעם אחר פעם אנחנו רואים חברי כנסת שמשתמשים בשיח שבבית-הספר תלמידים היו נזרקים מבית-הספר עליו, ולא נותנים על זה את הדין. איזה מין דבר? אני לא אנצל את כל חמש הדקות שנתת לי, אדוני היושב-ראש, כי יש לנו באמת יום ארוך, ותהיה לי במה להגיד את כל הדברים שיש לי לומר בהקשר של אותם חברי כנסת שאני מתבייש להגיד עליהם "חברי כנסת", שהמעשים שלהם גובלים בבגידה של ממש. אני רק אומר לחברת הכנסת גלאון שברחה ככה קט-קט,

כמו קטקט, מהאולם, שאני בוחר להבין שהיא בסך הכול חלשת אופי. כי מי מתנהג ככה? רק מי שלא יודע לעמוד ולהגיב ולהשיב בצורה עניינית. ואם המחיר האישי שאני צריך לשלם על כך שאני עומד מול אותם עוכרי ישראל, גם במרצ, שעומדים ומגבים את אותם חברים ברשימה הפלסטינית המאוחדת, ובתגובה לכך מכפישים אותי, תפאדלו. כולם ראו כמה זה לא מפריע לי, לא קריאות ה"תמות", ולא קריאות ה"כלב" וגם לא אמירת ה"יבחוש". אני תוהה אם היא בכלל יודעת מה זה אומר. אני רק אומר לכם שאני אמשיך לעמוד כאן פעם אחר פעם איתן ואשמיע את הקול השפוי של הימין וגם של המרכז בישראל, שלא מוכן עוד לראות חברי כנסת בבית הזה, לא רק חברי כנסת ערבים, חברי כנסת יהודים, שלעתים נדמה כאילו שכחו שהם יהודים, עומדים ומגינים, שלא לומר כמעט בגופם, על מעשים שגובלים בבגידה במדינה. לא יכול להיות מצב שחברת הכנסת גלאון, שאחרי זה באה אלי מאחורה בפרסה ומחייכת,

אני אשאיר את הדקה האחרונה. שמחייכת בפרסה וצוחקת כאילו זה איזה משחק, לא עוד. מי שלא ידע לכבד את הבמה הזאת, את המליאה, את הנוכחים, לא יזכה לקבל כבוד, לא ממני ולא מאף אחד אחר, גם לא מאחורי הקיר. לא עוד פעם אחת למצלמה בשביל לקבל איזו כותרת מסכנה, ופעם אחת מאחורי הפרגוד מחייכים כאילו לא קרה דבר. מדהים לראות שדווקא חברי כנסת שנמצאים שנים במשכן הזה מתנהגים בהתנהגות שבעיני מבזה את הציבור בישראל. אם אתם אכן איתנים בעמדתכם, תעמדו מאחוריה ולא תרוצו כמו ילדים בגן לחייך וללחוץ יד כדי להסתיר את בושתכם. אני אסכם ואומר כמו שאמרתי: אני מודה ליושב-ראש על ההזדמנות, אני מרחם על חברת הכנסת גלאון, תודה.

שזאת רמת השיח שלה, אבל לא יהיה עוד מקום שבו חברי כנסת לא ייתנו את הדין על שיח שהוא לא רק לא ברמה, הוא תת-רמה.

כמה הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. כבוד היושב-ראש, שלוש הודעות, אחת בהצבעה.

רק הודעה. כבוד היושב-ראש,

הכנסת, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הכנסת, מטעם סיעת המחנה הציוני: בוועדת החינוך, התרבות והספורט, במקום חברת הכנסת יעל כהן-פארן, יכהן חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, בוועדת המדע והטכנולוגיה, במקום חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, תכהן חברת הכנסת יעל כהן-פארן.

בפ"א דגושה. פּארן?

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הכספים תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219), התשע"ו 2016, מ/1003,

לשם הכנתן לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. עכשיו ההודעה הזאת בהצבעה: כבוד היושב-ראש,

ועדת הכנסת החליטה כי הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), תכין לקריאה השנייה והשלישית גם את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218), התשע"ו 2016, ושם הוועדה יהיה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. במקרה הזה, מכיוון שזו ועדה מיוחדת, כל חוק שמועבר אליה, אנחנו צריכים לתקן את השם, וכל חוק שהיא מסיימת לדון בו, אנחנו מאשרים את אותו חוק שהם סיימו לדון בו. אם הוועדה תסיים את הדיון באחת מהצעות חוק אלה, והיא תאושר בקריאה שלישית, יימחק שמה משם הוועדה. אבקש את אישורה של הכנסת לשינוי שמה של הוועדה וסמכויותיה. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אנחנו עוברים, חברי הכנסת, להצבעה על הודעתו השלישית בעניינה של הוועדה המיוחדת. מי בעד ומי נגד? הצעת ועדת הכנסת בדבר שינוי שמה וסמכויותיה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים נתקבלה. 36 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם חבר הכנסת קרא, לפרוטוקול, תמך בהודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת אשר התקבלה. אנחנו עוברים,

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו 2016, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש,

לפי התקנות הקיימות, גם אנשים שאינם בעלי היתרים לעסוק בהדברה היו יכולים לבצע פעולות הדברה, אף במקומות רגישים. נוסף על כך, ההסדר החוקי הקיים נחקק מכוח חקיקה התלויה במצב החירום הקיים במדינה. במסגרת המהלך הנרחב של קיבוע החקיקה התלויה במצב חירום באופן שיאפשר את ביטולו, נדרש להסדיר גם את סוגיית ההדברה בחוק קבוע שאינו תלוי במצב חירום. הצעת החוק שלפניכם מבקשת, אם כן, לחולל כמה שינויים מרכזיים בשוק העוסקים בהדברה.

מבקשת הצעת החוק לקבוע כי העיסוק בהדברה מחייב קבלת רישיון מתאים לכך מהמשרד להגנת הסביבה. הצעת החוק קובעת את התנאים לקבלת הרישיון כאמור, ובין היתר קובעת כי על מבקשי הרישיון יהיה להשתתף בתוכניות הכשרה עיוניות ומעשיות שהמשרד יפקח עליהן ויקבע את תוכנן ולעמוד בבחינות שייערכו בסיומן. עוד מוצע לקבוע במפורש במסגרת החוק את החובות שיחולו על המדבירים בעת שיבצעו פעולות הדברה. מוצע לקבוע עדיפות לשימוש באמצעים ובחומרי הדברה שפגיעתם בסביבה ובבעלי-חיים נמוכה יותר, לקבוע מהו המידע שיש למסור למזמיני ההדברה טרם ביצוע ההדברה, לקבוע את הפעולות שעל המדביר לבצע טרם ביצוע ההדברה, במהלכה ובסיומה, ואת החובה לתעד את כל הפעולות האמורות לצורך שמירה על בטיחות ההדברה. לצורך פיקוח אפקטיבי על פעולת המדבירים מוצע לקבוע אמצעים שונים שהמשרד יוכל לנקוט: אמצעים מינהליים כגון ביטול או התליה של רישיון המדביר, או סירוב לחדשו, או חיוב המדביר בהכשרה או בבחינה נוספת כתנאי לחידוש רישיון, אמצעים עונשיים, וכן הטלת עיצומים כספיים שיאפשרו במקרים המתאימים לבצע אכיפה בהליך מהיר ויעיל יותר. בנוסף, מבקשת הצעת החוק לקבוע הוראות מעבר, על מנת לאפשר למי שעוסקים בתחום זה כבר היום לעבור באופן הדרגתי למשטר החדש ולמנוע פגיעה יתרה בהם. במסגרת הדיונים בהצעת החוק החליטה הוועדה בראשותי על כמה תיקונים משמעותיים בהצעת החוק. כך החליטה הוועדה כי הצעת החוק תקבע חובות שיחולו גם על מפעילים של מדבירים, שאינם מדבירים בעצמם, כגון רשויות מקומיות או בעלי חברות הדברה. על מפעילים אלה מוצע לאסור בחוק להעסיק בפעולות הדברה את מי שלא הורשה לכך, וכן להטיל עליהם חובות נוספות שיאפשרו למדבירים הפועלים מטעמם לפעול כראוי ובהתאם להוראות החוק. עוד החליטה הוועדה לקבוע חובות דיווח של מדביר ומפעיל כאשר יש בהדברה שביצעו תקלות העלולות לפגוע בציבור או בסביבה, לקבוע את סמכותו של רשם המדבירים במשרד להגנת הסביבה לתת הנחיות מקצועיות מחייבות למדבירים, וכן להרחיב את הוראות המעבר שהוצעו בתחילה על-ידי הממשלה, על מנת להקל ככל האפשר על המועסקים בתחום כיום להסתגל להוראות בחוק החדש. יצוין עוד כי במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א 2011. חוק זה מאפשר כיום לשר להגנת הסביבה למנות מבין עובדי משרדו מפקחים שמוסמכים לנקוט פעולות פיקוח ואכיפה לצורך פיקוח על חוקים מסוימים שבאחריות המשרד להגנת הסביבה, וזאת לאחר התייעצות עם השר לביטחון פנים ולאחר שאותם מפקחים קיבלו הכשרה שהורה עליה השר להגנת הסביבה בהסכמת השר לביטחון פנים. התיקון המוצע כעת מבקש לאפשר לשר להגנת הסביבה למנות מבין עובדי משרדו ממוני הגנת הסביבה, שיהיו להם הסמכויות לנקוט פעולות פיקוח בלבד על חוקים מסוימים שבאחריות המשרד להגנת הסביבה, כפי שייקבע, וזאת ללא חובה להתייעץ קודם עם השר לביטחון פנים בעניין המינוי וההכשרה. החוק הראשון שלגביו מוצע למנות ממוני הגנת סביבה כאמור הוא חוק העיסוק בהדברה תברואית המונח לפנינו. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות בודדות, אך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בהצעת החוק בנוסח המוצע על-ידי הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת. ראשונת המסתייגים, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת. חבר הכנסת אילן גילאון.

הורדנו את ההסתייגויות. אה, הורדתם את כל ההסתייגויות? אז אין לנו הסתייגויות בכלל. שר הביטחון גם, נכון? הסיר את הסתייגותו. הסיר את הסתייגותו. אז אין לנו הסתייגויות. אנחנו נעבור, אם כן, אה, יש לנו גם בקשות לרשות דיבור, אכן כן. בקשות רשות דיבור, חבר הכנסת אורי מקלב. מוותר. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת מסעוד גנאים.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אינה נוכחת. חבר הכנסת דב חנין. מוותר. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח.

חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, גם אינו נוכח. אנחנו עוברים, אם כן, להצבעה. אני מוותר.

הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו 2016,

52 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק התקבל בקריאה שלישית ונכנס אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. דברי ברכה, השר להגנת הסביבה. אדוני היושב-ראש יכול להוסיף אותי

הוא לא מצמצם את הפערים בין החרקים, אבל בין המדבירים, ובין אנשים שהיום שוכרים אותם והם נוסעים על וספה אחרי שעשו קורס לעזרה ראשונה,

כך טוב יותר לחברה.

אתם יודעים, שום דבר לא מובן מאליו. אתם בעצם המנוע של כל העסק הזה. אז באמת תודה.

אמרתי, כל חברי ועדת הפנים. עכשיו יש לנו חברה חדשה בוועדת הפנים,

על זה שאת מכבדת אותנו כחברת ועדה,

זוהיר בהלול, ויש גם משתתפים נוספים בוועדה, שהם לא חברי הוועדה, ממאיר וצפונה, אז באמת תודה רבה לכולם. אני שמח, באמת. החוק הזה, לטעמי, באמת בא להסדיר איזו לקונה שאני עד היום לא ידעתי שהיא קיימת בכלל, שבן-אדם שמדביר בחומרים רעילים בא בלי רישיון,

יכול להדביר בבתים, והכול בסדר. אז לכן, באמת, זו הייתה היוזמה של המשרד, ואני מודה,

וכמובן בשם כל עם ישראל אני מודה לך על הפעולה הברוכה הזאת. אתה יכול להישאר למעלה, אדוני היושב-ראש. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חוק למניעת הסתננות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד 2014, אשר אושר בכנסת ביום 9 בדצמבר 2013,

והמסגרת הנורמטיבית להקמת מתקן שהייה פתוח למסתננים אשר אין אפשרות להרחיקם מישראל בעת הזאת. ההסדר לא קבע הגבלה כלשהי של התקופה והזמן המרביים שאפשר להחזיק מסתנן במתקן פתוח. הסדר זה נקבע לאחר שבג"ץ פסל את ההסדר הקודם, אשר התבסס על החזקת המסתננים במשמורת סגורה, הן אלה ששהו כבר בישראל והן אלה שייכנסו בעתיד, לתקופה של שלוש שנים. בפסק-דין של בית-המשפט העליון מיום 22 בספטמבר 2014 נקבע כי גם ההסדרים שנקבעו בתיקון מס' 4 האמור אינם חוקתיים, בשל פגיעתם הבלתי-מידתית בזכות החוקתית לחירות ולכבוד. על כן הכריז בית-המשפט על ביטול

לרבות פרק ד' לחוק, אשר מכוחו הוקם מרכז השהייה. בעקבות פסק-דין זה חוקקה הכנסת ביום 8 בדצמבר 2014 הסדר חדש, אשר בו,

תוקנו ההסדרים הנוגעים למתקן השהייה הפתוח, בניסיון להתאימו לסטנדרטים החוקתיים שקבע בית-המשפט העליון, לרבות הגבלת תקופת הזמן המרבית לשהייה במרכז ל-20 חודשים. ביום 11 באוגוסט 2015 קבע בית-המשפט העליון כי מרבית הוראות ההסדר החדש צולחות את

למעט הוראות סעיפים 32ד(א) ו-32כא לחוק, שלפיהן התקופה המרבית להחזקת מסתנן במרכז השהייה היא 20 חודשים, שכן מדובר בפרק זמן ארוך יתר על המידה להחזקה בתנאים מגבילי חירות. בית-המשפט קבע כי בטלותם של סעיפים אלה תושעה למשך תקופה של שישה חודשים, ובמהלכה תהיה התקופה המרבית להחזקה במרכז השהייה 12 חודשים. לאור האמור לעיל, מוצע בהצעת חוק זו, שיזמה הממשלה, לקבוע כי התקופה המרבית לשהייה במרכז הפתוח תהיה 12 חודשים. לא חשבנו שזה יהיה פחות, זה בסדר. קביעה זו מתיישבת עם פסיקת בית-המשפט העליון, פוגעת במידה פחותה בכבודו ובחירותו של המסתנן ועומדת בסטנדרטים החוקתיים שקבע בית-המשפט. עוד מוצע לקבוע, כי אם ניתנה בעבר למסתנן הוראת שהייה שנקבעה בה תקופה העולה על 12 חודשים, יראו אותה כאילו נקבעה בה תקופה של 12 חודשים, אלא אם כן קבע ממונה ביקורת הגבולות לעניין אותו מסתנן תקופת שהייה קצרה יותר. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות, אך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה.

תודה רבה. אנחנו נתחיל, אם כן, אדוני היושב-ראש, רשימת הדוברים בבקשה. אדוני המזכיר יעלה לנו את רשימת הדוברים, כבר. מבקשים להביא לידיעת חברי הכנסת שבקריאה שנייה ושלישית לא חייבים לשים את רשימת הדוברים. אף-על-פי-כן המזכיר הנאמן שלנו ינסה לעשות את זה.

אם כן, בהנמקת ההסתייגויות בהתאם להסכמות. לא הבנו מה אמרת. אמרתי שבדיונים בקריאה שנייה ושלישית, כך נהוג כאן,

לא שמים את רשימת הדוברים במחשבים, ובכל זאת המזכיר שלנו, הנאמן, ינסה לעשות לנו את זה. ובינתיים אנחנו נתחיל בהנמקת ההסתייגויות בהתאם לסיכומים שהגיעו אליהם בוועדת ההסכמות. ראשונת המנמקים, חברת הכנסת תמר זנדברג. חמש דקות, גברתי, לרשותך.

אדוני היושב-ראש,

ראינו כאן קודם את ראש הממשלה בעוד מופע נלהב ונרגש, הפעם מגן על הכבוד הלאומי, לא פחות ולא יותר. וזה אחרי איזו התגוללות של כמה ימים, עוד פעם, על חברי הכנסת הערבים, ודרכם על הערבים כולם. יש גם כאלה, שעל השמאלנים כולם בבת-אחת, ששיאה היום בהחלטת הקואליציה לקבל פה-אחד, שימו לב, פה-אחד, הצעת חוק שלפיה חברי כנסת יוכלו לפסול את החברות של חבר כנסת או חברת כנסת. כל הדבר הזה,

מדובר בהצעה, היא הוצגה כתגובה מהירה, ממש תגובת בזק, של ראש הממשלה ושל הקואליציה, על פגישתם של חברי בל"ד עם משפחות המחבלים, אבל האמת היא שהצעת החוק הזאת מתגלגלת כאן במסדרונות כבר כמה שנים, תחילתה עוד בשנת 2010, עם חבר הכנסת דני דנון, אז חבר כנסת זוטר בשולי הימין הקיצוני,

אותה הצעת חוק אצה רצה וחזרה והתגלגלה לה אל ה"מיינסטרים" של הממשלה והקואליציה, והתקבלה פה-אחד בהנהלת הקואליציה. ואני שואלת את עצמי, מה קרה, מה קרה שראש הממשלה בעצמו החליט לקחת את היוזמה הזאת, שבמסגרתה הרוב יכול להתאגד ולהחליט לחסל, לחסום, להדיר ולפסול את המיעוט? מה קרה, מה ההצדקה לזה? ואז אוזני קלטה ידיעה, שקצת נדחקה היום לשולי החדשות, היא אומנם הפציעה בכותרות הראשיות לאיזה כמה דקות, אבל היא די מהר נדחקה למטה למטה, כותרת ראשית שממנה עולה שראש הממשלה מצטרף לדרישה של חברי הכנסת מבל"ד, תארו לעצמכם, היה דיווח שממשלת ישראל מתכוונת ועומדת להגיע להסכמה להחזיר את גופות המחבלים. מה קרה? דבר שאתה, אדוני שר הביטחון, כבר עושה בתחומים שבשליטתך בגדה המערבית, מה קרה? האם לא נראה לנו שראש הממשלה החליט לחסן את עצמו מפני התגובות שיגיעו מימין, מבנט ומליברמן, ולכן יצר סערה שלמה סביב חוק הפסילה, וכל זה כדי להלבין ולהכשיר את החזרת גופות המחבלים שהוא עצמו הולך לעשות? האם לא היה כאן ערבוב פוליטי, שבמסגרתו גם כאשר מנסים לקבל החלטה נכונה, החלטה עם שיקול דעת, החלטה שקולה, שאולי שולי-שוליו של הימין הקיצוני יחשיב אותה כהחלטה שמאלנית, חס וחלילה, צריך למהול אותה בכל כך הרבה קיצוניות, הסתה והתגוללות, שוב פעם על המיעוט, שוב פעם על הערבים, שוב פעם על השמאלנים ועל כל מי שעומד איתן להגן על הערכים של הדמוקרטיה במדינת ישראל? כל זה כדי לשלם מס שפתיים לאיזה מולך ימין קיצוני שאיבד כל היגיון, שאיבד כל רסן, שאי-אפשר להשביע אותו, שלא רבקה מיכאלי ולא דוד גרוסמן ולא עמוס עוז, אף אחד לא מספיק טוב בשביל לרצות אותו. ואני רוצה לשבח אותך, אדוני היושב-ראש. אני יודעת שזה דבר מסוכן פוליטית לשנינו, אבל אני רוצה לשבח אותך, באמת אני רוצה להגיד, יש רגעים שצריך להגיד: עד כאן. כי זה ברור לנו שאחרי חברי הכנסת, אולי אחרי חברי הכנסת הערבים אלה יהיו חברי כנסת ממרצ שיושעו כאן בבית הזה.

ויכול להיות שאז, כשזה יקרה, להרבה כאן בבית, כולל אולי בספסלי האופוזיציה, לא יהיה כל כך אכפת. אבל אחרי זה, זה יגיע אליכם, ואחרי זה, זה יגיע אליכם, חברי חברי מפלגת העבודה,

זה יגיע אליכם,

ואחרי זה אולי גם כולנו כבר לא יהיו מספיק נאמנים בשביל לעמוד בקריטריונים הנוקשים של ליברמן וחבריו מהימין הקיצוני.

חברות וחברים, יש רגעים שכל אחת ואחד מאתנו צריך לומר: עד כאן, לא יקום ולא יהיה. אי-אפשר לנצל את הסלידה הציבורית הכללית שהייתה מביקור חברי הכנסת של בל"ד אצל המשפחות, ותחת זה להגניב פנימה את היוזמה החוצה קו אדום, המשנה סדרי עולם, שאין לה מקום, ושאסור בשום פנים ואופן לתת לה אפילו טיפ-טיפה של לגיטימציה.

תודה רבה לחברת הכנסת זנדברג. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. עשר דקות לרשותך, גברתי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו דנים היום בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו 2016. אבל אתם יודעים לפני כמה שנים החוק הזה פקד לראשונה את הכנסת? חמש שנים. אתם יודעים כמה גלגולים הוא כבר עבר דרך בית-המשפט העליון? ארבעה. אתם מבינים שהיום אנחנו אמורים להצביע על חוק שהשינוי שבו אמור להיות תיקון מ-20 חודשי שהייה למסתננים או למבקשי מקלט במתקן "חולות" ל-12 חודשי שהייה?

בזה עוסקת הכנסת, חמש שנים בזה עוסקת הממשלה. למה? למה כל האנרגיה האדירה הזו מתעסקת בחוק במקום להתעסק בדבר האמיתי? למה כל הדיונים האלה פה בכנסת ובממשלה ובבית-המשפט העליון, במקום לדבר על הצורך האמיתי והאקוטי מה עושים עם תושבי שכונות דרום תל-אביב? מה עושים אתם? איך משפרים את חייהם, שהפכו להיות סיוט אחד מתמשך מבוקר עד לילה? לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש, לא חמש ולא שמונה, עשר שנים. עשר שנים קשות. ממשלת ישראל השקיעה באיזשהו אופן בשכונות דרום תל-אביב? ממש לא. דוח מבקר המדינה, שהוגש רק בשנה שעברה, בדיוק על המצב של תושבי שכונות דרום תל-אביב, קבע באופן מאוד חריף וחד, שהמצב איננו נסבל, מאף היבט שלא נבחן: לא מבחינת תשתיות, לא מבחינת רווחה, לא מבחינת בריאות ולא מבחינת שיטור, כדי לאפשר איזה מינימום, אבל מינימום, של חיים בהגינות, בנועם. כאשר כל אחד מאתנו פותח את חלון ביתו, דירתו, סף דלתו, מה הוא רואה? הוא נושם אוויר צח, הוא רואה מראות נקיים. אתם יודעים מה קורה בשכונות דרום תל-אביב? נערות ונשים אינן מסוגלות ללכת ברחוב בבטחה. הן מוטרדות מינית ונאנסות. ורק לאחרונה ניתן פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב על אונס של אישה בת 80. קשישים חוששים לצאת מהבית, לא רק ביום שהם הולכים לקחת את דמי הביטוח הלאומי, הם חוששים לצאת מהבית בכלל. מכים אותם, מטרידים אותם. גנבות הן דבר שבשגרה, וחצרות הבתים הפכו למאורות סמים ומקום לזנות ולהתקהלות. מישהו מאתנו פה היה מוכן לשנייה לחיות באופן הזה? מישהו מאתנו פה היה מוכן באיזשהו אופן שכשהוא פותח את חלון ביתו או את דלת דירתו, זה מה שהוא יחווה? מישהו מאתנו לשנייה היה מוכן שזה מה שירגישו ילדיו, בנותיו, הוריו? אף אחד. אבל מה אנחנו עושים פה היום? אנחנו היום, תסלחו לי, מתקשקשים עם תיקון לחוק, שאמור לתקן את משך השהייה במתקן "חולות" מ-20 חודש ל-12 חודש. את מי זה בדיוק יציל? איזו אחת מהשכונות בדרום תל-אביב? למי זה יסייע? עם מי זה יעשה חסד? מה קורה לנו פה? ממשלת ישראל, חמש שנים אתם חוזרים הלוך ושוב עם החוק הזה מול בית-המשפט העליון. פעם אחת קיבלתם החלטה איך לשפר את החיים של תושבי שכונות דרום תל-אביב? פעם אחת קיימתם דיון על העניין הזה? פעם אחת קיבלתם החלטה על שיטור יתר במקום? פעם אחת קיבלתם החלטה על הרחבת שירותי הרווחה במקום? פעם אחת קיבלתם החלטה על ענייני החינוך במקום? האם פעם אחת ממשלת ישראל הסתכלה לאזרחיה תושבי שכונות דרום תל-אביב בפנים? התשובה היא לא. גם לא אחרי דוח מבקר מדינה נוקב מאוד. אז תסלחו לי, חברי, כל החוק הזה הוא חוק מיותר. אותם חודשים שאנחנו הולכים היום להעביר, הקואליציה בהתנגדות האופוזיציה, לא ישנו מאומה: לא ישנו את חייהם של עשרות-אלפי תושבים, לא ישנו את חייהן של נערות, שתמשכנה לא לצאת מהבית ותמשכנה להיות מוטרדות מינית, וקשישים שימשיכו לחיות בקומה שלישית, כשהם חוששים לרדת למטה לטיול היומי שלהם, כשקרובי המשפחה שלהם מסרבים לבוא לבקר אותם בשכונת המגורים שלהם, רק מהפחד ממה שיאונה להם. אז ממשלת ישראל, תקבלו החלטה, ותתחילו להתייחס לאזרחים תושבי שכונות דרום תל-אביב.

תודה רבה, גברתי. אני מזמין את חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אומרים שהחוק הזה ייתן פתרון לתושבי דרום תל-אביב. ואני שואלת אותך, אדוני היושב-ראש, חברי, וגם אותך, אדוני שר הביטחון, במה החוק הזה יביא ישועה לתושבי דרום תל-אביב?

נניח שנצליח, שהמדינה תצליח, לקחת ולאסור 2,000, 3,000, 4,000 פליטים, מה עם שאר ה-46,000 מתוך ה-50,000? ומה יקרה כאשר אותם 2,000 ישתחררו, לאן הם ילכו? הרי הם יחזרו לדרום תל-אביב. אז בשביל מה החוק הזה? למה הוא נועד? אני שמעתי בוועדה, שמעתי את זעקתם של תושבי שכונות דרום תל-אביב, והם צודקים, הם מצפים מהמדינה שלהם שתסייע להם, שתאמר שהיא רוצה לעזור להם. המדינה שלהם זאת הממשלה הזאת, והממשלה הזאת כבר נמצאת בשלטון עשר שנים, ועשר שנים לא נעשה שום דבר, אז בשביל מה החוק הזה?

מבקשת להיתלות באילן גבוה, אני מבקשת להיתלות בשופטת בית-המשפט העליון, עוד כשהייתה משנה, בשופטת מרים נאור. בפסק-הדין הראשון שהיא נתנה, בבג"ץ הראשון, היא אמרה שהיא מאוד מאוד מקווה שהמדינה תמצא פתרון יצירתי. היא כותבת כך: המדינה ניצבת מול מציאות חיים הכפויה עליה הר כגיגית, ועם המציאות הזאת של דרום תל-אביב המדינה צריכה להתמודד, וההתמודדות הזאת מציבה קשיים שמחייבים פתרונות יצירתיים. והיא מוסיפה ואומרת: יכולה הייתה להיות זאת שעתה היפה של המדינה, שבמציאות שנכפתה עליה תשכיל למצוא פתרונות הומניים. מתי זה נכתב? כך אמרה השופטת נאור בפסק-הדין אדם, למעשה בבג"ץ הראשון. ובבג"ץ השלישי, שהוגש לפני כשנה וחצי, היא מסבירה: בפסק-דיני, כאשר כתבתי את אשר כתבתי, לא חשבתי על הפתרון שאתם הצעתם. בין השאר הצעתי שם להפוך את מתקן המשמורת למרכז שהייה פתוח, שהשהייה בו רצונית, לא מרכז השהייה כפי שהוקם לימים ב"חולות" עמד מול עיני כאשר כתבתי את הדברים שכתבתי. אז מדוע אנחנו לא מקשיבים לבית-המשפט? והרי את שופטת בית-המשפט העליון, את הנשיאה מרים נאור, אי-אפשר להאשים, רחמנא ליצלן, שהיא לא פטריוטית, או אולי אפילו במרכז או בשמאל. אני חושבת שכאשר היא באה, כולם היו בטוחים שהיא פטריוטית, ובוודאי שקודם כול וראשית לכול היא אשת מקצוע מהמדרגה הראשונה. וכך היא כותבת: הייתי שמחה לראות את מדינתי שלי עם יותר חמלה גם כלפי מי שחשוד בכך שהסתנן לישראל לשבור שבר. אז אני שואלת אותך, אדוני היושב-ראש, ואותך, אדוני השר, ואת כל חברי הממשלה וראש הממשלה שיושבים כאן: פתרון לדרום תל-אביב, אין. הרי הצעת החוק הזאת לא תהפוך את דרום תל-אביב למקום שכל כך טוב לגור בו. היא גם לא תוציא את הפליטים שאין להם היכן לישון מגינת-לוינסקי, היא גם לא תביא להם פרנסה שאולי תגרום לכך שהם יוכלו באמת לחיות חיים ואולי פחות להציק לדרום תל-אביב. ומצד שני, מבחינה הומנית היא עושה עוול. היא לוקחת אנשים שלא חטאו,

הם לא עשו שום דבר המנוגד לחוק, הם בסך הכול פליטים שאי-אפשר להחזיר אותם לארצות מוצאם, מפני ששם נשקפת להם סכנת חיים. הם פליטים שמדינת ישראל אפילו לא טרחה לעשות איזה תהליך כדי להכיר בהם כפליטים, כמו שעושות כל מדינות העולם. ומה מצפים מהפליטים האלה? שלא יאכלו? שלא יעבדו? שלא יישנו? אז מדינת ישראל לא פותרת את הבעיה של דרום תל-אביב, לא פותרת את בעיית הפליטים, מסרבת לשמוע בקולה של שופטת בית-המשפט העליון, ומפנה לב קר אל הקריאה: בואו נמצא פתרון הומני. רק לפני שבוע מדינת ישראל, ממשלת ישראל, סליחה, הקואליציה כאן והכנסת הצביעו נגד הצעה כל כך יפה שבאה מן האופוזיציה, הצעה שבאמת נתנה פתרון,

אדוני היושב-ראש, יודע כי הצעה דומה גם אנחנו ניסחנו, הצעה שאומרת: בואו נשקם קודם כול את שכונות דרום תל-אביב, ובד בבד נכיר בפליטים שאינם יכולים לחזור לארצם וניתן להם את האמצעים לעבוד ולשמור על בריאותם, וכך כולם היו נהנים.

הצעת החוק שעומדת בפנינו, אין בה לא תועלת ולא מוסר.

תודה רבה, גברתי. אני מזמין את חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראש מעיינינו כבוד האדם, באשר הוא. נדמה לי שמדינת ישראל הפכה את כבוד האדם וחירותו,

קונסטיטוציוני מ-1992, הפכה אותו לשבר כלי. איך ייתכן שדווקא מדינת היהודים לא תגלה את החמלה המצופה ממנה ותכיר במצוקותיהם של אותם פליטים, המכונים, רחמנא ליצלן, בלקסיקון הישראלי, מסתננים? אז אומנם זה תיאור עובדתי, אבל נדמה לי שהתיאור האנושי שמשתלב בהגדרה של כבוד האדם וחירותו מחייב אותנו להגדיר את אותם מסתננים כפליטים. פליטות, אדוני היושב-ראש, הפכה להיות חלק מחיזיון מציאותי בעולם, ונדמה לי שגם ישראל אמורה בצורה זו או אחרת לקחת חלק מוסרי באותו נרטיב שמתהווה לנגד עינינו והופך את המציאות בעולם ובאזור למציאות קשה. אז אומנם באופן טבעי הייתי מדבר אולי על קבלתם או קליטתם, לפחות מבחינה הומניטרית, של כמה מהפליטים בעולם הערבי גם בישראל, סוגיה שצריך לדון בה בכובד ראש, אבל בינתיים יש פליטים שהם בני-אדם שברחו מהטרגדיות שפקדו את מדינותיהם ובאו לכאן תחת האיום על חייהם וחיי השרידים שנותרו באותן מדינות.

שומה, גבירותי ורבותי, על מדינת היהודים, שנתיניה ואזרחיה חוו את הדברים הנוראים ביותר בהיסטוריה המודרנית, ליטול חלק חמלתי כדי להכיר במצוקותיהם של אותם פליטים במדינת ישראל. אני בוודאי מצטרף בכובד ראש לדבריה של רויטל סויד ולדברייך,

יעל גרמן, שעל המדינה לא לחמוק מהאחריות המוסרית הזאת.

אדוני היושב-ראש, בד בבד ובאותה נשימה,

שמתכנסת בתוך עצמה ומסתגרת פעם אחר פעם בתוך קונכייה, ומגלה פחדים פבלוביים הולכים ונשנים, ההסתגרות הזאת, הקונכייה הזאת, ההתכנסות בתוך עצמה של המדינה הזאת, הופכת את מדינת ישראל לאשליה, אני ממש מתנצל. המדינה הזאת, שאמורה לקחת חלק בעולם המתקדם, מדינה מדהימה בסיפור הצלחתה, איננה מצליחה לחבר פסיפסים אנושיים בקרבה, בתוכה. עד מתי נעמוד דום בפני חקיקה הדרתית, חקיקה שמדירה את כבוד האדם מן האג'נדה הציבורית אצלנו כאן, במדינת ישראל?

ההסתגרות הזו הופכת גם את אזרחי מדינת ישראל, לפחות חלק מהם, לשותפים לאותה טרגדיה. ואני, יעל גרמן, מקבל ממש מילה במילה את מה שכיוונת אליו כאל,

אני משתמש אולי במילה שלי, אבל אולי היא משתלבת גם בתפיסת העולם שלך, הפקרתם של תושבי דרום תל-אביב על-ידי המדינה, שאיננה מצליחה להכניס את אותם פליטים לתוך מתקני השהייה, שעוד ידובר עליהם בעתיד כידועים לשמצה, מכיוון ששם נגזלת ונגדעת האפשרות של אותם פליטים לחיות בצלם אנוש. אבל נניח שאין מנוס וצריך מתקני שהייה. ואני מקבל כמובן את פסיקת בית-המשפט, שאולי גם החוק הזה משתלב אתה ומתמזג אתה, להוריד מ-20 חודשים ל-12 חודשים. אבל מה קורה גם לאותם אזרחים שהפליטים באים אל שכונותיהם ובשל מצוקתם מוסיפים אש וגופרית על אותו רצון כן, אותה שאיפה, אותה כמיהה, של אותם אנשים לחיות חיים נורמליים ונורמטיביים, ולא הוא הדבר, מכיוון שהצרה של הפליטים נופלת כצרה, כפצצה מתקתקת, על אותם תושבים שחייהם הפכו לגיהינום? ושאלתי, אדוני היושב-ראש, היא שאלת תם. לא תמימה ממש, לא תם, אבל בוא נניח: מדוע לא לבזר, מהמילה ביזור, את אותם פליטים? למה לא לבזר אותם ברחבי המדינה ולהכריז שמדובר כאן בפרויקט לאומי? שהאחריות מוטלת על רשויות שונות ועל מרחבים שונים במפה הישראלית של מדינת ישראל? מדוע כל הפצצה המתקתקת הזו אמורה לחבוט רק בחייהם של תושבי דרום תל-אביב? שם, אדוני היושב-ראש, אתה הרי, אתה יודע, אבל אני חבר כנסת חדש, ירוק וטרי, אני מכתת רגליים. מה לעשות, לא משתמש תמיד בדיגיטציה וברשת החברתית, ואני לא מסתפק במה שהתקשורת, שאני חלק ממנה וחלק מבשרה, אלא אני באתי עם כמה חברי וחברותי מהמפלגה שלי אל שכונות דרום תל-אביב, וחוויתי את המכאובים האלה מ-eye witness אישי שלי. אני הייתי עד לתלונות, לאינסידנטים, לקשיים. דרום תל-אביב הפכה להיות בתקופה האחרונה ליותר מאשר החצר האחורית של מדינת ישראל. ואני מדבר על תל-אביב. מישהו כאן כינה את תל-אביב "ציוויליזציה" לפני כמה דקות, אינני יודע אם זה היה עיסאווי פריג' או מישהו אחר, ציוויליזציה, או אפילו אולי אחד מן השרים. בציוויליזציה, בחלון הראווה של מדינת ישראל, תקועה לה דרום תל-אביב כגווייה שאיננה נעה ואיננה זזה, ואף אחד לא מניד עפעף. ואפילו המוסר שלנו, שאיננו ניתן לפליטים, איננו ניתן לתושבי דרום תל-אביב. איך יכול להיות שמדינת היהודים, שאני מלין עליה שאיננה חמלתית כלפי פליטים, בד בבד, באותה נשימה, איננה חמלתית כלפי אזרחיה ותושביה? היא מפקירה אותם, נוטשת אותם מדממים, אינם מתפקדים. ואינני רוצה להכביר בדוגמאות שכבר, בלהיטותה ובשנינותה, המשפטנית וחברת הכנסת העכשווית רויטל סויד תיארה בצורה מרגשת. חברי הכנסת אמורים להיות החיישנים של החברה הישראלית. אתם ואני הסיסמוגרף של החברה הישראלית. איך אנחנו יכולים להירגע כאשר חוק כזה עובר מבלי לתת את הדעת על המחירים? המחיר הוא מחיר גבוה, הוא מחיר דמים, הוא מחיר שפוגע בנפשות, הוא פוגע בצלם האנוש, הוא פוגע בזכותם של האנשים האלה בדרום תל-אביב לחיות חיים נורמטיביים, ולא הוא הדבר, הם סובלים, הם מתייסרים. ואני כאן באופן אולי אבסורדי אומר שהבעיה היא כפולה: היא בעיית פליטות והיא בעיית אזרחות, או אולי תושבות. הכנסת אמורה לשקף בתשקיף אמיתי, כאספקלריה, את מה שקורה בתוך החברה. באים חברי הכנסת ומחוקקים בבית הנכבד הזה חוקים שהם לא רלוונטיים לחיים. אני למדתי, כאשר הייתי איש תקשורת למדתי שלא יכולה להיות כתבה או מאמר שהם לא רלוונטיים. החוק הזה הוא לא רלוונטי, עבר זמנו, בטל קורבנו, הוא בא כדי להכביד עוד יותר גם על הפליטים וגם על התושבים בדרום תל-אביב. אז את מי הוא מושיע? איזה חסד הוא נותן ולמי? אם הפליטים נזרקים לרחובות ואם התושבים משלמים את המחיר, אז באמת ובתמים זו כבר שאלה מרכזית ומהותית. אדוני השר, אם התושבים ישלמו את המחיר, והפליטים אינם חיים בצלם אנוש, אז מדוע החוק הזה, לעזאזל? רק כדי שנאמר שהבניין הזה מגלה אקטיביזם חקיקתי?

איפה האיכות שלכם? איזה מין בניין כזה, שאיננו מחפש את האיכות ורק מחפש את הכמות? אתם רק מחפשים כמה חוקים עוברים כאן בבניין.

קורבנות מדממים על השטיח, ואנחנו מצביעים כמורמי עם. כתם שחור ואות קין על מצחה של מדינת ישראל, כאשר הזרוע המבצעת שלה תחוקק ותאשר בעוד דקות מעטות את אחד מהחוקים המדירים, הלא-אנושיים, שאת המחיר שלה הם ישלמו פליטים וישלמו תושבים.

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת מיכל רוזין. בבקשה, גברתי. חמש דקות לרשותך, גברתי. תודה רבה. חברי וחברות הכנסת, אתם יודעים, דיבר פה ראש הממשלה על כבוד לאומי. אני רוצה לגלות לכם סוד: כאשר משתתפים נציגי הממשלה באירועים בחו"ל, בעיקר באו"ם, הם מציגים את פסיקות בג"ץ בנוגע למבקשי המקלט בעצם כתמונת המראה של הדמוקרטיה הישראלית, ומאוד מאוד מתגאים בעובדה שיש לנו בית-משפט עליון שפוסל חוקים שאינם חוקתיים, שמגן על זכויות מיעוטים ועל זכויות של פליטים. הם בפירוש הולכים וטוענים את זה בחו"ל. ביד אחת הממשלה משמיצה את בג"ץ, השרים, כל שר פנים שהיה פה יצא חוצץ נגד בג"ץ והאשים אותם שהם סניף של מרצ, ואיך הם מעזים בכלל, והם לא מבינים ללבם של תושבי דרום תל-אביב. אמרו את זה גם על מבקר המדינה, שיצא בדוח כל כך קשה על הזנחת דרום תל-אביב ועל כך שהממשלה בעצם לא מוצאת פתרון, והפתרון היחיד שהיא מצאה זה לכלוא את אותם אנשים חפים מפשע, שכל חטאם הוא בכך שהם הסיגו גבול כדי למצוא להם חיים טובים יותר, ומהצד השני, מתגאים בכך בעולם ומשתמשים בכך כדי להראות עד כמה אנחנו מדינה דמוקרטית, מתוקנת ומתקדמת. לצערי הרב, מדיניות ההתעללות וההתעמרות במבקשי המקלט ממשיכה במדינת ישראל. אנחנו שוב ושוב מתעלמים מהתוכן, מהמסר, מהמשמעות של מה שבג"ץ אמר לנו, אנחנו כל פעם, בכל פעם שבג"ץ פוסק, אנחנו מתייחסים רק לעניין הטכני: כמה חודשים הוא מתיר לנו לכלוא ב"סהרונים"; כמה חודשים הוא מתיר לנו לשים את מבקשי המקלט במתקן "חולות", שגם הוא כלא לכל דבר. זה הדבר היחיד. אנחנו לא לוקחים את המסר, אנחנו לא מפעילים שום תוכנית שתוציא את עשרות האלפים שנמצאים על כל אחד ב"חולות" יש עשרה שנמצאים בחוץ, ובעיקר במרכזי הערים, ובעיקר בדרום תל-אביב. אנחנו לא מפעילים שום תוכנית בעצם, חוץ מהתוכנית של "החזרה מרצון", במירכאות כפולות כמובן, מכיוון שאין פה שום חזרה מרצון כשאתה אומר לאנשים: או כלא או ללכת מפה, אוגנדה או רואנדה. לשם הם מגיעים ללא תעודות, ללא מסמכים. למרות התחייבויות בין-לאומיות של מדינת ישראל, שאם אנחנו מעבירים למדינה שלישית מבקש מקלט, אנחנו חייבים שידאגו לו למעמד סטטוטורי, אנחנו חייבים שידאגו לו לעבודה, שידאגו לו לבריאות ורווחה, כל הדברים האלה לא קיימים. הם נכלאים במדינות האלה, הם מועברים למדינה אחרת, הם מגורשים חזרה לארצותיהם, לאותן ארצות שלנו אסור לשלוח אותם חזרה. אותן ארצות במין איזה סיבוב ואיזה קומבינות עם ממשלת ישראל, מעבירות אותם חזרה למדינות שלהם. ולמה בעצם המסמכים האלה, ההסכמים האלה, עם אוגנדה, עם רואנדה, למה הם סודיים? למה עד היום לא הצלחנו לראות אותם? למה אף-על-פי שאושר לי דיון מהיר בוועדת חוץ וביטחון על הנושא הזה בדיוק, עד היום הדיון הזה לא קוים?

למה מפחדים להראות לנו מה יש בהסכמים האלה? כי אז נחשוף מה מדינת ישראל נותנת למדינות האלה,

כמה כסף, ואולי בנשק, אולי בדברים אחרים. מה אנחנו משלמים למדינות האלה כדי ש"ייקחו" מאתנו את מבקשי המקלט? מדוע לא חושפים את זה בפנינו? אולי כי יש פה משהו כשר אבל מסריח? אולי כי לא רוצים שאנחנו נדע עד כמה העלויות האלה, נוסף על חצי המיליארד שעלה להקים את "חולות", שלא לדבר כמה עולה לתחזק אותו מדי שנה, אולי גם הסכומים העצומים שאין לי ספק שמשולמים לאותן ממשלות רואנדה ואוגנדה כדי שיסכימו לקבל אליהן את מתי המעט שמסכימים לעזוב את המדינה? במקום לקחת את כל הכסף הזה וליצור תוכניות הולמות, ראויות, לאותם מבקשי מקלט, להוציא אותם,

ממרכזי הערים, לתת כל מיני אופציות, אם אופציות שאני הבאתי, של 6,000 ו-8,000 שהיו יכולים לעבוד בבניין ובחקלאות, וסירבו לקבל אותן, ואם לשפץ את דרום תל-אביב ולהעניק את התשתיות הנכונות ואת הדרך הנכונה לפתור את הבעיה ולתת זכויות חברתיות, זכויות של בריאות, במקום שנשלם עשרות-מיליונים לבתי-חולים,

מתוך המשכורת שלהם, נחייב אותם לשלם מס בריאות. כל הדברים האלה, יש תוכניות הגיוניות, יש תוכניות שאפשר ליישם מחר בבוקר. לא צריך פה לא חוקים ולא החלטות גדולות, הממשלה יכולה לקחת על עצמה ולקדם, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להשאיר את המצב כמו שהוא, כדי שימשיכו לזעוק התושבים בדרום תל-אביב, כדי שימשיכו לסבול,

מהמצב הקשה, אבל ככה נוכל לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה, מיעוט במיעוט, קבוצה מוחלשת בקבוצה מוחלשת, והנה, הממשלה יוצאת מורווחת, הפרד ומשול כבר אמרנו? כבוד לאומי.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק הזה לא היה צריך להגיע בכלל. אני אומר את זה פה בגלוי. בתחילת 2008 הוצאתי מכתב לראש הממשלה אהוד אולמרט, ולאחר מכן, כשנכנס בנימין נתניהו, את אותו מכתב. נפגשתי עם שניהם על גבול מצרים והראיתי להם את המספרים, של כמה מסתננים כל יום, אבל כל יום, היו עוברים דרך מועצה אזורית אשכול, בין 100 ל-150 כל יום. תעשו את המכפלות לבד. כמה שנים גבול מצרים היה פרוץ. והיום יש גדר. אני מברך על הגדר. אין מסתננים. במזל גם גבול מצרים עבר התפתחויות, והאיום של טרור מגבול מצרים הפך להיות יותר אקוטי,

הגדר, שתי פעולות יש לה: גם מניעת הסתננות, אבל גם מערך שלם נגד הסתננות של טרור. אבל אנחנו, כמדינה, נופלים תמיד למלכודת הזאת, אנחנו לא מונעים. לעולם אנחנו לא מונעים את זה. אנחנו צריכים את השרפה בכרמל בשביל להביא את ה"סופר-טנקר". אנחנו צריכים את המלחמות בשביל לקבל צל"שים. אנחנו צריכים את החקיקה הזאת כי לא שמנו גדר בזמן. זה לא עניין של פוליטיקה. מדינה, צריך לנהל אותה. צריך למנוע את הדברים, צריך למנוע אסונות. נכון, חלק מהמסתננים, חלקם, מדינת ישראל היא מקלט מדיני מבחינתם.

אבל יש הבדל בכמויות שאנחנו דנים בהן. בשנה מסוימת עברו דרך מועצה אזורית אשכול קרוב ל-30,000 מסתננים, בשיא שלהם. ואני לא רוצה לדבר אתכם על הברחות של סמים, נשק וזנות, ונשים שאפילו לא ידעו למה הן באות. כמה דברים היינו יכולים למנוע אם רק הגדר הזאת הייתה בזמן. אני מתריע, לא על החקיקה, אני מתריע על זה שאנחנו חייבים לשנות את התפיסה, לא לחוקק ולא לעשות בדיעבד,

לעשות לפני. אנחנו חייבים לחשוב קדימה, כל הזמן, לא רק התפקיד שלנו, ומעל הכול,

של ממשלת ישראל ושל ראש הממשלה. ולכן, באתי לדבר לא בעד ולא נגד, אלא באתי לנסות להילחם על שיטה, על תפיסה אחרת לגמרי, בואו נמנע תמיד,

במחשבה,

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה. חמש דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש, חברי, חברים, למען האמת, דיברנו רבות על החוק המביש והמבזה הזה שאנחנו אמורים להצביע עליו, וצפוי שזה יעבור. דיברנו רבות, אבל אנחנו נמשיך להגיד את עמדתנו ונמשיך להגיד את צעקתנו, עד לדקה התשעים, כי זה מחייב אותנו להמשיך להגיד את זה. אבל מה שמדאיג, ואני רוצה להתייחס לכמה נקודות, מה שמעניין בחוק הזה, וירדוף אותנו רבות, זה חוק עוקף-בג"ץ. אדוני היושב-ראש, לעקוף את בג"ץ הפך להיות מודה בממשלה הזאת.

אני מבין, בשלטון הדמוקרטי שלוש רשויות: מבצעת, מחוקקת, שופטת. יש הפרדת רשויות, וזה הבסיס לכל משטר דמוקרטי. בממשלה הזאת המציאו לנו את עוקף-בג"ץ. כל מה שלא מוצא חן בעיניהם, מוציאים חקיקה עוקפת-בג"ץ, בכל תחום ותחום. זה חוק העקיפות, כאילו המציאו לנו עוד מדרג מיוחד למשטר הדמוקרטי המתהווה בכנסת התשע-עשרה והעשרים. וזה טוב,

אפשר לחיות אתה, יש אחרים שהלכו גם על הריסת בג"ץ,

אבל ראש הממשלה בינתיים מסתפק בעקיפת בג"ץ. אז מה שאני רוצה, וכאן לוקח אותי ראש הממשלה למשפט שהתהדר בו, שהיה במליאה, סוגיית הכבוד הלאומי, שאני חייב להתייחס אליה שוב, בהיבט הזה. ואני אומר, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו דואג לכבוד הלאומי, והוא אמר את זה בקול נחרץ ומובן, אבל החוק הזה, וסדרת חוקים אנטי-דמוקרטיים שעברה בבית הזה, הופכים אותנו למדינה חסרת כבוד. ומה שאני אומר לראש הממשלה: מי שלא נותן כבוד לחוק, ומי שלא נותן כבוד לחיי אדם, ומי שלא נותן כבוד לזכויות אזרח, ומי שלא נותן כבוד לבג"ץ, ומי שלא נותן כבוד לדמוקרטיה, לא יכול לדבר על כבוד לאומי. זה כבר צביעות. כבוד, אתה צריך לתת כבוד לבג"ץ, כבוד לחוק, כבוד לאדם, כבוד לדמוקרטיה. כשאתה לא מסוגל לתת את הכבוד הזה, אתה לא יכול להתהדר ולשלוף בשם הכבוד הלאומי "אני מבקש". וכאן, בשם הכבוד הלאומי, הוא מבקש לרמוס את בג"ץ, לרמוס את הדמוקרטיה ואת כל ההומניות והמוסריות שאנחנו מסוגלים לדבר עליהן בבית הזה. אז, אדוני ראש הממשלה, אתה לא נותן כבוד למדינה, אתה רק מדבר בססמאות. ברמת המהות אתה לא נמצא שם. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת נחמן שי. חמש דקות, גברתי. אדוני היושב-ראש,

אנחנו באים להצביע היום על הצעת חוק בעקבות פסיקת בג"ץ. אני חייבת לומר שאני נוהגת כבוד רב בבג"ץ, אבל אני חושבת שבג"ץ היה צריך לפסול את החוק הזה, לפסול אותו בפעם השלישית. אין בעיני דבר שיכול להכשיר מוסרית כליאה של אנשים בלי משפט כשהמטרה היא להכעיס עליהם את החיים. גם 12 חודשים כליאה ללא משפט זה מזעזע. 20 זה מזעזע יותר, אבל 12 חודשים זה מזעזע לא פחות. שנה. ביום חמישי האחרון הייתי בהצגה בתיאטרון "תמונע" ביחד עם חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, של תיאטרון "חולות", וראינו הצגה משותפת של מבקשי מקלט וישראלים שהתגייסו להיאבק בתופעה המזעזעת של מתקן "חולות". ואני חייבת לומר ששופטי בג"ץ לא ראו לנגד עיניהם את האנשים האלה שראינו השבוע בתיאטרון "תמונע" מספרים על החיים שלהם במידה גדולה של הומור, אבל כמה זה עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה אולי מצחיק, האופן שבו הם הציגו את זה. ואני אומרת את זה כי אני חושבת שהעובדה שבית-המשפט פסל רק את משך ההחזקה במתקן היא מהלך שגוי בעיני. אני חושבת שבית-המשפט היה צריך להתייחס לעמדת הארגונים שעתרו נגד התיקון שהם מסרו בעקבות הפסיקה. בית-המשפט הבהיר היום, כך אמרו הארגונים בפעם השלישית, כי גם הפעם המחוקק לא הקדיש מחשבה ודיון מעמיק לפני שהוא הורה על שלילת חירותם של אלפי בני-אדם. והארגונים ביקשו כמובן להפנות את היצירתיות של המדינה, 43,000 מבקשי מקלט. איך אני יודעת שהם מבקשי מקלט ולא מסתננים? כי אף פעם לא בדקו, אף פעם לא הזימו את המחשבה שהם מבקשי מקלט. לא בודקים אותם באופן פרטני, לא בודקים אותם אחד-אחד לדעת אם הם פליטים, אם הם מבקשי מקלט כדי לאפשר להם תעודת פליטות, שהם יוכלו לעבור למדינה אחרת. מתייחסים לכולם באופן קולקטיבי, וההתייחסות הזאת באופן קולקטיבי הביאה למדיניות הממשלה שלקחה את האנשים האלה ופשוט פיזרה אותם, בואו נקרא לילד בשמו, פיזרה אותם בדרום תל-אביב כדי להפגיש שתי אוכלוסיות במצוקה, כדי לייצר את המצב הנורא שהיום נמצאים בו תושבי דרום תל-אביב, שדובר על המצב שלהם כאן כבר קודם. תיארה את זה בחדות רבה חברת הכנסת רויטל סויד.

למה היה צריך לעשות את זה? למה אי-אפשר עכשיו,

הם כבר כאן, האנשים האלה, לחשוב על תושבות חברתית, על ביזור אוכלוסייה. אני גרה בפתח-תקווה, למה שלא יהיו מבקשי מקלט בפתח-תקווה? למה שלא יאפשרו להם לעבוד? למה אנחנו ממשיכים במדיניות הדלת המסתובבת, שחברות כוח-אדם מביאות לכאן עובדים זרים כדי שיעבדו בכל מיני מקומות? למה לא לקחת את האנשים האלה שכאן, ובזמן שהם נמצאים כאן, עד שיבדקו את בקשתם,

בפתח-תקווה יש אלפים,

כן, אני יודעת. כן, זה נכון.

רק אחרי שאמרתי את זה, חשבתי שזאת לא דוגמה טובה. זה נכון, אדוני.

למה שלא ייקחו את האנשים האלה שכאן, יחליטו: בחמש השנים הקרובות אנחנו עושים מבצע. הרי כבר לא נכנסים מבקשי מקלט חדשים, בנו גדר, למה אנחנו לא עושים מבצע? בתוך חמש שנים בודקים את הסטטוס של כולם, בזמן הזה מכשירים אותם לעבודה, נותנים להם לעבוד, נותנים להם לחיות בצורה מכובדת. איך אנחנו כעם למוד פליטות, אנשים שעברו את זה על בשרם, איך אנחנו יכולים להתייחס בצורה כל כך חסרת כבוד, כל כך מבזה, לבני-אדם שברחו ממקומות של טבח עם, שנרדפו שם? עכשיו אני אומרת: ואם הם לא? אז נתכבד ונחזיר אותם לארצות מוצאם אם הם מהגרי עבודה. ואם הם כן? אנחנו יכולים לקחת על עצמנו את האחריות הזו לשלח אותם חזרה? אוגנדה רואנדה, אתם מכירים את זה? אוגנדה רואנדה. זה לא מכובד, וזה קורה, ובזה אני רוצה לסיים, רק בגלל סיבה אחת: מפני שיש אינטרסים כלכליים מאוד מאוד חזקים של חברות כוח-אדם שמחוברות לגורמים בממשלה. אני אומרת את זה בצורה ברורה, חברות כוח-אדם שמתפרנסות, סליחה על הביטוי, על כל גולגולת שנכנסת לכאן לארץ באמצעות מדיניות הדלת המסתובבת. הם מעדיפים להביא עוד ועוד עובדים זרים במקום להכשיר את מבקשי המקלט לתת שירותים, לעבוד בצורה מכובדת. אלה רק אינטרסים כלכליים. אני כבר לא מדברת על הגזענות ועל הדמוניזציה שעשו להם. "סרטן", קראו להם שרים בממשלה. בואו נגיד את זה, חברי חברי הכנסת: לגורמים במפלגת השלטון, בליכוד, יש אינטרסים כלכליים בחברות כוח-אדם, וזו התוצאה.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני.

חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שזאת פעם שלישית או רביעית שאנחנו דנים בנושא הזה במסגרת החוק, אבל הוא עלה על סדר-יומה של הכנסת עשרות פעמים, פה במליאה, בוועדות שונות. ומה שיוצא בסופו של דבר זה בלבול אחד גדול. מדינת ישראל לא יודעת איך לנהוג במבקשי המקלט, במסתננים, היא אפילו לא יודעת איך להגדיר אותם. הם לא נופלים בשום מקום, מי הם בכלל? מספרים, לא אנשים. וכך נגזר עליהם לחיות בתוך מדינת ישראל ללא זהות, ללא אישיות, ללא מקום מקלט לעצמם, ללא עבודה מסודרת, ללא מקום מגורים, כלום, צל. כשאנחנו מדברים על שקופים,

הם מסתובבים פה, ואנחנו רק משפילים את מבטנו כדי לא לראות אותם, כדי לא להבין את עוצמת הנוכחות שלהם בלב-לבה של מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש היה, נדמה לי, ראש עיריית דימונה איזה שנתיים-שלוש, כן?

ועשר. יש גם בדימונה קהילה, שהיא שונה מרוב תושבי מדינת ישראל, של הכושים העבריים. גם אתם בשעתם היו קשיים גדולים מאוד. עדיין, אפשר לומר.

זה לא, אני יודע, זאת לא אוכלוסייה פשוטה. אבל הם תושבים ארעיים. אבל נמצא להם פתרון, ויש להם חיי קהילה. והם מתגייסים לצבא. אוה, אפילו את זה לא ידעתי. אז נמצאה דרך של חיים משותפים אתם.

הם מתגייסים לצבא, הם חלק מהקהילה.

שוכחים. והם חיים רק בדימונה,

הם יוצאים משם,

המרכז בדימונה.

אז הנה דוגמה.

יש להם איזו זיקה לדת היהודית וכדומה,

ברור שזה עובר איזה מבחנים, אבל מדינת ישראל מצאה דרך,

להתמודד עם השאלה הזאת. פה בורחים מפתרון. מה עושים? עושים את הדבר הכי אנטי-דמוקרטי: מכניסים אותם לבית-כלא, אין הגדרה אחרת למתקן "חולות" ל-x חודשים. כל פעם ה-x הזה הוא x מינוס משהו, עד שיגיעו לסף שבית-המשפט הגבוה לצדק יאשר. כל פעם מורידים קצת, מורידים קצת ומורידים קצת. אבל אף אחד בממשלת ישראל לא שאל את עצמו יש לנו 50,000 מבקשי מקלט, מספרם כנראה לא עולה, הוא עולה בבודדים, כי קשה מאוד לחצות את הגדר. אז סיכמנו, זאת הבעיה, בואו נחשוב מה אפשר לעשות אתם. אם אפשר להוציא אותם מפה, אני בעד. אני לא הייתי רוצה שיגדל מספרם של הלא-יהודים שחיים בתוכנו. אני חושב שזו מדינה יהודית, היא צריכה לשמור, אני לא מדבר על אזרחים במדינת ישראל, תהיה דתם אשר תהיה. אבל אם אי-אפשר להרחיק אותם, וזה עומד בניגוד לנוהג, לנהלים ולאמנות הבין-לאומיות, אז צריך לאפשר להם חיים, צריך לתת להם משהו לעשות עם עצמם. ואז הם נדחסים כולם לדרום תל-אביב, ויוצרים נוכחות מסיבית ביותר. היינו בדרום העיר לאחרונה, בדרום תל-אביב, וראינו את החיים הקשים שלהם מצד אחד, ושל האוכלוסייה תושבת העיר מצד אחר. ואז הם, דווקא אלה שמצבם,

לא הכי מזהיר, הם משלמים את המחיר הכי כבד. קשה להם בלאו-הכי, אז עכשיו יהיה להם קשה יותר, ומדינת ישראל לא מתייחסת אליהם. טוב, הם נמצאים באיזה תא שטח אחד, ושם הם יחיו. אני דורש מממשלת ישראל להציג תוכנית, דבר די נדיר אצל הממשלה הזאת, תוכנית סדורה, עם מטרה, עם אמצעים, עם תקציב, כדי להציג פתרון. הלוא אי-אפשר להמשיך לדחות את זה עד קץ הימים. מה גם שמדובר באנשים, מה גם שכידוע, הם מתרבים, מה לעשות, הטבע, וכל שנה יש כנראה כ-1,000 ילדים חדשים שנולדים להם. אז מה נעשה עם הילדים? והם כבר נולדים אתנו, והם כבר מדברים עברית, והם מכירים את הארץ הזאת. הנושא הזה, אדוני היושב-ראש, מה שעושים היום, לוקחים איזה כדור הרגעה, במקרה הטוב. לכדורים האלה יש רק בעיה אחת, התוחלת שלהם היא קצרה. ניקח את הכדור, הכאב הזה אולי יעבור לזמן קצר, הוא יחזור ויהלום בנו בפרצופנו.

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי.

חמש דקות לרשותך. בבקשה. תודה רבה, אדוני, חברי וחברותי חברות הכנסת, אך ביום רביעי האחרון הממשלה הפילה את הצעת החוק שלנו, שביקשה לתת פתרון הגון, הגיוני, מעשי, כלכלי, שבא קודם כול לטפל בתושבות ותושבי דרום תל-אביב ובשכונות דרום תל-אביב, ועל הדרך,

בשביל לעשות את זה, לטפל גם במכונים מסתננים, מבקשי מקלט, מהגרי עבודה, פליטים, יש להם שלל שמות, לאנשים האלה שהגיעו מאפריקה ונמצאים היום במדינת ישראל במצב נורא ואיום. נורא ואיום בשבילם, אבל בעיקר נורא ואיום בשבילנו, בעיקר נורא ואיום בשביל תושבות ותושבי דרום תל-אביב.

צריך להגיד, גם חלק בערד, גם באילת לא כולם במצב טוב, וכל זה משום שמדינת ישראל מסרבת לעשות את הדבר שהיא מחויבת לו חוקית, מחויבת לו מבחינת המשפט הבין-לאומי, מחויבת לו מוסרית, וזה לבדוק, פשוט לבדוק כל אחד ואחד מאלה שכבר הגיעו לכאן ונמצאים כאן, מה באמת מעמדו:

האם הוא מהגר עבודה? האם הוא מבקש מקלט? הוא מסתנן מסוכן? לבדוק ולנהוג בו בהתאם.

לא היינו נדרשים לחוקים הדרקוניים האלה, כמו זה שעכשיו ממשלת נתניהו מביאה בפעם המי-יודעת-כמה בעוד סיבוב. הפעם לפחות היא התאימה אותו לדרישות של בג"ץ. אבל השאלה הגדולה,

וזאת הדרמה, חברי וחברותי: האם החוק הזה יפתור את הבעיה? והתשובה, למרבה הצער, היא לא. לא גדול ומהדהד. משום שאפשר לכלוא 3,000 אפריקנים ב"חולות", ואז אחרי שנה הם יצאו משם וייכנסו 3,000 אפריקנים חדשים ל"חולות", ואז אחרי שנה יצאו עוד 3,000 וייכנסו 3,000 אחרים, ואולי חלק מה-3,000 הראשונים יחזרו שוב, אבל האם ישתפר כתוצאה מזה מצבם של תושבי דרום תל-אביב?

האם תשוקם השכונה? האם יהיו כאן פחות אפריקנים, במדינת ישראל? התשובה היא לא. אין בהצעה הזאת פתרון, יש בה רק נזק בין-לאומי, יש בה רק נזק מוסרי למדינת ישראל, ויש בה חוסר תועלת,

צריך להגיד, המון המון המון כסף מבוזבז, לפחות 2 מיליארד שקל שעלה להקים את המתקן הזה, "חולות"; לפחות חצי מיליארד שקל בשנה שעולה לתחזק אותו.

כשר הרווחה לשעבר, יודע איזה דברים מרחיקי לכת ומהפכות בחיי תושבות ותושבי מדינת ישראל אפשר לעשות בסכומים העצומים האלה, שהולכים פשוט בשביל לכלוא 3,000 אפריקנים בשנה. לא לפתור את הבעיה, להמשיך לתקוע אותה ואת תושבות ותושבי דרום תל-אביב עם הבעיה. זה מה שמביאה לנו היום ממשלת ישראל, זה מה שהיא עושה, למרבה הצער, בהרבה מאוד דברים אחרים, לא מביאה פתרונות, ומביאה באמת

ונזקים שעושים לנו נזק גם בחוץ.

אנחנו נצביע נגד החוק הזה, ואנחנו קוראות וקוראים לכל חברי הכנסת להצביע נגדו ולשקול מחדש לאמץ באופן כזה או אחר את התוכנית שלנו לשיקום דרום תל-אביב, לטיפול אמיתי, יעיל, אפקטיבי, בבעיית האפריקנים במדינת ישראל.

תודה לך, גברתי. אני מזמין את חבר הכנסת איתן כבל, לא נמצא, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג,

חברת הכנסת ציפי לבני, מוותרת, אה, לא נמצאת, סליחה, חבר הכנסת חיליק בר, מוותר, חברת הכנסת סתיו שפיר, מוותרת.

חברת הכנסת סתיו שפיר? לא נמצאת. יושב-ראש הוועדה, אדוני, רוצה לסכם?

בוועדה. חבר הכנסת סלומינסקי, אנחנו לא ניתן לקרקס להמשיך. הוא יסכם את מה שהוא צריך. בבקשה, אדוני יושב-ראש הוועדה, חוק המסתננים. מאיר, אדוני היושב-ראש, אנחנו גם צריכים, בקטע הזה, כמצוות הקואליציה, למשוך טיפה את הזמן,

כמאמר "הגשש": אלה שואלים את אותן שאלות, אלה עונים אותן תשובות, מה יש פה לספר? היות שפה יוצאים החבר'ה, נרשמו והורידו את רשות הדיבור, לכן אנחנו ניאלץ לדבר על העניין הזה.

חוק המסתננים, כפי שהעברנו אותו בסופו של דבר, אנחנו התיישרנו סביב 12 חודשים. אני חושב שבמכלול הכללי מדינת ישראל הייתה חייבת להגן על עצמה, בסוגיה זו, כפוף כמובן לכל הכללים הבין-לאומיים. חלק מהעניין הוא בעצם שכל מי שיסתנן למדינת ישראל, בסופו של עניין לא יהיה לו אינסנטיב לעשות את זה, ובסופו של דבר רוב האנשים שנכנסים למדינה, על-פי הבנת המדינה, הם יותר מסתננים, מה שנקרא מסתנני עבודה, אנשים שמחפשים לשפר את מצבם הכלכלי. הם מגיעים מאפריקה. אם נאפשר

לאנשים האלה להיכנס למדינת ישראל, אין ספק שאנחנו נראה כאן גל

מסתננים לישראל, ובסופו של דבר אנחנו לא נצליח לעצור את הגל הזה. כי באפריקה באמת יש טרגדיות גם ככה, יש שם מצב כלכלי לא פשוט, ואנחנו רואים מה שקורה גם סביב כל המזרח התיכון, שאנשים משפרים, או נודדים ממקום למקום, חלק מהעניין הוא מוטיבציות כלכליות, לא בהכרח המצב הביטחוני שם מסכן את חייהם והם לא יכולים לחיות, אלא באמת אנשים נעים היום ממדינה למדינה

והאינסנטיב המרכזי הוא הנושאים הכלכליים. גם אירופה היום מוצפת לא רק בפליטים סורים אלא באמת מכל העולם, בעיקר על מנת לשפר את המצב הכלכלי.

בסופו של יום, ואני גם אומר את זה לכל אזרחי מדינת ישראל, בן-אדם רגיל קם בבוקר, רוצה לפרנס את משפחתו, הנושא הכלכלי הוא הנושא המרכזי שמעניין אזרח רגיל כמעט בכל מדינה, ולכן גם האזרחים שנמצאים במדינות קשות-יום, שקשה מאוד להתפרנס בהן, מחפשים דרך לצאת מהן ולשקם את מצבם ואת מצב משפחתם. לכן אנחנו בעצם רואים שרוב, או כמעט כל המסתננים שמגיעים למדינת ישראל אלה מסתננים שבאים מתוקף זה. המוטיבציה שלהם היא מוטיבציה כלכלית. לכן למדינת ישראל יש הכרח, זו לא שאלה של רצון, אני רואה את זה כהכרח לאומי ממדרגה ראשונה לעצור את זה. אין לנו ברירה. התנועה פה היא תנועה המונית. אני מניח שאם היה מדובר בכמה אלפים בודדים, אני משוכנע שכל ממשלה, בלי קשר למי היא הייתה, במיוחד שאנחנו, כעם היהודי, היינו רואים את זה אחרת. גם בזמנו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, היה הסיפור של הספינה הווייטנאמית. אז בוודאי מדינת ישראל שמחה לקלוט אותם ברצון ובאהבה, לחבק אותם. היות שבעצם פה מדובר בגל עצום, שהגיע למצב שכבר יש כאן במדינת ישראל כמעט 100,000,

אנחנו מקיימים סיור של ועדת הפנים, אני חושב שבשבוע הבא, לא יודע אם בשבוע הבא, אבל בתקופה הקרובה, דיברתי קודם עם מנהלת הוועדה שלנו, לדרום תל-אביב. בדרום תל-אביב בעצם, רוב המסתננים הגיעו לדרום תל-אביב, השתקעו שם, מה שגרם לכך שהאוכלוסייה שגרה במקום, נהפכו חייה, והם בלתי נסבלים שם מבחינתם, גם בנושא של הביטחון האישי, אני מבקש, בצד שמאל, אנא מכם. מסכמים את הדיון. זמנו בידו, אבל זה לא אומר שאתם צריכים, אני אפילו לא שומע אותו. עליזה, בדרך כלל קשה לי לדבר דברי סרק. בחיים שלי לא עשיתי את זה. אז אני מבקש, תזרזו שם את האנשים, אני לא יכול להמשיך לדבר. תזדרזו. תעבירו לי בפעם הבאה רשימות של נושאים, אני לא רגיל לזה. אין בעיה. אני רק צריך לדעת מה אני מקריא. לא חשוב לי להקריא עוד פעם את הצעות החוק, אתה יודע, רק תנו לי נושאים שאני מקריא אותם באופן טכני. בכל מקרה, אנחנו החלטנו בוועדה לעשות סיור בדרום תל-אביב, על מנת, היה דיון מעניין מאוד היום בוועדת הפנים. מאיר, אתה היית שם? לא, היום לא.

אז תדע לך שרשמתי לך חיסור. שלא תתבלבל. היום עשינו דיון מדהים בוועדת הפנים בנושא מפרץ חיפה, זיהום האוויר. בעקבות כל הפרסומים שהיו לאחרונה בתקשורת, אני סברתי שבאמת כדאי להביא את כל המומחים ואת המשרדים ואת השרים, כדי שעם ישראל בסוף לא יחיה באיזו בלבלה, אלא באמת ישמע אחת ולתמיד מה המצב. היום הבאנו גם את מי שערך את המחקר; הוועדה זימנה גם את שר הבריאות, את השר להגנת הסביבה, גם את הגורמים במשרד הבריאות שמנחים את צוות המחקר, ובסופו של דבר, סליחה, גם סגן השר במשרד ראש הממשלה מזוז היה בדיון. היות שהוא גם גר בקריות, אז הוא הרגיש צורך להגיע וגם לדבר באופן מאוד מאוד רגשי על הנושא. שמעתי את התיאור שלו על רחוב דגניה, ואני מכיר אנשים שגרים שם. צדקת בתיאור הזה.

נזמן אותו,

חדשות לבקרים בנושאים שקשורים לחיפה. הוא בן-אדם שנבחר דרך מחוז חיפה, חשוב לו מאוד לבוא ולהגיד את העמדה שלו בנושאים הלוקאליים, שקשורים למקום, ובאמת הוא הגיע. אבל בסופו של עניין, דווקא אני לא מסכים עם חברת הכנסת סויד. אני די נרגעתי דווקא מהסיפור, במובן זה שהייתה שם הרבה דיסאינפורמציה.

המחקר דיבר ונתן סקירה, ואמר שהמחקר עצמו לא הסתיים בכלל, גם ככה הם תכננו רק בעוד חודשיים לפרסם את הממצאים. בנושא של הממוצעים הארציים בין הנפות, בסך הכול גם בנפת חיפה זה די דומה, הממצאים שיש שם, למה שקורה בנפות אחרות או במטרופולין אחרת, מטרופולין תל-אביב וכו'. לכן דווקא הפוך, אני חושב שדווקא מבחינת הממצאים שלנו, בסך הכול, מבחינתי האישית זה הרגיע אותי במובן מסוים, אבל כמובן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הנושא הזה. אנחנו גם החלטנו לזמן שוב את אותו הרכב לוועדה בעוד כחודש, חודש וחצי, לאחר שיסתיים המחקר ויוצג במשרדי הממשלה הרלוונטיים. אנחנו נבקש, מה אתה אומר? כל המסתננים שמגיעים לאירופה, לטורקיה, דיברתי על זה. דיברתי על זה. לכן אני אומר, חבר'ה, תזדרזו שם. לכן אני אומר, בגדול, אנחנו נעשה דיון נוסף בוועדה בעוד כחודשיים על מנת לשמוע את הממצאים.

המחקר הוא מאוד מעניין, היו שם שתי החלטות מאוד חשובות במהלך הדיון, שאמרו אותן השרים, גם ליצמן וגם גבאי:

המימון של המחקר הזה, שעד היום בוצע במימון בז"ן, יבוצע מתקציב ממשלת ישראל. אני רואה את זה כדבר חשוב מאוד,

שכפי שאמרתי, אני חושב שזה עושה את המחקר פחות תלוי במממן. לפעמים יש אינטרסים כלכליים במחקר כזה או אחר, ולכן אני אישית חושב שזה באמת חשוב שהמחקר מתבצע, בוודאי מחקר ברמה הזאת ובנושא כל כך חשוב ואקוטי, שזה ממומן על-ידי תקציב ממשלת ישראל ולא על-ידי תקציבים של גורמים סביבתיים כאלה ואחרים, שבמסגרת תוכנית כזאת או אחרת שהם רוצים להגיש לבינוי כזה או אחר, מטילים עליהם מטלות סביבתיות כמו תסקירי סביבה וכו'. אני חושב שברמה כזאת של בעיה, בוודאי אני מניח שכל מי שבא לאזור חיפה לא צריך להיות איזה פרופסור גדול לענייני איכות סביבה כדי להבין שהאוויר בחיפה מזוהם. הוא רואה את זה בעיניים, מריח את זה באף. מספיק שהוא לא תתרן, והוא כבר מבין שיש פה בעיה בעניין. לכן אני שמחתי, האזורים, עובדה שיש בהם יותר מחלת סרטן, לא, אין קשר. אני אסביר. אני אסביר: א. האזורים כרגע לא חשובים, כי הסיפור לא הסתיים. המחקר הוא מחקר לחמש שנים. כרגע אפילו הסשן הראשון לשנה עוד לא הסתיים, ממילא היו צריכים לפרסם את זה בעוד חודשיים. נניח שנלך לשיטתך, והוא יבוא ויגיד שיש כמה רחובות בעייתיים, אבל אנשים צריכים לדעת. שנייה. דקה, דקה. לדעת זה לא מספיק. השאלה היא מה אתה עושה עם המידע. אם המידע נכון, אתה לא נותן מידע חלקי, אתה אמור, רק שנייה. לכן בוא נשאל אותו כל יום. לכן אני אומר, גם במחקר יש תקופות, אתה בונה את המתודולוגיה בצורה מסוימת, הגיונית. אם החלטת שנה, אז אתה מסיים את המחקר בתוך שנה, מציג אותו בפני מזמיני העבודה, שאני מניח שהם יודעים לעשות לך את הבקרות, בז"ן או, מה? מי אלה מזמיני המחקר,

אני סיפרתי לחברים שאני שמחתי היום,

בסופו של עניין, אני יצאתי עם שתי תובנות ששימחו אותי: 1. שהשר להגנת הסביבה ושר הבריאות הודיעו חד-משמעית שהמחקר, הם הודיעו למנהל המחקר שהמימון יינתן על-ידי ממשלת ישראל. זה דבר שאותי שימח, כי אני חושב שנושאים כאלה אמורים להיות ממומנים על-ידי המדינה. אנחנו לא מחפשים תורמים, אנחנו לא מחפשים בעלי אינטרסים, אנחנו גם לא מחפשים מטלות יזם. זה מחקר שמדינת ישראל צריכה להוביל במימונה האישי, ואז אתה בטוח שאתה מקבל גם את התוצאות הנכונות-יותר. בוודאי זה פחות תלוי מאשר כשמישהו אחר מממן, ואני מכיר הרבה מחקרים, שאני קורא עליהם חדשות לבקרים, למשל בנושא תרופות וכו', שחברות תרופות מממנות, והציבור הרחב, ואני בתוכו, לא יודע מה לעשות עם הממצאים, האם זה נכון,

לכן אני שמחתי כאן על ההחלטה של השר. דבר שני, שמחתי גם לשמוע את שר הבריאות שאומר חד-משמעית: רבותי, אני לא מסובב את העניין. אם בסופו של דבר יסתבר שהמפעלים או המזהמים האלה שם חייבים להפסיק לפעול כי הם הדבר הישיר שגורם לתחלואה, אנחנו נעצור את זה, לא משנה לי איך. למה אתה צוחק, מיקי? תקשיב, אני מאוד מעריך אותך ואת הדאגה שלך, אבל עידן עופר, שאלתי למה אתה צוחק. הוא מנהל את המדינה, ולא אתה, ולא ועדת הכנסת, ולא משרד העבודה.

דרך אגב, למה באת לדיון ולא נסעת אליו ישר למשרד, לשבת אתו? היית מתקזז אתי לפחות. עזוב, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו. גם אם אתה צודק,

אם זה אכפת לך באמת, ואכפת לך, אז חשוב שיהיה, קודם כול תחזור בך מהמשפט "אם אכפת לך באמת". אני עזבתי את הדיון, אם לא אכפת לי אז אין דיון. אני גם אמרתי שאני חושב שאכפת לך. חשוב מאוד שתדאג לנושא הניטור האמיתי. אין ניטור אמיתי,

אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו,

אני עשיתי דיון לפני כחמישה חודשים בנושא. אני התעכבתי על הנושא הזה. רציתי לדעת באמת כמה תחנות ניטור יש, מה הפיזור שלהן, מה הן מנטרות. נתנו לנו רשימת חומרים שהם בודקים. אין לי כלים, תקשיב, זאת הדילמה שלי כחבר כנסת, אני לא כימאי, ואני גם לא מבין באיכות האוויר. אני אז זימנתי לדיון את המשרד להגנת הסביבה ואת הבחור שבעצם תחום אחריותו, כל הסיפור של זיהום האוויר. שאלתי אותו, אמרתי לו, הרי זה תחום העיסוק שלך והמומחיות שלך, מה אתה אומר על העניין? אז האמת היא שאז הוא נתן לי תשובות מספקות. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות אתן. עכשיו, אם אני לא סומך עליו אז אנחנו בבעיה. יש לו תקציב מוגבל. בוא נעשה דיון על הניטור, רק על הניטור ומה צריך לנטר. תזמין כל מיני מומחים וגם את המשרד להגנת הסביבה. אוקיי, אין בעיה. בעזרת השם, שלב א' במחקר יסתיים, אנחנו בתחילת המושב הבא, תזכיר לי, אני אעשה דיון, בעזרת השם, בלי נדר, רק על הנושא.

רבותי, היות שמסמנים לי כאן שהכוחות כבר הגיעו והכול מוכן כבר למשחק, אז אני מודה לכם על ההקשבה, ועל זה שהייתי טרחן אני מתנצל. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. היית בסדר. היית בסדר גמור. אנחנו מודים לך, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם. חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע, שישב. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו 2016. יש סדרה ארוכה של הסתייגויות. מול מי אני עובד, חברי הכנסת? מול מי אני עובד? חברת הכנסת זנדברג. אז בשפת הסימנים, חברת הכנסת זנדברג, כי אני, כל ההסתייגויות, את מרכזת את כל ההסתייגויות, או לא? כן. אז תעזרי לעצמך עם הידיים אם אני לא שומע משהו. לפני סעיף 1, הסתייגות של סיעת מרצ.

מצביעים. הסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, חברי הכנסת תמר זנדברג,

נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לפני סעיף 1 לא נתקבלה. אני אביא בחשבון. בעד, 32,

46, כולל חבר הכנסת סמוטריץ, שניים נמנעו. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. לסעיף 1, הסתייגות של קבוצת המחנה הציוני, חברי הכנסת יצחק הרצוג,

סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב,

עמיר פרץ, מרב מיכאלי,

כבל,

מיקי רוזנטל, רויטל סויד,

איתן ברושי, מיכל בירן,

קסניה סבטלובה,

בעד, 37, נגד, 45, שניים נמנעו.

לא שומע. 3 ו-4 אפשר להסיר. 3 ו-4 מסירים.

לחלופין מסירים?

אז הסתייגות מס' 5 של קבוצת מרצ לסעיף 1. הסתייגות מס' 5,

נא להצביע. ההסתייגות (5) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה. חברי הכנסת, להסתייגות מס' 5 הצביעו כך: בעד, 37, נגד, 47, אחד נמנע. ההסתייגות לא התקבלה.

7 לסעיף 1, מצביעים. הסתייגות מס' 7 לסעיף 1, מי בעד? מי נגד?

על הסתייגות מס' 7, התפלגות הקולות: בעד, 37,

48, נמנע אחד. גם הסתייגות מס' 7 לא התקבלה. הוסרו כל ההסתייגויות לסעיף 1, לכן נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף מס' 1 כנוסח הוועדה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, סעיף 1: 55 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. סעיף 1 אושר כנוסח הוועדה. לאחרי סעיף 1, הסתייגות מס' 8, לא להצביע? מוסרת. 9? 9, להסיר. 9, להסיר. הסתייגות 10, שיקום שכונות דרום תל-אביב. לסעיף 2 אין הסתייגויות, לכן אנחנו נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה. מי בעד סעיף 2? מי נגד? סעיף 2

סעיף 2 כנוסח הוועדה, חברי הכנסת: 55 בעד הסעיף, 32 נגדו, אין נמנעים. סעיף 2 אושר כנוסח הוועדה. לאחרי סעיף 2, הסתייגות מס' 10, ואנחנו מתבקשים להצביע, של קבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ וחברת הכנסת גרמן.

הקמת מינהלת לשיקום שכונות דרום תל-אביב.

ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות?

נגד מינהלת שיקום שכונות דרום תל-אביב? ההסתייגות (10) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לאחרי סעיף 2 לא נתקבלה.

אין הסתייגויות ל-3 ו-4, לכן אנחנו נצביע על סעיפים 3 ו-4 כנוסח הוועדה. מי בעד הסעיפים? מי נגד? סעיפים 3 4 נתקבלו. סעיפים 4-3 כנוסח הוועדה, התוצאות: 55 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. סעיפים 3 ו-4 אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. כל החוק אושר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. לכן נעבור להצבעה בקריאה שלישית. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה),

מי בעד? מי נגד? נא להצביע. קריאה שלישית. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)

בעד, 55, נגד, 32, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אנחנו נעבור עכשיו, אפשר להודות? כן, בבקשה, חבר הכנסת דוד אמסלם, שדיבר כל כך יפה לפני ההצבעות, רוצה לחזור ולומר עוד כמה מילים, בעצם להודות לכל אלה שעסקו במלאכה. בבקשה, אדוני. קודם כול, אני אבקש להודות לחברי ורעי יואב בן צור. יואב בעצם עבד על החוק הזה בוועדה. אני לא הובלתי את הדיון בוועדה. באמת, יואב, תודה על כל העבודה המסורה שעשית. כמובן, שוב הפעם, לצוות שלי.

אז בסוף אני אודה לכם על הכול ביחד. אז באמת תודה רבה לכולם. תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת אמסלם. אנחנו עוברים להצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה ושלישית. מזל שהוא לא הספיק להתרחק. חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה,

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מוכן, דוד, אתה רוצה לבוא ולהקריא את החוק במקומי? אסור לו, אסור לו. תמיד אתה עסוק אתי. אתה רוצה לבוא לקרוא את החוק במקומי? תמיד טועים בינינו,

זה נכון, זה נכון. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו 2016, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז 1997, קובע כי בית-המשפט רשאי, אם הרשיע אדם בעבירה של נהיגה ברכב בחוף הים, לפסול אותו אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. כמו כן קובע החוק כי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי לפסול אדם מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום, אם יש יסוד סביר להניח כי הוא נהג ברכב בניגוד להוראות החוק באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום לפגיעה ניכרת בסביבה. פעמים רבות, נהגים שרישיונם נפסל ממשיכים לנהוג בחוף הים למרות פסילת רישיון הנהיגה שלהם, תוך זלזול בחוק וסיכון ממשי של חיי אדם. בניסיון למגר תופעה זו, מוצע בהצעת חוק זו, שיזמו חברי הכנסת מיקי לוי ומיכל רוזין, שאפו, גם לך,

שאפו על החוק, כי נוסף על כל עונש אחר, יוכל בית-המשפט להרשיע אדם בעבירה כאמור ולהורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים, בדומה לאיסור השימוש שנקבע בפקודת התעבורה לעניין עבירות תעבורה חמורות.

בהתקיים התנאים האמורים לעיל לעניין פסילת רישיון נהיגה על-ידי קצין משטרה, מוצע להסמיך קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה להורות על איסור שימוש ברכב לתקופה של 30 ימים, ובלבד שיש לו יסוד להניח כי יוגש נגד הנהג כתב-אישום. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, לכן אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו 2016, בקריאה שנייה. אני אבקש מכולם לשבת. סעיפים 1 2 נתקבלו. ובכן, 68 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה שלישית. בבקשה. חוק

נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5),

אם כן, בקריאה שלישית, 63 בעד, נגד,

החוק עבר גם בקריאה שנייה וגם בקריאה שלישית ויעבור לספר החוקים בשעה טובה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי לוי לברך בקצרה. בקצרה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להודות למנהלת ועדת הפנים לאה קריכלי,

ליועץ המשפטי שליווה את הדיונים בהצעת החוק, עורך-דין תומר רוזנר, ולצוות הוועדה המסור. וכמובן, איך לא איפה הוא, יושב-ראש הוועדה?

הלך לעצור את הזיהום בחיפה בגופו. וכמובן, איך לא, ליושב-ראש ועדת הפנים דודו אמסלם, שקידם במהירות ובמקצועיות ראויות לשמן את החוק, בתוך שבועות מספר, לקריאה שנייה ושלישית. איך אומרים החבר'ה, באמת תקתק את החוק במהירות. תודה רבה גם לחברתי חברת הכנסת מיכל רוזין שהצטרפה להצעה. חברי חברי הכנסת, באישור הצעת החוק כנסת ישראל שמה הערב סוף להפקרות ששוררת בחופים ומבטיחה שכבר בקיץ הקרוב יהיו בידי רשויות אכיפת החוק האמצעים החוקיים הראויים לפעול כנגד העבריינים שמסכנים חיי אדם ופוגעים בשמורות הטבע. רק החמרת הענישה כנגד העבריינים שמתפרעים בחופים תעזור להפסיק את הזלזול הזה בחיי אדם ואת הפגיעה בטבע. תודה רבה, ובהצלחה לכולנו. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל רוזין, גם את רוצה להודות,

עיסאווי, תודה שהצבעת בעד. חבר הכנסת עיסאווי פריג', תודה שהצבעת בעד. אני רוצה להודיע לכולם, ובעיקר לאזרחים ולאזרחיות במדינת ישראל, שהקיץ הבא, תקופת הרחצה הבאה, שמתחילה לדעתי במאי, אם אני לא טועה, הולכת להיות בטוחה יותר לכולנו. אני חושבת שבאמת, כבוד ליושב-ראש ועדת הפנים דוד אמסלם, שבהחלט זירז את החקיקה, כפי שראוי, מהקיץ הקודם, כשהתחלתי את הצעת החוק הזאת, לאחר דריסתה על חוף הים של מתרחצת. זה באמת הגיע לשיא שלא היה אפשר יותר לסבול את ההתפרעות, את הפראות, על חופי ישראל. אני חושבת שטוב עשינו שהגשנו את הצעת החוק, טוב שחוקקנו את החוק במהירות. אנחנו יצרנו פה קיץ יותר בטוח לכולנו. אני מקווה מאוד שבהמשך לחוק הזה יהיו יותר פקחים שיפקחו בחופים, ובעיקר שנדע לעשות סדר וגם לתת אפשרות לכולם ליהנות מהחופים, גם מספורט ימי, גם כמובן למתרחצים, גם כמובן לשמור על הטבע והסביבה, ושלא נהרוס את המעט שיש לנו. החוף שלנו, חשוב לשמור עליו ועל החיות, בעלי-החיים. אני רוצה להגיד תודה לרשות שמורות הטבע ול"אור ירוק", לצוותים, היועצים הפוליטיים שלי ושל חבר הכנסת מיקי לוי. כמובן לצוות הוועדה, ליועצים המשפטיים ולמנהלת הוועדה. תודה רבה. ברכות, מיקי, להמשך חוקים נוספים. תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר,

זה יכול להתקבל כיום חגיגי, אף-על-פי שהוא יום קשה לכולנו, האירוע של הימים האחרונים, אבל פה יש בשורה טובה, לפחות העובדים שיש להם ארבע שנות ותק, שעד עכשיו היו להם 14 ימי חופשה, ועם קיזוז של ימי החופשה הרגילים בעצם יש להם רק עשרה ימים. הצעת החוק שהובאה על-ידי ידידתי, חברת הסיעה שלי, רחל עזריה, יכולה להיחשב מהפכה, כי אני פונה בעצם לכל המפלגות הוותיקות, ששנים רבות, ואני פונה במיוחד לצד של ההסתדרות ומפלגת העבודה, ששנים רבות לא דאגו לשפר את החופשות של העובדים החלשים: קחו את זה כדבר שכדאי שתשקלו ותחשבו עליו. האמת שגם זה ניתן טיפין-טיפין, עם היומיים שהתווספו לחופשה, בעצם יגיעו ל-12 יום בשנה, כפי שאמרתי, רק למי שיש לו לפחות ארבע שנות ותק במקום עבודתו, תתפצל פעימה ראשונה ביולי 2016, בעוד ארבעה חודשים, והפעימה השנייה, של יום אחד, בינואר

דהיינו בשנת התקציב הבאה. הפיצול הזה בא בעקבות ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות לבין המעסיקים, ולכן פה לא הרגזנו אף אחד. אבל האמת, מי שסובל מההחלטה הזאת, בניגוד להחלטה הקודמת, לבטל את ההיטל עבור העובדים הזרים למעסיק בתחום החקלאות, זה מטיל עול כבד על המעסיקים של הנכים, המוגבלים, שזקוקים לשירות סיעוד באמצעות עובדים זרים. בעבורם זו הוצאה נוספת.

תקשיבו, תקשיבו, הקשבתם טוב מאוד כשדובר על החקלאות, פה-אחד הסכמתם.

חשוב גם שתדעו על אנשי הסיעוד,

ואם חסרים לכם שיעורים פרטיים, יש לכם מומחה בסיעה, ובצדק, מומחה נהדר, איציק שמולי. אבל פה נותנים חופש לעובדים הזרים, עובדי הסיעוד, אבל על חשבון מי? על חשבון המעסיקים,

הנכים, שזקוקים להם גם ביום החופש, ותמורת החופש שהם נותנים, הם חייבים להוציא כסף נוסף כדי לקבל מחליפים. החוק מתייחס לזה, אדוני? לצערי, לא, ואין פה שיפוי של המדינה. כל פעם שמוסיפים על המעסיקים, שזה כולל הנכים, לצערי, אנחנו מכבידים יותר על כל מי שמקבל קצבת נכות או קצבה כלשהי שמלווה בעובד סיעוד,

לכן, אני פה מבקש, אנחנו נדון בוועדה, ונביא הצעה יחד עם חברים נוספים, כדי שיהיה שיפוי אוטומטי לאוכלוסייה שסובלת מהטבה לעובדים הפשוטים שהכוונה של החוק היא אליהם. אני חייב לציין, קצת היסטוריה לא תזיק לנו מדי פעם, מי שקבע בפעם הראשונה שיש צורך בחופשה במדינה, בחופש מהעבודה, בחופשה שנתית, זה יהודי בשם בלום,

שהיה ראש ממשלת צרפת לפני מלחמת העולם השנייה. אנחנו צריכים ללמוד מהאיש הדגול הזה, שלפני כמעט 80 שנה הנהיג את הנושא של החופשה עבור העובדים, ואנחנו עוד לא ניצלנו את זה. אני חייב להגיד שזה לא רק טובת העובד, זה גם טובת המעסיק, חברים פה, אתם מפריעים לי. חברים, מיקי, אני מכבד את כולם. תשימו לב שאני בדרך כלל לא מדבר, חברים. חבר הכנסת ביטן, שרת המשפטים, אני מבקש מכם, זה מפריע לחבר הכנסת, יושב-ראש הוועדה, להציג את הצעת החוק. אז אנא מכם, רוצים לדבר, בצד. אני חוזר על הנקודה הזאת, שבעיני היא מאוד חשובה. חבר הכנסת איימן עודה.

הם רוצים שהעובדים יהיו מסורים, שיעבדו במסירות, שישפרו את יכולת העבודה שלהם וישרתו טוב יותר את המעסיקים שלהם, כדאי שיעשו את זה בתנאי עבודה הולמים. ומי שדואג למעסיק, שידאג גם לעובדים, גם לילדים שלהם, שייהנו מנוכחות ההורים יומיים נוספים, כאילו זה דבר גדול מאוד, ולדעתי לא מספיק. אני רוצה להגיד, כרגיל בוועדה שלנו, ואני שמח וגאה בזה, גם להודות לכל הצוות הנפלא של הוועדה, אם מנהלי הוועדה, אם היועצים המשפטיים וחברי הוועדה, כל אחד כבודו במקומו מונח. הצעת החוק הזאת היא ללא הסתייגויות, ולכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להעביר אותה בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. אני מזכיר, אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו 2016. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה.

1 2 נתקבלו.

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, בקריאה שנייה. ברשותכם, אנחנו עוברים לקריאה שלישית. בבקשה. חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת

עברה גם בקריאה שנייה וגם בקריאה שלישית, פה-אחד כמובן. אני מזמין את רחל עזריה. לפנים משורת הדין, רבותי, אני מבקש, בגלל סדר-היום העמוס, אלה שמודים, שיעשו את זה בקיצור.

בבקשה, גברתי. תודה רבה. אני רוצה להודות ולברך על אישור החוק שמגדיל את מינימום ימי החופשה במשק מעשרה ל-12 ימים. במדינת ישראל, לפי ההערכות, למיליון וחצי עובדים במשק יש עשרה ימי חופשה בלבד בשנה, וכעת המינימום יגדל, ועבורם זאת הקלה משמעותית. מדובר בעובדים מוחלשים, אך גם בעובדים צעירים בני המעמד הבינוני, עורכי-דין צעירים, אדריכלים, רואי-חשבון, עובדים צעירים בענפים שונים. החוק הזה בא לצמצם פערים גם בין מי שעובד בעבודה מאורגנת ומוגנת ומקבל בדרך כלל כ-20 ימי חופשה, לעומת מי שלא. נוסף על כך, בהגדלת מינימום ימי החופשה ל-12 אנחנו מתקרבים מעט למספר ימי החופשה שיש לעובדים ב-OECD. שם כבר מזמן העלו את מינימום ימי החופשה ל-15

אני רוצה לשתף אתכם בנתון בלתי נתפס, שלפיו בישראל, במצטבר, אנחנו עובדים,

254 שעות בשנה יותר מאשר ב-OECD, זה חודש וחצי עבודה, הן בימים עודפים והן בשעות עודפות. יש לנו הרבה עבודת תיקון בנושא כדי לאפשר לאנשים חיים סבירים ולהגדיל את הפריון במשק. זאת משימה גדולה שעומדת בפנינו, ואני מקווה שנצליח בה. לפני התודות אני רוצה לפנות לארגוני הנכים, לאנשים שמעסיקים עובדי סיעוד: אני מודעת לאתגר בחוק הזה, ויחד עם חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ועם משרד הכלכלה, אנחנו פועלים כדי לשפות אתכם, או למצוא פתרון לעומס שאנחנו מטילים עליכם. ולתודות, תודה למשרד האוצר ולשר האוצר משה כחלון על העבודה האינטנסיבית והתמיכה לאורך הדרך, למשרד הכלכלה ולשר הכלכלה הקודם, השר אריה דרעי, שיחד הגענו להסכמות האלה שאפשרו את העברת החוק, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות והעומד בראשה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, לצוותים המשפטיים כולם, תודה לאבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, ולשרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, הצלחנו יחד להגיע להסכמות, וכמובן, ליועצים שלי,

ישי ורותם, על העבודה המאומצת,

חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה, שתמכתם באהדה ובשמחה לאורך הדרך, תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אנחנו מוסיפים לפרוטוקול את קולה של חברת הכנסת נחמיאס ורבין ואת קולו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל.

ברשותכם, להצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על-ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה. לפני זה אני מזכיר שרשימת הדוברים נסגרה ויש 60 דוברים. אנחנו נקפיד על הזמן. אני מבקש משרת המשפטים להציג את הצעת החוק.

בושה, בושה, בושה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחרי שעות רבות של דיונים ציבוריים בעניין חוק השקיפות, אין-סוף מאמרים, טורי מערכת והרבה מאוד זעקות שבר עולות ויורדות מצד הספסלים שבצד הזה של האולם, אחרי שחשבתי שכל מה שיכול היה להיאמר בנושא הזה כבר נאמר, התחוורה אצלי לאחרונה תובנה חדשה בנושא, זה יום שחור.

כל מי שמביט בכם מהצד מבחין מייד שכבר מזמן עברתם משלב ההתנגדות לחוק בשל אידיאולוגיה לשלב ההתנגדות לחוק בשל פרנויה. ובשלב הזה, שאתם נמצאים בו כעת, שלב הפרנויה, אני מרגישה שהטיעונים קצת מבולבלים ולא מסודרים. חלק מכם הרי חושב שהצעת החוק נוראה,

ואסור להכניס אות אחת ממנה לספר חוקים. אבל באותה שעה ממש, חלק אחר מכם חושב שנכון היה להחיל את החוק גם על גופים אחרים ונוספים. אלה כמו אלה מייללים בסוג של רפלקס פוליטי על מות הדמוקרטיה והסכנה לשלטון החוק.

אבל האמת צריכה להיאמר, הטענות שלכם סותרות חזיתית אחת את השנייה. הכבוד הלאומי, הכבוד הלאומי. אני מבקשת לנצל את הזמן שיש לי כדי לעשות לכם קצת סדר בראש, חברי הכנסת, אנא מכם.

חברי הכנסת, אנא מכם. חברי הכנסת, נרשמתם לדבר. לכל אחד יש שלוש דקות. אנא מכם, תנו לשרה להציג את הצעת החוק. שרת משפטים שאומרת, ולסדר על המדף את הפרנויות השונות שלכם אחת-אחת. חברת הכנסת רוזין.

מה זה? מה זה? את מדברת על חברי כנסת,

אני פשוט רוצה לעזור לכם לבנות את הטיעון נגד הצעת החוק בצורה הטובה ביותר, יותר משאתם בונים אותו. בסופו של דבר, אפשר לתמצת את ההתנגדויות שלכם ביחס לחוק השקיפות לשלוש כותרות: פגיעה בזכות יסוד מוגנת, על מה את מדברת? תדברי על החוק. למה את מדברת עלינו? תדברי למה החוק הוא טוב. מה העניין הזה של ההסתה כל יום? תכף אני אדבר, אבל יש לי מלא זמן. אבל יש לי מלא זמן. אני אדבר גם וגם.

מה זאת ההסתה הזאת? את שרת המשפטים, תתביישי לך. פגיעה בהליך הדמוקרטי התקין ובזכויות המיעוט ופגיעה בחופש ההתאגדות ובחופש העיסוק. בואו

עם הזמן נראה לי שפשוט התחלתם להאמין שערך השקיפות שייך לכם. עיסאווי, עיסאווי פריג', חבר הכנסת. זה רגע היסטורי, אדוני היושב-ראש.

רציתי לבדוק אם השמאל באמת מחזיק בזכות קניין על השקיפות. ומה התברר, רבותי? התברר שאין לכם במפלגת השמאל אף זכות רשומה על השקיפות. השקיפות לא שייכת לכם, זו לא ירושה שלכם. ומתברר שתצטרכו לקבל את זה שלפעמים הנושא החשוב הזה מקודם על-ידי חברים ממפלגות השמאל ולפעמים, מה עם השקיפות בחטיבה להתיישבות? על-ידי חברים ממפלגות הימין. טוהר המידות, שקיפות ומינהל תקין חבר הכנסת עיסאווי פריג', קריאה לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת תמר זנדברג, קריאה לסדר פעם ראשונה. שאלתי שאלה, עיסאווי פריג', אתה רוצה שיצלמו אותך? באמת. אתה מקשיב בנחת. אנחנו רוצים לדעת את שמו של,

טוהר המידות, שקיפות ומינהל תקין אינם עניינים שמקודמים על-ידי צד אחד בלבד באולם הזה. אלה ערכים שכולנו צריכים לשאוף אליהם, גם אם לעתים זה פחות נעים לכם. עכשיו בואו נתקדם. עוד אחת מהטענות נגד החוק היא שיש בו פגיעה בהליך הדמוקרטי התקין ובזכויות המיעוט. אולי תציגי את החוק לפני שאת מציגה את הטענות שלנו?

אם תיתני לי לסיים, אני אציג אותו. כנראה, חברת הכנסת מיכל רוזין, את ואני לא תופסות את ההליך הדמוקרטי באופן דומה.

אני תמיד האמנתי שבבסיס ההליך הדמוקרטי עומדת הכרעת הבוחר הישראלי. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. זאת פגיעה בדמוקרטיה. אבל מיום ליום אני יותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג', גם חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. סליחה, אדוני. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

אוקיי, קיבלת. קדימה, קדימה. עיסאווי, את מדברת על דמוקרטיה? (חבר הכנסת עיסאווי פריג' יוצא מאולם המליאה.) אנחנו רוצים להמשיך.

אני יותר ויותר מבינה שלכם יש תפיסה, חברת הכנסת תמר זנדברג,

תייצגי את שלך וזהו. אל תדברי בשם אף אחד אחר. אוקיי, שמענו את הקריאה, תיתנו לשרה לדבר. תיתנו לשרה לדבר. תיתנו לשרה לדבר. לפני חודש התפרסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" חברת הכנסת שולי מועלם, תודה על העזרה. אני מודה לך מאוד. בבקשה, גברתי. לפני חודש התפרסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" על אלון ליאל. בכתבה הזו מתועדת שיחה בין ליאל לבין פעילים של "שוברים שתיקה".

המשתדל להוציא את דיבתה של ישראל רעה, נשאל על-ידי אחד הפעילים כך: את הלגיטימציה שלנו אנחנו מקבלים מהציבור הישראלי,

אנחנו לא הולכים ראש בראש עם החברה הישראלית,

עכשיו אני אומרת, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני מציעה שתקשיבי למה שענה אלון ליאל: איזו לגיטימציה יש לך? יש לך לגיטימציה של 2%, אתה מבין? איזה 2%? של האנשים הכי מוסריים, הכי נבונים, שמסוגלים לראות 20 שנה קדימה, שלא שטופי מוח של הפרופגנדה הימנית המשיחית. עד כאן ליאל. וזו, רבותי, התמצית של העניין. מכיוון שאתם תופסים את עצמכם כצודקים גם כאשר אתם מייצגים 2% בחברה הישראלית, מכיוון שאתם מאמינים שחוץ מכם כולם שטופים שטיפת מוח דתית, מכיוון שאתם לא מאמינים במושג רצון הבוחר,

ואתם משוכנעים שרק אתם יודעים לספק לציבור את מה שהוא באמת צריך, אתם מוכנים לדלג על הכרעת הרוב,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה,

ואת הכול אתם תעשו בדרך של

על הציבור הישראלי.

יש בכם ישרים,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת רוזין, יהיה לך זמן לענות. שאמרה בסוגיית מינויו של דיין שיש כיעור במעשים האלה, שלא מסוגלים לקבל את הכרעת הרוב,

אבל רובכם מנתקים בין דמוקרטיה לשלטון הרוב.

אצלכם דמוקרטיה היא שלטון הצדק, ורק אתם כמובן יודעים מהו צדק, צדק הוא עוד מושג שנדמה לכם שרשום על שמכם בטאבו, אתם חושבים שהדמוקרטיה הישראלית כה שברירית, שיום-יום אתם מנסים להציל אותה מידיו של הציבור הישראלי, שהוא אבן היסוד שלה, יש לך משהו להגיד על

שיש בו פגיעה בחופש ההתאגדות והעיסוק. מה עם החוק?

התחושה הבלתי-נמנעת היא שאתם פשוט מחפשים תירוצים.

הרי החוק הזה כל כך פשוט וכל כך צודק. החוק הזה הוא תוצאה של חשיבה ישרה ושכל ישר, ואתם מתאמצים לחפש מתחת לאדמה סיבות להיאבק בו. תתביישי לך. מה זה "ואתם", "ואתם", "ואתם"?

החטא הקדמון של אותן עמותות שכה מזדעקות נגד החוק הוא בדיוק החטא שאתם בשמאל נמנעים מלהודות בו ביחס אליהן,

וזה בדיוק מה שהחוק הזה חושף. תכף תדברי בשם אחדות העם, אתם בעמותות מספרים לנו כי הפעילות והפרסומים שלכם אינם מבטאים את עמדת התורמים שלכם, ולכן צריך לשמור על עצמאות מוחלטת ולא לחשוף,

חברת הכנסת תמר זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אבל קו ההגנה הזה הוא מגוחך לחלוטין,

ולא שיש איזה צורך לאתגר אותו, אבל לצורך העניין הזה, גברתי השרה. חברי הכנסת, בואו ניקח דוגמה אחת מייצגת, מה,

הארגון הכנסייתי ההולנדי, זה מה שיש לכם להגיד? נו, באמת, תתקדמו.

את מיתממת, חבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת אילן גילאון, אנא ממך, שב. הארגון הכנסייתי ההולנדי, בואו תקשיבו קצת,

בואו תלמדו משהו, ICCO, שביקש להעביר ל"שוברים שתיקה" טוב, נו, אי-אפשר להמשיך ככה. חברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת זנדברג, זה דווקא נתון שאני בטוחה שהוא יעניין אותך, תתביישי לך. בואי תקשיבי לנתון שאני בטוחה שהוא יעניין אותך.

חברת הכנסת תמר זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אנא ממך, גברתי.

גם אם זה,

את מסיתה מעל הדוכן. תתביישי לך. זה מה שאת עושה, חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. (חברת הכנסת תמר זנדברג יוצאת מאולם המליאה.) הארגון הכנסייתי ההולנדי,

ביקש להעביר ל"שוברים שתיקה"

אחרי מבצע "עופרת יצוקה" תרומה של 42,000 יורו, חברת הכנסת בן ארי.

אבל לתורמים היה תנאי, התנאי להעברת הכספים, תקשיבו, התנאי להעברת הכספים של הארגון ICCO ל"שוברים שתיקה" היה מסירה של לא פחות מ-90 עדויות מפלילות נגד חיילי צה"ל. למי שמתקשה לעשות את החשבון, אומר לכם שזה יוצא 466 יורו על כל ראש של חייל ישראלי.

בהמרה לשקלים לפי שער יציג זה יוצא,

פחות או יותר 2,000 שקלים שנכנסו לקופת "שוברים שתיקה" ובגלל זה, על כל עדות מפלילה נגד חיילי צה"ל. זה מה ששווה חייל צה"ל בעיני "שוברים שתיקה".

את פופוליסטית זולה, על העברות הכספים האלה,

מי שמתנגד לחוק מבקש להגן. זה חופש ההתאגדות שבשמו אתם מדברים היום, אלה תחומי העיסוק שאתם מעוניינים לקדם. ולסתום פיות. תנו לה לסתום פיות ולהשתיק קולות אחרים משלך. זה מה

יהודי חכם אמר פעם שחושך לא מגרשים באמצעות מקל, חושך מגרשים באמצעות אור. זה אור? אור גדול. איפה החוק?

הרי החוק הזה כל כך פשוט וכל כך צודק. החוק הזה הוא תוצאה של חשיבה ישרה ושכל ישר, ואתם מתאמצים לחפש מתחת לאדמה סיבות להיאבק בו. תתביישי לך.

חברת הכנסת זנדברג.

תודה רבה שניסיתם להקשיב. לפחות אתם. לא ניסינו להקשיב, תודה לך, גברתי. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. מי הוא זה? מה שמו? אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. הדובר הראשון, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לכל דובר.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

עמיתי חברי הכנסת, ג'ורג' אורוול קם לתחייה ודיבר פה מעל דוכן הכנסת, חושך הוא אור, סתימת פיות היא דמוקרטיה. שרת משפטים תומכת "אם תרצו" מדברת אתנו על תרומות לעמותות? "אם תרצו", הארגון שתורם ראשי שלו הוא תומך היטלר ג'ון הייגי. קצת בושה, קצת בושה. עמיתי חברי הכנסת, אתמול קמפיין השתולים, היום חוק העמותות, מחר חוק סילוק חברי כנסת מהמיעוט על-ידי רוב דורסני. יש קשר בין הדברים האלה, והקשר הוא שלטון כושל, שאין לו תשובות בשום תחום. אין ביטחון אישי, אין ביטחון חברתי, יש עוני, יש משבר דיור, אז כשאין להם תשובות הם מחפשים שעיר לעזאזל, עוברים להסתה. עמיתי חברי הכנסת, לא כל יום עולה ראש הממשלה על דוכן הנואמים כאן, בכנסת, אבל יש חוקיות, כשנתניהו עולה לדבר, תהיה תמיד עוד מתקפה על האזרחים הערבים. יהיו תמיד עוד הסתה, עוד פרץ של שקרים ודמגוגיה. למה הוא כל כך נחוש? למה הוא כל כך עקבי בעניין הזה? יש על זה תשובה מאוד פשוטה, אפילו תשובה מתמטית. איך מגיעים ל-61 חברי כנסת שיהיו נגד ממשלת ימין נוספת בראשות נתניהו? נתניהו מבין שאם האזרחים הערבים ייחשבו לא לגיטימיים, אם הם יפסיקו להצביע לכנסת, אם הם יחשבו שהבית הזה איננו מתאים להם ואיננו מאפשר להם לדבר, הוא יישאר ראש הממשלה. הוא זוכר היטב את ימי ממשלת רבין, שהקואליציה שלו, של רבין, נשענה על תמיכה מבחוץ של חברי כנסת מסיעות שנבחרו בקולות הציבור הערבי. נתניהו מבין שאם הוא רוצה להמשיך לשלוט, הוא חייב למחוק את הלגיטימיות של האזרחים הערבים, להוציא אותם מהמפה הפוליטית ולהוציא אותם מהשיח הפוליטי, ולכן הוא כל כך מושקע במסע הדה-לגיטימציה הזה. באותו מסע שהתחיל בשקר של יום הבחירות על הערבים שנוהרים בהמוניהם לקלפיות, אחר כך עבר לחברי הכנסת הערבים, שכביכול צועדים עם דגלי "דאעש", וממשיך בסבב ההסתה האחרון. עמיתי חברי הכנסת, אני הצטערתי היום לראות חברים באופוזיציה שנגררו אחרי הספין הזה. טוב שמנהיגי האופוזיציה התייצבו הערב והצהירו שהם לא ייתנו יד לחוק המסוכן שנתניהו מתכוון לקדם. צריך לומר פה בבירור, ההסתה והדה-לגיטימציה שמתחילות בציבור הערבי לא יעצרו שם. מחר יזרקו גם חברי כנסת ממפלגות מרכז, כל מי שיעז להשמיע ביקורת נגד השלטון הכושל והמסית הזה. וחוק העמותות, עמיתי חברי הכנסת, הוא רק חלק מהמהלך הכולל הזה. אין שום בעיית שקיפות בארגוני זכויות האדם. הכול שקוף, הכול ידוע.

כל החסיונות, כל הסודות, נמצאים בארגוני ימין. כל הסודות נמצאים במועצת יש"ע,

"אם תרצו", עמותת אלע"ד. שם צריך שקיפות. אבל שם הממשלה לא עושה, תודה רבה. ולא מקדמת שקיפות בכלל.

אני מזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמדה כאן שרת המשפטים, עמדה וברחה, הייתי אומרת ודיברה,

אתה עוד לא שר המשפטים, ויש לי אליך הערכה רבה. עמדה ודיברה בשם השקיפות, נשאה את שם השקיפות לשווא. היא אמרה לנו, ואני מצטטת, מה אתם מייללים, אמרה לנו השרה שקד. ואני אומרת, את מדברת בשם השקיפות? למה לא דיווחת לנו עד רגע זה על זהות התורמים העלומים שלך, השרה שקד, שאחד מהם חשוד בסחר בין-לאומי בסמים ובנשק, בהלבנת הון, בקשרים לפשע מאורגן ולקבוצות טרור, כפי שנחשף בתחקיר "מולד"? את מדברת כאן ומגדירה את הארגונים, את ארגוני החברה האזרחית, ארגוני זכויות האדם, כסוכנים זרים שלא נאמנים למדינה, ועכשיו הם מחויבים בשקיפות, כאילו הם לא שקופים, כאילו הם לא מדווחים? מה בעצם עשתה כאן השרה איילת שקד? קומדיאנטית. באה לנו לכאן קומדיאנטית, באיזו תת-רמה של טיעונים, לרדוף את ארגוני השמאל. אתם יודעים, פעם, ברוסיה הצארית, כשרצו להאשים בצרות של השלטון, אמרו "נכה ביהודים ונציל את המולדת".

אנחנו נכה בשמאל, נכה בארגוני החברה האזרחית, נסיט את כל תשומת הלב מהביצה הממאירה ששם צמחה הצעת החוק הזו, נצוד את ארגוני זכויות האדם, נסתום להם את הפה, נעשה דה-לגיטימציה לשגריר הבכיר לשעבר אלון ליאל. עומדת כאן שרת המשפטים ומעזה לדבר סרה השרה מדברת סרה, במי שהיה מבכירי השגרירים כאן בארץ ושירת את המדינה בצורה נאמנה? חברי חברי הכנסת, זה אומר שהוא יכול להכפיש? מותר לבקר את השלטון.

אז מותר לו להכפיש את המדינה? מותר לבקר את השלטון. אל תסתמו לנו את הפה.

הכנסת פורר. זה לא נותן לו שום לגיטימציה. שום לגיטימציה. חבר הכנסת פורר, בבקשה. כל התבטאות,

מה שמוציא את דיבתה של ישראל בעולם,

זה לפעול נגד הדמוקרטיה. חבר הכנסת פורר וחברת הכנסת רוזין. אני אפעל שיהיה לחץ מבחוץ, כי אני לא יכול, בבקשה, גברתי. אנטי-דמוקרטי. אנטי-דמוקרטי. אלון ליאל הוא אנטי-דמוקרטי, חבר הכנסת, חבר הכנסת פורר. ומי שמגן עליו, מגן

הארגונים הם פטריוטים לחברה הישראלית. מי שמוציאים את דיבת ישראל בעולם היא איילת שקד והחברים המתנחלים שלה. והעולם נגד ישראל לא בגלל הארגונים, בגלל איילת שקד. העולם שונא את ישראל לא בגלל מה שהארגונים מפרסמים. העולם הוא נגד ישראל בגלל הכיבוש. ועד שלא תפנימו את זה שמי שעושה נזק למדינת ישראל אלו לא הארגונים, זה הכיבוש.

עד שלא תפנימו את זה ותמשיכו לרדוף, זה לא יעזור לכם, עונת הציד הזאת תיגמר. מי שלא מבין שהיום הוא רודף את ארגוני השמאל, מחר זה יתהפך עליו.

אני מזמין את חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עיסאווי,

מי שקורא את הצעת החוק הזאת שמונחת לפנינו יכול לחשוב בתמימותו שמדובר על חוק באמת ראוי. הרי מה כתוב כאן? שצריך לחשוף מידע לציבור. רבותי, החוק הזה לא נוגע לעניין שלכאורה לשמו הוא כאן. זה חלק ממגמה מסוכנת ביותר, שיש לה שלושה מאפיינים, וזה לא קורה או קרה רק במדינת ישראל, אני רוצה למנות אותם: הדבר הראשון הוא הסטת תשומת הלב הציבורית מהבעיות הבוערות שהממשלה לא מסוגלת להתמודד אתן. אצלנו זו בעיית הביטחון, התקיעות המדינית ובעיית העוני והפערים החברתיים. אז מה עושים? מסיטים את תשומת הלב לעבר מחוזות אחרים. הדבר השני הוא הגדרה מחדש של מה זו דמוקרטיה. שמענו את שרת המשפטים אומרת זאת פעם אחר פעם. אצלה דמוקרטיה זה רק שלטון הרוב. רבותי, אין דבר יותר מסוכן מזה, כי המשמעות הזאת של דמוקרטיה היא רודנות הרוב ולא שלטון הרוב, והמהות של הדמוקרטיה היא לא זה, אלא בדיוק ההפך, זו הגנה על המיעוט על-אף הדעות של הרוב, לא חשוב מה גודלו של הרוב. התבלבלו כאן היוצרות, ושרת המשפטים חזרה כמה פעמים במשך נאומה בדיוק על הנקודה הזאת, וזה הדבר הכי חמור. והמאפיין השלישי של מגמות כאלו הוא תהליך ההפחדה. ההפחדה, כלומר לאט-לאט אתה עושה דה-לגיטימציה עם סנקציות כלפי כל מי שמתנגד לך. ומה לעשות, אנשים מפחדים. אנשים לא רוצים לסכן את מקום עבודתם או את השם הטוב שלהם, או מה יגידו על הילדים שלהם. הם מתרחקים ואומרים: לא, לא, לא. אנחנו מחזיקים באותן דעות, אבל אתה יודע מה,

מה יצא לי מזה? מה, נחליף ראש ממשלה? לא, הוא ימשיך לעד. הם מתרחקים. רבותי, זה איום קיומי עלינו, כולנו. אני רוצה להגיד לכם, אני תמיד אוהב להסתכל על ההיסטוריה. במאה ה-20 ראינו תהליכים מאוד דומים, ואני אמנה אותם: ראינו את זה בספרד של פרנקו, ראינו את זה בפורטוגל של סלזר, ראינו את זה באיטליה של מוסוליני, ראינו את זה בארגנטינה של פרון, ראינו את זה ברוסיה של פוטין, רואים את זה לנגד עינינו, ראינו את זה בארצות-הברית של מקארתי, וראינו,

את זה במדינת ישראל של בנימין נתניהו. ואלו תהליכים, רבותי, שהנזק שלהם הוא עצום,

הוא ממושך, ומוטב לעצור כאן. תודה רבה, אדוני.

תודה רבה לך, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי. שלוש דקות, גברתי.

תודה, אדוני. עומדת כאן שרת המשפטים ומאשימה אותנו שאנחנו רוצות ורוצים לקחת מונופול על השקיפות. כאילו היא באמת מביאה שקיפות. רק ביום רביעי האחרון כל האגף, שעכשיו הוא ריק כל כך, של הקואליציה, שרת המשפטים, הפילו את הצעת החוק של שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, שאמרה: שקיפות? סבבה, שקיפות לכולם ולכולן, לכל סוגי התרומות, לכל סוגי העמותות. אבל האמת צריכה להיאמר, חברות וחברים:

הוא לא שקיפות,

איך להגיד את זה? הוא חוק הטלאי הצהוב. חוק הטלאי הצהוב לעמותות של זכויות אדם, חוק הטלאי הצהוב לעמותות של החברה האזרחית, לשדולת הנשים, לארגון "בטרם" ולארגוני שלום.

מילה מגונה מאין כמותה בעידן הזה של ממשלות נתניהו. עכשיו מה? שרת המשפטים רוצה לחשוף תרומות מחו"ל, אבל היא לא רוצה לחשוף את ה-100%, 100% התרומות שמקבל נתניהו לפריימריז שלו הן מחו"ל, 100% התרומות לפריימריז שלו הן מחו"ל. 95% מהתרומות לפריימריז של בנט וגם 42% מהתרומות לפריימריז של שקד עצמה, שכפי שאמרה פה חברת הכנסת גלאון וצעק בקול רם חבר הכנסת אילן גילאון, יש שם תורמים מפוקפקים ביותר שזהותם עדיין עלומה. אז אם אנחנו כל כך רוצות ורוצים שקיפות, למה הפילה הממשלה הזאת את החוק של ציפי לבני, שדיבר על שקיפות אמיתית? זאת ועוד, צריך להגיד, הבייבי, הבייבי הענק, השמן והמנופח של הבית היהודי, מפלגתה של שרת המשפטים, החטיבה להתיישבות. הרי החטיבה להתיישבות, עמדה שרת המשפטים ומפלגתה על הרגליים האחוריות, שלא תהיה חלילה החטיבה להתיישבות כפופה לחוק חופש המידע. סירבו בקדנציה הקודמת, כמה פעמים רצנו לוועדת החוקה בניסיון להחיל על החטיבה את חוק חופש המידע, והקואליציה מנעה את זה פעם אחר פעם. וגם בקדנציה הזאת הביאה הקואליציה חוק חדש שבא להסדיר את החטיבה המהוללת להתיישבות, אבל גם בחוק הזה החטיבה להתיישבות חוסה בצל חשכה גמורה, לא חשופה, לא למבקר המדינה, לא לחוק חופש המידע, באופן כזה שאיילת שקד וכל הגורמים שמנצלים את הכסף הציבורי לעשות את אותם דברים שעושות עמותות הימין, שכן, מחרבות את הדמוקרטיה הישראלית, יישארו בלתי שקופים בעליל. זה החוק אולי הכי צבוע, תודה.

מזה הרבה הרבה הרבה זמן. לפחות את זה צריך להגיד בקול רם מאוד.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. יעלה חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו חברת הכנסת תמר זנדברג. שלוש דקות. אני אקפיד על הזמן. ברור, כשאני בא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הוא קריאת קרב להרס הדמוקרטיה בישראל. הוא חוק רע, חוק שמקומו לא יכירו בספר החוקים של מדינת ישראל. הוא נועד להרוס את החברה האזרחית, לפגוע בחופש שלה, בערכים שלה, ולהתאים אותם לדרכי הפעולה הפסולות של הממשלה. אתם, האנשים שחסרים ליד השולחן הזה, ואתם, האגף הזה שהוא ריק, הוא לא רק ריק פיזית, הוא ריק גם מהותית, כי אין שם כלום בין האנשים האלה, אנשים ריקים, אתם הכרזתם מלחמה על התקשורת במדינת ישראל, על מערכת החינוך שלה, על הארגונים הלא-ממשלתיים, זה החוק הנלוז הזה, על התרבות שלנו, על האמנות,

מטרה אחרי מטרה, מטרה אחרי מטרה, לירות, להפיל וללכת הלאה, ועד שלא תכריעו אותם, לא תירגעו. וכשתהרסו אותם, פתאום תגלו את הריק הגדול, כי אתם לא מביאים שום דבר במקום. שום דבר, רק להרוס, להשמיד, לעקור ולהשאיר מדבר. אלה המרכיבים החיוניים של הדמוקרטיה: זה חופש הביטוי, זה חופש היצירה, זה חופש התנועה, זה חופש המחשבה, שמעתם? לחשוב,

יש פעולה מסוימת שכדאי להפעיל אותה מדי פעם, אבל האנשים הריקים האלה שכחו את זה.

בוגדים בשליחות הציבורית שלכם. אתם בוגדים באנשים ששלחו אתכם, כי אני לא מאמין שהם רצו מדינה ללא תרבות וללא אמנות וללא תקשורת וללא חינוך. אני לא מאמין שהם רצו בזה. הם לא הבינו אולי, אבל אתם עכשיו מבינים. ואני אומר לכם, הטלפונים שלנו, המיילים שלנו, מתפוצצים מרוב פניות של אנשים, של חברי פרלמנטים, של ארגונים מכל העולם, שפונים אלינו ומבקשים את עזרתנו ואומרים,

אבל הם כבר לא רוצים, הם רוצים שאנחנו נציל את עצמנו מידי עצמנו, הם רוצים שאנחנו נשמור על מדינת ישראל כי הם כבר לא יכולים לעשות את זה יותר. הם פונים לגברת שקד, היא מסבירה לשגריר האמריקני את החוקים של ארצות-הברית.

לא את החוקים של ארצות-הברית ולא את החוקים של מדינת ישראל, את החוק הזה שהיא מביאה. מתעוותת עתה לנגד עינינו תדמיתה של מדינת ישראל, דימויה בקהילת העולם. את זה לא יהיה אפשר לשקם, אני אומר לכם. לצערי, לצערנו המשותף, זה יעבור היום, כי האנשים הריקים האלה ייכנסו עוד מעט לאולם ויצביעו בעד, אבל אני מבטיח לכם, בשמי ובשם כל החברים שיושבים בצד הזה, שאנחנו נמשיך להילחם על העקרונות האלה,

גם בתוך הבית הזה וגם מחוצה לו. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. וקנין, עכשיו אפשר להצביע, אנחנו הרוב.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, לפני זמן לא רב ראינו כאן מופע אימים הזוי ומוזר של מי שקוראת לעצמה שרת משפטים בישראל, ויכול היה להיכתב על דפיו של הספר "1984" של אורוול, שאמר שאמת היא שקר,

מלחמה היא שלום, ולפי איילת שקד, שקיפות היא הסתרה וחיסיון. אני מזמן לא ראיתי מופע צביעות וצדקנות מוזר שכזה, שבו שרה, במקום להסביר את החוק שאין בו אות אחת להתגאות בה, בוחרת להתגולל,

יש לציין, בפעם המי-יודע-כמה דווקא על השמאל ועל חברי הכנסת מהשמאל שיושבים כאן, כאילו בהם כל רע, בעוד שהיא טובלת ושרץ בידה. מפני שהחוק שהיא מכנה "חוק השקיפות" הוא חוק פוליטי, הוא חוק רודף, הוא חוק מסית, הוא חוק מסמן, והוא חוק שאין לו מקום בספר החוקים של אף מדינה דמוקרטית. מה אומרת לנו השרה שקד ומה אומרים לנו שרי הימין וחברי הכנסת והממשלה בזמן האחרון? מה אתם רוצים? שקיפות. הרי ערך אחרי ערך, הימין הקיצוני הולך אחרי ערכים מוגנים בחברה הישראלית, שדרך אגב, לא היה אמור להיות להם שום קשר לשמאל וימין, ונושא את שמם לשווא. זה מתחיל עם דמוקרטיה, שבשם הדמוקרטיה רודפים מיעוט, זה עובר לשקיפות, שבשם השקיפות נותנים הכשר לחיסיון ולהסתרה של עמותות שאנחנו רוצים ביקרן, וזה המקום כאן לפתוח סוגריים ולהגיד,

חברות וחברים, אותן עמותות שייפגעו מהחוק הזה, כולן עמותות שמאל ועמותות זכויות אדם ועמותות שחותרות לשלום. מקורות המימון שלהן גלויים, הם שקופים, הם מופיעים באתר האינטרנט של הארגונים עצמם, ואם זה לא מספיק, הם מופיעים באתר רשם העמותות, יחידה של משרד המשפטים שהשרה המופקדת עליו עמדה כאן לפני כמה דקות וגלגלה עיניים לשמים. לעומת זאת, ואני יודעת שאתם הולכים עכשיו ליפול מהכיסא, עמותות הימין, החל מ"אם תרצו" ועד אלע"ד וועד מתיישבי השומרון ומי לא, תחזיקו חזק, מקורות המימון שלהם חסויים. לפי תחקיר "שלום עכשיו", למעלה מ-90% ממקורות המימון של שלל עמותות ימין מרכזיות חסויים. הם פונים לרשם העמותות ומקבלים חיסיון על מקורות המימון שלהם. אני יודעת שאתם לא מאמינים לזה, אבל זאת האמת, וזה המחנה הפוליטי שבשמו שרת המשפטים עומדת כאן ובלי בושה מדברת על שקיפות. איך לא רועדות לה הידיים? איך היא לא מתביישת? משפט אחרון. אני לא מצליחה להבין איך כסף שמגיע ממדינות ידידותיות לישראל, מדינות ש-30% מהיצוא של מדינת ישראל מכוון אליהן, ואני רוצה לראות כאן את שר הכלכלה ואת שר האוצר מנסים לצאת נגד מדינות שכלכלת ישראל נשענת עליהן,

ולעומת זאת, מגיעים ממחנה פוליטי שעשה את הקריירה שלו על הסתה, על גזענות, תחת מעטה של חיסיון והסתרה. אם זה לא בושה, אני לא יודעת מה זה כן.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר, ולאחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המושג שקיפות, האמת שאני לא מתפלא לשמוע על מושג כזה, כי בממשלה הזו יש שקיפות מופרזת בנישול מהקרקעות, בהריסת הבתים, בעקירת יישובים. אין יותר שקוף. טוב שיושב מולי כבוד השר אורי אריאל. אין יותר שקיפות מזה שהממשלה רוצה לגרש אזרחים בדואים מאום-אלחיראן כדי לבנות את היישוב חירן וליישב שם יהודים. יש יותר שקוף מזה?

כל הזמן מדברים על יישובים בלתי מוכרים, אבל האמת היא שגם האזרחים שם לא מוכרים. אזרח מדינת ישראל שאין לו מים, אין לו חשמל, אין לו מרפאה, אין לו בית, האזרח הזה לא מוכר. האזרח הזה לא מוכר, מוזנח, מופקר, מקופח. שקיפות כזו של מדיניות כלפי האוכלוסייה

בכלל לא ראיתי ולא שמעתי. ראש הממשלה מתכוון להאריך את גילו הפוליטי באמצעים פסולים: בהסתה נגד האוכלוסייה הערבית, בפגיעה בעמותות שתורמות ומסייעות לשכבות החלשות, לפריפריה, לבדואים בנגב, בא לפגוע באלה שמסייעים במקומות שהמדינה לא מכירה. ומה עוד? באים לפגוע ולחסום את העמותות שמגלות את המדיניות, מדיניות הכיבוש נגד העם הפלסטיני, לפגוע ב"שוברים שתיקה", כי הם חושפים ומגלים מה עושה צה"ל בשטחים הכבושים. באים לחשוף, ולכן רצתה הממשלה הזו לחסום אותן, את העמותות האלה, לפגוע בהן. מכובדי אורי אריאל, שר החקלאות, בדקתי את העניין עם מועצת חורה. אתה הצעת מעל בימה זו, אמרת שאתה מתכוון להעביר את תושבי אום-אלחיראן לחורה. חורה מתנגדת לקבל, לקלוט אף תושב מהפזורה, מהיישובים הבלתי-מוכרים.

יש לך פתרון אחר?

תפסיק להגיד דברי שקר ודברים שהם לא רלוונטיים. יש לך פתרון לתושבי אום-אלחיראן, שהעברת אותם אתה, באמצעות המושל הצבאי שלך, ב-1956?

תן לי, אדוני, רק משפט אחד. שהוא יענה לי. ב-1956. מה, הם חומר במעבדה? כל חודש,

אתה משתמש בהם כחומר לעשות מהם ניסוי מסוים? העברת אותם ב-1956 לאום-אלחיראן. אין לך אדמה ליישב שם או להעביר יהודים לשם, רק במקום שהם גרים? בושה וחרפה. איבדתם את האנושיות אפילו. תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. אנחנו עוברים לחבר הכנסת יוסי יונה, ולאחריו, חברת הכנסת קארין אלהרר. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אתחיל מאיזה סוג של כמעט וידוי. שנים ארוכות הייתי מעורב בפעילות בחברה האזרחית, בעמותות, בתנועות, בארגונים, שמומנו על-ידי, רחמנא ליצלן, מדינות זרות. וראו זה פלא, המדינות הזרות או הקרנות שמימנו את העמותות ואת התנועות הללו, הן עצמן תמיד דאגו וביקשו שהשמות של הקרנות יופיעו על המסמכים שלהן. מעניין. וזה לא נאמר מבחינתן כי הן רצו שקיפות, אלא הן רצו קרדיט. לא הייתה להן שום תחושה של בושה או עלבון, והן לא רצו לפעול במחשכים ובמסתרים כדי לתת את המימון שלהן. הן תבעו שהשמות של הקרנות שסיפקו את המשאבים יופיעו על המסמכים. אז מה קרה? מה נשאר?

עכשיו נאמר לנו שעל-פי החוק הזה יצוין שפעילותה של עמותה או קרן כזו או אחרת ממומנת על-ידי מדינה זרה. ואני חושד, אם כן, שמה שיש כאן זה לא הסוגיה הזאת של מי מימן, אלא יש כאן את החשיבות הזו של האקט של הסימון, האקט או ההתכוונות, זאת אומרת, זה שמסמנים אותך.

התוכן עצמו הוא לא חשוב, אלא בעצם האקט שרוצים לסמן אותך כמשהו לא לגיטימי, וכאן בעצם עולה הבעיה הזאת.

מאחורי כל המאבק הזה,

הצעת החוק הזו, שלכאורה מדברת על שקיפות, היא לא מדברת על השקיפות, היא מדברת על משהו אחר: היא מדברת על האפשרות לסמן אותך כמשהו שהוא אינו לגיטימי. ולכן קיימת בעיה מאוד מאוד עמוקה עם החוק הזה. לא האקט של השקיפות. אני רוצה גם לומר, אנחנו גם יודעים,

אפשר שבסופו של יום ממשלת ישראל, שרי ממשלת ישראל ואיילת שקד בעצמה הסתבכו עם משהו שאולי הם לא כל כך רוצים אותו כבר היום. תראו את ההסתבכות, לא,

זה כתוב להם בהסכם הקואליציוני. כתוב להם. כתוב להם, אבל ראי, כאשר הם הבינו את המשמעות הבין-לאומית של הדבר הזה הם נבוכו והחלו לסגת פה ושם, כי הם גם מבינים, לא אכפת להם מאמריקה. מי זאת אמריקה? באמת, מישהו צריך את ארצות-הברית או את האיחוד האירופי? אנחנו במבוכה, הם לא במבוכה. הם לא מתביישים, הם לא במבוכה. למה אתה מכניס להם משהו שהם לא מרגישים?

רק חזרת. בואו נקרא לילד בשמו. זו לא שקיפות, זו רדיפה פוליטית.

הארגונים הם פטריוטים לחברה הישראלית.

שמוציאים את דיבת ישראל בעולם היא איילת שקד והחברים המתנחלים שלה. והעולם נגד ישראל לא בגלל הארגונים,

העולם שונא את ישראל לא בגלל מה שהארגונים מפרסמים. העולם הוא נגד ישראל בגלל הכיבוש. ועד שלא תפנימו את זה שמי שעושה נזק למדינת ישראל אלו לא הארגונים, זה הכיבוש, תודה רבה.

זה לא יעזור לכם, עונת

לרשותך, חברת הכנסת קארין אלהרר, שלוש דקות. אפעיל את השעון ברגע שתגיעי לדוכן. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר,

יש שר באולם, אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, האמת שהכנתי נאום עם המון המון פרטים, אבל שבאמת ישקף אולי בצורה הכי טובה את מה שקורה כאן היום. אתמול חזרתי מביקור בן שבוע בארצות-הברית. נפגשתי עם חברי קונגרס, והם בהלם, בהלם מההצעה הזאת, שהיא הצעה שאין מילה אחרת לתאר אותה חוץ מרצונה של ממשלת ישראל להיות מבודדת, מנודה, בלי כל קשר לעולם. יש לי חדשות בשבילכם: אי-אפשר לחיות ככה. הדבר שמאוד לא ברור לי הוא מה זו השקיפות הזאת. כשמדברים על שקיפות, אם כבר, אם כבר רוצים שקיפות, בואו נחיל אותה מהמדינות הזרות ועד התורמים הפרטיים. מה שונה תורם פרטי ממדינה זרה? אנחנו הרי רוצים שקיפות, לא? תורמים פרטיים, שיש להם כל מיני עסקים מפוקפקים, שתורמים לפוליטיקאים ישראלים, זה בסדר? אני באמת לא מצליחה להבין את הדבר הזה. איפה השקיפות? יכול להיות שאני לא מבינה את ההגדרה המילונית של המילה שקיפות, אבל עושה רושם שהשקיפות הזאת ממש לא תתקיים. עכשיו, תראו, חוק העמותות בלאו הכי קובע חובת דיווח. אז מה, לאן אנחנו ממהרים בדיווח נוסף? רוצים פתאום להידמות לשיטה האמריקנית, דרך אגב, בשיטה האמריקנית אין שום דבר שדומה להצעת החוק שמוגשת כאן היום. הסימון הוא הדבר המרכזי. יש עמותות שלא מוצאות חן בעיני ממשלת ישראל. אז אני מציעה לממשלת ישראל לקום מוקדם בבוקר, לממן פעילויות שהמדינות הזרות הרבה פעמים מממנות, ואז לא צריך אף אחד. השר אורי אריאל, יש משהו שלא מוצא חן בעיניכם? תעשו את העבודה עד הסוף, תחסמו את זה. הרי זה מה שאתם רוצים באמת. זה לא העניין של השקיפות. תהיו הוגנים, תבואו ותגידו את הדברים עד הסוף, אל תגידו חצאי אמיתות. אל תייפו את המציאות שאתם מנסים לייצר, ודרך אגב, המציאות שאתם מנסים לייצר היא מציאות של הפחדה ודה-לגיטימציה של ארגונים ועמותות שפועלים לטובת כל אזרחי המדינה: שמאלנים, ימנים, חרדים, חילונים. איפה אתם? איפה הממשלה? למה היא לא עושה את עבודתה? למה בכלל צריך את החברה האזרחית? זה מה שצריך לשאול.

אני פונה לראש הממשלה, שכרגיל לא נמצא, הוא מגיע רק להצבעות, ומילא שרת המשפטים, שהציגה את הצעת החוק אבל אפילו לא נשארה לשמוע מה יש להגיד על הצעת החוק המהוללת שלה. אז אגיד לראש הממשלה וגם לשרת המשפטים: אל תפחדו ממדינות אחרות, אל תפחדו מתרומות ממדינות אחרות. דרך אגב, אתם, משפט אחרון. בסדר גמור. אתם הנתרמים הגדולים ביותר. המדינות האחרות לא ישפיעו על המשטר ההרסני שאתם מנסים לייצר כאן במסווה של דמוקרטיה. זו דמוקרטיה מאוד בעייתית. אגיד לכם: גם אם זה יהיה המאבק האחרון, אלחם על זכותכם. אבל אתם צריכים גם להילחם על זכותם של האזרחים לחיות פה חיים נורמליים ולא מבודדים משאר מדינות העולם. הגיע הזמן שאם יש לכם כוונה, תממשו אותה עד הסוף. אתם הרי נבחרתם, תעשו את העבודה שלכם. אבל אל תנסו להצדיק את המעשים שלכם בכל מיני אמירות שאין בינן לבין המציאות דבר וחצי דבר.

כי בואו נודה על האמת: שקיפות אין פה. תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. תעלה חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אם הוא לא יהיה, הוא לא נמצא באולם כרגע, אחריו, אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברותי וחברי, עומדת פה שרה ומדברת על כך שאנחנו לא מבינים דמוקרטיה. וכדאי היה שהיא תוסיף ותאמר שגם שגריר ארצות-הברית לא מבין מה זו דמוקרטיה, גם נשיא ארצות-הברית שמתנגד לחוק הזה לא יודע מה זו דמוקרטיה, גם האיחוד האירופי לא מבין מה זו דמוקרטיה, גם התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית וגם ארגונים יהודיים, כל אלה שבאו ופנו, ובמשך השבועות האחרונים ניסו וגם הצליחו לדחות את החוק בכמה שבועות, כולם לא מבינים מה זו דמוקרטיה. כאן מבינים מה זו דמוקרטיה. היום ראינו מופע דמוקרטיה. ראינו פה היום את אורן חזן אומר לחבר כנסת, לעיסאווי פריג': כל הערבים, שילכו ממדינת ישראל, לא צריכים את הערבים פה בארץ. גם אותך, עיסאווי, לא צריך, תסתלק מפה. זאת דמוקרטיה. ממש. מופת לדמוקרטיה. גם חוק ההזנה בכוח זה דמוקרטיה, וחוק המישוש זה דמוקרטיה, וחוק המסתננים שעבר היום. בוודאי, בוא נסלק את הפליטים ונסלק את האסירים, אולי נהרוג אותם, אני לא יודעת, ונסלק את הערבים. ועכשיו נסמן גם את כל עמותות השמאל, ותכף אקריא לכם על מה מדובר. ויופי, ויהיו פה 61 חברי כנסת, שהם אלה שיקבעו מה זו דמוקרטיה. מה מותר, מה אסור, וכל השאר שילכו לעזאזל. אז אני רוצה לקרוא לכם, רק כדי שתדעו,

קל מאוד לדבר על "שוברים שתיקה", כי רבים מאתנו כועסים על מה שהם עושים בחו"ל. ואולי גם קל לדבר על עוד שתיים-שלוש עמותות.

חברים יקרים, חוק זה לא שתיים-שלוש עמותות, חוק כולל את הכול. ובתוך החוק הנורא ואיום הזה, החוק הלא-דמוקרטי, החוק שירחיק את מדינות העולם מאתנו, החוק שיסמן אותנו בסימן שחור של אנטי-דמוקרטיה, בתוכו נמצאים: ארגון סיוע לפליטים, "אישה לאישה" מרכז פמיניסטי, "בזכות" המרכז לזכויות אדם, "בית מועצת יחד"; מתכננים למען זכויות תכנון, מרכז לשמירה על הזכויות, "המוקד להגנת הפרט"; המוקד לפליטים, עמותה לקידום הקשרים, הקרן למגיני זכויות, הקרן לשיתוף פעולה כלכלי,

חינוך לשלום, ועוד, מרכז פרס לשלום. כל אלה, טלוויזיה חינוכית ועוד, לא זו,

כל אלה מועמדים להיות בתוך החוק הנורא הזה. ואתם מדברים לנו על דמוקרטיה? תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, נמצא. אחריו חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, החוק הזה אין בו לא שקיפות ולא נוהל תקין ולא מינהל תקין, כולו סימון ותיוג. ואין בסימון ותיוג, כמו סימון מוצרים באירופה. בדיוק, שאתם מתנגדים כל כך, אבל עכשיו אתם תומכים. אתם תומכים. אתם מסמנים את המוצרים שלנו ואנחנו מסמנים את המוצרים שלכם. אתם תומכים עכשיו פתאום.

אני מקריא את מה שאמר ראש הממשלה על החוק הזה, חוק העמותות. הוא אמר: אני לא מבין איך הדרישה לשקיפות היא אנטי-דמוקרטית, אמר נתניהו במהלך ישיבת הממשלה, ההפך הוא הנכון. במשטר דמוקרטי אנחנו צריכים לדעת מי מממן עמותות כאלה ואחרות, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה. אז אני שואל, אדוני ראש הממשלה: אם אתה תומך בבדיקה ובשקיפות של כל העמותות, גם מימין, גם משמאל, גם מלמעלה, גם מלמטה, אז למה החוק הזה מדבר אך ורק על עמותות שהן עמותות שמאל, עמותות שמתעסקות אך ורק בזכויות אזרח, עמותות במגזר הערבי? איפה זה כתוב בחוק? כתוב שרק ממדינות זרות.

רק מדינות זרות. אה, מדינות זרות, רק מדינות זרות. למה לא תורמים פרטיים? רבותי, רבותי, חברי הכנסת. למה לא תורמים פרטיים?

תגיד לי, עודד. חבר הכנסת עודד פורר וחבר הכנסת רוברט אילטוב, עוד מעט תוכלו לדבר גם.

למה

תורמים פרטיים עלומי שם, חסויים, אתם לא אומרים שום מילה על זה, תמכנו גם בחוק של חברת הכנסת לבני.

יהיה לנו מספיק זמן גם בוועדת החוקה לדון על החוק הזה, וודאי שנגיש הרבה הסתייגויות ונשמיע את הדעה שלנו, אבל אני רוצה להקריא משהו לחברי מהאופוזיציה. לחברותי הקרובות ביותר רויטל סויד, יעל גרמן, מיכל רוזין, שאיננה פה, וקארין אלהרר גם, אני מקריא שיר שכתב מרטין נימלר, שהיה כומר פרוטסטנטי גרמני שהתנגד לנאציזם. 1936. ותשמעו מה שהוא אמר, אני חושב שחברתי רויטל פעם ציטטה את זה, ואני מזכיר לך עכשיו,

את מה שהוא אמר: תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים, תשמעי, חברת הכנסת עאידה תומא, אבו מערוף, תחילה הם באו, אם אפשר רק לקצר.

ולקחו את הקומוניסטים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי קומוניסט, ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי סוציאליסט, ואז הם לקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי, ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי יהודי, ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. תחשבו על זה. תודה, אדוני חבר הכנסת אוסאמה סעדי. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, ואחריו חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נציג הממשלה, אפשר להמשיך בלי נציג ממשלה? השר יצא לרגע אחד. טוב, בסדר, אני אמשיך. אפשר להמשיך, הוא ביקש. חוק הסימון והדה-לגיטימציה של העמותות הוא חוק אנטי-דמוקרטי, שסולל את הדרך לרמיסת חופש הביטוי וצמצום המרווח הפוליטי החופשי. אני לא אדבר על ההיבטים החוקתיים של אי-חוקיות החוק הזה. את העניין הזה העלו הארגונים לזכויות האדם, כולל האגודה לזכויות האזרח והמכון הישראלי לדמוקרטיה. שני המוסדות האלו מתנגדים ודוחים את החוק על הסף, ומן הראוי וההגון היה שמציעי החוק והממשלה היו מביאים את זה בחשבון לפני ההצעה, ולכן העניין הוא פוליטי לחלוטין. החוק הזה סולל דרך לדיקטטורה שלטונית, והוא לא רק התחלה של סכנת פאשיזם, אלא הוא מהווה צעדים מתקדמים ליישומו. האם על-ידי הגבלת המימון פעילויות העמותות יפסקו? מובן שלא. האם זו מטרת החוק? האם מציעי החוק יכולים לענות בכנות על מטרתם בחוק הזה? במקום להגיד שהמלך עירום ולהעלות לשיח הציבורי את הצורך בסיום הכיבוש והפסקת ההתנחלויות, אנו בפני חוק שפוגע בזכויות יסוד, שחקיקתו אינה מגבירה את השקיפות, אלא זו תהיה רדיפה פוליטית, סתימת פיות ושלילת דעות אחרות שמתנגדות לכיבוש ולמה שיש. המטרה העיקרית של החוק, להסתיר מהציבור ומהעולם את מה שהולך בשטחים תחת הכיבוש ולדכא כל ניסיון שמגנה אותו ומגלה את הפנים האמיתיות של הכיבוש. כמו כן, מטרתו של החוק הזה היא דה-לגיטימציה של השיח הציבורי הלגיטימי נגד המשך הכיבוש, ועוד לקדש יותר ויותר את פולחן הפרה הקדושה. בעבר היו הצעות דומות במטרה לפגוע בעמותות בעלות אג'נדה שונה מזו של הממשלה, והן לא קודמו עקב פגיעתן הקשה בזכויות האדם, פגיעתן הקשה בדמוקרטיה. הרי יש חוק עמותות, והוא מחייב שקיפות ודיווחים על תרומה העולה על 20,000 שקל, וכל ארבעה חודשים גם דיווחים לרשם העמותות. לכן, מובן שהמטרה של החוק הזה היא דה-לגיטימציה של כל מה שנקרא דמוקרטיה ושקיפות. אף שמציעי החוק בטענתם מבקשים איסור התערבות לא לגיטימית של מדינות זרות, יש לציין שאותן מדינות זרות, ברוב המקרים תורמות להרבה תחומים חברתיים, כולל רפואה ותרבות, בישראל. אם מדברים על דמוקרטיה, אז לא ככה מתנהגים במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית אין להגביל פעילות פוליטית,

ואחרת, על-פי השקפת עולמם הפוליטית, תודה, אדוני. של חלק מהאוכלוסייה במדינה, תוך ניצול הכוח הפוליטי של אותה קבוצה שולטת. החוק הזה הוא חוק אנטי-דמוקרטי, חוק לא לשקיפות, הוא חוק שמתחיל סלילת דרך של דיקטטורה. צריך להוקיע אותו ולא לאשר אותו. תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חברת הכנסת סתיו שפיר. שלוש דקות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, הדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אלא המבחן האמיתי לדמוקרטיה הוא שמירה על זכויות המיעוט וזכויות אדם. אין דמוקרטיה בלי שני המרכיבים האלה, אחרת היא דיקטטורה. הממשלה הזאת בועטת בשני העקרונות האלה ברגל גסה על-ידי חקיקת חוקים גזעניים רבים וממשיכה לדרדר את המדינה לכיוון של פאשיזם. סיעות הקואליציה, לפי מה שנודע לנו, החליטו פה-אחד לתמוך בחוק השעיית חברי כנסת, וזה לפי התנהגות נאותה, אני לא יודע מה ההגדרה של "התנהגות נאותה", אז גם זה כנראה לפי שיקול דעתו של ראש הממשלה, אני לא יודע אם זה או אחר, וזה בניגוד מוחלט לעקרונות הדמוקרטיה, כי הפרלמנט הוא לא בית-משפט, ומי שיכול להרשיע הוא אך ורק בית-משפט. לפי החוקים הקיימים, מי שהורשע בעבירות עם קלון ישר מושעה מהכנסת, הוא לא יכול להמשיך להיות חבר פרלמנט, ואם אני רק אזכיר לראש הממשלה, יושב-ראש הסיעה שלו היה במקום הזה. אז זה החוק בעצם. מי שבחר בחבר הכנסת הוא זה שיכול לקבוע אם הוא לא רוצה שהוא ימשיך לקדנציה נוספת. בדמוקרטיה, מי שאינו מסכים עם דעותיך, מי שנגדך ונגד העמדות שלך, לא חייב ולא בהכרח שהוא נגד המדינה. אז המדינה היא לא אתה, המדינה היא המנהיג רק בדיקטטורות. זכות הציבור לדעת היא לא רק זכות שניתנת רק על-ידי העיתונות או התקשורת,

לצערי, הרבה הרבה אנשי תקשורת, התפקיד שלהם הוא רק להסית ורק לעודד גזענות כל עוד מדובר באוכלוסייה הערבית או בחלק מהשמאל. זכויות האדם הן לשמור על צלם אנוש, לפרסם ולהודיע גם על מקרים של פגיעה בזכויות אדם, כדי לשמור על צלם אנוש וכדי להציל את המדינה מרודנים ולהציל את הרודנים האלה גם מעצמם. בהרבה מקרים עמותות נכנסות ונותנות מענה אם המדינה נכשלה. יש הרבה עמותות שעובדות בתמיכה ובעזרה חברתית, משפט אחרון. באמת, יוסי. יעל, את עוד מעט מדברת,

מעל הדוכן. ככה בקושי שומעים אותך.

שלהם. אני בא ואומר שוב באופן חד-משמעי, תודה, אדוני. אפשר שאתן צודקות.

חד-משמעי: הסיפור כאן הוא לא העניין של השקיפות, אדוני היושב-ראש,

תדברי. זמנך חופשי עד שיבוא שר. אני לא מדברת כדי לדבר, הנה, השר נכנס, אוקיי. אני מדברת כדי שאנחנו נוכל לקיים פה דיון עם הממשלה על החוק הזה.

השר נכנס, הוא ביקש. אנחנו לא אמורים להגיע לכאן כדי לדבר עם עצמנו,

אז תשמעו סיפור על שרת המשפטים איילת שקד: ברגע שהיא הכריזה על החוק שלה, אני פניתי אליה במכתב אישי. בירכתי אותה על כך שהיא פועלת למען שקיפות ועל שהכריזה על מאבק השקיפות כחלק ממאבקיה. אני מסכימה על כך שמאבק השקיפות לא צריך להיות עניין של ימין ושמאל, ויותר מזה, הייתי מצפה שכל פוליטיקאי שנכנס למשכן, בעיקר בתקופה הזו שאנחנו שומעים יום אחרי יום על עוד סיפורי שחיתות, יילחם גם הוא למען שקיפות ויניף את הדגל הזה. כתבתי לשרת המשפטים שאני מבקשת שחוק העמותות יחיל שקיפות מלאה על העמותות. וכחלק מהשקיפות הזו, ביקשתי משרת המשפטים להורות לרשם העמותות, שנמצא, שכפוף לה למעשה, לפרסם את רשימת העמותות שמקבלות חיסיון.

יש עשרות עמותות שמקבלות חיסיון על תרומות של מעל ל-20,000 שקלים, לפעמים תרומות של מיליוני שקלים. אני ביקשתי ממנה להבין מי הן העמותות האלה. עונה לי שרת המשפטים ששקיפות, כך היא כתבה, היא לא ערך מוחלט. ויש תורמים לעמותות, ואני מצטטת: "שעשוי לבקש לעשות זאת במסגרת מתן בסתר או לבקש חיסיון ביחס לתרומתו משלל סיבות אלטרואיסטיות". כלומר, יש תורמים שהם אלטרואיסטים, אבל יש תרומות שהן בעצם איזו קונספירציה קיצונית להשמדת המדינה, ועליהן צריך לדווח. הזמנתי את השרה איילת שקד להגיע ולתת על כך דיווח בוועדת השקיפות, היא סירבה להגיע. ואז הלכנו לדוחות של רשם העמותות כדי לקבל את הפרטים, והפלא ופלא: רשם העמותות, אדוני היושב-ראש,

כמה דוחות שונים. מופיעים שם שמות של עמותות. דוח אחד הוגש לבית-המשפט, אחד לעתירה של התנועה לחופש המידע, אחד הגיע אלינו,

עשרות עמותות, אבל הן לא חופפות. ואז מה התגלה? שיש כל מיני עמותות שמקבלות חיסיון, אבל זה אפילו לא מדווח. עמותה אחת בטח שמעתם עליה, קוראים לה "אם תרצו". המנכ"ל שלה לא מזמן התפטר בגלל קמפיין הסתה מכוער כנגד גיבורי התרבות של מדינת ישראל. אותה עמותה, משפט אחרון. לא דיווחה, שנייה. יש לי כמה דברים להגיד והשר לא היה. אני מבקשת עוד קצת זמן. אותה עמותה, אני נותן לך עוד דקה. לא דיווחה על תרומותיה. קיבלה אישור רטרואקטיבי על אותו חיסיון, על התרומות שלה, וזאת בשעה שהיא גם קיבלה תמיכה של עשרות-אלפי שקלים מהמדינה על חשבון הכסף של כולנו. אבל ל"אם תרצו" מותר לא לדווח על התורמים, כי הם כנראה קרובים לשרה איילת שקד. יש עוד עמותות שלא מדווחות על התורמים שלהן. אחת מהן היא הקרן לטיפוח הרעיון הציוני. זה שם שנשמע,

אבל מדובר בעמותה שהיא עמותה של חברת-הבת של "אמנה". אני מניחה ששמעתם על "אמנה" לאחרונה בתחקיר המדהים שפרסם רביב דרוקר בערוץ 10 בשבוע שעבר, אותה חברה ש-14 מתוך 15 העסקאות, עסקאות הנדל"ן שלה, התבררו כמזויפות, בנוגע לשטחים בהתנחלויות. ועמותת-הבת, העמותה של חברת-הבת קיבלה ב-2013 תרומות של 37 מיליון שקלים, שביחס לרובן, שוב, נא לסיים. הם לא דיווחו לרשם העמותות על מקור התרומות. אבל זה, כמובן, בסדר. בעיקר מאחר שראשי העמותה, חלקם חברים במחתרת היהודית וטרוריסטים מורשעים,

הם גם חברים של איילת שקד ונפתלי בנט. וזה לא הסוף. גם מועצת יש"ע שכחה לדווח, תודה. על מענקי הקפאה שהיא קיבלה. ועוד, ועוד, ועוד.

אני מבין שהרשימה ארוכה, אבל את חייבת לסיים. ורק, ורק, אבל הרשימה הזאת חשובה, אדוני.

אבל אני חושבת שאמרתי דברי טעם.

הוספתי לך דקה.

איילת שקד ושרי הבית היהודי מפחדים משקיפות.

אז העובדה שמה שאנחנו רואים פה זה שמחנה אחד נלחם על שקיפות ומחנה אחר נאבק בכל כוחו כדי שלא תהיה

במידת הציונות של השר אורי אריאל?

בעיני הוא עושה מעשים שמסכנים את הציונות. אני מפקפקת בציונות שלו? אנחנו רואים את הציונות בצורה שונה. למה אם מביאים חוק שנועד לייצר שקיפות, למה הוא חד-צדדי? מה הפחד הגדול? תגידו לי. מה הבעיה עם זה שתהיה שקיפות גם לגבי אותם אנשים פרטיים שתורמים כסף? אני רוצה לדעת מה האינטרסים שלהם.

עזבו את השקיפות הפוליטית לצורך הנושא של השפעת מדינות על הפוליטיקה הפנים-ישראלית. אני לפחות מסכימה עם העניין הזה.

אני רוצה לדעת את זה.

אבל אני רוצה לדעת גם מה האינטרסים העסקיים של אנשים שתורמים כסף לשרים מהבית היהודי או לשרים מהליכוד. ואדוני היושב-ראש, מי שבודק רואה שאת מרבית התרומות מחו"ל, בפריימריז, מקבלים לא שרים ולא חברי כנסת מן השמאל, מן המחנה הציוני או ממרצ, אלא אנשים שיושבים בימין. האם אי-פעם,

זה גרם לי לפקפק במידת המחויבות שלהם למדינת ישראל או לציונות? אפילו לא לדמוקרטיה. ואתם יודעים מה, זהו יום מאוד קשה לדמוקרטיה הישראלית. אני חתמתי על מכתב נגד פעילות "שוברים שתיקה" בחוץ-לארץ. אז מה? האם זה הופך את הציונות שלי ליותר חזקה בגלל זה?

זה בסך הכול אומר שאני לא מתנצלת על העובדה שאני ציונית, על כך שאני רוצה לגדל כאן את ילדי, ועל כך שכל מי שיושב אתי במפלגה רוצה לגדל את ילדיו כאן,

במדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא מוכנה שניכנע לשיח המתנצל שדורשים מאתנו שרים מן הימין. גם לא שרת המשפטים. באומץ הייתה צריכה שרת המשפטים לבוא ולהגיד: שקיפות מכל הצדדים. שקיפות, זה משרת את כולנו. למה אני לא יודעת מי הם התורמים של "אם תרצו"? למה אני לא צריכה לדעת מי הם התורמים של "אם תרצו"?

אני רוצה לדעת מי הם האנשים שחשוב להם לתרום לארגון כל כך קריטי וכל כך חיוני, שעושה פה קמפיינים של "שתולים" כלפי אנשים שבאמת באמת יש להם רגל ויד בבניית הארץ הזאת, גם אם הם לא מסכימים עם הימין, גם אם הם לא מסכימים עם השרה שקד. איפה אנחנו ולמה אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת? אפשר להיות ציונים מימין, אפשר להיות ציונים משמאל, אפשר לאהוב את ישראל בלי פחד. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי.

אני רואה שהיא לא נמצאת באולם, חבר הכנסת מאיר כהן.

עליזה לביא. שלוש דקות. חברי וחברות הכנסת, השעה כבר מאוחרת. אנחנו כבר רגילים לשעה הזאת בכל יום שני.

מאוד מוקדם.

אבל עדיין ספסלי הקואליציה כמעט ריקים לחלוטין.

אני פונה לחברי הממשלה הווירטואלית שלא קיימת פה, ולחברי וחברות הכנסת הווירטואליים מהקואליציה שכמעט לא קיימים פה, ואומרת לכם: אתם מבקשים לסמן את ארגוני השמאל במעטה של הגברת שקיפות, אבל בעוד כל התרומות שארגוני השמאל מקבלים מדווחות, רשומות, גלויות לכול באתר רשם העמותות, עמותות הימין, לצערי הרב, נהנות מחיסיון. משנת 2006 עמותת אלע"ד הכניסה לכיסה 426 מיליון שקלים, עמותת מועצת יש"ע, 22 מיליון שקלים ממקורות עלומים, או כמו שמתן פלד, בכובעו כרשם העמותות של "אם תרצו", קורא להם, "יהודים טובים". ואני מאוד אשמח לשאול, ולצערי הוא לא נמצא פה, את הלוביסט של הארגון שרץ והגיש את חוק השתולים שלו, בעקבות הקמפיין המסית והנורא שלהם, שסימן אנשים ספציפיים כמטרות חיות, מי הם אותם יהודים טובים? מי תורם להם? ואם הידיים שלהם כל כך טהורות וכל התורמים הם יהודים טובים וטהורים, מדוע הם מפחדים ולא מפרסמים את הנתונים האלה? ולצערי הרב, כל הדיון הזה על מדינות זרות שמגיעות מכאן ומתערבות משם, כל מיני אמירות שבאות להפחיד ולהסית את הציבור נגד עמותות השמאל, וזה לא רק עמותות השמאל, זה השמאל כולו, שוכחים שנציגי ההתנחלות נמצאים כבר שנים, אפילו בתפקידים רשמיים, בקרב אומות העולם השונות, מככבים על במות העולם ומודיעים לעולם כולו שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. זה לא פוגע במדינת ישראל, זה והמשך הכיבוש, כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון. זה לא פוגע. מה שפוגע זה שיש אנשים במדינת ישראל שחושבים אחרת מהממשלה. קוראים לזה פאשיזם, דרך אגב. כשאתה חושב שמי שחושב שונה מראש הממשלה הוא נגד המדינה, זה פאשיזם. בדמוקרטיה מותר לחשוב שונה מראש הממשלה וממדיניות הממשלה שלו, ועדיין זה בסדר. אתם יודעים, דיבר פה ראש הממשלה על כבוד לאומי, בשם הכבוד הלאומי אנחנו לא יכולים להרשות שחברי כנסת ינהגו כך או אחרת. אז בואו נדבר על הכבוד הלאומי, על זה שהעולם מאס בך, ראש הממשלה, מאס במדיניות של ממשלת ישראל לכבוש ולא להביא שום פתרון ולא להציע שום תקווה, שום חזון, לא לעם בתוך מדינת ישראל, משפט אחרון. ולא בהתנחלויות. ואומרים לנו בארצות-הברית שהחוק יפגע בדמוקרטיה הישראלית, ומדברים אתנו באמת על החשש הכבד שלהם, ומובן שהם אומרים בצורה חד-משמעית שבין זה לבין החוק שלהם לגבי סוכן זר אין שום קשר. וחברי השדולה, בכך אני מסיימת, זה חשוב לומר, חברי השדולה למען ישראל באירופה פנו לנתניהו ופנו אלינו, חברי וחברות הכנסת, ואמרו: חוק השקיפות הזה מדאיג ביותר. ולא מדובר רק בחברי פרלמנט מהשמאל. גם חברי פרלמנט שהם חברים בשדולה למען ישראל שיגרו מכתב בהול ואמרו: חבר'ה, עצרו את זה, זה מסכן את מערכת היחסים שלנו.

אלה המדינות שתורמות לנו, מגינות עלינו בכל העולם. עם כל הכבוד, אם רוצים כבוד לאומי, צריך להתייחס אל עצמנו קודם כול בכבוד.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יעלה חבר הכנסת מאיר כהן, ואחריו, חברת הכנסת עליזה לביא. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני חייב להגיד ש"שוברים שתיקה" די מכעיסים אותי, ואני חייב להגיד שעוד עמותות מכעיסות אותי בדברים ובשיח שהן מנהלות גם בארץ וגם בחו"ל, וזה גורם לי להתגרד באי-נוחות, וזה גורם לי לכעוס, גם לי וגם לבני וגם לחברי, אבל אין בזה ולא כלום עם הצעת החוק הזאת. מפלטם של אנשים מבולבלים, שלא בטוחים בדרכם, הוא לסמן את האחר, וזה מה שעושה הצעת החוק הזאת. לא ברור לי למה אנחנו עסוקים בסימונים שלא נשים. הרי ברור לך, אדוני היושב-ראש, כפרלמנטר ותיק, שאפשר להכיל בתוכנו דעות גם אם אנחנו לא מסכימים אתן, שאפשר להכיל בתוכנו אמירות, גם אם הן מכעיסות אותנו. אבל, למען השם, מה בין זה לבין לסמן עמותות? אלוהים אדירים. שערו בנפשכם שאנחנו נעבור ונראה שלטים במדינה דמוקרטית, שבצד מסומנים מי אנחנו ומי תורם.

אם מציעי החוק היו באים ואומרים שגם תרומות של אנשים פרטיים, גם שם תהיה שקיפות. אבל כשעושים הבדלה ורוצים לעשות הפרדה בין אלה שאתנו, וזה לגיטימי ואלה יכולים לא להיות שקופים והכול מותר, אבל אלה שלא חושבים כמונו, אותם נסמן. אז זה סימונים בתרבות, ושמעתי עכשיו שגם ועדת סל התרבות במשרד החינוך, שהיה לי כבוד להכיר אותה ולהימנות עם חבריה בזמני, כמנהל בית-ספר, גם היא עוברת איזה סוג של שיפוץ. גם שם יסמנו אנשים שהם "משלנו" ו"לא משלנו". על כן, זו באמת הצעת חוק מיותרת. אתה יכול לא להסכים עם מה שהם אומרים ולהתנגד לכל מילה, אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. אנחנו נמצאים באיזה מצב של דמוקטטורה, ככה אני מרגיש, וזאת התחושה בציבור, שאם אני לא יכול להתווכח ואם אני לא יכול לעמוד ולהגיד את דעתי, ואם מישהו מכעיס אותי, מייד אני מסמן אותו. מזל שבינתיים סיפור השתולים נרגע, כי שתולים זה בוגדים, ועמותות מסומנות זה להגיד לציבור: תיזהרו, הם לא מתוכנו, הם הבוגדים. צריך, חבר הכנסת כהן, אל תסמן אותנו, עודד, עודד, אני לא מפריע לך, כן. אם מדברים על שקיפות, כבוד היושב-ראש, אז צריך ללכת לשקיפות של כל העמותות, לא שלעמותות הימין מותר לעשות ולהסתיר את המידע ואת המקורות שלהן, ולא רק לדבר על תמיכות מממשלות,

כדי להנציח את הכיבוש ולפגוע בעם אחר.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. תעלה חברת הכנסת סתיו שפיר, ואחריה, יוסף ג'בארין. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, תודה לך, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על שרת המשפטים ותגובתה על חוק העמותות של

דקות.

למדינת ישראל. רק פה,

תפסו אותי נציגי "שלום עכשיו" ושאלו אותי: אתם באמת? מה

שימוש ציני, וצריך לבוא ולבדוק

זה באמצעות הדיאלוג בין מדינת ישראל לבין המדינות הללו, הבנה שבאמת צריך לבוא ולמצוא מודל,

וביחסי חוץ תקניים, בטח עם מדינה כמו נורבגיה, ושר החוץ

שקיפות היא המילה השנייה לרדיפה פוליטית, מישוש היא המילה האחרת של רמיסת כבוד האדם, הרחקת חברי כנסת היא רמיסת הבחירה של האזרחים בנציגים שלהם, ובדרך גם רמיסת הדמוקרטיה, כיבוש זאת המילה הסותרת את המילה סכסוך. זה לא עניין רק של מכבסת מילים, זאת הצהרה גלויה על זה שציד המכשפות התחיל, וזאת הצהרה גם כן שעונת הרדיפות כבר הגיעה והיא בדלת. מי שמדבר על שקיפות ומי שרוצה לחשוף מידע, וזה נאמר כבר כמה פעמים, וזה כל כך חשוב לו, כי השקיפות היא חלק מהכבוד הלאומי, יכול להיות שאני כערבייה לא חלק מהכבוד הלאומי, אז אני לא מבינה מה זה שקיפות, כי אני לא מבינה מה זה הכבוד הלאומי שדיברו עליו היום. מי שרוצה לחשוף מידע לציבור, אז שיחשוף באמת מאיפה מגיעים הכספים לכל הארגונים שהוזכרו על-ידי שאר חברי

בבקשה. תגידו, למה "אם תרצו" יכולה לנהל קמפיינים בעלויות כאלה? מי תורם להם את הכסף הזה? תגידו מי תורם למועצת יש"ע. את יכולה לשאול את האתר מי תורם, אורן, עונת החיסול הכללי,

עונת החיסול הכללי שפתחה בה ממשלת נתניהו היא בעצם חיסול כללי של כל קול שפוי במדינה הזאת. היא חיסול של כל הנאבקים למען חשיפת, כן, חשיפה, אבל חשיפת העוולות המבוצעות נגד זכויות אדם, נגד כבוד האדם, וחשיפת כל הפשעים,

הפשעים של הכיבוש. כבר לא מאמינים לכם.

החוק הזה בא לחפות על חוסר היכולת, האימפוטנציה של נתניהו וממשלתו, לספק תשובות לציבור הכללי, לציבור של אזרחי מדינת ישראל קודם כול, שאלות שקשורות בביטחונם, שאלות שקשורות במחייתם, משפט אחרון. בכבודם. לא, אני, קטעו אותי כמה פעמים, אני רוצה להמשיך.

אני יושב פה.

העיר הערות ביניים, את לא הפסקת לדבר, אבל אני אאפשר לך לסיים עוד חצי דקה. חברים, מי שהגן בבוקר, ומי שהשתתף בהמולה, ומי שהשתתף במסע ההסתה בבוקר, צריך להבין שזה גם כן חלק מהמאבק נגד החוק הזה. אי-אפשר להשתתף במסעי הסתה ולהגן על הדמוקרטיה.

כל פעם שרוצים להעביר חוק, חבר הכנסת אורן חזן.

אנטי-דמוקרטי, חבר הכנסת אורן חזן.

אני לא, אתה רוצה שאוציא אותך בחוץ? אתה קורא פעם אחר פעם, אתה מפריע. עוד יגיע, נא לסיים. היום אולי, אולי, שיצליחו להסית, דוכן הכנסת. נגד האוכלוסייה הערבית, אבל בדרך, עד שיגיעו לשם, ירמסו את כל אלה שניסו להגן על הדמוקרטיה כדי שלא יעמוד מולם אף אחד. ואם לא נתעורר, תודה רבה. תודה רבה.

הערות הביניים שלך הן לא מכובדות. אתה לא מנהל את הישיבה שאתה תגיד לה "תודה רבה". אתה יכול, בסדר. לא מכובד לעמוד פה, את ראש ממשלה. אדוני,

לא מכובד לעמוד פה ולתת רוח גבית לאלה שמסיתים. אדוני, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? אני רק אומר. חבר הכנסת איל בן ראובן.

אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. רבותי, אותם חברים שקראתי בשמותיהם ולא יהיו

שעושה כל שניתן כדי לפגוע בתרבות עצמאית, יצירתית ואמיתית. וכל אלו הם רוח גבית ל"אם תרצו" שחטפו בראש ומתנצלים, התנצלות שמזכירה לי את התנצלות ראש הממשלה לערביי ישראל לאחר קריאתו הגזענית באשר לנהירת הערבים לקלפי. לחוק הזה ריח של פניקה, של היסטריה. אז באין פתרון אמיתי למאבק כנגד סכינאים בודדים בני 13 15, אתם יוצאים למלחמה בדמוקרטיה הישראלית? לסמן ארגונים ואנשים בשל דעותיהם? שיסביר לי מישהו מה החוק הזה יעזור לצה"ל, לשב"כ, למדינת ישראל במאבק נגד טרור. אז בואו אגלה לכם סוד קטן: אין פתרון צבאי למלחמה הזאת בבודדים, בילדים שלוקחים סכין ביתי ויוצאים לדקור ישראלים. שום אוגדה, שום טכנולוגיה, ובעיקר שום סתימת פיות וסימונים למיניהם של אנשים ודעות לא מוסיפים כהוא-זה לפתרון הבעיה. הפתרון הוא במקום אחר, בשינוי אמיתי במדיניות, ולצערי, אתם, ממשלת ישראל, לא שם. מה עושה החוק הזה? החוק הזה מוסיף ונותן חימוש רע למדינות בעולם שמחפשות כלי ניגוח מול מדינת ישראל, וחמור מכך, לוקח כלים ממדינות שרוצות לעזור לנו, ואנחנו צריכים אותן. אז אני מבין את הקושי שלכם, ממשלת ישראל, באין ביטחון לאזרחי המדינה, בציבור שמתחיל למאוס בכם, בדרך ההפחדה והניסיון לפגוע בכל מי שאומר לכם את האמת בפרצוף. אני רואה בעיני רוחי את אלו שהביאו אותנו למדינה, למדינה יפה ומתקדמת: בן-גוריון,

מנחם בגין, ואני מודה שבולט לי מנחם בגין, מנהיג מזרם אחר משלי, אבל מנהיג דמוקרט. חברים, בגין, זיכרונו לברכה, מתהפך בקברו. אני ממש שומע את קולו זועק למול המלחמה שהכרזתם, ממשלת ישראל, על הדמוקרטיה, ברעיונות ההזויים של סימון אנשים וארגונים בשל דעותיהם. אני עדיין מקווה שתשכילו לחזור בכם. ואם לא, אני מקווה שתמצאו את המקום והזמן, תודה. להתבייש במערכה המבישה שלכם בדמוקרטיה הישראלית. תודה.

רוברט, יקירי, אני לא נוהג להפריע, אז עוד משפט אחד ואני מסיים.

גם אתה, רוברט,

שער בנפשך שיהיה שלטון השמאל, ואתה עם האמירות שלך, שמקוממות אנשים אחרים, יצטרכו לסמן אותך.

זאת לא פעם ראשונה שמסמנים אותנו.

מהכנסת. אני מרגיש שוועדת האתיקה פגעה בעצמה.

אני עשיתי את המעשה הראוי, של לנסות לעזור למשפחות אומללות להביא את בניהן לקבורה. זה מה שניסיתי לעשות. אבל יש פוליטיקאי בישראל, שהוכיח השבוע עד כמה קשה המצב. אנשים שבימים כתיקונם מדברים על זכויות אדם, מדברים אפילו על שוויון, גם אומרים משהו על שלום צודק, אפילו נגד הכיבוש, נגררו אחריו. הוא עמד על הפודיום ודיבר בצורה מתלהמת על סמך שקרים, וכולם חשבו שיש פה משהו נוראי שקרה. אף אחד כמובן לא טרח להרים אלי טלפון לשאול מה היה.

אחד או שניים, דווקא ממפלגת העבודה, שהרימו טלפון לחברי, שמעו מה קרה, והם לא דיברו, ולא במקרה, כי הם שמעו את האמת. אבל מה לעשות, יש בפנינו מצב, איך אומרים, prova של הקטסטרופה. כאשר יש התלהמות, וכאשר כביכול נוצר מצב של חירום וסערה, אז אנשים אין להם העוגן המוסרי להיאחז בו, והם נסחפים בסערתו של נתניהו, והם עושי דברו של נתניהו, והם נותנים רוח גבית לנתניהו, גם אם הם מתנגדים לנתניהו. ודברים שנאמרים ביום רגיל, נעלמים כאשר אנשים מאבדים את העשתונות וכאשר יש סערה. ולכן המצב מסוכן, ואני רואה שאנשים, גם בשמאל,

יכולים לשתוק ולתמוך בעוולות נגד הציבור הערבי ונגד הפלסטינים כשיש סערה. זה היה בטבח באל-אקצא, 1990, כאשר השמאל הציוני תמך בממשלה, תמך בשמיר בימים הראשונים. אחר כך הוא התעשת והתחיל לבקר, ואז אני קראתי לזה סינדרום היום הראשון של השמאל הציוני, של פשיטת הרגל המוסרית.

ואחר כך מתחילים להיזכר ולשנות את דעתם. אני בטוח שחלק מהאנשים, לפחות אלה שיש להם מצפון כלשהו, ישנו את דעתם ויגידו: טעינו. יש כאלה שקהות הלב שלהם וקהות החושים, שום דבר לא יעזור, אפילו אם הם בשמאל,

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת יעקב פרי. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת, הצעת התיקון לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על-ידי ישות מדינית זרה, מיותרת ומסוכנת. החוק הקיים מחייב עמותות בהתנהלות שקופה, והרי ברור לכול כי הצעת החוק שמובאת בפנינו היום לא נועדה באמת להגביר שקיפות, אלא מטרתה היא פגיעה בארגונים ובעמותות שמבקרים את ממשלת ישראל. בפועל, כל שהצעת החוק הזו עושה הוא לפגוע בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, בלגיטימציה של ארגוני החברה האזרחית בישראל, ולהזיק לתדמיתה של מדינת ישראל בקהילה הבין-לאומית, אשר בימים אלה, לצערנו, שלילית ממילא. יש ערך עליון לשקיפות. יש שיטענו כי קיים צורך להגביר את השקיפות של כלל הארגונים והעמותות לגבי מקורות המימון שלהם. אך מדוע הממשלה מתעקשת לעשות איפה ואיפה ולא דורשת שקיפות גם לגבי תורמים פרטיים, שלהם אינטרסים שונים שאינם פחותים מאלו של ישויות זרות? מדובר ברדיפה סלקטיבית על רקע עמדות פוליטיות של ארגונים ועמותות מצד אחד של המתרס. צעדים שכאלה, שמטרתם סימון של עמותות וארגונים, ואשר מגובים בקמפיינים שמסמנים אנשים פרטיים ואישי תרבות, מערערים את יסודותיה הדמוקרטיים של מדינתנו היקרה.

חברי הכנסת המייצגים את חלקי העם השונים, אמונים על כך שכל אדם וכל ארגון יוכלו להשמיע את דעתם ברבים ללא חשש לרדיפה, בייחוד מטעם השלטון, כמובן בתנאי שאין מדובר בקריאות להסתה ובדברי שנאה.

עלינו להילחם על כך שכל אחד יוכל להשמיע את דעתו, גם כאשר זו מנוגדת לעמדתנו שלנו. נראה כי יש חוסר הבנה בסיסי של מהות הדמוקרטיה. בבסיסה של שיטת הממשל הדמוקרטית עומד עקרון הכרעת הרוב, אך אין משמעותו של עקרון הכרעת הרוב כי דעות אשר אינן תואמות את דעת הרוב אינן בנות זכות קיום. אל לנו להפוך לחברה שבה יש עריצות הרוב. חובתה של הדמוקרטיה להגן על זכותם של אנשים להביע את מגוון קשת הדעות ולקחת חלק בחיי היום-יום, תוך השמעת קולם באופן חופשי. הצעת החוק הניצבת בפנינו, אדוני היושב-ראש, מטרתה להרתיע ולהפחיד עמותות שמאל. אומנם איני מסכים עם רבות מדעותיהן של אותן עמותות, כמו שחולק אני על עמדות של עמותות מהצד השני של המתרס הפוליטי, אך עלינו להילחם על הזכות של כלל חלקי הציבור להשמיע את קולם ללא פחד וללא חשש רדיפה מטעם השלטון. מאוד כואב לי לראות כי שונאי ישראל עושים לא פעם שימוש בארגונים ישראליים על מנת להכפיש את תדמיתה של מדינת ישראל, אך יש דרכים אחרות, דמוקרטיות ויעילות יותר, להילחם על צדקת דרכה של מדינת ישראל ובדה-לגיטימציה.

אישורה של הצעת חוק זו היום יהווה סטירת לחי לדמוקרטיה הישראלית ויביא למכה אנושה לתדמיתה של ישראל בעולם, מכה קשה מזו שגורמת פעילות אותם ארגונים, כאשר הטיעון שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון כבר לא יחזיק מים.

תודה לחבר הכנסת יעקב פרי. יעלה חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. שלוש דקות, חבר הכנסת אילן גילאון, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר הבריאות, איך אני יודע,

שמדובר בחבורה של טרמפיסטים אופורטוניסטים, הייתי אומר טרמפורטוניסטים? הרי הוויכוח הוא איננו ויכוח פוליטי-אידיאולוגי של ימין מול שמאל. כאשר אתה רואה את זאת שדיברה קודם, המתקראת שרת המשפטים, אתה בעצם חושב לעצמך לא שהדור פוחת, אדוני, הדור נמוג. אם זו שרת המשפטים של מדינת ישראל, ממשיכת דרכו של יוסף בורג הגדול של המפד"ל, ואורן חזן הוא ממשיך דרכו של ז'בוטינסקי, אנה אנו באים, אדוני? וכאשר אתה צריך לחשוב מי מוציא את דיבתה של ישראל רעה בחוצות, זאת המציאות הזאת, ששרת המשפטים היא זו שאיננה יותר מאשר הזרוע המדינית של נוער הזוועות בתוך הממשלה, שהיא באה מתוך אותו בית-מדרש שממנו צמחו אזובי הקיר, והיום הם הפכו לזרם המרכזי. אדוני, השאלה המרכזית היא: פטריוטים או אידיוטים? על מה אנחנו מדברים? על מה בוכה הנביא, אדוני? זוהי דיבתה של מדינתנו רעה בחוצות, עד כדי כך שאני יכול להגיד לך שהיום אני סומך יותר על כנותן ועל כוונותיהן הטובות של מדינות זרות לעומת ממשלת האפסים הזאת שישנה כאן, שמקיימת כל דבר כמו אותם כלבים שמנסים לסמן את המגרש שלהם. הרי לצורך כך בא החוק הזה, אדוני. אין בו שום צורך, אין פה שום חוסר שקיפות. על מי אנחנו סומכים יותר, על סוחרי הנשק והמהמרים שתורמים לאיילת שקד, או על הולנד או על שבדיה? בוא נאמר בכנות על מה אנחנו מדברים? לכן הצורך בכך, אדוני, איננו צורך אמיתי. הוא צורך להראות:

אנחנו שולטים. ככל שאתה חלש יותר, ככה דרושים לך סימנים של כוח גדולים יותר. זה מה שההצעה הזאת מבקשת. אני רוצה שתבין שבכל צורה ובכל מקום אנחנו מדברים שוב ושוב על אותן חברות קש של זייפני האדמות בשטחים, של אלה שקונים ועושקים ורומסים וגונבים. פטריוטיזם, אדוני, זה לשמור על נכסי המדינה, לא לקחת אדמות של אחרים, פטריוטיזם במקרה הזה הוא מפלטם של המנוולים, אלה שאינם מסוגלים לומר מילה אחת אמת בלי להסמיק. ראיתי את השרה, ראיתי את שפת הגוף, כמשל היא. זאת מדינת ישראל, ממש כמו שבזמנה, את צרפת ייצגה אותה נערה, זה מה שהיום מייצג אותנו. לכן האנשים האלה הם דיבתה הרעה של מדינת ישראל. אבל אנחנו לא ניפול. עם כל התחושה שאולי שורתנו לא מסודרת במידת-מה כמו שאומר ברכט, אנחנו לא ניפול, ואנחנו לא ניסוג.

כי זה הקרב על הבית שלנו, תודה, אדוני. בעידן של ליקוי מאורות. האנשים האלה הם האטד שאם לא נשים לב ישרוף את ארזי הלבנון, אדוני. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. יעלה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רק לפני כשלוש-ארבע שעות פגשתי במשכן הכנסת את שגריר האיחוד האירופי בישראל, והאמת היא שהוא עדיין לא מבין מה רוצים בהצעת החוק הזו.

בנאיביות שלו, אולי, הוא שואל, בדרך כלל חברות שמתיימרות להיות דמוקרטיות דווקא מתגאות שהן מקבלות תקציבים מהאיחוד האירופי, הרי אנשים נאבקים כדי לקבל תקציבים מהאיחוד האירופי. אם נסתכל על רשימת המדינות שתומכות בעמותות, מושא הדיון, אלה מדינות כמו שווייץ, שוויצריה, נורבגיה, בלגיה, הולנד, צרפת, שווייץ ושוויצריה?

מה מבייש את הממשלה הזו שמדינות דמוקרטיות כאלו תומכות בפעילות של הגנה על הדמוקרטיה וזכויות האדם? ואם דיברנו על האיחוד האירופי, גבירותי ורבותי, אנחנו מדברים על השותף הכלכלי הבכיר ביותר אולי לכלכלת ישראל. אז לתמיכה כלכלית, ליחסים עם הממשלה ולתמוך בכלכלת ישראל זה הכול מצוין ויפה, ופשוט כל הזמן לוחצים ליותר שיתופי פעולה, וכשזה מגיע לפעילות של הגנה על הדמוקרטיה, זו ממש הכותרת של הפעילות, והגנה על זכויות האדם, פתאום זה נהפך למשהו לא לגיטימי? מאוד מוזר.

אז כנראה זו לא המטרה האמיתית, האיחוד האירופי הוא לא המטרה האמיתית, המדינות הדמוקרטיות הללו הן לא המטרה. המטרה כאן היא להמשיך ולפגוע בארגוני זכויות האדם, שהם אולי נשארו האור האחרון בקצה אותה מנהרה של דיכוי זכויות אדם גם בתוך המדינה, ושל דיכוי זכויות העם הפלסטיני בשטחים הכבושים. אני רוצה להגיד לכם שיש חוט מקשר בין הצעת החוק הזו לבין ההצעה שראש הממשלה מקדם בעניין השעיית חברי הכנסת. אמרנו את זה, גם אם יש 119 חברי כנסת שמבקשים להשעות את אותו חבר כנסת אחד שנותר, זה הליך לא דמוקרטי. אותו חבר כנסת נבחר על-ידי הציבור, נבחר על-ידי תומכיו, הוא מייצג עשרות אלפים. מי נתן לכנסת, מי ייתן לכנסת את הסמכות הזאת לבוא ולהשעות אותו? אני חושב שהחוק הזה הוא חוק מסוכן.

הוא חוק מסוכן לחברה, הוא חוק מסוכן לדמוקרטיה, הוא חוק מסוכן לפעילות הפוליטית, והוא גם בא לסמן ולרדוף פוליטית בעיקר את הנהגת המיעוט, הן המיעוט ברמה הלאומית, אבל גם המיעוט ברמה של השקפה פוליטית. אסור לתת לחוקים הללו לעבור.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. תעלה חברת הכנסת קסניה סבטלובה, ולאחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ולאחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, צר לי לבשר את זה לאיילת שקד, כבוד שרת המשפטים, אבל יש כמה מדינות בעולם שיכולות לתבוע זכויות יוצרים על החוק שלה שהיא אימצה בשמחה כל כך גדולה. למען האמת מדובר לא רק בחוק אחד, אלא בסדרה שלמה של חוקים, חוק העמותות,

אבל גם חוק המישוש וגם חוק הגישוש, ואני לא יודעת מה יהיה הבא בתור, אבל בהחלט יש כיוון מסוים שממנו איילת שקד שואבת את ההשראה שלה. ולא, למדינות האלה לא קוראים ארצות-הברית, צרפת, בריטניה או נורבגיה. מדובר במדינות שנמצאות בתחתית של מדד הדמוקרטיה, כגון סין, מלזיה, אינדונזיה,

גם רוסיה של הנשיא ולדימיר פוטין. בשנת 2012, חברי היקרים, חוקק ברוסיה חוק שמחייב את העמותות שמקבלות מימון מחוץ-לארץ לחשוף את מקורות המימון, ליידע את השלטונות על כך וגם להירשם כסוכנים זרים. במהלך ארבע השנים האחרונות, ראו זה פלא, גברו ההתקפות והאיומים נגד מי שעובד בעמותות אלה שעוסקות בזכויות אדם, בייעוץ משפטי לקהילת הלהט"ב, עוסקות בחופש הביטוי, בחופש העיתונות ובעידוד הדמוקרטיה. רבותי חברי הכנסת, יש יותר מדי רעש. אתה שומע את הרעש מפה.

כלומר איומים מפורשים, ונאלצו להפסיק את פעילותן. בשנת 2015 עבר חוק נוסף באותה מדינה, ברוסיה, שמאפשר לאסור על ארגונים זרים לפעול בתחומי המדינה. החוק החדש יתיר לרשויות לתבוע ארגונים לא ממשלתיים זרים או חברות שיוגדרו בלתי רצויות, באשמה של פגיעה,

בביטחון המדינה, בלי הוכחה מהי פגיעה בביטחון. אנשים פרטיים העובדים בארגונים אלה עלולים להיכנס או להישלח למאסר של עד שש שנים. נשמע מוכר?

תוסיפו לכך מנה גדושה של הפחדה בלתי פוסקת מהתקשורת הנשלטת ביד רמה, רציחות פוליטיות במינון, ועידוד הלאומנות הקיצונית, ותקבלו את אותה תוצאה במדינת ישראל. כאשר תשלים השרה שקד את המהלך הזה שלה, וכאשר חבריה יחסלו סופית את פתרון שתי המדינות לשני עמים, נוכל לומר שפעם הייתה לנו מדינה יהודית ודמוקרטית ושמה מדינת ישראל. אז אין שום צורך לחכות, חברי היקרים, לראות כיצד ייושם החוק הזה שמציעה השרה שקד. במדינת ישראל אנחנו כבר יודעים הרי כיצד הוא ישפיע על חיינו: הוא ישאב את החיים מהחברה האזרחית, ומי שייפגע ממנו יהיו כמובן אזרחי ישראל כולם, יהודים וערבים כאחד, ימנים ושמאלנים, נשים וגברים, שבחסותה של איילת שקד ובחסות חברי הקואליציה,

מדינה שהייתה פעם יהודית ודמוקרטית, תהפוך למקום חשוך שמסוכן לחיות בו.

תודה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש.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 אין יותר מסוכן לדמוקרטיה מאלה שמדברים בשמה, או מאלה שטוענים שהם מגינים עליה, ובדרך להגנה עליה, בשם המושג דמוקרטיה מתגוננת, האמת שהם האויבים של הדמוקרטיה ולא האחרים, לא המיעוטים, לא העמותות, לא השמאל, לא כל אחר שחושב ראש הממשלה, הקואליציה או הרוב, שהם שונים ממנו. בדרך להגן על הדמוקרטיה רומסים את כל עיקריה. מה גם שקושרים לזה את מילת הקסם "ביטחון". היום ראש הממשלה עושה את הלינקג' הזה, השילוב הזה, בין העניין שהוא רוצה להגן על הביטחון של המדינה מהאויבים, והאויב, מתברר, זה כל מי שיש לו דעה אחרת שהיא נבדלת ושונה מהדעה של ראש הממשלה, ומשלב את העניין של דמוקרטיה במגננה. ראש הממשלה, כאשר הלך לוושינגטון, אמר שמדינת ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שהיא באמת דמוקרטית, ושם כולם עמדו על הרגליים ומחאו לו כפיים. אבל עכשיו, כאשר אנחנו בוחנים את מה שעשה ראש הממשלה, רק בבחירות האלה, רק בבחירות האלה,

מאז השתמש בהפחדה ובהסתה נגד האוכלוסייה הערבית, הוא בונה ובנה את ההון הפוליטי שלו על מסע הסתה והפחדה, נגד ערבים, נגד שמאל, נגד עמותות, נגד כולם, כדי שהוא ייזכר בספרי ההיסטוריה כראש הממשלה הישראלי שכיהן התקופה הארוכה ביותר, והוא מזמן עבר את בן-גוריון ואת האחרים. אוי לו למי שבונה את ההון הפוליטי שלו על חשבון ההסתה וההפחדה נגד האחרים.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. עד שהוא הגיע למקום כבר התאזן, התאפס, הזמן. שלוש דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברים וחברות, לא השאירו לי,

הרבה מה להגיד. תודה רבה. אפילו ידידי יעקב פרי התייחס מא' עד ת' לכל ההשלכות. לא השארתם לי. תראה, היום באמת אין לכם, אתם לא מתחשבים בדמוקרטיה. היום שני חוקים אנטי-דמוקרטיים שצועקים לשמים עברו כאן: חוק המסתננים, והחוק שאמור לעבור בזכות הכיסאות הריקים. אני רואה חולצה שחורה, כי זה אמור להיות יום שחור לחבורה שם. באמת יום שחור, והחולצה השחורה שאני רואה מסמנת את היום השחור של הבית הזה, שחוק כזה עובר. שני חוקים עברו היום, בשבוע שעבר, חוק המישוש, וכל שבוע מביאים לנו חוק תוצר ההזיות של קואליציה של 61. בזכותכם, אדוני היושב-ראש,

האנשים,

ש"ס ויהדות התורה והתחפושת ששמה כולנו, אבל מכם אני מצפה, נכון שלהיות בקואליציה, ליהנות ממנעמי הקואליציה, לקדם את האג'נדה של האוכלוסייה שלכם, זה מאוד חשוב. אבל כל זה חשוב, וצריך גם לשמור עלינו, איפה אנחנו נמצאים. אתה, כבוד היושב-ראש, בעצמך אמרת יום אחד, שאוי ואבוי לנו אם מרצ לא תהיה חלק מההוויה הפוליטית הישראלית. נכון, כבודו?

אבל אני אגיד לך מה, לא על חשבון הזמן שלך. אני אגיד לך משהו: לא פעם אמרתי, אתה גם אשם וגם אני אשם וכולם אשמים פה, יש פה איזה טירוף הדעת לחקיקה. אין עוד פרלמנט בעולם שמחוקק חוקים ברמה של מדינת ישראל. בפרלמנט בבריטניה מחוקקים חמישה חוקים, שישה חוקים,

פה יש טירוף הדעת. האחד גונב לשני את החוקים. אנחנו אחראים או הקואליציה, כולם ביחד אחראים לטירוף החקיקה הזה, ואני אומר לך, נעשה טוב אם נגביל את עצמנו בחקיקה, כי, אתה יודע, אני יושב בישיבות הנשיאות ואני זוכר שמזכירת הכנסת, בתחילת הקדנציה אמרה: עד הרגע הזה יש לי 3,400 חוקים בקנה. בתוך שבועיים. טירוף הדעת. טירוף הדעת זה להיות בכנסת העשרים עם קואליציה של, ומה שאמרתי לא על חשבון הזמן שלך. אני מוסיף לך את הזמן. אני אקבל כל החלטה שתקבל, אדוני. דיברת יותר מדקה, אבל אני סומך על זה. בכל אופן,

קואליציה של 61 מעזה להעביר כמויות של חוקים, חוקים דורסניים, קשים, עם השלכות מרחיקות לכת. כמו שהיום, שני חוקים מאוד קשים, חוק המסתננים וחוק העמותות, ובשבוע שעבר, חוק המישוש, בקואליציה של 61. ועכשיו חושבים, לפני סגירת המושב, איך להביא את החוק המטורף של השעיית חברי כנסת, השעיית חברי כנסת, ש-90 חברי כנסת יכולים להשעות חבר כנסת. תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת יעקב פרי. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, יום לאחר יום אנחנו מגלים שקשה מאוד לנהל פוליטיקה ראויה,

פוליטיקה שמנסה ככל האפשר למנוע מפוליטיקה אחרת להשאיר מאחוריה שובל של אומללות,

היום החליטה ועדת האתיקה להרחיק אותי ואת עמיתי מהכנסת. אני מרגיש שוועדת האתיקה פגעה בעצמה. אני לא נפגעתי.

כי אין גבול לתיאבון המטורף שאנחנו רואים.

תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייב בראשית דברי להתייחס למעשיהם של חברי הכנסת של בל"ד. אני חייב לציין כי הם מעוררים בי שאט-נפש, התנהגותם אינה מקובלת עלי ומעוררת בי סלידה. אבל אין הדבר קשור לחוק המוצע. החוק הזה הוא רימון עשן שבא לכסות על אי-עשייה. הממשלה הזו, אדוני היושב-ראש, לא מפסיקה לזרוק רימוני עשן שינסו לכסות על המחדלים והכישלונות שלה ועל חוסר העשייה בתחומים רבים. במקום להביא לכאן חוקים שיורידו את יוקר המחיה, חוקים שייאבקו בהון השחור ויגדילו את תקציב המדינה, חוקים שייאבקו בעוני או חוקים שיקלו את הביורוקרטיה הממשלתית, במקום חוקים שייטיבו את חייו של האזרח, במקום זאת אנחנו צריכים לבזבז את זמנה של מליאת הכנסת בחוק מיותר, טיפשי, שכל מטרתו להתנגח בעמותות שמאל, לסמן אותן ולקרוץ לאגף הימני, שכרגע אף אחד לא יושב בו. החוק הזה ריק מתוכן ולא מקדם כלום. האם החוק הזה יעצור את פעולתן של עמותות השמאל? לא, הוא לא יעצור, האם החוק הזה ימנע מהן לקבל תרומות מחו"ל?

הוא לא ימנע קבלת תרומות מחו"ל, כי לא תהיה שליטה על זה, האם החוק הזה יוביל לשקיפות? לא, הוא לא יוביל לשקיפות. כבר היום ניתן לראות את רשימת התורמים שלהן באתר האינטרנט. הכול גלוי והכול ידוע, הכול על השולחן, אז מה הצורך בחוק הזה, לעזאזל? ומה בכל זאת יש לנו פה? רטוריקה מתלהמת וחסרת פרופורציה, ריקה מכל תוכן אמיתי. החוק הזה מצייר את ישראל בעולם כמקדמת חקיקה אנטי-דמוקרטית ורודפת ארגוני זכויות אדם. הבעיה, שבדרך, כמו תמיד, הממשלה הזו גוררת את מדינת ישראל כולה לבוץ. אף שאין בחוק הזה כדי להצר באמת את פעולותיהן של עמותות השמאל, בפועל, מראית העין האנטי-דמוקרטית והרדיפה שהוא יוצר, עושים בנו שמות בזירה הבין-לאומית ומכפישים את שמה של מדינת ישראל. זהו פיגוע דיפלומטי. גורמי חו"ל ששוחחתי אתם,

משפט אחרון, ברשותך. ציינו בפני כי מדינת ישראל מאבדת את שפיותה הדמוקרטית. לאן אתם מובילים אותנו? תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת איימן עודה, אחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי, עמיתי חברי הכנסת וחברות הכנסת, הפרלמנט האתונאי הוא עדיין תפארת בכל ההיסטוריה, אבל מתי הוא קרס? בעידן שנקרא האוסטרקיזם היווני, כאשר חברי פרלמנט החליטו להשעות חברים אחרים מהפרלמנט האתונאי בשל דעות אחרות. זה מה שקרה וקורה בעצם לא רק היום הזה, לא רק בשנה האחרונה, אלא בשנים האחרונות. אנחנו נמצאים במדרון חלקלק של כרסום המרחב הדמוקרטי. שמעתי והשתתפתי בישיבה שמדברת על תרבות-נאמנות, ואני חושב, מה זה נאמנות? ולמי הנאמנות? ולאיזה ערכים הנאמנות? האם היא לימין הקיצוני? לימין המתון? למרכז? לשמאל הציוני? למי הנאמנות? במדינת חוק מענישים את מי שהפר את החוק, נקודה. הנאמנות היא מילה שנשאבת מעידן הפיאודליזם, כאשר דיברו על נאמנות בין העובד לבין האדון. הברית החברתית היום בין האזרח לבין המדינה היא האזרחות ולא הנאמנות. אבל אם בכלל שואלים על נאמנות, אז חשוב לחשוב האם לממשלה יש נאמנות כלפי אזרחיה, גם העניים, גם הערבים, גם אלה שיש להם תפיסה אחרת, או שאין לה כלל וכלל נאמנות כלפיהם? ראש המסיתים, נושא הדגל, מי שמכוון, הוא ראש הממשלה נתניהו. הוא עושה את זה לא רק מתוך גזענות מובנית, הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. הוא עושה דה-לגיטימציה לכל מי שחושב אחרת, רק בשביל לשמור על השלטון שלו. כך זה היה בכל הנאומים שלו. אני לפעמים מנסה לחשוב רק איך חבר כנסת מסוים תקף בצורה זו או אחרת, איך ראש הממשלה עמד פה והסית נגד קבוצה שלמה, איך הוא עמד עכשיו ודיבר על הכבוד הלאומי רק בשביל להסית עוד נגד החברה הערבית. אני שוב ושוב פונה אליכם, אני אומר לכם שהאוכלוסייה הערבית לבדה לא יכולה, אנחנו רק 18% תודה, אדוני. אבל בלעדינו אי-אפשר בכלל. זוהי המשוואה: אנחנו לבד לא יכולים, אבל בלעדינו אי-אפשר בכלל. לכן אל תיתנו יד לדה-לגיטימציה של האוכלוסייה הערבית. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת איימן עודה. תעלה חברת הכנסת שלי יחימוביץ, איננה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו. חברת הכנסת רויטל סויד, ואחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן, ולאחריו, חיים ילין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברותי חברות הכנסת, מירב בן ארי, אני אשמח שתקשיבי כנציגת הקואליציה היחידה כמעט. אני רוצה לשתף אתכם במחקר על מקורות המימון של תשע עמותות שמזוהות עם הימין הישראלי. המחקר הזה, שפורסם בדצמבר 2015, מתייחס לתשע עמותות, ובהן מועצת יש"ע, "רגבים", אלע"ד, המכון לאסטרטגיה ציונית, "אם תרצו", ששמענו עליה לאחרונה, ועוד כמה עמותות. כמה נתונים לפתיח: סך כל המימון של העמותות האלה בין 2006 ל-2013 היה 580.88 מיליון שקלים. מתוך זה, 485.81 מיליון היו מתרומות, 95.07 מיליון היו מהשתתפויות. סך כל התרומות שהיו שקופות לגמרי, שידעו לחלוטין ממי הן הגיעו,

1.7% בלבד מהתרומות. סך כל התרומות שחסויות מסך כל התרומות עמד על 93.7% מסך התרומות. אנחנו מדברים על 455 מיליון שקלים חסויים לחלוטין בתוך מקבץ של תשע עמותות שמזוהות עם הימין. אז אני שואלת אתכם: כשאנחנו מדברים על שקיפות, למה הכוונה בשקיפות? האם הכוונה בשקיפות היא באמת כאשר כל מי שמקבל תרומות, ולא משנה ממי, יהיה חייב לחשוף ממי הן? כי אם כן, זה מקובל. אפילו מקובל מאוד. אבל למה? למה יש פה תיוג? למה יש פה סימון? למה יש פה כוונה שרק עמותות שמקבלות מישויות זרות תיחשפנה, אם לא כדי לדחוק אותן הצדה ולסמן אותן? אבל בואו נמשיך בקצרה עם העמותות האלה, עמותות שמזוהות בעיקר עם הימין. המסקנה הראשונה הייתה שרק 3.93% מהתרומות היו על שם אדם או גוף שתרם. חוסר הדיווח היה בממדים עצומים, והסיבה נובעת כנראה מכך שרוב התרומות המדווחות שהתקבלו הגיעו מחו"ל. וואו, חו"ל, הרי אמרנו שמחו"ל אנחנו כן מזהים.

זה הגיע רק כאשר צוין שמה של הקרן שהעבירה אותם, ולא שם האדם או הגוף שתרם. וחלק מהן היו פחות מ-20,000 שקלים, ואז לא צריך לדווח. אז הנה אנחנו רואים שתשע עמותות,

שאחת מהן היא "אם תרצו", מקבלות 93% שאנחנו לא יודעים ממי הם, מי הם האנשים שתרמו, מי עמד מאחורי הדברים, מי הוא זה שמממן את העמותות כמו גם פוליטיקאים. ראש הממשלה מקבל 100% תרומות מגופים פרטיים, ואנחנו לא יודעים מי הם, וכך גם השר נפתלי בנט באחוזים מאוד גבוהים. אז אנחנו בעד שקיפות, שקיפות לכול, לא שקיפות שמפלה, לא שקיפות שמבחינה,

שבאה ואומרת שבכל מקום שיגיע אדם שממומן על-ידי ישות זרה הוא יצטרך לומר את זה גם בפוסט בפייסבוק ובכל מקום כדי להכתים ולהרחיק ממנו.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. יעלה חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו כל בוקר קמים, כוננות ספיגה. לובשים קסדה. לא, אומרים "מודה אני". זה נשמע מעניין. השר ליצמן, אתה רוצה להתחיל אתי? אנחנו גם אומרים "מודה אני" וגם קמים לכוננות ספיגה. אנחנו רוצים להתעורר קצת. בכוננות ספיגה אנחנו לובשים קסדות, כנראה לאלעזר שטרן יש איזה פסוק אחר, יכול להיות? אני מוסיף לך כמה שאתה רוצה. חבר הכנסת ליצמן, אני אגיד לך. אנחנו בכוננות ספיגה, סליחה, זה שר.

כן, סליחה. עד שזכית, במיוחד שזו עבודה משותפת שלך ושל יש עתיד. אמרתי רק בשבילו. לא נספר הזמן. מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו כל בוקר קמים לכוננות ספיגה, לובשים שכפ"ץ, קסדה. שרת המשפטים חושבת שאנחנו לא יודעים מה זה, מפני שאנחנו כנראה לא מספיק נאמנים ושקופים, ואנחנו מחכים לראות איזה מבחנים יעשו לנו היום, אם אנחנו לאומיים מספיק, אם אנחנו שקופים מספיק, אם אנחנו נאמנים מספיק, אם אנחנו יהודים מספיק. כן, כל פעם. האמת היא, די כבר, באמת. אני רוצה להגיד, אני שומע שראש הממשלה לא נמצא פה מפני שגם הוא מתעסק עכשיו בשקיפות הרבה יותר מטרידה, בשקיפות העודפת של הקבינט. אני לא יודע אם יש פה סוגיה של נאמנות, של לאומיות, כך אני שמעתי שראש הממשלה עכשיו הוציא הודעה מלשכת ראש הממשלה על עודף שקיפות בקבינט. כן, שיוצאים מתוך הקבינט החוצה בשביל לקושש קולות, זה כאילו שמענו את זה לפני כמה חודשים, הערב זה התברר עוד פעם. אם כבר מתעסקים בשקיפות, אני מציע להתעסק הרבה, במצגת מ"צוק איתן". אני מציע להתעסק בשקיפות הזאת הרבה יותר. אני חושב שהמשותף לכאילו-אין-שקיפות פה ולשקיפות כאן, שאנחנו הולכים לדברים שנמדדים לפי כותרות, למסרים, לצערי הרב, פופוליסטיים, לא משנה אם יגיעו לקראת חקיקה או לא יגיעו לקראת חקיקה. אני אומר את האמת: דעתי גם אינה נוחה מהמעורבות של מדינות זרות בגיבוש עמדותיו של הציבור בישראל. אבל אני מודה שדעתי גם אינה נוחה מסבסוד מסיבי, גם אם הוא מהעמותות ולא ממדינות או מגופים פרטיים, של עמדות פוליטיות אחרות בתוך החברה הישראלית. אני רוצה להגיד יותר מזה, גם כספים שמגיעים מתוך הכנסת, מה שנקרא כספים קואליציוניים, כשכספים קואליציוניים הולכים לגיבוש עמדות פוליטיות של צד אחד, לא משנה מה הם הצינורות, אם החטיבה להתיישבות, אם גרעינים, אני חושב שיש בכך בעיה, או דרך כל מיני עמותות שהן לא שקופות, אני חושב שהבעיה בכך מבחינה דמוקרטית היא לא פחות קשה.

אנחנו יוצרים קהל שהוא שפוט של כספים קואליציוניים.

משפט אחרון באמת, אדוני היושב-ראש. אתה דיברת עם השר ליצמן חמש דקות. משפט אחד,

תגיד כבר, כבר בזבזת אותו. מספיק עם הציונים האלה על נאמנות ועל לאומיות.

לא יותר שנות שירות ולא יותר נאמנות, ולא יותר מסירות למדינה, לצד הזה יותר מאשר לצד הזה. בבקשה, אתם לא יותר נאמנים. אני לא יודע אם החוק הזה יעבור או לא יעבור, אבל אתם יודעים מה שיעבור, אבל בקשה אחת, אחרי זה תרגיעו קצת.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת עפר שלח. אחריו, עמר בר-לב.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חבר קיבוץ אחד במדינת ישראל שלא יודע שב-51% אפשר לקבוע שהרוב הנחוץ זה 75% אין אחד שלא יודע את הטריק הזה. בשם הדמוקרטיה אפשר לקבל כל החלטה.

ראש הממשלה ימשיך בדרך שהוא מבצע בצורה יסודית, ובסוף הקדנציה שלו, שאני מקווה מאוד שיהיה כמה שיותר מהיר, הוא לא יוכל להגיד שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו נהיה כמו כל העמים, דיקטטורה לחלוטין. מי שלא רואה איך אנחנו מתקרבים לשם, הוא לא יודע מה זו דיקטטורה, חד-משמעית. ועכשיו, לי כבר קשה שקוראים לי שמאלן, בוגד, כופר, אז אני רוצה להגיד לקבינט של מדינת ישראל: אתם בוגדים, בוגדים בעם ישראל, בוגדים בעוטף-עזה, בוגדים בערכים שעליהם גדלנו. אתם יורים בתוך הנגמ"ש ומנהלים את המלחמה כאילו אתם לא יודעים ש"בצוק איתן" הלכו 67 חיילים ונשארו 67 משפחות שכולות. ככה נראית המנהיגות שלכם. ככה אתם מובילים את מדינת ישראל ואת העם. אני מתבייש בכם אף-על-פי שנבחרתם באופן דמוקרטי. אני כמיעוט אומר לכם: תרדו מזה כבר, תתחילו להנהיג ולתת ביטחון לעם שלכם, לתושבי עוטף-עזה. המנהרות הן לא משחק ילדים ולא משחק שמביא קולות, אתה רוצה לדעת איך הגעתי למנהרות? אם לא הבנת מה שאמרתי על בגידה בעם, אז עכשיו אתה תבין, כאשר מישהו אומר לתקוף את המנהרות ואחרים אומרים לא, והשיח הזה מתנהל בטלוויזיה וברדיו ובעיתונות, ומאחורי זה יושבים 50,000 תושבים בעוטף-עזה ומחכים להבין מה המשמעות, ומה השיח שמנהלים בקבינט אחרי שקוראים לכולנו בוגדים, שתולים וכל מה שאתם רוצים, חבר הכנסת נחמן שי, נא לסיים, חבר הכנסת ילין. עכשיו אתה מבין למה אני אומר שהקבינט בוגד בערכים ובעם ישראל.

חבר הכנסת עפר שלח, בבקשה. חבר הכנסת שלח יכול לדבר עכשיו 20 דקות, כי אין שר במליאה. השר כבר חוזר, הוא יצא רגע להפסקה קצרה. אנחנו בני-אדם. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

חבר הכנסת מיקי לוי, ערב טוב. אני רק הגעתי למשמרת. חברת הכנסת רוזין, אני לא יכול לצטט מתוך הספר שלי כי זו תהיה הדלפה מישיבת קבינט, כי זה בערך מה שחברי הקבינט עושים בישיבות האחרונות. אני אגיד לכם מה הצרה של לעמוד פה עכשיו, כי זה ניצחונו של הציניקן, ברגע שאתה עומד פה עכשיו ומתווכח עם החוק המטומטם וחסר השחר הזה. ברגע שאתה מתדיין על העובדה אם עמותות צריכות לדווח ארבע פעמים בשנה, או שזה יהיה כתוב להן על המצח, או שזה יהיה בפרסומים בפייסבוק, או שמישהו יחזיק את זה בכיס, בפתק כל הזמן, שאולי עוצר אותו שוטר באור אדום והוא מראה לו את זה: הנה, יש לי פתק על התרומות שלי מחו"ל, אז הציניקן ניצח. היום, איך שקראתי,

שלא יהיה תנאי "התנהגות לא הולמת". שמו שלושה תנאים: תמיכה בטרור, תמיכה במאבק מזוין או בגזענות, או אי-הכרה באופייה של המדינה כיהודית-דמוקרטית. שלושת הדברים האלה, חברים, קיימים בחוק-יסוד: הכנסת.

אבל בכל זאת אני אראה להם. אני אראה להם מה אני מסוגל. עוד כמה שניות אתה צריך? אני מסכם, אדוני היושב-ראש.

ואתם יושבים עם רגל על רגל, כבוד השר, בקלות, ואתם לא יודעים כמה אתם פוגעים בעצמכם.

תודה, אדוני. בסוף, אדוני, מרוב ימים שחורים לכנסת הזאת,

כנראה מחכים לנו ימים

הייתי בארצות-הברית בשבוע שעבר, אנשים בארצות-הברית,

במקום שנהג להסתכל עלינו ולהגיד: הנה מדינה שחולקת אתנו את הערכים שלנו,

ועדות האיתור, כי אנחנו רוצים לקבוע מי,

כדי שיפחדו, לפזר את נבחרת הדירקטורים, לסדר ג'ובים לחבר'ה מהליכוד, ובעיקר לגרום לפקידות הממשלתית

אבל מאחר שמדובר בממשלה של גמדים, אז היא לא יכולה, אל תעליב את הגמדים. היא לא יכולה אלא להקטין אחרים. זה כל הסיפור.

לא שקיפות ולא קשקושים. אם היה מדובר בחוק שקיפות אמיתית, שאומר: תראו, כל מי שמזרים פה כסף, בין שהוא תאגיד גדול ובין שהוא תורם פרטי,

והיה אומר: בוא נראה שכל העניין הזה שקוף, אין שום בעיה. נא לסיים. אדרבה ואדרבה.

אבל מאחר שזאת לא הייתה הכוונה, אלא רק להסתיר את מחדלי הממשלה, זה מה שיצא: חוק לא-שקיפות, צביעות.

חברת הכנסת מיכל בירן,

שקד, היא חזרה עליו שוב ושוב, שלמדינות יש ערוצים אחרים, ובגלל זה זה לא לגיטימי שהן תורמות כסף לארגונים, כי הרי יש להן השגריר, והשגריר יכול לבוא ולדבר ולפנות. היא כל הזמן חזרה על הטיעון הזה. בואו נחשוב רגע מה זה אומר, כשחושבים על המשמעות של זה, שאנשים פרטיים מסכנים, לשלדון אדלסון אין שגריר פה. אז איזה ברירה יש לו, חוץ, יש לו, מה זאת אומרת?

חוץ מלפתוח עיתון בשביל ראש הממשלה? כי אין לו שגרירות, הוא לא יכול לפנות דרך השגריר. מה יכולים לעשות כל האוונגליסטים המשוגעים? שגריר אין להם פה. איזו ברירה יש להם חוץ מלתרום ל"אם תרצו" ולאין-ספור עמותות ימין וחברי כנסת מהימין? כי אין להם שגריר. הטיעון הזה הוא טיעון מגוחך. כשאני רואה את מי שעומדת בראש אגודת הידידות של גרמניה ישראל, אישה אוהבת ישראל, ששנים, עשרות שנים כבר נמצאת בכל זירה, בכל חזית, מגינה על ישראל. כשהיא צריכה לבוא לשרת המשפטים ולהגיד, באיזו עמדה חסרת תקדים ולא נעימה החוק הזה שם אותה. למה לשים את החברים שלנו, את החברים של מדינת ישראל, את הידידים שלנו מכל העולם במצבים כל כך לא נעימים? ולעומת זאת, מי נכנס מתחת לרדאר? כשרואים את רשימת התרומות של "אם תרצו" ורואים שם כל כך הרבה תרומות שמסתכמות בדיוק מתחת, בדיוק בסכום שמעליו צריך לדווח מי תרם, עוד ועוד תרומות שאם אני לא טועה, 20,000 שקלים. זה בסדר? מה קורה שם? אנחנו לא יודעים. אבל כשרואים את זה, זה נראה כל כך מחושב וכל כך ברור שהייתה שם כוונת מכוון, שמטרתה להסתיר מי מממן את פעילותה של "אם תרצו". כשמדברים על ג'ון הייגי האוונגליסטי, שאמר שהיטלר צדק, זה בסדר? אלה האנשים שאנחנו רוצים שיממנו פעילות במדינת ישראל? כשאנחנו מדברים על אדלסון והקזינו שלו והחקירות הפדרליות על סחיטה באיומים ושידול לזנות וקשרים עם המאפיה הסינית, זה בסדר? כשמישהו מחזיק עיתון וזה לא מדווח בשום מקום כהוצאה של מערכת הבחירות, זה בסדר? אבל מה מדאיג? מדינות שתומכות בארגונים. החוק הוא פארסה. אני גם רוצה להאמין שבסופו של דבר הוא לא יגיע לכדי גמר. שמישהו,

בתוך הקואליציה הזאת, בסוף יבין איזה נזק אתם גורמים למצב הבעייתי מלכתחילה של מדינת ישראל בעולם. נא לסיים. אני מסיימת. לא מספיק שכל יום שעובר אתם יוצרים בעיות הסברה, במה שקורה עם הרשות הפלסטינית ובהיעדר משא-ומתן, ובחברי כנסת מהקואליציה שעולים ואומרים אמירות גזעניות ממש מהדוכן הזה, לא מספיק שבכל יום אתם יוצרים בעיות חדשות,

עכשיו החוק הזה בא ונותן עוד דחיפה קטנה בדרך למדינה שממש ממש לא נעים לחיות בה.

חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה. כמעט חצות, זמן לווידויים. או-אה. זוהיר, עוד מעט הכרכרה מגיעה. הכרכרה מגיעה ב-24:00 בול. רוברט, אכן אכן, רוברט, ידידי היקר. זה זמן לתיקונים. בבקשה, פעם נוספת את המשפט. הווידוי הראשון, חברי המתעוררים, פתאום האדרנלין חוזר לזרום בעורקים שלכם, לומר לכם בגילוי לב, הבריות אמרו לי שנבון הייתי. אבל אותן בריות אמרו לי שטיפש הפכתי. כשבחוץ הייתי, חברות וחברים, דרור קיבלתי, וכשלחבר כנסת לוהקתי, נאשם אוטומטי נעשיתי. אלא מאי? וזה וידוי מס' 2. אתה משורר. המוזה נפלה עלי, מר נחמן שי.

רק תיזהר מהמוזה. מי מממן אותה, את המוזה? כי אם חשבתם שהביביזציה בשיטת הסלאמי שלה, אתם יודעים, שיטת הסלאמי נוצרה על-ידי הקומוניזציה והסובייטיזציה. ועכשיו היא הפכה לביביזציה, מכיוון שבנימין נתניהו, ברדיפה מקארתיסטית, הפך את הערבים למוקצים מחמת מיאוס. אבל אם אתם, אחי היהודים, חשבתם שהסכר יעצור את הסחף, אתם טועים, מכיוון שהנה, זה מגיע אליכם. אז אומנם באופן אוטומטי בנימין נתניהו עולה לדוכן וצולף בערבים, אבל הצליפה הגיעה אליכם, חוק העמותות, הרדיפה אחרי השמאל הישראלי, סתימת הפיות.

כשקיבלתי את הדרור בחוץ, אמרו לי שזו המדינה הדמוקרטית היחידה במרחבי המזרח התיכון. איזו דמוקרטיה ואיזו חארטה? מהלכים עליכם אימים. מכניסים אתכם אל כלוב שכולו אשליות. כי מי ששתק כאשר הערבים נרדפו, עכשיו מקבל את הזפטה על הפנים. מדינת ישראל מנוהלת, גבירותי ורבותי, על-ידי איש יחיד סגולה שמתעתע בכם, רודה בכם, נא לסיים. והופך את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כשאר המונרכיות במזרח התיכון. אתם נמצאים בכלוב שכולו מונרכיה כאן. כולכם מנוהלים על-ידי ביביזציה. ותפסיקו, תודה, חבר הכנסת בהלול. כן, אני מסיים, גברת קורן. תני למשורר עוד, אי-אפשר לתת כי יש לנו זמנים,

והרשימה עוד ארוכה.

לבקשת

אני מרשה לו אחר כך למטה, לא מעל הדוכן. אז בבקשה. אז אני מסיים ואומר לכם, באמת, תצאו מהבדיה, תשתחררו מהשקר. תודה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. גם תנו לעצמכם, משפט אחרון. את הווידוי האמיתי שאני כבר נתתי לו לגיטימציה: אנחנו חיים בחושך ולא באור.

חבר הכנסת איתן ברושי. אחריו, חבר הכנסת דוד אמסלם. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

עוד מעט לילה טוב, נשאלת השאלה מה הרקע לסוגיות הלא-פשוטות של שעות בלילה שהכנסת עוסקת בהן. מדברים בלי סוף, ומגיעים להכרעות על חודו של קול, או משהו דומה. ונראה לי שאם היינו שואלים מהי השאלה המרכזית, או מהי הבעיה המרכזית שאם היינו עונים עליה היינו אולי מתקדמים,

זו מערכת היחסים והסדרת הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, זה היה משפיע לא רק על המזרח התיכון אלא גם על מה שקורה בתוכנו, ובוודאי בינינו ובין ערביי ישראל. ומאחר שהממשלה היא ימנית קיצונית, והכנסת היא ימנית מרוב הציבור בישראל, צריך ללכת לשאול את העם, אף שהיו בחירות לא מזמן. ולכן, לפי דעתי, חברי באופוזיציה, ובקואליציה, שהמושבים שלה ריקים, המסקנה היא ללכת למשאל עם. ללכת למשאל עם, לשאול את הציבור, שלפי דעתי רובו עדיין רוצה שתי מדינות, וזה לא מתחלק לפי מפלגות. אני חושב שהסקרים מראים, ואנחנו יודעים אותם, שרוב הציבור בישראל, גם ממפלגות הקואליציה, חושב שישראל צריכה לחתור לשתי מדינות לשני עמים ולהיות מדינה יהודית ודמוקרטית. עצם ההכרעה הזאת, גם אם ההסדר לא אפשרי מחר בבוקר, היה מכניס אותנו למערכת אחרת של קבלת החלטות ולמערכת אחרת של התנהלות, קודם כול של הממשלה, שבמרכזה הבטחת התנאים לאפשרות שבבוא העת יהיו כאן שתי מדינות. המדינה לא יכולה להתנהל כשהממשלה שבויה בידיים של הימין הקיצוני, כשרוב הציבור הוא לא חלק מהימין הקיצוני. לכן היה צריך להביא היום חוק למשאל עם, שהיה מכריע בשאלה המרכזית אם מדינה או שתיים, ולא בפרטי הסדר כלשהו. ההכרעה, ולפי דעתי, רוב העם רוצה שתי מדינות, הייתה מחייבת את הממשלה, היא הייתה גם משחררת את ראש הממשלה מהחיבוק של הימין הקיצוני ומרכיבים של חלק מהקואליציה, היא הייתה גם יוצרת קושי באופוזיציה, שהייתה צריכה להשתחרר מחלק מהשמאל הקיצוני. היא הייתה מייצרת בציבור את היכולת להאמין שחיבור של הגופים האחראיים המרכזיים, משמאל ומימין, יכול להוביל למדינה יותר צודקת, יותר יהודית, יותר דמוקרטית, ובתוך זה, השלמה מרחיקת לכת עם הסביבה וגם בתוכנו. לכן, השאלות האלה של השקיפות, של המישוש, של אין-סוף נושאים שהם מעוררי מחלוקת, שהם לא מתקדמים לשום דבר, הם מנציחים פה את הפער, ולצערי, גם ההתנהגות של אנשי בל"ד יוצרת קושי גם בקרב אלה שאינם בקואליציה, כדי ליצור את הכוח שיאזן. ישראל מתחלקת לשני גושים די דומים, והבעיה היא לא מי יהיה, אחד יותר או אחד פחות. לא ניתן לקבל הכרעות עקרוניות גדולות שנדרשות במציאות הזאת אם לא יהיה חיבור בין המרכיבים המרכזיים בחיים של החברה הישראלית.

לפי דעתי, הציבור יותר בוגר ויותר מבין מהשוליים משמאל והשוליים מימין,

חבר הכנסת

ולכן צריך להעביר את ההכרעה לעם, אני מבקשת לסיים. כי הרי זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שנעמוד פה ונשב פה ביום שני, יום של חקיקה ממשלתית בבית הזה, ולא נעסוק בחוקים בעלי תוכן ולא נעסוק

אם בביטחון, חברי חיים ילין, ואם בדברים אחרים, ולא נעסוק בעניינים שיש בהם מהות בבית הזה. אז זה מה שהוא עושה, והתרגיל הזה ימיו עתיקים משל ימי מדינת ישראל. מה שהוא עושה,

מפנה אליו אצבע מאשימה ודורש ממנו עכשיו להוציא את תעודת היושר שלו. והמישהו הזה יכול להיות כל אחד.

גרמניה הנאצית והאימפריה הסובייטית, שבעצם רצתה את הפרולטריון הגלובלי גם בארצות-הברית וגם בכל העולם החופשי.

לבוא ולהגיד שבשום מדינה דמוקרטית אין החוק זה להטעות מראש את הציבור ולהגיד דברים שהם לא-אמת. זה דבר אחד. אני בשם השמאל הייתי נעלב שצריך לשלם להן כסף,

כדי להביא את האג'נדה שאנחנו מדינה לא דמוקרטית. הרי למה החוק הזה בא? הרי אתם טוענים שעד עכשיו זו הייתה דמוקרטיה ומעכשיו זו לא תהיה, אז למה הכסף הזה הגיע? נו באמת. תשאל את ישראל ביתנו.

חברי חברי הכנסת, אני רוצה באמת לבוא להגיד שבאותן המדינות שהוזכרו פה, שווייץ ונורבגיה וגרמניה ובריטניה, נעשה סקר לא מזמן, ובאותן מדינות, אחרי מלחמת העולם השנייה, 25% 40% מהאוכלוסייה שלהן הם אנטישמיים. למה שאותן המדינות לא ישקיעו כסף בארגונים בתוך אותן מדינות ללמד את האנשים סובלנות, לקבל את האחר? למה הם צריכים ללמד את מדינת ישראל דמוקרטיה? הרי פה אנחנו רואים שכל יום בא חבר כנסת, שופך על מדינת ישראל טונות של זבל, אנחנו רואים את הנציגים של מפלגת בל"ד שפשוט באים ומעודדים טרור נגד מדינת ישראל, מדברים חופשי. גבולות המותר כבר נמחקו מזמן. לכן, כבוד היושבת-ראש, אנחנו תומכים בהצעת החוק. הצעת החוק ראויה. אנחנו מציעים לאותן מדינות שמממנות פה ארגוני זכויות אדם, שהם לא בדיוק זכויות אדם, הם מתוך מרקם הפעילות הבין-לאומי של דה-לגיטימציה למדינת ישראל, מביאים חומר נגד מדינת ישראל, תובעים את חיילי צה"ל, תובעים את מדינת ישראל כמדינה שמאוסה בכל העולם. חברים, לפני פחות מ-100 שנה, התהליך באירופה היה אותו תהליך של סימון מוצרים,

אנחנו מסמנים את ארגוני השמאל, הם מסמנים אותנו, גברתי היושבת-ראש, הם מסמנים אותנו בכל מקום, וכשאנחנו סימנו אותם זה כואב להם. שידעו שזה גם כואב לנו. תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת דוד ביטן. אם הוא לא יהיה חבר הכנסת אורן אסף חזן. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, השתדלתי היום להיות מאוד קשוב במהלך הדיונים, ואני חייב לומר שהמופע של הצביעות ושל הצקצקנות שראינו פה הוא פשוט מדהים. חברי חברי הכנסת שמתנגדים היום לחקיקה הזאת, אתם בכלל ביומיים האחרונים צועקים כל כך חזק, כמו הילד שצעק "זאב, זאב". אתם כל כך חרדים לדמוקרטיה הישראלית כביכול, במקום שלא צריך להיות חרדים לה, וכל כך הופכים כל חקיקה כאילו היא החקיקה האנטי-דמוקרטית שמחריבה את מדינת ישראל, שכאשר באמת יש חקיקה כזאת, קולכם לא יישמע, כי זה פשוט כבר נשמע מגוחך. הרי אנחנו מסתכלים שוב סביבנו, ואז, כמו שאמר חברי חבר הכנסת רוברט אילטוב, אם אנחנו בוחנים את החקיקה באיזו מדינה לא כל כך דמוקרטית, ארצות-הברית, אנחנו מגלים שיש שם החקיקה בעניין של סוכן זר,

ואנחנו מגלים שלפי החקיקה הזאת, זה לא נכון. בוא תשמע מה אומרת החקיקה הזאת. החקיקה הזאת אומרת שכל ארגון אמריקני שמקבל תרומות מממשלה זרה, ייחשב לסוכן זר, ולכן יידרש רישום מיוחד במשרד המשפטים הפדרלי. מה לעשות, זה מה שאומר החוק. ומה לעשות שעל-פי החקיקה הצרפתית, העונש בגין יצירת קשר עם ארגון זר או מדינה זרה, במטרה לגרום לפעילויות עוינות, מוכר קצת לגבי מה ששמענו שקורה פה בתקופה האחרונה, הוא 30 שנות מאסר וקנס של 450,000 יורו, והמשפט הצרפתי בפסיקתו כבר הגדיר שפעילות עוינת היא גם פעילות שמובילה לגינויה של צרפת ברחבי העולם על-ידי מדינת זרות. אז מה אתם מצקצקים בלשונכם ומגלגלים את עיניכם לשמים? ואתם מדברים פה כל הזמן על החרדה מפני הדמוקרטיה.

כשיש עמותה שעיקר הכנסתה ממדינות זרות עם אינטרסים זרים, אני רוצה שהציבור ידע את זה. ועכשיו גם מדברים על החקיקה, כשעוד לא ראינו את תזכיר החוק,

מדברים על חקיקה שדיברו עליה פה בקואליציה של אפשרות להשעיית חברי כנסת

בואו תבדקו מה קורה בבית-המחוקקים האמריקני ומה אומרים הקונגרס והסנאט לגבי היכולת שלהם להדיח חברי קונגרס וחברי סנאט נבחרים. שם לא נדרש רוב של שלושת-רבעי חברי הבית כמו שדורשים פה בהצעת החקיקה שעוד תונח, שם נדרש רק רוב של שני-שלישים, מה לעשות. הדמוקרטיה האמריקנית היא לא דוגמה מספיק טובה בשבילנו כדי להבין איך דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה? גם הדמוקרטיה האמריקנית ידעה להגן על עצמה, ויש מקום שגם הדמוקרטיה הישראלית תדע להגן על עצמה מפני אלה שרוצים לעקור אותה, להסית נגדה ולפגוע בה. ובכל פעם שאתם נושאים את שם הדמוקרטיה לשווא בהקשר הזה אתם פוגעים ביכולת שלנו ושלכם לטעון את זה כשבאמת יש פגיעה בדמוקרטיה, וכשבאמת פוגעים בחקיקה וכשבאמת עושים דברים שלא ייעשו.

לכן אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בחקיקה הזאת.

חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. ואחריו, חברת הכנסת חנין זועבי. חברים, אני מבקשת קצת יותר שקט באולם. חברת הכנסת מירב בן ארי. גברתי היושבת-ראש, חברותי, חברי, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, האזנתי בקשב רב לנואם אחר נואם מהצד הנאור, זה שרק הוא ולו בלבד אכפת מזכויות אדם, זה שרק לו, ולו בלבד, אכפת מדמוקרטיה, אכפת מכבודה של מדינת ישראל, משמה, רק לו בלבד אכפת מאותן העוולות הנוראיות שעושה הצבא הארור, צבא ההגנה לישראל, רק לו, ולו בלבד, אכפת מאותן עוולות נוראיות שעושים המתנחלים, רחמנא ליצלן. חברים, על מי אתם עובדים? לא נמאס לכם? הציבור בישראל כבר לא קונה את הסיפורים שלכם. עמותות, במקרה הזה בצורה בוטה וגסה, עמותות שמאל שמקיימות ומכילות בתוכן את קשר השתיקה של השמאל בישראל, הקרן החדשה, שעוטפת את "בצלם", שפועלת ביחד עם "שוברים שתיקה", שמעבירים כסף לעזרא נאווי, שמשלם לפלסטינים כדי לפגוע בחיילים, אותה קרן חדשה שעובדת עם "מולד", שעובד בשיתוף פעולה עם המחנה הציוני,

סליחה, עם מפלגת העבודה, עם העומד בראשו, אותה קרן חדשה שקיימה וחלחלה לחלקים נכבדים במפלגת יש עתיד, אני לא בטוח אם באמת יש כזה, קשר השתיקה של השמאל בישראל, אותו קשר שתיקה שמזלזל, לא באמת בדמוקרטיה, מזלזל בציבור בישראל ומסכן הלכה למעשה את ריבונותה של מדינת ישראל. אתם עומדים פה ומספרים לנו ומטיפים לנו מוסר על כמה שהחקיקה הזאת מסוכנת? על כמה שצריך לפרוס שטיח אדום לממשלות זרות בדרכן לערער את ריבונותה של מדינת ישראל? חברים, לא עוד. צריך לברך את הממשלה הזו על הצעד האמיץ הזה, בעיני צעד ראשון מני רבים, לא רק לסימון עמותות או גילוי נאות, בדרך לפירוק אותן עמותות של שונאי ישראל, אותן עמותות מסוכנות שפוגעות יום-יום בחיילי צה"ל, שפוגעות יום-יום באזרחי המדינה, שפוגעות לא פחות מזה בריבונותה של מדינת ישראל. הגיע הזמן שאנחנו נפסיק להתבייש, נא לסיים. ונאמר את זה בצורה ברורה: אנחנו לא ניתן לכם יותר יד לפגוע בנו, ואנחנו נעמוד כאן בגאווה ונגיד, כמו שאנחנו אומרים תמיד,

שארץ-ישראל לעם ישראל, ברשותך, היושבת-ראש, ארץ-ישראל לעם ישראל ולא לישמעאל. צבא ההגנה לישראל המוסרי בעולם,

ואם יש מישהו שאין לו מקום זה אתם, אלה שמכלכלים את אותן עמותות.

תודה. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. עוד לא השעו אותה? גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להקריא מכתב של פרופסור נורית פלד-אלחנן, שהגישה היום, עוד לא השעו אותך? לוועדת האתיקה בעניין הפגישה עם המשפחות השכולות בירושלים: משפחתי חברה בפורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני למען שלום,

ושם מתקבלת כל משפחה שכולה, רק הבהרה. היא מדברת על משפחות המחבלים? בין אם בנה הרג חפים מפשע בעזה או

חברי הכנסת של בל"ד יצאו להיפגש עם המשפחות הפלסטיניות,

במטרה ברורה ומוצהרת: לפתור בעיה הומניטרית קשה, אני מבקשת לסיים. הגופות שמוחזקות במשך חודשים, אני מבקשת לסיים. בידי ממשלת ישראל ואינן מוחזרות למשפחותיהן

חברים, נא לשמור על איפוק.

אנחנו רוצים להמשיך, ואני מבקשת מחברי הכנסת, נא לעמוד בזמנים. אנחנו ממשיכים. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה.

אני שומעת מחברי בעמותות סביבתיות בחיפה, שפועלים למען הפחתת זיהום האוויר בחיפה, שכבר היום, עוד לפני שהחוק הזה עבר, מקבלים תגובות של הסתה ברשת. שאומרים להם: מי מקורות המימון שלכם? חברת הכנסת יעל פארן, נא לרדת מהדוכן. אתם עוכרי ישראל, ככה אומרים להם, לארגונים שפועלים כדי להפחית את זיהום האוויר בחיפה. תודה רבה. בזמנים?

חבר הכנסת יאיר לפיד, ואחריו, אחרון הדוברים, אני מבקשת קצת איפוק, חבר הכנסת יאיר לפיד, ואחריו, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אחרון הדוברים. כבר שכחנו איך הוא נראה. חשבתי שהתפטרת ולא, גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הבעיה בחוק העמותות היא לא עניין שמאל או ימין, אפילו לא זכויות אדם, אלא שזה חוק שמחטיא את המטרה. אני נלחם בעמותות האלה כבר הרבה מאוד זמן, הרבה לפני כל אלה שהתעוררו עכשיו. אבל מה החוק הזה יעשה? החוק הזה אומר שעכשיו, כשנגיד "שוברים שתיקה" יפרסמו מודעה, יהיה כתוב על זה: בחסות האיחוד האירופי,

יפרסמו מודעה יהיה כתוב: בחסות ממשלת גרמניה. אתם מחזקים אותם, אתם מגדילים את עמותות השמאל ההזויות האלה ונותנים להן לגיטימציה של האיחוד האירופי, של ממשלות אירופיות. זה חוק שמייצר אפקט הפוך למה שהוא מנסה לעשות. מה אתם רוצים לעשות? שעכשיו "שוברים שתיקה" יהיה ארגון רשמי של האיחוד האירופי, עם חותמת של האיחוד האירופי ושל ממשלות אירופיות? זה מקל עליהם לאסוף תרומות, זה נותן להם לגיטימציה, זה הופך אותם לארגונים לגיטימיים במקום ארגוני שמאל הזויים שגורמים נזק למדינת ישראל.

זו חובבנות. אני קורא לקואליציה להצביע נגד זה לא מפני שהם שמאל, אלא מפני שאם אתם באמת מחנה לאומי, מחנה לאומי לא נותן לגיטימציה לארגוני שמאל הזויים. תודה רבה.

תביא פתרון, תודה. חבר הכנסת יצחק הרצוג, בבקשה. אחריו תסכם שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. חברות וחברי הכנסת, קיבלתם בדואר אלקטרוני, וגם את, השרה שקד, מכתב מחבר פרלמנט גרמני ששמו אלמר ברוק. למי שלא יודע, אלמר ברוק הוא אחד מידידי ישראל הגדולים ביותר, והוא בעצם, הייתי אומר, הקול התומך ביותר של מדינת ישראל בפרלמנט האירופי. עשרות בשנים הוא עומד בחזית לשמור על שמנו הטוב. אלמר ברוק פנה לכל אחת ואחד מכם והסביר עד כמה החוק הזה יעוות את שמה של ישראל בעולם ועד כמה הוא יגרום לה נזק בקהילה הבין-לאומית, ועד כמה שהוא נתפס מפלה בין קבוצה לקבוצה ובין ארגון לארגון. ואני חושב שמוטלת עליכם האחריות. אני אומר לך, גברתי, השרה שקד, אתם לא בחנתם את המשמעויות של החוק הזה לגבי מצבה של ישראל בפורומים החשובים ביותר, ואין לכם מושג כמה נזק גורם החוק הזה בקרב ידידי ישראל ואלה שצריכים להגן עליה כשהם נמצאים לעתים בעמדת מיעוט ונחיתות. אז אני קורא לכל חברות וחברי הכנסת: תעצרו את החקיקה המיותרת הזאת, שפוגעת בחירות ההתאגדות, שמפלה בין ארגונים מזרם אחד לארגונים מזרם אחר, בין ארגונים שנהנים מכספים פרטיים עלומים ומסוכנים לבין ארגונים שמקבלים תמיכה מגורמים ממשלתיים שקופים. ואני קורא לכם לקרוא שוב את הפנייה ששלח לכם אלמר ברוק ב-5 בפברואר. היא בפניכם, וגם האחריות מוטלת בפניכם. תודה רבה. תודה. חברת הכנסת איילת שקד תסכם את הדיון. שרת המשפטים. גברתי היושבת-ראש, תודה, כנסת נכבדה, חבר הכנסת הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה, אני רוצה להגיד לך שאני בקשר עם אותם חברי פרלמנט מגרמניה, כפי ששוחחתי עם שגריר ארצות-הברית והסברתי לו ארוכות על החוק. גם עם חברי הפרלמנט מגרמניה נפגשתי. אני נפגשת אתם, דרך אגב, שוב, עם השדולה למען ישראל, ביום שני, אם אני לא טועה. הם יהיו בשדולה.

שראו שהם לא יכולים לקבל מענה כאן בארץ, אז הם עבדו באותה שיטה, הלכו והפעילו חברי פרלמנט באירופה כדי להתסיס אותם נגד החוק. אז עם השיטה הזאת אנחנו סיימנו. למי שלא היה כאן קודם, היו כאן קודם, כשהצגתי את החוק, מעט חברי כנסת, אני רוצה לתת לכם דוגמה. הארגון הכנסייתי ההולנדי ICCO ביקש להעביר ל"שוברים שתיקה" אחרי מבצע "עופרת יצוקה" תרומה של 42,000 יורו. אבל לתורמים היה תנאי, התנאי להעברת הכספים היה מסירה של לא פחות מ-90 עדויות מפלילות נגד חיילי צה"ל. מי שמתקשה לעשות את החשבון, זה אומר 466 יורו על כל ראש של חייל ישראלי. בהמרה לשקלים, אמרת את זה. לא כולם הקשיבו. אתה היית, וגם אתה, אבל הרוב לא היו. אני רוצה שהם ישמעו. בהמרה לשקלים לפי שער יציג זה פחות או יותר 2,000 שקלים שנכנסו לקופת "שוברים שתיקה" למה החוק לא עוצר את זה? הוא מפריע לי. הוא כל הזמן מפריע לי. סוחר הנשק שמממן את הקמפיין שלך?

על כל עדות מפלילה כנגד חייל צה"ל. זה מה ששווים חיילי צה"ל בעיניהם של "שוברים שתיקה". רציתי שתדעו. הנחתי שיהיה לי כאן זמן בסיכום, אז אני רוצה להסביר לכם קצת על הארגונים. בדקתי אילו ארגונים נכנסים תחת הקטגוריה שמקבלים מעל 50% תרומות ממשלתיות. דרך אגב, אשמח מאוד אם מדינות יתרמו גם לעמותות מימין ושהן גם ייכנסו לחוק הזה. אז "קואליציית נשים לשלום" מקבלת מעל 3 מיליון שקלים, 90% ממשלות זרות: הולנד, גרמניה,

האיחוד האירופי ואירלנד, ארגון "זוכרות",

ארגון "זוכרות" מקדם את זכות השיבה.

גם רוב האופוזיציה, לשמחתי, אינם מאמינים בזכות השיבה וחושבים שמדינת ישראל צריכה להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל ארגון "זוכרות" לא, ארגון "זוכרות" מקדם את זכות השיבה. התקציב שלהם ב-2012, מה עם, שמממנת את שרת המשפטים? זה 3.684 מיליון שקלים, ו-75% מהתקציב מגיע מבלגיה,

גרמניה ואירלנד. עוד דוגמה: "שוברים שתיקה" כמעט 6 מיליון שקלים, 66% מזה ממדינות זרות: ספרד, האיחוד האירופי, נורבגיה, בריטניה,

שבדיה, ארגון "עדאלה" מקבל מעל 10 מיליון שקלים, 60% מגרמניה, בריטניה, הולנד. אתם יודעים, יש פה עוד רשימה ארוכה.

יש ארגון שנקרא "מי מרוויח"; "מי מרוויח" מעורב בקמפיין ה-BDS, מקבל מעל מיליון שקלים מאירלנד, נורבגיה, ספרד,

גרמניה. אני סומך עליהם יותר ממה שאני סומך עלייך. זה לא קשור לשקיפות, זה קשור לעמדות פוליטיות.

לפחות אני רוצה לגרום לכך שהציבור ידע את זה. כן, מגיע לציבור במדינת ישראל לדעת אילו מדינות מממנות את אותם ארגונים. אולי תשתקו? זה לא הגיוני שאתה לא מוציא אותם.

בסדר, אבל היא לא חייבת לענות. אתה שאלת, היא לא חייבת לענות. חברת הכנסת רוזין, את נואמת. זו לא קריאת ביניים, את נואמת.

זו זכות בסיסית שמגיעה לציבור במדינת ישראל לדעת, לפחות לדעת, בשם אילו אינטרסים הארגונים האלה עובדים. מה שאת עושה זה הסתה נגד עמדות. זה לא קשור לשקיפות. אין לך מושג, חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. כן, חברת הכנסת גלאון, הצעה לסדר.

אנחנו מבקשים לראות בהצעת החוק הזאת שמוגשת עכשיו הצעת אי-אמון בממשלה.

האם הוגשו כל המסמכים כנדרש לפי התקנון למזכירות הכנסת?

אכן כן. אוקיי. חברי הכנסת, אנחנו נמתין דקה-שתיים. הגישו הצעת אי-אמון, פשוט מזכירת הכנסת מעדכנת אותי שזה נסרק כרגע במזכירות, וכנדרש על-פי התקנון, תכף במיילים שלכם תוכלו לראות את המסמכים הנדרשים, קווי יסוד של הממשלה החדשה, הסכמתה של חברת הכנסת זהבה גלאון לכהן כראש ממשלה וכל המסמכים. המייל נשלח לכל חברי הכנסת.

למען הסדר הטוב, נמתין דקה, שלא תהיה אחר כך טענה שמי מחברי הכנסת לא קיבל. אני מאוד מצטער, אבל לשאלתו של השר אלקין: לחבר הכנסת יאיר לפיד, למיטב הבנתי, לא מיועד שום תפקיד בממשלה הבאה. זו שערורייה. השר אלקין, אפילו הם לא רוצים אותו, השר אלקין.

חברת הכנסת זהבה גלאון, יש כתב הסכמה כנדרש ויש קווי יסוד של הממשלה. זהבה, אפילו שר את לא נותנת לו, זאת שערורייה. אין ארוחות חינם, בלועזית זה נקרא "אלטרואיזם". האם נשלחו המיילים? תכף מזכירת הכנסת תודיע שהמיילים נשלחו, ואז נוכל להצביע. חברי הכנסת, מייד לאחר ההצבעה על החוק אנחנו נעבור להמשך החקיקה. מי שאולי שכח, יש לנו עוד סדר-יום ארוך. הצעת החוק הבאה תהיה הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016. טוב, חברי הכנסת, המייל נשלח לכולם, נא לשבת, אלא אם מישהו רוצה לעיין בקווי היסוד של הממשלה. אנחנו יכולים להצביע. בשם הממשלה, חבר הכנסת זאב אלקין, שר העלייה והקליטה,

בשם הממשלה, מודיע שאתם מבקשים לקיים, כממלא-מקום של השר המקשר בין הממשלה לכנסת. כמי שמתפקד כרגע כשר המקשר, אוקיי.

אנחנו נצביע על הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על-ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו 2016, בקריאה ראשונה. חברי הכנסת, מי שמצביע בעד, פירוש הדבר שהוא מצביע, כידוע, בעד החוק, זאת אומרת, הוא מבקש לדחות את הצעת האי-אמון. מי שמצביע נגד, מתנגד לחוק, ועל-ידי כך גם תומך בהצעת האי-אמון, למען הסר ספק.

בעד החוק. בבקשה, ניתן להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על-ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות),

חברי הכנסת, בעד, 50, יש 43 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת האי-אמון ודאי נדחתה, ברור. מי שרוצה שקיפות, רוצה לקבל מידע על מקורות המימון של העמותות, פשוט יסתכל באתרי האינטרנט שלהן, או באתר האינטרנט "גיידסטאר" בקליק אחד אתה מוצא את כל המידע על העמותות, שחושפות אותו כי הן מחויבות בכך לפי חוק העמותות. התפיסה שתרומה של מדינות או גורמים בין-מדינתיים כמו

חוק כלי הירייה קובע, בסעיף 10ג, כי המחזיקים בכלי ירייה מכוח היותם מועסקים בשירותי שמירה, רשאים לשאת את כלי הירייה רק במסגרת עיסוקם ותוך הגבלה לאזור שבו הם מועסקים. בהתאם להוראות החוק האמורות, נקבעו בחודש יולי 2013 הוראות בדבר השארת כלי הירייה של השומרים במקום העיסוק. עם זאת, בחודש נובמבר 2014, עקב החמרה במצב הביטחוני בישראל, נקבעה הוראת שעה, שמאז הוארכה מעת לעת, המתירה לשומרים לקחת את כלי הירייה לביתם,

חברי הכנסת,

אדוני השר, רק רגע, חברי הכנסת, אני מבקשת קצת שקט, אי-אפשר לדבר ככה, שומעים את כולם. חבר הכנסת אילטוב, אני מבקשת, מי שרוצה לדבר, אפשר לצאת החוצה. אי-אפשר ככה, תודה. בבקשה. בכפוף לשימוש בתותב ולאחסנת כלי הירייה בכספת ביתית. הרציונל של הוראת השעה הוא שנשיאת כלי ירייה על-ידי מאבטחים כשירים ומיומנים גם מעבר לשעות העבודה עשויה לתרום להתמודדות עם פעילות חבלנית עוינת, להוות מכפיל כוח ולסייע לכוחות הביטחון, ובכך לחזק את ביטחון הציבור. בעקבות קביעת הוראת השעה, הוחלט להסדיר במפורש מתן סמכות לרשות המוסמכת על-פי החוק לקבוע הוראות לעניין נשיאה והחזקה של כלי ירייה על-ידי מועסקים בשירותי שמירה שלא בעת ביצוע השמירה בפועל ומחוץ למקום שבו מבוצעת השמירה, וזאת אם ראתה לנכון לקבוע כן לצורך שמירה על שלום הציבור וביטחונו, בתקופה שבה ביכולתם של השומרים להוות סיוע לכוחות הביטחון בהתמודדות עם פעילות חבלנית עוינת גם מחוץ לשעות עבודתם הרשמית, או משיקולים נוספים, למשל במצבים שבהם השארת כלי הירייה במקום שבו מתבצעת השמירה עלולה לגרום לסכנה. חברי הכנסת, חברי הכנסת, זה מוגזם. לדעתי, זה אחד השיאים, הרעש הזה. חברי הכנסת, חברי הכנסת, אני מבקשת שקט באולם, אי-אפשר להמשיך את הדיון כך. חברי הכנסת מסיעת המחנה הציוני, אני מבקשת. מצד שני, מוצע להבהיר ביתר שאת את ברירת המחדל, ולפיה הכלל הוא כי השומר יישא את כלי הירייה רק במסגרת עבודתו. ברור לי כי עלייה בלתי מבוקרת במספר המחזיקים בנשק במרחב הציבורי טומנת בחובה גם סכנה לחיי חפים מפשע, וחשוב לי להדגיש כי אני שותף לדאגה זו.

המטרה העיקרית של החוק היא לייצר עלייה מבוקרת שתשרת את המטרות שמניתי לעיל ולהבטיח ככל הניתן שהמאבטחים אשר יורשו לשאת נשק גם מחוץ לשעות העבודה יהיו מיומנים וכשירים לכך. בהתאם לכך, חשוב להדגיש כי כל המאבטחים החמושים עוברים החל מהשנה בדיקות התאמה, כולל בדיקת כשירות נפשית, כמו גם הכשרות תקופתיות לשימוש בנשק והנחיות ברורות בנוגע לאחסנתו. מובן שהמשרד לביטחון הפנים מבצע, וימשיך לבצע, עבודת מטה מתמשכת, על מנת לעמוד מדי תקופה על הצורך בעיצוב ובעדכון המדיניות העתידית. לאור האמור ולנוכח העובדה,

שאנחנו נמצאים גם באיזה מצב ביטחוני ייחודי, שיש יתרונות לאזרחים מיומנים בשימוש בנשק והם ישמשו כמכפילי כוח לכוחות המשטרה ומג"ב, אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה ולהעבירו לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה השנייה והשלישית.

תודה לשר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים. אנחנו ממשיכים בדיון, בבקשה. חברי הכנסת, אני ממש מבקשת, זה בלתי אפשרי להמשיך לנהל את הדיונים כך. קצת יותר שקט. חבר הכנסת איל בן ראובן, ראשון הדוברים, לא רואה אותו, אינו נוכח. אנחנו עוברים לחברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי היושבת-ראש, תודה, בכנסת הקודמת נעשה כאן בכנסת, על-ידי שרי ביטחון פנים לשעבר וחברי כנסת, מאמץ אמיתי וכן לצמצם את הפיזור של כלי הנשק במרחב האזרחי, מתוך הבנה נורא פשוטה: נשק זה דבר שהורג, ששש. וחייהן וחייהם של נשים, ילדים וגברים במרחב הביתי והאזרחי שווים לא פחות ודמם סמוק לא פחות משל כל אזרח ואזרחית אחרים. והניסיון הזה גם נשא פרי. היה מהלך עקבי, באמצעות תקנות שהתקין השר לביטחון פנים, להפקדת הנשק בכספות, בכספות במקומות העבודה. נאמר לנו, גם כאשר היה רצון להרחיב את מתן הרישיונות לנשק, מי יוכל לשאת נשק. כל זה היה בידיעה שהנשק הזה משמש במקום שהוא אמור לשמש בו, שזה בזירות אבטחה, במקומות שחס וחלילה, על מנת למנוע פיגועי טרור, אירועים אלימים וכו', אבל הנשק הזה יופקד בסופו של היום במקום העבודה. יש כאן אפילו חבר כנסת חדש,

חבר הכנסת אמיר אוחנה, שיוזם שדולה כדי להרחיב את מתן רישיונות הנשק, וכל זה תחת המטרייה שהייתה נהוגה כאן, שהנשק הזה בסופו של דבר מופקד, ולא חוזר הביתה. בבית אין לו מה לעשות, על שולחן המטבח הוא הורג. והנה, בשעת לילה מאוחרת ביום מימות השבוע, בחסות הפחד והבהלה, התבהלה שקיימת בציבור מהאלימות ומהטרור ששוררים בחוץ, מובאת כאן הצעת חוק ממשלתית לפרוץ את כל הגבולות האלה. אנחנו כבר לא מדברים על רישיונות, מי יוכל לשאת נשק, אצל מי יופקד הנשק הזה, מאבטחים, אנחנו מדברים על ההיתר לשאת את הנשק,

הביתה. איזה פיגוע טרור, חבר הכנסת אוחנה, הנשק הזה ימנע בבית? למי הוא יופנה? תל-אביב, באמת? כן. בבית?

שמונה פיגועים שרק בחודשים האחרונים, על-ידי אזרחים שנשאו נשק. שמונה פיגועים. על חיי האדם האלה את לא חושבת? אתה לא חושב על חיי האדם של הנשים שנרצחות בבתים שלהן באקדחים האלה? החיים שלהן שווים פחות? למה, כי הן נשים? תתבייש. חברות וחברים, הצעת החוק הזאת מסוכנת. היא תעלה בחיי אדם הרבה יותר ממה שהיא תציל. אסור לנצל את גל הטרור כדי לפזר נשק לכל דורש ולהפוך את המרחב הביתי והאזרחי למערב הפרוע, שאזרחים פה יורים האחד על השני ומסכנים חיי אנשים חפים מפשע. תדחו את הצעת החוק הזאת.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, אינו נוכח.

לא ראיתי אותך, סליחה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי.

מוותר?

אז אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר, מוותר. אחריו, חברת הכנסת עליזה לביא. היא לא נמצאת.

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, בבקשה. מבקשים שהרבה אנשים, מי שיש לו שיקול הדעת הנכון, לא בודקים, לא פסיכולוגית, לא בודקים את שיקול הדעת שלו, אם הוא שיקול דעת נכון,

שיקבל את הנשק. ובוא נשאל, חבר הכנסת אוחנה דיבר לפני דקה כאילו נשען על סטטיסטיקה, מה יותר? אז בואו לא נסתכל על הימים האחרונים, בואו נסתכל על הימים הארוכים ועל המדינה, ומי שמקבל את הנשק היום, מתי הוא מחזיר אותו. האם זה נשק של הוראת שעה, מה שנקרא, או שמי שמקבל את הנשק מקבל אותו לעד, והוא חוזר הביתה, והוא יכול להשתמש בו נגד האישה, אולי נגד השכן, אולי אוי ואבוי, שאזרחים לא יוכלו להגן על עצמם.

אולי אוי ואבוי למדינה שאין לה החוקים ואין לה המשטרה שלה ואין לה כוחות הביטחון, שהיא לא יכולה לסמוך עליהם ורוצה שכל אזרח, עם שיקול,

הדעת המוטעה,

שיקול הדעת המוטעה, שהמניע שלו יהיה גזעני, אולי כמו, חברים מהרשימה שלך עמדו לזכר הרוצחים,

אתה מתבלבל, אתה מבולבל, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה ואתה לא יודע מה אתה מדבר. אנחנו מדברים על חוקים, אנחנו מדברים על מדינה, אנחנו מדברים על אזרחים, אנחנו לא מדברים על שטויות שחלק מהאנשים שמדברים פה, וכבר דיברו הרבה היום. אז אני מדבר על הנשק שאתה לא נותן אותו עד שהמצב יירגע. אתה נותן נשק למישהו שירצה להשתמש בו בנסיבות שרק הוא יעשה את שיקול הדעת, מבחינתו, ותמיד יחפש את התירוץ, ותמיד יחפש אפילו את האנשים שחשב שאולי הם ערבים. והיו גם יהודים שנרצחו בידי יהודים ונפגעו, כי היה נדמה לו שהוא ערבי. וכאילו שדמו של הערבי מותר וכל אחד יכול לעשות את שיקול הדעת, וכל אחד צריך לבוא ולהגיד: תירה בו, תהרוג אותו, תן לו כדור, יריתי בו כדורים עד שנפל, עד שהתמוטט. אז אני אומר, אני מזהיר פה: זה לא חוק, ואסור שיהיה חוק, ואסור לתת לאנשים מי שלא עוסק בביטחון לא צריך להחזיק נשק. כמו שאנחנו באנו ודיברנו ופנינו לממשלה ואמרנו: אנחנו לא רוצים נשק במגזר הערבי, שהממשלה תיקח אותו, שתבוא, תאכוף את החוק. אנחנו מבקשים את אותו חוק גם אצל היהודים, גם אצל הערבים: שנשק לא יהיה בידי אזרחים, כי זה לא יציל אותם, זה רק יפגע בחפים מפשע. יכול להיות שתתווכח על העניין של החפים מפשע, אבל אני אומר: נשק יכול להרוג,

ובהרבה מקומות שהיה רצח, היה רצח במשפחה, היה רצח בין שכנים, היה רצח של אנשים, אני מבקשת לסיים. של אנשים שהתווכחו על חניה. היה רצח. אז נשק זה רק הורג.

חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני השר לביטחון פנים, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני מזכירה לכולנו שבפסח לפני שנתיים ירה מאבטח למוות באשתו. זה היה ברכב שנסע. הרצח הזה היה מול העיניים של הילדה המשותפת שלהם.

היו מאז ברחובות?

חבר הכנסת אוחנה,

קיימתי על זה הרבה מאוד דיונים כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. יש יותר מדי נשקים בידיים של אזרחים. אירחנו בוועדה הרבה מאוד אנשים שיש להם עסק, תקשיב לי רגע.

מנכ"לים של חברות אבטחה, הקשבתי בקשב רב לגיסי, שיש לו חברת אבטחה מאוד גדולה, למדתי את הנושא לעומק, והוא אמר לי: עליזה, צריך להחזיר נשקים בסוף יום העבודה. קיימנו דיון בלשכה של השר לביטחון פנים הקודם, שבו הוא בחן את הנושא הזה, וההחלטה הייתה שצריך להפקיד את הנשקים. יש יותר מדי נשקים שמסתובבים בידיים אזרחיות, ואתה יודע את זה, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי. למה לעשות את זה? נכון שהימים הם ימים קשים, הם ימים טרופים, אבל הקורלציה בין השימוש בנשקים הללו לבין רצח, לבין אלימות, היא גבוהה מאוד. אין סיבה, באמת, גם בימים טרופים וקשים שכאלה. צריך לתת את זה, חבר הכנסת אוחנה, למי שיכול, אבל לא למאבטחים. תראה, היום בירושלים הוכשרו מאבטחים. מי שבינתיים היה עד שהמאבטחים האלה הוכשרו, היו חיילי וחיילות צה"ל. מה קרה? הכשירו מאבטחים, המאבטחים האלה היום, באמת חבר'ה מקסימים, אבל הולכים עם הנשקים הביתה. אנחנו לא יכולים לבוא ולפקח 24 שעות על הנשקים הללו. יש הרבה דברים שקורים,

והתוצאה היא בשטח. אתה יודע כמה נשים נרצחו מתחילת השנה? ואנחנו נמצאים רק בתחילת חודש פברואר. יותר מדי נשקים מסתובבים בחברה האזרחית. אנחנו צריכים לבוא ולצמצם. החוק הזה הוא חוק שמחזיר אותנו אחורה. אי-אפשר לזלזל בניסיון ובעבודה ובידע של לא מעט, לפני מעט זמן. שום דבר לא השתנה כאן בחברה האזרחית, רק היו פה יותר מקרים של טרור ויותר מקרים קשים של אלימות. אז יותר נשקים, בצורה לא מבוקרת, תקרא את חוות הדעת, אני מוכנה לתת לך אותן, של אנשים שמנהלים את החברות הללו והם באים ואומרים: אנחנו צריכים חקיקה, וצריך סדר ותקנות בנושא הזה של הפקדת הנשקים בידיים במקרים האזרחיים. אז למה לבוא בצורה כזאת ולעשות את זה? אני לא מצליחה להבין את חוסר האחריות בהעברה של חוק שכזה. תודה, גברתי. תודה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני סוגרת את רשימת הדוברים. היא סגורה ולא ניתן להירשם יותר. אמיר אוחנה, חבר הכנסת אוחנה, בסוף השבוע האחרון ילד בן שמונה, בן שמונה, בארצות-הברית, לקח מהארנק של אימא שלו את האקדח הפרטי שלה, שהיא מחזיקה לשם הגנה עצמית, ונכנס למכולת כדי לבצע שוד. זה לא כי הוא ילד רע, זה לא כי הוא ילד בסיכון, זה לא כי אני לא יודעת באיזו שכונה הוא גדל, זה כי זה מצוי, זה קיים וזה בהישג יד. בשנה האחרונה יש עלייה של 60% ברצח נשים. 60%. אני מבינה היטב את הצורך בביטחון אישי, אבל המדרון החלקלק שאליו אתה מוביל אותנו, זה בדיוק מה שקורה היום בארצות-הברית, שמאות אנשים, אלפי אנשים, נרצחים מדי שנה מכיוון שיש לאנשים כל כך הרבה נשק פרטי. אז עם כל הכבוד לזה שאנחנו חיים במדינה שיש בה חשש ביטחוני, מן הראוי להעלות את תקני המשטרה, ואנחנו בעד זה שיהיו יותר שוטרים ויותר מאבטחים שישמרו עלינו. לא ייתכן שכל אחד שילך הביתה עם נשק יהווה איום לאשתו ולמשפחתו. נשק בבית זה לא רק כאשר הם יורים באישה. נשק בבית, יש לו מסר, מסר לאישה, מסר לילדים: לאבא יש נשק. האיום באלימות הוא לפעמים יותר גרוע מהאלימות עצמה. האיום הזה שאתה יודע שאתה חי בבית שבו לאבא שרודה, אבא אלים, אבא בריון, יש נשק, החשש הרבה יותר גדול. ואנחנו רואים שבסופו של דבר יש לזה התוצאות, ובגלל זה במשך שנתיים ישבה יושבת-ראש ועדת פנים לשעבר מירי רגב, השרה היום, ישבה ותיקנה תקנות, בהרבה מאוד דיונים, שקבעו שמאבטחים יצטרכו לשים את הנשק שלהם בכספת. זה לא נעשה כלאחר יד, כמו שאתם מביאים פה חקיקה כל יומיים. זה לא נעשה ללא מחשבה, זה נעשה עם הרבה מאוד מחשבה, עם הרבה מאוד מחקרים, שהמטרה שלהם לשמור על שלום הציבור. שלום הציבור זה לא רק מטרור, זה גם מטרור בבית. הביטחון האישי שלנו מורכב מהרבה מאוד דברים. הפחד מטרור הוא פחד קיים אצל כולם, אבל גם הפחד מאלימות במשפחה, הפחד מפורצים, הפחד מאונס. יש הרבה פחדים שאנחנו חיים אתם, וצריך לקחת בשקלול של המדינה את כל האיזונים. יש לנו צבא שישמור עלינו,

צריך יותר תקנים? בואו נקבע יותר תקנים. לא נשלח את המאבטחים וכל מיני אנשים שרוצים היום נשק עם נשק הביתה. תראו מה קורה היום בכל המטווחים. הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, לקריאה ראשונה. יציג את הצעה השר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג את הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18) (כלי ירייה המשמשים לשירותי שמירה), התשע"ו 2016, לקריאה ראשונה. חוק כלי הירייה קובע, בסעיף 10ג, כי המחזיקים בכלי ירייה מכוח היותם מועסקים בשירותי שמירה, רשאים לשאת את כלי הירייה רק במסגרת עיסוקם ותוך הגבלה לאזור שבו הם מועסקים. בהתאם להוראות החוק האמורות, נקבעו בחודש יולי 2013 הוראות בדבר השארת כלי הירייה של השומרים במקום העיסוק.

בחודש נובמבר 2014, עקב החמרה במצב הביטחוני בישראל,

זה מה שאני מבין. בעשור האחרון, עד 2013, אמרו את זה לפני, נהרגו 30 קורבנות מנשק של שומרים, ולשם כך הקימו ועדה שעסקה וישבה והושקע. הוועדה המליצה המלצות. כתוצאה מההמלצות הוחלט לצמצם את כלי הנשק, ובא חוק לצמצום כלי נשק. ועכשיו התעוררו והחליטו שבשם ביטחון הציבור צריך להחזיר את הגלגל אחורה. בשם ביטחון הציבור. אני אומר לכם,

אני אגיד שני משפטים, שתזכרו את זה טוב, כל מי שמצביעים בעד החוק הזה: בשם הביטחון אתם מביאים כאן, בשם הביטחון, מביאים למצב של היעדר ביטחון, והדבר השני, בשם הצלת חיים אתם עם החוק הזה גורמים לאובדן חיים. ואני מזכיר לכם: הנרצח או הנרצחת הראשונה שתהיה כתוצאה מהחוק הזה, מנשק של מאבטחים בבית, תהיה באחריותכם, ואתם צריכים לבקש סליחה, כי לא תהיה אחת ולא שתיים, יהיו רבות. ההיסטוריה מלמדת את זה, אומרת את זה, ואתם בכל זאת מתעקשים להחזיר את הגלגל אחורה. זו ממשלה, קואליציה הזויה. ההחלטות שלכם הזויות ומנותקות מהמציאות. תודה לך, גברתי.

חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת דודי אמסלם, מוותר. חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, שלוש דקות לרשותך. נא לעמוד בזמנים.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני לא מבין על מה הצעקה. מדינת ישראל, עם כל הכבוד לכם, נמצאת בשעת משבר. הטרור משתולל ברחובותינו, וזכותו וחובתו של השר לתקן תקנות כדי לאפשר ליותר נושאי נשק להיות ברחובות, כדי להגן מהטרור המשתולל על אזרחי מדינת ישראל. והשר הצהיר, וגם החוק מגדיר את זה, שבסמכותו לבוא ולהגיד שהתקופה הסתיימה ולחזור אחורה לאותם הסדרים שאותם מאבטחים יוכלו בסיום יום העבודה להניח את כלי נשקם באותה חברה שבה הם עובדים. אני אינני מבין על מה המהומה. תסתכלו מה קורה ברחובות מדינת ישראל, תתעוררו. כל יום שניים-שלושה אירועים, ולפחות ב-35% מהאירועים מי שעצר את המחבלים זה אזרחים נושאי נשק. ולכן, אדוני השר, טוב עשית שהתקנת שעת חירום למדינת ישראל, וכל הכלים כשרים כדי לבלום את התופעה הזאת של מחבלים שמשתוללים ברחובותינו. אומנם זימנתי דיון נוסף, אני גם מאוד מקווה שתעמוד על דעתך לא למסור גופות. לא בוער שום דבר, אדוני השר. אני אומר לך, תן לו מילה טובה, נתתי לו מילה טובה. לא שמעת, חבר הכנסת חזן. אני לא מהמתחסדים ומהמתייפייפים.

לא להחזיר גופות, חד-משמעית. אני רוצה להגיד לך שביום ראשון ביקרתי אצל משפחת כהן, לוחמת משמר הגבול שמסרה נפשה והסתערה אל מול כדורים שורקים ושילמה בחייה. אדוני השר, אני רוצה להגיד לך, אני מביא לך מסר מאביה של לוחמת מג"ב, גיבורת ישראל. שלא ידע שמחזירים את שלוש גופות המחבלים לקבטיה בעוד המשפחה יושבת שבעה. ואני ביקשתי מאבי המשפחה לעמוד כאן, כדי שלא יהיו כל מיני טענות שאני עושה שימוש לא ראוי. יכלה ממשלת ישראל להתאפק ולא להחזיר את שלוש גופות המחבלים, נא לסיים. שפגעו בהדר כהן, השם ייקום דמה.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. גברתי היושבת-ראש,

חברותי שקדמו לי בדיון דיברו על צד אחד מאוד חשוב של ההתנגדות להצעת החוק הרעה הזאת: העובדה שהאקדח שנמצא במערכה הראשונה גם יירה במערכה השלישית, העובדה שהאקדח שנמצא על שולחן המטבח עלול להביא לרצח בתוך המשפחה, העובדה שככל שיש יותר כלי נשק זמינים כך יש יותר רציחות ומקרי הרג מיותרים. זה צד אחד מאוד חשוב של העניין. צד אחר מאוד חשוב של העניין קשור דווקא להנמקה של המצדדים בהצעת החוק הזאת. אנחנו אכן בימים מאוד קשים. יש משבר אצלנו, יש טרור, יש רציחות ויש דקירות, ויש חוסר ביטחון אישי, בוודאי. אבל זאת תוצאה של מדיניות הממשלה. ובר הגדיר מדינה כגוף שמחזיק בידו את המונופולין על השימוש בכוח.

התוצאה של המדיניות שלכם היא הובלה לפירוק המדינה כגוף כזה שבאמת מרכז בידיו את המונופולין על שימוש בכוח, כי אתם בעצם מובילים למצב של כל אחד בידיו נשק, מיליציות ברחובות, אנרכיה מוחלטת. במקום חוסר הביטחון שיש היום יהיה חוסר ביטחון עוד יותר קיצוני. זו התוצאה של מדיניות שלא נותנת פתרונות אמיתיים.

חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על היבט נוסף שאף אחד לא הזכיר, אני רוצה לדבר על מקרי ההתאבדות שקורים במדינה. למעלה מ-500 נשים וגברים, ילדים וקשישים מתאבדים מדי שנה. כ-6,000 מנסים להתאבד, לא כולם מצליחים. אחת הסיבות העיקריות להתאבדות היא זמינות האמצעים הקטלניים שנמצאים ליד אותו אדם שבאותו הרגע חולפת במוחו מחשבת ההתאבדות, אם באותו רגע לא יימצא לידו כלי נשק או כל אמצעי קטלני אחר, הוא לא יתאבד, יישאר בחיים, והמחשבה הזאת אולי לא תחזור יותר בחיים. לא אני אומרת זאת אלא מחקרים. אני לא יודעת כמה מכם יודעים שממשלת ישראל קיבלה החלטה בסוף 2013 לצאת בתוכנית לאומית למניעת אובדנות, תוכנית שהובלתי, תוכנית שהיו שותפים בה משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד העלייה והקליטה, תוכנית שהיה תקציב בצדה, ועשתה דברים רבים. בין השאר, היא קבעה שחייבים לצמצם את הנגישות של אמצעים קטלניים. ובראש ובראשונה התוכנית הזאת באה והמליצה למשטרה ולמשרד לביטחון פנים להימנע מלתת נשק לאותם גורמים שמשתמשים בנשק במהלך שעות העבודה, קרי, שומרים ומאבטחים, אבל לא רק. כל מי שיש לו נשק בזמן העבודה, שיפקיד אותו. ואכן, אותה ועדה שציינו ישבה וחשבה, ואמרה שיש להמליץ שלא לתת לאותם שומרים ומאבטחים את הנשק. אני חושבת שזאת תהיה שגיאה גדולה להחזיר את הנשק לידי המאבטחים ולידי השומרים, גם בגלל מקרי הרצח של הנשים וגם בגלל ההתאבדויות. על הביטחון צריכים לשמור גורמי הביטחון, ואנחנו צריכים לדאוג לאזרחים כדי שכמה שפחות יירצחו ויתאבדו.

חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, מוותרת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואחריה, חבר הכנסת אמיר אוחנה. בבקשה. תודה, גברתי. זה פשוט לא ייאמן. רק לפני שנתיים, בקיץ 2013, אחרי עבודה קשה, רבה, מאומצת באמת, וצריך להגיד ולתת קרדיט, בראשות מי שהייתה אז יושבת-ראש ועדת הפנים, מירי רגב, הצלחנו לאסור על מאבטחים לקחת את הנשק הביתה. חברתי, אם את מוכנה, חברי הכנסת. חבר הכנסת אורן חזן, חבר הכנסת דודי אמסלם, השר גלעד ארדן, אני מבקשת שקט באולם.

תודה רבה. הדבר הכי משמעותי,

שהניע את המהלך הזה, החשוב כל כך, היה הנתונים, שדיברו בעד עצמם. בעשור שקדם להחלטה הזאת נרצחו 33 אזרחים, רובן אזרחיות, מכלי נשק שמאבטחים לקחו הביתה, בהמשך ישיר למה שאמרה חברתי יעל גרמן, שבעה מאבטחים התאבדו באמצעות הנשק הזה. 40 איש בעשור מנשק שמאבטחים לקחו הביתה, 40 איש ואישה בעשור. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל בישראל יש לא מעט חמושים ברחובות: יש חיילים, יש שוטרים, יש מאבטחים בעבודה, עם הנשק שלהם בעבודה, במקומות ציבוריים,

יש המון נשק ברחובות. לא צריך את הנשק גם בבית. אמר חברי דב חנין, בצדק, שכל הרעיון של מדינה, חברי בממשלה, הוא שיש הסכם של החברה שיש רק גוף אחד שיש לו זכות להשתמש בכוח, להשתמש באלימות, להשתמש בכלי נשק. אתם מוותרים על הזכות הזאת. אתם מוסרים את האחריות לביטחון האישי של כל אחד ואחת מאתנו לנו, לכל אחד ואחת מהאזרחים. אתם אומרים להם: אנחנו לא מסוגלים להגן עליכם, תגנו על עצמכם. כל מי שיכול לשים יד על נשק, שישים יד על נשק ויגן על עצמו. זה לא יגרום לאנשים להגן על עצמם, זה יגרום ליותר אנשים לאבד חיים, לקפח חיים של עצמם, של אחרות ושל אחרים. אני רוצה להגיד לך מילה, חברי אמיר: רצח נשים מתבצע כשמאבטחים לוקחים את הנשק הביתה וכשהם לא לוקחים את הנשק הביתה. כשהם לוקחים את הנשק הביתה, מתאפשר יותר רצח, יותר בקלות. מה שנשים חיות תחתיו באופן קבוע זה לא פחות מטרור, זה לא פחות טרור מהטרור הלאומי שאנחנו כישראליות וישראלים מתמודדים אתו, אלא שבטרור הזה, נא לסיים.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברות הכנסת, זה לא מפתיע. לא מפתיע לראות את אלה שיוצאים נגד זכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל גם כשהיא מותקפת באלפי טילים שנורים על אזרחיה, לא מפתיע לראות אותם יוצאים גם נגד זכות ההגנה העצמית, הזכות הכל-כך טבעית, כל כך בסיסית, כל כך אוניברסלית,

בכל מערכת משפט, של אזרחי ישראל להגן על עצמם מפני הטרור המשתולל. אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא אמר שזה נגד זכות ההגנה העצמית.

נכון שצריך להגן על נשים הנרצחות על-ידי בעליהן. למרבה הצער, הדבר הזה קורה, ברוב-רובם המוחלט של המקרים, תוך שימוש באמצעים שאינם אקדחים המוחזקים ברישיון. ראינו מקרים שזה נעשה בחניקה, ראינו מקרים שזה נעשה בסכין, בגרזן, בפטיש, והעובדה שחברת הכנסת עליזה לביא הצליחה מן היקב ומן הגורן לקושש רק מקרה מלפני שנתיים, זה המקרה האחרון, בעוד אנחנו רואים יום-יום אזרחים ישראלים נטבחים פה ברחובות, זו עובדה שצריכה להעיד נגד הטיעונים שלכם. הצעת החוק הזאת שמביא השר היום היא הצעה מידתית, אחראית, שקולה. אתם טוענים על מערב פרוע, על ארצות-הברית. אתם יודעים שבארצות-הברית שיעור נשיאת הנשק עומד על 100%?

נכון שלחלק מהאזרחים אין נשק ולאחרים יש חמישה כלי נשק, אבל סטטיסטית, שיעור נשיאת נשק בארצות-הברית עומד על 100%. זה מה שאתה רוצה? כמו בארצות-הברית? בישראל המצב היום הוא שבין 2% ל-4% מאזרחי ישראל נושאים נשק. ההצעה של השר לא תשנה באופן מהותי את המספר הזה. אני הייתי אפילו הולך דרך ארוכה יותר: כל אזרח שאין לו עבר פלילי ואין לו רישום פלילי,

במקרי אלימות במשפחה בדרך כלל יש להם רישום פלילי, כי אלה לא מקרים חד-פעמיים, אלה מקרים מתמשכים. אנשים שהם שומרי חוק, אנשים שאין להם עבר רפואי רלוונטי ושמשרתים במילואים, כלומר מקבלים מהמדינה נשק למשל 30 יום בשנה,

בוא תשמור על המדינה, יוכלו גם להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם ביתר ימות השנה. חברים, הטרור הזה לא התחיל לפני ארבעה חודשים. הטרור שאנחנו חווים כאן הוא טרור ארוך, שגם לא התחיל ב-1967, כמו שאני שומע מחלק מחברי כאן. הטרור התחיל הרבה לפני, והוא כנראה גם יישאר כאן, לפחות בזמן הקרוב. אנחנו לא מדברים על הפרטה של הביטחון. אנחנו לא מדברים על למסור את הביטחון מהמדינה לאזרחים.

הביטחון, כמו תחומים נוספים, כמו חינוך, הוא עניין של שותפות, שותפות בין המדינה לבין האזרח,

כאשר בחלק של האזרח, בנושא הביטחון האישי, ובזה אני מסיים,

השותפות הזאת באה לידי ביטוי בערנות, בדיווח לרשויות וגם בהגנה אקטיבית, שאותה עלינו,

לאפשר לאזרחים, להגן על עצמם ועל זולתם.

תודה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, אחרון הדוברים, אורן אסף חזן. טוב, דיברו לפני והזכירו את כל הנושא של אלימות נגד נשים. בעצם מה הצעת החוק באה להגיד? שחוזרים אחורה מכל הדיונים שהתקיימו עד עכשיו, שבהם השכלנו ולמדנו, ולאחר מאבק של שנים, של נשים וארגוני נשים, שגם אספו סטטיסטיקה וגם הסבירו וגם נאבקו עד שהגענו לרגע הזה שלפחות הורדנו את הנשקים שנמצאים בבתים ושאיימו על חיי נשים, וכפי שהזכירה חברתי מיכל, זה לא שרק צריך להגן על הנשים שנרצחות,

אין מה להגן עליהן, הן כבר נרצחו, צריך להגן על אלה המאוימות מהנשק הזה, שעדיין בחיים אבל הן חיות תחת הטרור הזה. אבל בדיוק לזה ציפיתי. אז יגידו למאבטחים: תיקחו את הנשק הביתה. אני אומרת לכם, הם ייקחו את הנשק, יהיו רציחות, אבל זה לא יפסיק את מה שקורה בתקופה האחרונה, וזה לא יגן ולא ייתן תחושת ביטחון לאוכלוסייה ולציבור. אז מה, תבוא ההצעה שהציע חבר הכנסת אמיר, לתת לכל אדם במדינת ישראל, לחמש את המדינה, לא, נכון, לערבים לא, ייתנו את זה, שמשרתים בצבא, ייתנו את זה לכל מי שאין לו עבר פלילי. כנראה לא יודעים ולא מבינים שרוב האנשים האלימים בחברה שלנו, אם אלימות נגד נשים או אלימות נגד מי שסובב אותם, אין להם עבר פלילי, כי עוד לא הגיעו לשלב הזה, כי עוד לא התלוננו עליהם, כי עוד לא ראו מספיק ראיות לפתוח להם תיק ולהעביר אותם בבית-משפט ולקבל את העבר הפלילי שדובר עליו. אבל אפילו, נגיד שכל אלה שהזכרת יקבלו נשק לידיים. אני אומרת לך, זה לא ייפסק, כי מי שאחראי לביטחון באופן כללי צריך לקלוט שלא עם עוד נשק מבטיחים ביטחון לאנשים, אלא במקרה אחר, כשיפסיק הכיבוש, כשאנשים ידעו ויבינו שלא חיים על חרבם, על החרבות שלהם. זה מה שהבטיח ראש הממשלה, ארבעה נרצחים.

תתחילו להבין שהממשלה הזאת רוצה לחיות על חרב, ורוצה להמשיך את המצב הזה. מה שפותר את הבעיה, אתם תראו, מה קורה?

אני אספר לך, כי אתה לא היית במטווח בחודשים האחרונים. היום במטווח,

אומרים לך,

השר ארדן. אם פעם היו אומרים: אתם לא מעזים, לא לירות, לא לכוון, לא שום דבר, היום אומרים: תעזבו אתכם,

לא לרגליים, לא אזהרות, לא שום דבר. זה מה שאומרים היום במטווחים. אני מציעה לך לבוא אתי בהפתעה למטווח ולשמוע מה אומרים. חבל שאתה מזלזל. אני יכולה להביא לך עדויות כתובות של אנשים שהלכו למטווחים כדי לחדש

לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברותי חברות הכנסת, לא כיבוש אם כי שיבוש. יש לכם מחשבה משובשת. אתם חושבים שמישהו בכלל יכול להאמין לשטות הזאת שיוצאת לכם מהפה חדשות לבקרים, שהתשובה האולטימטיבית לכל חקיקה נורמטיבית שבאה להגן על אזרחי מדינת ישראל תבוא בדמות כיבוש? אז אמרתי שהכבושים היחידים שאני מכיר הם החמוצים אצלי במקרר, היום אני מבין שיש כיבוש, הלהיט החדש של אדל כובש בסערה את ראשי מצעדי הפזמונים. ארץ-ישראל שלנו, עאידה. אנחנו לא ניתן אותה. ואני אגלה לך סוד, אם נצטרך לתת לכל אזרח במדינת ישראל נשק כדי להגן על עצמו נגד האחים הפלסטינים שלכם, שקמים עלינו לכלותנו, אנחנו ניתן, ואנחנו גם ניתן להם גיבוי. וזו גם הבמה להגיד תודה לשר ארדן, שר אמיץ, שלא רק שאינו מפחד לשנות את החקיקה, אלא מיישם הלכה למעשה את מה שלכם הכי מפריע, והכי הרבה. לא מחזיר גופות של חיות. את גופות החיות אנחנו נזרוק בבור, ככה, פוף, כי זה מה שמגיע להם. זהו. זהו. לא מגיע לך

אני רוצה לספר לכם, לנצל את הדקה, למה אתה עונה לי?

אז מה אתה עושה?

אם זה נקרא לא לענות, תמשיך לא לענות לי, תמשיך. אני רוצה לספר לכם. אני קורא לרשימה "הרשימה הפלסטינית המאוחדת", אבל היום גיליתי שלא כולם אנשים רעים שם, שלא כולם נותנים יד של ממש לטרור. היום גיליתי שיש חברי כנסת שהוצע להם לבוא ולתמוך במשפחות חיות האדם, במשפחות המחבלים, והם סירבו. הייתי רוצה שאותם חברי כנסת, האם אתה שומע אותי, חבר הכנסת סעדי? יהיו אמיצים דיים לעמוד מעל הדוכן הזה ולגנות את המעשה הנתעב. לא יכול להיות מצב שבו אתם, באמתלה של זכויות אדם ויפות נפש מכוערת, זאת כבר לא רוח גבית לטרור, זו יד של ממש לטרור רצחני, שפוגע חדשות לבקרים באחים ובאחיות של כולנו. ואם אתם רואים עצמכם ערבים בעלי אזרחות ישראלית, לא עוד ערביי ישראל, ברשותך, משפט אחרון.

את נותנת פה לחבר'ה מהשמאל, משפט אחרון, חבר הכנסת חזן.

כותרת, חברת הכנסת נורית? במשפט אחרון אני אסכם. יש לנו עוד מספיק חוקים הערב שאני אמשיך את השיח, אבל אני רק אגיד: לא עוד ערביי ישראל, כי אם ישראל זה אנו, נא לסיים. המשך לאברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל חי וקיים ולא מפחד מדרך ארוכה. נא לסיים. ערבים בעלי אזרחות ישראלית, ולא טרור. נא לסיים. חבר הכנסת חזן, תודה. אני מבקשת מהשר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, לסכם את הדיון, ולאחר מכן נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הקשבתי רוב קשב לטענות

שמחתי לראות שיש גם כמה חברים אחראיים ובעלי ניסיון באופוזיציה שתמכו, את, דומני, לא דיברת. מה אני אמרתי? ראית? יש קשב. לא, תמר זנדברג ייצגה אותך בכבוד רב, אפילו יותר טוב ממה שאת היית טוענת. בהקשר הזה. בהקשר הזה. אל תסבך אותי.

בכל אופן, כפי שאני אמרתי, אנחנו ערים לדאגה שמא שימוש מוגבר, לא שימוש, אלא נשיאה של כלי נשק עלולה לגרום תקלות או לייצר אלימות מוגברת. כפי שהסברתי, אין לנו פטור. אנחנו מחויבים להעמיד את החשש הזה גם אל מול התועלת. התועלת היום היא ברורה: כשאנחנו בעצם באמצע גל טרור, שמבוסס על החלטות של יחידים רבים ואף פעם אי-אפשר לדעת איפה יתקוף המחבל הבא, ואנחנו לא יודעים, אף מדינה לא יודעת לייצר מצב של שוטר על כל מטר רבוע, ראינו כבר במספר רב מאוד של פעמים שאזרחים שנשאו נשק והיו מיומנים בשימוש בו הם אלה שעצרו את המפגע והצילו חיים רבים. אז כאשר יש לנו במדינת ישראל מאבטחים שהם כבר מיומנים ועברו קורס הכשרה, אם אני יודע להוסיף להם עוד מגבלות ועוד תבחינים, כמו למשל אותן בדיקות פסיכולוגיות תקופתיות שהם עוברים כדי לעמוד על מצבם, אם אני יודע להגביל, וזו סמכות שנמצאת בחוק, כך שלא בכל מקום בארץ הם יוכלו לשאת נשק, אלא רק מאבטחים בעיר מסוימת שאנחנו רוצים לתת בה תגבור מסוים ברחובות, אז אני חושב שבאיזונים המתבקשים, התועלת של הציבור בהיבט הביטחון האישי תהיה רבה הרבה יותר מאשר הסיכונים שהחוק הזה עלול לייצר. לכן, שוב, אני מבקש מהכנסת לתמוך בו בקריאה הראשונה ולהעבירו לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה השנייה והשלישית.

חברת הכנסת גלאון. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, בקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה

בעד, 28, 23 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים עכשיו להודעה של מזכירות הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איתן ברושי, ג'מאל זחאלקה, נורית קורן וחמד עמאר בנושא: טיבן של מערכות התשתיות והניקוז ברשויות

המשקעים לאור ההצפות האחרונות ופגעי מזג האוויר. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר, אוסאמה סעדי ונורית קורן בנושא: הפגיעה בלקוחות ביטוחי הבריאות כתוצאה מהרפורמה המתקרבת. הודעות שר החינוך על מסקנות ועדת

התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין בנושא: סכנת סגירת המכללה האקדמית בנצרת; בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי

שר הבריאות, השר יעקב ליצמן. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק מציעה לקבוע, כי ברכישת מקרקעין עבור קבוצת רכישה באמצעות נאמן, יהיה הנאמן חייב להודיע למוכר על הנאמנות על מנת שהמוכר ידע כי עליו להעביר מע"מ למדינה בעבור העסקה. היום קובע חוק מס ערך מוסף כי במקרה של קבוצת רכישה מדובר בעסקת אקראי החייבת ממילא במע"מ. לא פעל הנאמן כאמור, יראו אותו כאילו מכר את הזכות במקרקעין לקבוצת הרכישה, ולא כנאמן, ויחול חיוב במע"מ בעסקה זו. עוד מוצע להשית קנס, עיצום כספי, על מי שמפר את הוראות סעיפים 117(א)(3) מסירת ידיעה או דוח שאינם נכונים בלי הסבר סביר, ו-117(א)(5) הוציא חשבונית בלי שהיה זכאי לעשות כן לפי חוק מע"מ, בגובה 25% מסכום המס שלגביו בוצעה ההפרה ו-50% מסכום המס במקרה של הפרה חוזרת. אכיפה זו נדרשת על מנת לייעל את ההליכים הפליליים במקרים אלה וליצור אפיק חלופי להגשת כתבי-אישום. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה. אנחנו עוברים לדיון בחוק. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל חסון, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת עליזה לביא,

חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. עד שיש באופוזיציה איש שאומר דברי טעם, לא ניתן לו את הבמה? גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברים, החוק הזה מחויב המציאות. הוא התחיל עוד בתקופתי. מדובר בקבוצות רכישה שהבעלים שלהן שולחים את נציגם כדי לנהל משא-ומתן עם מוכר הקרקע. מוכר הקרקע אמור להעביר את כספי המע"מ לטובת מדינת ישראל. ומכיוון שאותו נציג אינו אומר לו שהוא מייצג קבוצות רכישה, לצורך העניין יחויב הבעלים של הקרקע אפילו אם הוא לא אמר לו, זה מה שהחוק אומר: לשלם את מס ערך מוסף עבור אוצר המדינה. החוק הזה בא לסתום פרצה ולבטל עוול שנעשה לאוצר המדינה. אני קורא לכם להצביע בעד.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. אני רק

להגיד במילה אחת, לפני שאני מתחיל, לכל אלה שצועקים: אם מפריע לכם שאנחנו נואמים בשעות האלה, אל תביאו חוקים להצבעה בשעה 01:00, לפנות בוקר. יש לנו יום בשבוע שאנחנו מקבלים את זכות הדיבור, וברשותכם, אני רוצה לנצל את הזכות הזאת. ברשות היושב-ראש, חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה תאהב את דברי, דברי קודש. בוא, תישאר במליאה, בבקשה. ברשותך, אני אשמח אם תקשיב.

ברשות היושב-ראש, ברשות חברי חברי הכנסת,

אני, בהמשך הדברים שנאמרו פה לא מכבר, ולתגובה של חברי הכנסת, שאני לעתים מתקשה להאמין שאני עוד קורא לכם חברי כנסת, מהרשימה הפלסטינית המשותפת, אני רוצה להרשות לעצמי, וקטונתי,

ואני מתנצל אלף אלפי התנצלויות אם חטאתי בדברי, לצטט קצת מדבריו של הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר ורבה של העיר תל-אביב. לפני כמה ימים, באזכרה לאברהם שטרן, הלוא הוא יאיר, מספר הרב לאו בדבריו, בדברי התורה, על פרשת לך לך, פרשת לך לך מתחילה בדברים: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". למה נאמר "אראך"? הרי אומר לו: "לך לך מארצך וממולדתך" הכוונה להראות לו, אל הארץ אשר אני אראה לך, לאן אתה הולך. אבל אראך, פשוטו כמשמעו: אַרְאָה אותך. אז לחברים מהרשימה הפלסטינית שעוד לא מבינים, "אראך", מסביר הרב לאו, אראך זה אראה אותך בגדולתך, אראה אותך בעוצמתך, אראה אותך באחיזתך בארץ אשר לך נתתיה, לך ולזרעך עד עולם. כבר אז בורא עולם נתן אותה לנו, העם הנבחר. מה לעשות, אני יודע שיש חלקים גם כאן, בכנסת הזאת, שלעתים מרגישים כאילו הם שכחו שהם יהודים. עליכם אני לא מתפלא, חברי הרשימה הפלסטינית המשותפת, אלה עם המורשת הירדנית, עם ההיסטוריה הירדנית, חלקם אולי מצרית, שכן נאמר לפני, ואין טעם לחזור על הדברים: לא היה עם פלסטיני. כל כך הרבה סיפורים מסביב, אבל יש דבר אחד שהוא ברור: העם היהודי היה ולנצח יהיה. אנו קיבלנו את תורתנו הקדושה, ואתם יודעים מה? אנחנו לא מתביישים בה, ואנחנו עומדים על זכותנו, זכות היסטורית, זכות ביטחונית, זכות אמונית. זו ארצנו. וכשאומר "אראך" בפרשת לך לך, היום אנחנו רואים 67 שנים של גדולה של עם שפעם אחר פעם, כפי שאנחנו אומרים בהגדה: "בכל דור ודור באים עלינו לכלותנו" פעם אחר פעם מאז קום המדינה באים לכלותנו והקדוש-ברוך-הוא מצילנו מידם. ועם ישראל הוא עם הנצח, וכוחות הביטחון עומדים איתנים ומראים לכם ולחברים שלכם מי בעל-הבית. ואם בדברי תורה עסקינן, הרי אנחנו עכשיו בערב ראש חודש אדר, ובקרוב נחגוג את חג הפורים, ראש חודש, לא ערב. אמרתי, ראש חודש אדר א'. זה מה שאמרתי. אני קצת צרוד, אני מתנצל. נא לסיים. בקרוב חג הפורים. הרי מסופר על המן הרשע שניסה להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים, וגם אז לא צלח בידו. אבל מאז ועד היום העם היהודי בראש חודש אדר מרבה בשמחה. והייתי מזמין אתכם ואותך, ידידי יושב-ראש המליאה, לשיר אתי ביחד: "מש- מש- מש- משנכנס אדר". זה הליכודיאדה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. אנחנו לא מתביישים להיות שמחים. שיהיה לכולנו חודש טוב, ובעזרת השם, אנחנו נמשיך להיות כאן, כמו שאמרתי בעבר. לגביכם, אני לא כל בטוח. חודש טוב לכולם. תודה, חבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת אמסלם, מוותר? מוותר. אתה אומר: לעלות אחרי אורן חזן, היינו בשיא הקרשנדו. אני לא מתדיינת עם מישהו, אני נואמת.

נגמר הזמן. אז שיפסיקו להפריע.

יכול לקרוא קריאות ביניים. אני אומרת את זה שוב, משפט סיום. מה שיבטיח את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל הוא לא שיגידו בעוד שבועיים שהיא נרצחה על רקע הכבוד הלאומי. על זה שחשבו שהם מגינים על הכבוד הלאומי,

שילוו אותך בשירה החוצה. חברות וחברים, אם כן, זה אחרון הדוברים.

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו 2016, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

אייכלר, זנדברג, נחמן שי, סלימאן, שמולי. אני כבר פה, אדוני. לא, לא עושים דברים כאלה. לא, לא עושים דברים כאלה. מה זה הדבר הזה?

לא, אתה צריך לרדת, שאני אקרא לך. חבר הכנסת מיקי לוי, נמצא? בבקשה, אדוני. מה זה הדבר הזה? תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו ננצל את הבמה עד תומה. תסביר לו, מיקי. אבל אני עכשיו באמת קורא לכל הנוכחים כאן, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, להקשיב בקשב רב, כי מדובר בחוק גרוע, שבא לייסר את אזרחי מדינת ישראל. חד-משמעי. אני אומר לכם את זה. תקשיבו.

עשו פה איזה תרגיל, רשות המסים, והכניסו חוק ירושה בתוך חוק רגיל. לא, לא, אנחנו נוציא את זה. אבל אתה הקראת את זה, אדוני.

בגלל זה אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. מיקי, מיקי, אני יודע. אז אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול, חד-משמעית.

החלק הראשון, תראו, מדובר בחוק הראשון. זה שני חוקים. מדובר בחוק הראשון, שהוא מכירת דירה למשפרי דיור.

תן לי לדבר, בבקשה, שיירשם בפרוטוקול, ואני מקבל את מה שאתה אומר, אני אציין את זה, אבל אני לא לוקח סיכונים. גם השר אומר. ולכן, על-פי חוק, שימו לב אדם שמשפר את הדיור שלו, מוכר דירה שברשותו והולך לקנות דירה אחרת, עד היום היו לו 24 חודש כדי למכור את הדירה הראשונה. מה באה הממשלה ואומרת?

שהולך וקונה דירה שנייה כדי לשפר את הדיור שלך, תמכור את הדירה הראשונה בתוך 12 חודש. סליחה? ואם אני נמצא במקום שקשה לי למכור את הדירה, באיזה מקום בפריפריה? ואם כרגע המחירים לא טובים? ואם יש איזו בעיה משפטית ועיקול על הדירה שלי ואני אעבור את 12 החודש? וזה שייך לכל אחד מאזרחי מדינת ישראל, וגם לאלה שיושבים פה. אז אחרי 12 חודש יטילו עלי מס שבח או מס רכישה? אנחנו השתגענו? משפרי דיור. על מה אנחנו מדברים? עד היום היה 24 חודש, היום מבקשים להוריד את זה ל-12 חודש. מה, אתם רוצים להצליף באזרחי מדינת ישראל? לא מספיק קשה להם? מה הרציונל? הרציונל? למה? כאילו אם תחזיק אותה 24 חודש, יהיו לך 12 חודש להשכיר אותה. איזה שטות זאת. איזה שטות זאת, מכיוון שגם אם תשכיר אותה לשנה נוספת, לחוק השכירות לא יקרה כלום. חברים, אני קורא לכם לא להצביע לחוק הזה. עכשיו, שימו לב: לתוך החוק הזה, בתוך החוק הזה הסתנן חוק נוסף: חוק ירושה, שבא ואומר: אם אתם קיבלתם את דירת ההורים שלכם בירושה, היום הדירה בירושה היא ללא מס שבח עד סוף הדורות. אין בעיה, ההורים שלנו, אנחנו, עבדנו כל כך קשה, שילמנו מסים כל החיים שלנו. באה רשות המסים, ותסלחו לי, גם שר האוצר וראש רשות המסים,

רָעוּת אומרים: אתה תמכור את הדירה בתוך שנתיים. אבל סליחה, אם יש ארבעה יורשים ויש סכסוך ושניים לא רוצים, שניים לא רוצים למכור? נא לסיים.

יש סכסוך, אז אי-אפשר למכור את הדירה. מעבר לעניין הזה, בתרבויות מסוימות, כמו התרבות שלי ושל חלק מהיושבים פה, אסור לפתוח את הדירה במשך שנה, אלא אחרי שנה, כשהאבל מסתיים. אז נשארה לי רק שנה למכור את הדירה,

יטילו עלי מס שבח? ואם יש סכסוך הולכים לבית-המשפט, וגם זה לוקח כמה שנים. אנחנו השתגענו? גם אם הדירה הזאת תוטל אל תוך שוק השכירות, שגם ככה חסרות בו דירות להשכרה,

אני לא מבין את הדרישה הזאת. אני מציע לכם למשוך את החוק הזה, כדי שלא נצביע נגד.

לא להפיל אותו. לא לא לא, זה לא דיאלוג עכשיו. הוא מעבר לזמן שלו. אני מבקש, אנחנו רק ב-01:30 עכשיו.

אני מצפה ממך קצת לרמה יותר אינטליגנטית.

אני קורא לכם, במתכונת הזאת, להצביע נגד החוק. החטא הזה בא ומצליף באזרחי מדינת ישראל. אל תיתנו ידכם לכך. אתם מצליפים באזרחי מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. הדברים בהחלט מובנים. פריג', רוזין, מערוף, חזן. חזן, אתה מדבר? אה, סליחה, סליחה. רגע, רגע, חכה. מערוף, לא, לא. אני קראתי בשמך ולא ראיתי שאתה פה. אני חוזר ומדגיש לכל הדוברים: שלוש דקות בדיוק. תכוונו את הנאומים שלכם. שלוש דקות. דוד, יש לך שלוש דקות לשכנע אותו שלא לדבר. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השר, שר הבריאות, החוק הקודם, הצבענו, יכול להיות שצריך קצת כסף. אומנם אני עקרונית נגד המע"מ בכלל, ובכל זאת זה לאוצר, זה טוב, זה כסף שיחזור לבריאות, יחזור לרווחה, בסדר. אבל כאן אנחנו פוגעים קשות, באכזריות, באזרח הפשוט. זה חוק דרקוני שגוזל מהאזרח הפשוט מגורים. אולי ככה תיפתר בעיית הדיור שנמצא במשבר, שמדברים עליה כל הזמן, והיא מה שנקרא הבייבי של הקואליציה, של מפלגת כולנו. איך אפשר לחוקק חוק כזה? איך אפשר, במצב שקיים? לכל מילה שחבר הכנסת מיקי לוי אמר, אני מצטרף, לכן אני מקצר, בשביל לחסוך לכם זמן. זה חוק דרקוני שפוגע באכזריות, קשה, באזרח הפשוט. צריך את החוק הזה להחזיר ולא לחוקק. אני לא אפרט עוד הרבה. זה חוק גרוע ביותר בזמן שיש משבר בדיור, וחבל שמחוקקים אותו בזמן הזה, ועושים מחטף עכשיו בשביל לחוקק חוק כזה. זו בושה. תודה, חבר הכנסת אבו מערוף. חזן, מה החלטת? לדבר? סתם הוא מדבר. חבר'ה, הוא עוד לא דיבר היום על הרשימה הפלסטינית המשותפת. תגידו לי, מה קרה לכם?

בבקשה, אדוני, שלוש דקות בדיוק. לא, דקה הוא מדבר. דקה זו החלטה שלו.

בבקשה, אדוני, שלוש הדקות שלך החלו. שלוש הדקות שלך החלו. אני מבקש שקט.

כל הכבוד. בבקשה,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שהסיבה שעליתי לדבר, ראשית, כדי להגיד שכל מילה, על סף האות, שיצאה מפיו של חבר הכנסת מיקי לוי,

אבל לא פחות חמור מכך, ההתנהלות שלנו, שאנחנו צוחקים על הציבור. מביא האוצר לוועדת הכספים, לפני חודשים מעטים, הצעה להעלות את מס הרכישה, מעלה את מס הרכישה ב-8%. מישהו פה בחדר הזה, במליאה הזאת, מישהו בעם ישראל באמת חושב שאדם שיש לו דירה ראשונה ושנייה, כשהוא בא לקנות את השלישית והרביעית שלו במיליון וחצי, 1.6 מיליון, 1.8 מיליון, עוד 40,000 שקל במס הרכישה יפריעו לו? על מי אנחנו עובדים? מישהו פה חושב שבדרך של ססמאות נפתור את מצוקת הדיור? מישהו פה חושב שבדרך שאנחנו, אני זהיר בדברי, דוחקים אנשים לפינה להיפטר מנכסיהם רק כדי לשפר את הדיור שבו הם חיים, את קורת הגג שעליה עבדו כל כך הרבה, נפתור את מצוקת הדיור? אולי הגיע הזמן שאם אנחנו באמת רוצים לעשות שינוי, אז נעלה את מס הרכישה ב-50%, ואם,

אני לא מדבר על הסעיף, אני מדבר על מצוקת הדיור. אתה לא מבין, אני לא מדבר על הסעיף. אל תלמדי אותי. ודאי, מי יכול לעלות

הבאת רוח חיים. תן לו חצי שעה רצוף לגמור את, לא, לא, לא.

"מ-ש-נכנס אדר מרבים בשמחה." חבר הכנסת חזן, תכף אני אדאג שילוו אותך בשירה החוצה. חברות וחברים, אם כן, זה אחרון הדוברים. אתה מוותר על מענה? אם כן, אנחנו עוברים להצבעה.

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו 2016,

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

תן לי משפט אחרון. משפט אחרון, חבר הכנסת חזן. כדי לפתור את המצוקה, צריך להפסיק לעשות חשבון לטייקונים ולבנקים ולשמנקים, כי אם זוג צעיר רוצה לקנות דירה, אנחנו צריכים לתת לו את היכולת.

בואו נשב ונבנה קריטריונים נכונים לקבלת משכנתה, ולא ננסה לבנות,

קריטריונים להרוויח ריביות כפולות בבנקים.

תודה, אדוני. תודה, אדוני. אוסאמה סעדי, נמצא? איוב קרא, מוותר. דוד אמסלם. השר, אתה רוצה? בבקשה. בבקשה, אדוני, דברי סיכום, ואנחנו עוברים להצבעה. רבותי חברי הכנסת, הסיכום עם משרד האוצר, מה שידוע לי, גם עם יושב-ראש ועדת הפנים, כל הנושא הזה של מס עיזבון, יוצא. זה לא יהיה בחוק הזה. אני יכול להמליץ גם שאני חושב ששנה, צריך להאריך, אבל על זה אין לי סיכום עם משרד האוצר. אבל כל הנושא הזה של מס עיזבון, שיחול גם על ירושה, זה לא, זה יצא מהחוק הזה, וכך צריך להיות. אנחנו, לפחות ביהדות התורה, לא הסכמנו לתמוך בזה.

תודה רבה, אדוני השר.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו 2016. אני מבקש להצביע. מי בעד?

ההצעה להעביר

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו 2016,

16 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85) עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר), התשע"ו 2016. יציג את ההצעה סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מי שעדיין ער פה איזה צעקות. אני מבקש לשמור על השקט שם. חבר הכנסת חזן, תודה. אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר). הכלל בבתי-הדין הצבאיים הפועלים לפי חוק השיפוט הצבאי הוא שבית-דין צבאי מחוזי ידון בשלושה או בחמישה, וכי נשיא בית-דין צבאי מחוזי המרכיב מותב בית-דין יכלול בו שופט צבאי אחד לפחות ושופט צבאי, משפטאי אחד לפחות. החוק גם קובע חריג לכלל זה. כדי לייעל את הדיונים, קיימת רשימה של עבירות שבהן יכול בית-הדין הצבאי לדון בשופט צבאי, משפטאי אחד. עבירות אלה הן היעדר מן השירות שלא ברשות, איבוד קשר עם היחידה, בריחה ממשמורת, סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, שימוש בסם מסוכן או החזקת סם מסוכן לשימוש עצמי בלא היתר, החזקת כלים המשמשים לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת סם מסוכן לצריכה כאמור בלא היתר. עוד קובע סעיף 203, כי בית-דין צבאי מחוזי ידון בדן יחיד גם בעבירות צבאיות כגון התנהגות מבישה, התנהגות שאינה הולמת ואי-קיום הוראות המחייבות בצבא. התיקון המוצע מרחיב את רשימת העבירות שבהן ידון בית-דין צבאי מחוזי בשופט צבאי, משפטאי אחד כך שתכלול גם עבירה של הכנסה, החזקה, מכירה או שימוש בחומר משכר בניגוד לפקודות הצבא. על-פי פקודות הצבא, חל איסור הכנסת חומר משכר למחנות צה”ל, וכן חל איסור על החזקתו של חומר משכר, מכירתו וצריכתו במחנות צה”ל, בהיות החייל בתפקיד, כשהחייל נושא נשק צבאי, כולם מקשיבים,

חבר הכנסת מזוז, אתם ממש עושים רעש. חבר הכנסת ביטן, בבקשה, תנו לסגן השר לסיים. בעודו לבוש מדים, או כשהחייל שוהה בחופשה קצרה אם אסר על כך מפקדו. חומר משכר מוגדר בפקודות הצבא כמשקה משכר, סם או כל חומר אחר שקיים יסוד סביר להניח שהשימוש בו עשוי לשבש את תפקודו של החייל באופן כזה שפעילותו עלולה להמריץ או לדכא את מערכת העצבים, לגרום להזיות, או לגרום שינויים בהכרה, בתפיסה, במצב הרוח או בהתנהגות, בין שהחומר אסור לפי פקודת הסמים המסוכנים ובין שאינו אסור, לרבות חומר שעל-פי פרסומו ברבים גורם למשתמש לתופעות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בסם מסוכן. הפקודה מדגישה כי תכשיר מרשם או תכשיר בלא מרשם כהגדרתם בפקודת הרוקחים לא ייחשבו לחומר משכר, ובלבד שנעשה בהם שימוש בהתאם להוראות הגורם הרפואי או היצרן. הקניית סמכות שיפוט לדן יחיד גם בעבירות הנוגעות לחומרים משכרים נועדה לייעל ולקצר את הליכי הדיון בעבירה זו. הדבר רצוי וחיוני לנוכח נגע השימוש באלכוהול ובחומרים משכרים, שהפך לתופעה חברתית שאינה פוסחת גם על חיילי צה"ל. כיוון שעבירות של שימוש והחזקה בסם מסוכן נדונות כבר כיום בפני דן יחיד, יש מקום לעשות כן גם בעבירות הנוגעות לחומרים משכרים, אשר מפאת מהותן ואופיין ניתן להסתפק בשיפוט בעניינן לפני שופט צבאי, משפטאי אחד ולא לפני מותב. יצוין כי עבירות אלה הן מסוג עוון, אשר העונש המרבי הקבוע בצדן הוא שנת מאסר אחת. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה ולהעביר אותה לוועדת החוץ והביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה, אדוני. אנחנו עוברים לרשימת הדוברות והדוברים. זנדברג, מוותרת. גלאון, שמולי, אייכלר,

דוד אמסלם. דוד אמסלם. מיקי.

מיקי, מוותר. מירב בן ארי. אני מוותרת על זכות הדיבור,

אתה אמיתי? מה שיו"ר ועדת הכנסת יגיד.

הפעם מוותר. בחוק הבא, מוזס. תודה. אדוני סגן השר, רוצה לסכם?

כבר סיכם. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר),

מי נגד? נא להצביע. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר), התשע"ו 2016, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 22 בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74)

התשע"ו 2016, עברה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת החוץ והביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לבקשת

לאשר את החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט לפצל את הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, לשתי הצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד מההצעה יכלול את סעיף 4 וחלק אחר מההצעה יכלול את יתר הוראות הצעת החוק. הצעת החוק לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, להלן: הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים, נדונה בכנסת בקריאה טרומית ביום י"א בכסלו התשע"ו, 23 בדצמבר 2015, והועברה לטיפולה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקראת הכנתה לקריאה ראשונה. הצעת החוק עוסקת בכמה נושאים נפרדים. בשל השוני שבין הנושאים וכדי לאפשר דיון נפרד וממוקד בכל אחד מהם, מוצע לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות,

לשמור על השקט,

כך שחלק אחד של ההצעה יכלול את התיקון לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981, שקובע שגם הרשעות ועונשים של בתי-משפט צבאיים ייכללו בפרטי הרישום של המרשם הפלילי, סעיף 4, והחלק האחר יכלול את התיקון לסעיף 42א בפקודת הראיות , התשל"א 1971, שקובע את תחולת הסעיף כאמור על בתי-משפט צבאיים, סעיף 2, וכן את התיקון לסעיף 57 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, שעניינו מאסר על תנאי שהוטל על-ידי בית-משפט צבאי, סעיף 3. אני מבקשת לאשר את ההצעה.

אנחנו עוברים להצבעה על בקשת ועדת החוקה. מי שבעד, בעד. מי שנגד, נגד. נא להצביע. הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, נתקבלה. 14 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי המליאה אישרה את בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי-המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139) (פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני). יציג אותה חבר הכנסת רועי פולקמן. מכיוון שנראה לי שלכולם יש עוד הרבה מאוד כוח בשעה המוקדמת, אני אתחיל דווקא, פולקמן. חברת הכנסת בן ארי, מה זה קשור? כשאני מכרתי דירות, אני חושב שאת עוד לא סיימת את הבגרויות שלך, אז בואי, אל תפריעי לי. תפסיק להתנשא עלי.

אם אתה חושב שאתה יכול להתנשא כאן,

אוקיי?

אל תתנשא עלי.

עוד לפני שמכרתי גם עבדתי בבניין,

ופתאום את לא מצוננת, את צועקת פה.

חבר'ה. חזן, תירגע. אבל אני דווקא אתחיל מהסוף. כמובן, תודה לדודי אמסלם על התהליך. אני חייב לומר שכאשר הגענו עם החוק, הוא אמר: זה נשמע לי הזוי שצריך להעביר חוק כזה בכנסת.

היא גרה בדיור מוגן בתל-אביב, וראינו שהיא לא צריכה להגיע לעירייה כדי

אנשים קשישים ומוגבלים וכל אחד אחר לא יעמדו בתור בשום רשות מקומית.

אז תודה רבה. רגע, התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית, 01:40. אני פונה אל הלב שלכם. אנחנו

אני בחרתי לעצמי להקדיש את שתי הדקות ו-11, אתה לא שר במליאה. לא, אני לא מתכוון לשיר. חבר'ה, זה לא קרקס.

אני יודע שאתם בליכודיאדה רגילים לזה. פה זה לא קרקס, אי-אפשר לשיר. עכשיו זה גזענות. לא, לא, לא. בעבודה, זה הקרקס.

אני לא מתכוון לשיר, אבל, בבקשה, אדוני. אתה מפריע לי. בבקשה, יש לך דקה ו-50 שניות.

אם לא תיתנו לי לדבר אני אעלה לדבר גם בחוק הבא. אני מפרגן לליכודיאדה. זה עבודה בעיניים,

אתם פוגעים בכבודו של איציק שמולי כשאתם עושים את זה.

אם לא תיתנו לי לדבר בשקט, אני אעלה לדבר בחוק הבא שוב. אז, איציק שמולי, ראשית, אני חושב גם היום, אני פוחד ממה שהולך לבוא. לא, אל תפחד, אל תפחד. איציק, אני מציע לך לצאת מהמליאה.

אני לא מבין.

תוסיף לו דקה, חיליק.

אני רוצה להגיד לך,

לא מקבל מספיק תודה על העשייה החברתית, על הנתינה שלו לאדם ולחיות,

לא נכון, למה? חבר'ה, 13 שניות, תנו לו לסיים. בבקשה, אדוני, בבקשה. בן-אדם לא יכול לברך חבר פעם בבקשה לסיים. תשע, שמונה, שבע,

לא לא, אני אנסה ממש לצמצם את זה.

אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, עניינו של חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) הוא בקביעת הגבלות על שכר הטרחה אשר ניתן לגבות בעד טיפול בתביעות לקבלת תגמולים לפי

כמה הוראות שדורשות תיקון, וגם אותן הוספנו בהכנה לקריאה הראשונה אל ההצעה להאריך את התיקון בעוד שנה.

אני קובע כי הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס'